הישיבה הארבע-עשרה של הכנסת העשרים-וחמש יום רביעי, כ' בכסלו התשפ"ג (14 בדצמבר 2022)

הכנסת, שעה 11:00 תוכן העניינים ציון היום הבין-לאומי למאבק בשחיתות 6 אפרת רייטן מרום (העבודה): 6 יואב סגלוביץ' (יש עתיד):

בין יתר האורחים, אגב, הגיע אורח, אחד מהחשובים והמעניינים והמנוסים שאולי הכנסת הזו והמשכן הזה ידעו, שר המשפטים לשעבר דן מרידור, שהתייצב. הזכרנו את המילה "מורא" בבוקר הזה, אז הוא הגיע בלי מורא, ותיאר את התקופה שבה אנחנו נמצאים, והיוזמות והרפורמות, כתקופה שהוא לא נתקל כמוה במהלך כל שנות כהונתו כאן. והצביע, באמת עבר גורם-גורם,

ותיאר כל אחד לפרטיו,

את האסופה שלהם ביחד, את המשמעות האמיתית, ההשלכות הגדולות והיסודיות שהן עלולות להביא אליהן את מדינת ישראל. רציתי לפתוח בכמה מחשבות וכמה דברים שהם בהחלט מעוררי השראה, אולי מסדרים לנו בחזרה את הראש,

זה לא ימין ושמאל, זה לא דתיים וחילונים,

זה לא קשור בכלל למקומות האלה. דווקא מתוך המקום, מהמחשבות העמוקות שאותי מעסיקות ביום-יום יותר מחוק כזה וחוק אחר, לפתוח בדבריו של הרב שרלו ששאל: מהי שחיתות? והוא אמר: שחיתות היא שימוש במשאב שהוענק לאדם לצורך מילוי שליחותו לצרכים המשרתים אינטרסים אחרים. שופט, למשל, שהוענק לו משאב כוח השיפוט לצורך עשיית צדק, והוא נוטל שוחד ומטה את הדין, הוא אדם מושחת, איש שלטון, שהוענק לו כוח לעצב את תקציב המדינה, והוא מקרב מקורבים ומרחיק נצרכים, הוא אדם מושחת. כל מי שהופקד בידו כוח שלטוני, שמקבל החלטות לאור השאלה מה מסייע לי באופן אישי, הוא אדם מושחת ומסוכן. שחיתות שלטונית היא לא נושא חדש, היא נושא מרכזי, שבו עסקו נביאי ישראל. הם הדגישו את הסכנה העצומה שבשחיתות, שבראש ובראשונה נפגעים ממנה אלה שזקוקים ביותר למשאבים, לא אלה שקרובים לצלחת. היא גורמת לכך שהמשאבים ההכרחיים, שנועדו לקדם את הגר והיתום והאלמנה, מופנים לא להם, אלא למי שיש להם. ובסופו של יום, היא מסיתה את העם נגד אמון בשלטון. אתם מסתכלים עליי, אתם מאמינים לי? אני נראית בן אדם אמין? האם יש מאחוריי קופת שרצים? מישהו הגיש נגדי כתב אישום?

ככה אני יכולה להגדיל ולהגביר את אמון הציבור, אותם אנשים שעכשיו מכבדים אותנו ביציע, אותם אנשים שמסתכלים בי עכשיו בבית, כל אותם אנשים שמסתכלים על נבחרי הציבור ומסתכלים עלינו, ואנחנו אמורים להוות דוגמה. אנחנו, בבית הזה, אלה שקובעים את הנורמות, אנחנו אלה שמשקפים לחברה איך חברה צריכה להיראות, איך היא צריכה להישמע, תחת איזה אלומות ואיזה אורות החברה שלנו צריכה ללכת. מכאן ועד קריסת החברה והפיכתה לאנרכיה המרחק הוא קצר, והיא מנוגדת לגמרי לדבריו של ריבונו של עולם, שלימד אותנו להיות עושי משפט, אוהבי חסד ומצניעים ללכת עם אלוקינו. ובעיקר היא הסיבה העיקרית לאובדן הזהות החברתית. השחיתות גורמת נזק ארוך טווח למשק על ידי פגיעה בהשקעות, הרחבת השוק השחור, עיוות מערכת המס. השחיתות מעכבת את התפתחות השווקים, מבריחה מכאן משקיעים ומייקרת עלויות של פעילות עסקית, וזהו רק קצה קצהו של הקרחון. חוסנה של מדינה מורכב מארבעה יסודות: ביטחון, כלכלה, חברה וחוק. יסודות אלה פועלים ככלים שלובים, ואם אחד מהם סדוק הוא מקרין אל שלושת היסודות האחרים ושולח אליהם גרורות. למרבה הצער, ארבעת היסודות האלה אינה מבוצרים די הצורך, ויש בהם בקיעים שמתרחבים. צר לי לומר את הדברים האלה, אבל אנחנו מרגישים וחשים ורואים שגם החקיקה השבוע מקדמת הלכה למעשה ומאפשרת שחיתות, ואני אסביר. חברת הכנסת רייטן מרום, הזמן נגמר כבר לפני דקה. אני אוסיף לך עוד שתי דקות.

תודה רבה לך, אדוני. אז הינה, אני בסוף. אם אפשר איכשהו לצמצם.

אדוני היושב-ראש, יש עוד משהו בסדר-היום?

אני אומר לשרה אלהרר: יהיה. אנחנו נעשה הפסקה, וכאשר תגיע חקיקה מהוועדות אנחנו - - - לא, הבנתי. אבל אחרי - - - לא, אנחנו נעשה הפסקה, אמרתי. ואחר כך אנחנו - - - תודה. חוק שמתקדם, או יתחיל להיות מקודם בשעה 12:00 למשל, שקובע שהמשטרה תהיה כפופה, כך על פי לשון החוק, לשר, לעומת מה שכתוב בצורה מפורשת, שהמשטרה אמורה כפופה למרות החוק. צריך לבחון היטב היטב גם את השינויים ואת ההבדלים בין ועדת צדוק לבין החוק שמוגש היום, וההבדלים הם פערים של שמיים וארץ. חקיקה פרסונלית לאדם שהודה, הודה והורשע במעשי שחיתות, חקיקה שתוכל להכשיר אותו היום לכהן כשר, האם זה לא בניגוד לעמדות המוסר והערכים של כנסת או כנסות ישראל לדורותיהן? מי קבע את החוק הקודם?

החוק שהיה עד היום, ועדיין החוק שקבוע במדינת ישראל, זה לא חוק שאני קבעתי, זו חקיקה קודמת שלא מכשירה את השר. חקיקה שתהפוך את בית המשפט לפוליטי, את היועצים המשפטיים לעושי דברם של פוליטיקאים במשרות אמון. וחקיקה של פסקת ההתגברות, שהיא מבטלת את הרשות השופטת לאלתר ואת כלי הפיקוח והבקרה. זה לא צונאמי. לא, זה לא צונאמי. גם אני השתמשתי בביטוי צונאמי, זה לא. זה גם לא רעמים וברקים, וזה לא תופעות טבע שאין לנו עליהן שליטה. מדובר במעשה ידי אדם ובכוונה של מי שמבקש היום או מקבל את קודש-הקודשים, בעיניי, כוח שלטוני, וכעת אנחנו בוחנים והוא נבחן כיצד הוא עושה בו את השימוש. אני חושבת שעלינו לחזק את מוסדות אכיפת החוק, אנחנו צריכים להגביר את כושר ההרתעה והביצוע שלהם וליצור דווקא כלים שיקלו עליהם להתמודד עם השחיתות, להרחיק מעצמנו תמיכה באנשים מושחתים או באלה שמקבלים את החלטותיהם לאור שימושים פסולים. אנחנו כולנו בבית הזה חייבים לעשות הכול כדי להגביר את רמת האמון של אזרחי המדינה בנו, במערכת המשפטית, בממשלה, בשורה של צעדים כמו חקיקה שמונעת שחיתות. אני מודה לך על הזמן שנתת לי, ואני בטוחה שבמקום הזה שבו אנחנו עושים דיונים מבוקר עד ליל, ודווקא היום, בימים האלה כשאנחנו נאבקים בוועדות כדי להשמיע את קולנו, להיאבק בחקיקה הזו. אני בטוחה שבמקום הזה אפשר יהיה לעשות דברים אחרת. אני עדיין מאמינה בזה, למרות שאנחנו באופוזיציה מתהווה, למרות שהחקיקה נראית לכאורה מה שנקרא עשויה ו-done deal, אני גם מפצירה ביו"ר הכנסת לפתוח את ליבו, לראות את הדברים בנפש חפצה מתוך הראייה הרחבה, האחראית של מדינת ישראל, מתוך הניסיון שלך גם, אדוני. ראית את הכנסת במשך כל כך הרבה שנים עובדת, מתפקדת, ויש חשיבות גדולה מאוד לשמוע את העמדה שלנו ולתת לה ביטוי בכל אחד ואחד מהחוקים שמתהווים.

תודה רבה לחברת הכנסת אפרת רייטן מרום. חבר הכנסת ניסים ואטורי, איננו. סגן השר יואב סגלוביץ',

חבריי חברי הכנסת,

אדוני היושב-ראש, שיהיה בהצלחה בתפקיד.

השבוע הלך לעולמו ניצב בדימוס חבר הכנסת משה מזרחי, ואני חשבתי, אני לא עבדתי איתו צמוד, אבל הכרתי אותו והכרתי אותו היטב, וזה מתקשר לנושא של היום הזה. הוא לא עסק רק בטיפול בשחיתות, עיקר עיסוקו היה טיפול בפשיעה חמורה, ארגוני פשיעה, אבל כן היה משהו באופיו של האיש, וכך אני מאמין שצריכים לנהוג אנשים שחדורים אמונה שהם עושים דבר נכון לטובת מדינת ישראל. אם אני אחבר את זה ליום הזה, שחיתות הרבה פעמים לא נמצאת על השולחן, צריך לחפש אותה, צריך להיאבק בשביל למצוא אותה, אבל צריך לפני הכול גם רוח גבית,

לך בכוחך זה. ודווקא ביום הזה זה חסר. אנחנו חוזרים עכשיו מכינוס, כנס בכנסת פה למטה, של אפרת רייטן, גדי איזנקוט ואנוכי לגבי המאבק בשחיתות, שהכותרת שלו "בסימן חוקים מקדמי שחיתות". ב-9 בחודש, ביום שישי האחרון, היה היום הבין-לאומי למאבק בשחיתות, וככה ביקשנו לעשות את היום הזה כאן, ואיכשהו הכוכבים הסתדרו,

אבל הסתדרו, שאנחנו מייד לאחר מכן נעבור לוועדות שדנות בחוקים שמקדמים שחיתות. פה, בבית הזה, נעבור מהכינוס לוועדה. אמרתי בחיוך קצת מר לעצמי ולעוד כמה אנשים מהחברים: למה לעשות כינוס? נלך ישר לוועדה, נקרא לזה כנס למאבק בשחיתות. אבל זה לא כנס למאבק בשחיתות, זו הדרך שבה ממשלה נבחרת, לגיטימית, שזכתה בבחירות, בוחרת לסמן דרך לאזרחים: ראו אותנו, אנחנו עמוד האש, אנחנו נשנה כי יש לנו את הכוח. וכשמדברים על שחיתות, אני אגיד לכם כמה דברים כלליים, אני עסקתי הרבה שנים במאבק בפשיעה חמורה, ארגוני פשיעה ושחיתות, ואני אף פעם, גם בבית הזה, ויודע מי שמקשיב לי מדי פעם, לא מדבר על מה היה ומה אני עשיתי, כי זה היה ונגמר. הייתי עובד מדינה, עשיתי את עבודתי הכי טוב שאני יודע, אבל כן עסקתי בשחיתות של רמים ונישאים ביותר במדינת ישראל. והיום בבית הזה, מעל הדוכן הזה עולים מדי פעם אנשים, מכובדים יותר, מכובדים פחות, ושמים בי סימנים של מושחת. עבריינים מורשעים או כאלה שבדרך לשם אומרים את המילים האלה, ושקט. זה לא אירוע פוליטי. מרגע שעובדי ציבור מותקפים על ידי מערכת פוליטית על עבודתם לטובת הציבור, שנשלחו על ידי המנהיגים לסוגיהם ולמיניהם השונים, אני שירתי הרבה שנים תחת הרבה שרי ביטחון פנים, שרי משפטים, ראשי ממשלות,

ותוקפים למעשה את מי שנשלח

כן, בפירוש כך, נשלח לשמור.

אבל לא מדובר בביקורת, מדובר על הרס. וכאשר ראשי המערכת עושים את זה, מראש ממשלה ומטה, וזה נהיה בון-טון, מה מצפים שיקרה? ימשיכו את אותה רוח שדיברתי עליה בהתחלה, לחפש אותה, כן, כן, כי שחיתות יש, וקיימת גם היום. אם רוצים לראות אותה לא צריך להגיע לחדרי החקירות, זה הגיע לפה, פשוט להיכנס לחברי הוועדה ולראות את הצידוקים מדוע המחוקק לא נתן תשובה בהירה. הוא לא באמת התכוון למאסר בפועל, לא, לא, מאסר על תנאי זה בסדר. איפה אותה שאלה יסודית יותר ממאבק בשחיתות? מאבק בשחיתות, להבנתי, לטעמי, הוא רק בקצה העבירה הפלילית. אמרתי את זה כשהייתי בשירות, כשלא יכולתי לדבר בקול רם. מרגע שיצאתי החוצה אמרתי: הרבה יותר מטרידים אותי אותם דברים שעוברים ליד, שעוברים על הדרך, לא העבירה הפלילית. אותו ביטוי ש-It's not done, שפעם היה, דיברו עליו, It's not done. כל אחד יודע בבטן מה מותר באמת ומה אסור באמת. זה התאדה. ה-It's not done נמצא בגסיסה מתמשכת כבר כמה שנים. היום בוועדות הכנסת הוא הולך לעבור סוג של "קבורה" ממלכתית בשם ממלכה שלא יודעת גבולות ולא יודעת שובע, והתפקיד שלנו כאן הוא להציב אלטרנטיבה, לנסות לשכנע גם את מי שחושב אחרת מאיתנו ולהגיד לו שלשחיתות אין גבולות. אתה רואה את זה במקום אחד, אל תתפלא שתמצא את זה בסוף במקומות אחרים לגמרי, כי אין גבול לדבר הזה. זה משחית כל בסיס חברתי נורמטיבי של מדינה טובה, וכן אפשר לעשות את זה ביחד, אדוני היושב-ראש. אני ממש מאמין בכך.

תודה רבה לסגן השר יואב סגלוביץ'. חברת הכנסת שרן השכל, בבקשה. שלום לכולם, חבריי חברי הכנסת, כבוד שר המשפטים, שיושב כאן במליאה ונמצא שנים רבות גם בממשלה ובכנסת.

אני אולי אתחיל באמת בלברך אותך, יושב-ראש הכנסת, על תפקידך. אני מאחלת לך המון המון הצלחה

שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי): - - ואני מקווה שתדאג לנהל באמת את הכנסת הזו בממלכתיות ובהוגנות, כפי שעשית בעבר. אנחנו מגיעים היום ליום המאבק בשחיתות בכנסת במגמה מדאיגה מאוד. לאורך השנים האחרונות אנחנו רואים את ההידרדרות של מדינת ישראל במקומות במדד השחיתות. זה לא סתם. המגמה המדאיגה הזו והמגמה הזו שיורדת מפעם לפעם, ולומר את האמת,

יש לנו כנבחרי ציבור אחריות אדירה על העניין הזה, עלולה להפוך את מדינת ישראל למקום לא טוב עבור הילדים שלנו. אנחנו רואים מדינות שונות, מדינות עולם שלישי, אנחנו לא רוצים להגיע להיות יחד עם אותן מדינות שידוע מה קורה שם, מדינות נחשלות מבחינה כלכלית, נחשלות מבחינת חירויות הפרט של מדינת ישראל. איפה שרואים שחיתות יש פגיעה חמורה באזרחים, ביכולות הכלכליות שלהם, בחירויות האזרחיות, בזכויות הפרט שלהם. וההידרדרות הזאת של ישראל לאורך השנים היא מגמה שבראש ובראשונה אנחנו כאן, חברי הכנסת, חייבים להילחם בה. זה לא רק להילחם בה, זה לא רק לקדם חקיקות שמקדמות שקיפות על מה שאנחנו עושים ואיך אנחנו עושים ואיך מוסדות ממשלתיים עושים אותן, אלא לפני הכול, דוגמה אישית: איך אנחנו מתנהלים מול הציבור. אני אגיד לכם, אתמול בדיונים בוועדה כשדנו על פטור מחובת הנחה לכמה חקיקות, שגם כן דוברו כאן ושאני עוד מעט אגע בהן, אמרה אחת מחברות הכנסת: לא תגנוב הוא אחד מעשרת הדיברות. חבר הכנסת קרעי נעמד והתחיל להסביר לה למה לא תגנוב במובן שהיא מתכוונת אליו הוא לא אחת מעשרת הדיברות. עצם העובדה שחברי כנסת רבים בצורה כזאת, כן לגנוב, לא לגנוב, גניבה היא משהו פסול בכל קנה מידה בטח לנו כנבחרי ציבור.

כנבחרי ציבור, צריכים להראות את הדוגמה האישית לאזרח, כי בסוף הוא רואה אותנו וכך גם הוא יתנהל. אם הוא יראה חברי כנסת מעגלים פינות, אם הוא יראה חברי כנסת עומדים למשפט בנושאים כאלה ואחרים, הוא יגיד לעצמו: טוב, נו, אז למה אני לא? זה בסדר, אז אני אעלים כאן מס, הרי זאת לא גנבה, אני אעגל שם פינה. האם זו הדוגמה האישית שאנחנו רוצים לתת לאזרחי מדינת ישראל? אני חושבת שבראש ובראשונה אנחנו צריכים לחשוב טוב טוב על השיח שאנחנו מנהלים כאן במליאת הכנסת, בוועדות, בחוץ בראיונות, להתחיל לנהל שיח ערכי, בראש ובראשונה כי הקו הזה מתחיל להיטשטש. מעבר לאותה דוגמה אישית שחובה עלינו לתת לאזרחים, צריך להבין: אחד הכלים העיקריים לשחיתות במוסדות המדינה ואצל נבחרי ציבור היא ביורוקרטיה. עודף ביורוקרטיה ועודף רגולציה הם מה שנותן את המפתח בידי אנשים. נותנים להם פתח לשחיתות. ככל שאנחנו נתיר את הרגולציה, נתיר את הביורוקרטיה, נוריד את האפשרות של פקידות ממשלתית, של אנשים שעומדים להכריע, בין בעסקים, בין בלימודים, בכל כך הרבה פינות בחיי היום-יום שלנו כך יהיה פחות פתח לשחיתות של עובדי מדינה, של עובדי ציבור ובטח של נבחרי ציבור. אני מגיעה לכאן אולי עם כמה בקשות לקואליציה ולממשלה המסתמנות: 1. להילחם באמת בשחיתות דרך התרה של רגולציה ושל ביורוקרטיה. לא עוד כל מיני קומבינות ועיגול פינות. יש חקיקות שאני רואה שאתם מנסים להכניס עכשיו בתוך כל מיני הסכמים קואליציוניים, ואני אומרת: מה? אין מספיק כאב ראש לאזרחי ישראל מול הרגולציה הישראלית? שחררו אותם מכך. 2. הדבר שני: תדאגו לדוגמה אישית, דוגמה אישית בשיח, דוגמה אישית בחקיקה שאתם מביאים. לא יכול להיות שלכבוד יום המאבק השחיתות שאנחנו עושים פה בכנסת, מביאים חוק ששולח מסר לאזרחי ישראל על כך שכאן בכנסת אנחנו מתירים לעגל פינות. יש דברים ברורים, יש דברים שלאזרח מותר ואסור. מה שמותר ואסור לאזרח לעשות, קביל כלפינו על אחת כמה וכמה. אנחנו צריכים להיזהר פי אלף יותר, כי הם מסתכלים עלינו ומאיתנו הם מקבלים את הדוגמה הזאת. כשאנחנו מביאים חקיקה שמעבירה את המסר הברור של עיגול פינות, לא משנה איך תסתכלו על זה זה לעגל פינות בדיוק בנושאים האלה, אנחנו שולחים להם את המסר ההפוך לחלוטין ממה שהיינו רוצים ומצפים וגם ממה שהיינו רוצים להשאיר כאן לילדים שלנו. תודה רבה לכם. תודה רבה לחברת הכנסת שרן השכל. אני מזמין את חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד לנאום בפניכם היום בנושא חשוב ביותר: המאבק בשחיתות. אנחנו כאן בכנסת צריכים להיות רגישים במיוחד בעניינו. שחיתות שלטונית מוגדרת כשימוש לרעה בכוח המשרה, כדי להשיג טובות הנאה או רווח אישי. המשרה הציבורית, נבחרת או ממונה, טומנת בחובה כוח רב והשפעה שנועדה לעשיית טוב. בואו לא נתבלבל, זאת לא טעות בתכנון, רבותיי. נבחרי הציבור, חברי הכנסת וחברי הממשלה חייבים להיות מצוידים בכוח ובסמכויות כדי לייצג את שולחיהם ולקדם את עניינם. זהו גרעין ובסיס לדמוקרטיה. אם נחליש את כוחם של נבחרי הציבור ייצא שכרנו בהפסדנו. כך גם אם נחליש את המוסדות הדמוקרטיים הנבחרים ואת אמון הציבור במנגנון הדמוקרטי, וגם אם נעביר את הכוח לנצל לרעה את המשרה לחדרים האחוריים של הדמוקרטיה, לפקידות חזקה שאין עליה את אותה ביקורת משפטית ועיתונאית שיש עלינו כנבחרי הציבור.

מקרים כאלה מצד פקידים בכירים וחזקים מאוד במערכות השונות במדינה. שחיתות שלטונית היא גם כאשר ראש רשות מקומית נחקרת במשך שנים, מוגש נגדה כתב אישום, ולבסוף כשתיקה נסגר בלא כלום, אחרי ששמה נגרר בבוץ, פרקליט המדינה הקודם נשמע אומר לפרקליט אחר במערכת, ובאוזניי שמעתי, חבל שלא העפנו אותה. על ראש רשות מקומית שלא הורשעה בדין. זה רצון לשימוש לרעה בכוח המשרה שניתנה לו שהיא אחת החזקות במדינה. שחיתות שלטונית היא גם לחקור שר בכיר בישראל במשך שש שנים, תוך הקצאת כספים וכוח אדם רב, כן, על חשבון תחומים אחרים ועל חשבון חקירות אחרות שנזנחו. עינוי דין ממושך וקשה רק בגלל השייכות הפוליטית של השר, רק משום השתייכותו לגוש פוליטי, שכנראה היה נגדי לגורמים מסוימים בפרקליטות המדינה. שחיתות שלטונית היא גם לרדוף ולרדות בגיבור ישראל תא"ל גל הירש, שהוביל חיילים בקרב, כחלק מסיכול ממוקד של מי שרק ביקש להחזיר לציבור בתפקיד ציבורי כמפכ"ל ובו יוכל לתרום במקום לעשות לביתו. שחיתות היא כאשר ראיתי בעיניי עצור כרות רגל בבית חולים מובל לשם מבית הסוהר כשהוא אזוק בידיים וברגלו האחת לכיסא הגלגלים, וסביבו אנשי שב"ס שכנראה חוששים מאוד שהעצור המבוגר יברח משומריו חולה וכרות רגל. אלו דוגמות לשימוש לרעה בכוח המשרה, לשחיתות מוסרית נוראית שממשיכה ומשחיתה את החברה שלנו גם אחרי שאחרים יסיימו את תפקידם, וחלקם כבר סיימו. לאחרונה, לצערי, יש בלבול מצער בין שחיתות לבין אי-הסכמה פוליטית ואפילו חריפה. אני מציע לחבריי באופוזיציה הנכנסת לזכור שכל ניסיון לעשות דמוניזציה ליריבים פוליטיים ולכנותם בשמות לא רק התגלתה כלא-מועילה ולא-נבונה פוליטית, אלא גם פוגעת במאבק שצריך להיות משותף לכולנו ובתמיכה הציבורית הגורפת למאבק בשחיתות השלטונית. ברגע שעוצמים עיניים בפני שחיתות מסוג אחד בגלל מניעים פוליטיים, משום שנוח לכם לראות יריבים פוליטיים נרדפים בכל הכלים האפשריים, אי-אפשר לדבר גבוהה גבוהה על מלחמה בשחיתות. אתם לא מייצגים את ניקיון הכפיים, אלא בעיני עצמכם. הקמת הממשלה החדשה פותחת דף חדש למדינה בכל התחומים, גם בתחום המאבק בשחיתות. אין לי ספק שנראה התקדמות רבה בתחום עד ליום המאבק של השנה הבאה. אציע גם לחבריי מהאופוזיציה לפתוח דף חדש, לעסוק יחד בטוב המשותף, להתייחס לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. וכן, להצטרף אלינו למאבק בשחיתות בקדנציה הקרובה. אחתום את דבריי בדבריו של דוד מלך ישראל: "מזמור לדוד, ה' מי יגור באָהליך ומי ישכון בהר קָדשךָ. הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו. לא רגל על לשנו, לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו. נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד, נשבע להרע ולא יממשה אבוטבול כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח, עשה אלה לא ימוט לעולם".

תודה רבה לחבר הכנסת משה ארבל. אני מזמין את חבר הכנסת עמיחי אליהו.

אדוני יושב-ראש הכנסת, מזל טוב, בעזרת השם. בהצלחה.

חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אומנם אני לא רגיל לדבר לשלושה אנשים, בבתי כנסיות בדרך כלל הקהל יותר גדול ממה שיש פה. יום חשוב. הנושא של השחיתות השלטונית הוא נושא מהותי לכל חברה חפצת חיים. כמו שאמר ידידי חבר הכנסת ארבל, שחיתות שלטונית מוגדרת כך: שימוש בכוח ציבורי לרעה על מנת להשיג טובות הנאה אישיות.

שחיתות שלטונית היא גם שימוש לרעה בכוח ציבורי על מנת לקדם עוולות שלטוניות. זה מתחיל אצל אלו שנבחרו לממש שליחות ציבורית והלכו אחרי יצרם, שלקחו את הכוח שניתן להם לפעול עבור שולחיהם והפכו אותו למחצב של טובות הנאה. אבל היא גם שימוש בערכים וסיסמאות גדולות על מנת לתמרן את הציבור או את מוסדות המדינה בניגוד לשכל הישר ולרצון העם. שאלו פעם את גורדייף, שהיה פילוסוף, למה הוא לא מקים תנועת שלום עולמית, והוא אמר: משום שהדבר הראשון שיעשו אנשי השלום הוא לפגוע בכל מתנגדי השלום. את השחיתות קשה לתפוס. גנב קטן מייצר טביעת אצבע, משאיר קלסתרון ויש סעיף ברור בחוק שהוא עובר עליו. אבל כשאתה בשלטון אתה יכול בקריצת עין לעודד את מי שאתה רוצה כדי שיבין איפה מרוחה החמאה, וכך אולי למנות את גיסתך לאיזשהו תפקיד בקק"ל או במקום אחר. שחיתות שלטונית מתרחשת כאשר שרים לא מוכנים להתעמת עם הפקידות, כי לא נוח להם, וככה מעלימים עין מעוולות ומסטנדרטים, מבזבוזי כסף מיותרים, וזה משתלם, כי יש יום שאחרי הכנסת. עצרת האומות המאוחדות אימצה את האמנה נגד השחיתות כי העולם הבין שיש בכך כדי לערער את הביטחון ואת היציבות החברתית. הדמוקרטיה של כולנו, שכולנו מעוניינים בה, מצויה בסכנה אם הציבור יאבד את האמון, אם האזרחים מקבלים את הרושם שבחסות החוק והשלטון הדמוקרטי קבוצה קטנה מקבלת תיעדוף על חשבון הציבור הרחב. ואני רוצה להצביע על שחיתות נוספת: זו שחיתות שלבושה במחלצות של צדק ומשפט ודמוקרטיה, אבל היא מסוכנת מכולן, עד רמה של סכנה לאומית. אני מתכוון בין השאר לאותם יוצאי צבא ומשטרה שמתריעים על הסכנה לדמוקרטיה, ובשם הדמוקרטיה משתמשים במילה מרי. יש פה כאוס, יש פה סכנה לשלטון שלנו. אני מצביע על פרקליטים שרודפים אנשי ציבור כי הם לא מתיישרים עם האידאולוגיה שלהם. אני מדבר על שחיתות שמשתמשת במעצר המינהלי במקרים שאין בהם סכנה או פצצה מתקתקת על מנת לפגוע במתנגדי השלטון. זו שחיתות, משום שהיא באה בחסות החוק, בשם הדמוקרטיה, ומי שמפעיל אותה בטוח שהמציאות הדמוקרטית מתנהלת רק בדרכו, ואם לא, הכול הולך לאבדון. ראינו את זה גם בעבר. גם כשמנחם בגין עלה להיות ראש ממשלה, אותן קינות, אותה אימה, כמו ענן רעיל, אותן מנגינות שמנגנים עכשיו. אבל עכשיו גם מוסיפים לחטוא, מעיזים לשחק ברעיון של המרדה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו מודל של אחריות

לא תבוער אם לא ניקח כולנו אחריות על כך, על שמירת כללי מינהל תקין, על ניקיון כפיים ציבורי וכן על שמירת המבנה הדמוקרטי האיתן של מדינת ישראל.

הנביא ישעיהו, שחי בזמן ההתפוררות של מלכות יהודה בשל השחיתות הנוראה שאירעה בבית ראשון, קרא את הפסוקים הבאים: "רחצו, הזכו, הסירו רֹע מעלליכם מנגד עינַי, חִדְלו הרֵעַ. למדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה... אם תאבוּ ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. ואם תמאנו ומריתם, חרב תאכלו, כי פי ה' דבר".

תודה רבה לחבר הכנסת עמיחי אליהו. הדוברת הבאה, חברת הכנסת שרון ניר. חמש דקות לרשותך.

בכנסת פועלים במלוא המרץ על מנת להלבין שחיתות ולהעביר חקיקת בזק המתירה שחיתות שלטונית. ממשלת ישראל הגיעה לשפל שלא נראה כמותו: ראש ממשלה מיועד שמופנים כלפי כתבי אישום על סעיפי שוחד, מרמה והפרת אמונים, שר פנים ובריאות מיועד, שהוא עבריין מורשע בהעלמת מס. מתגבשת פה ממשלת חושך. הממשלה הנכנסת מסמלת בדיוק את ההפך של היום שאנו מציינים. במקום לקדם ולחזק אמצעים למאבק בשחיתות ולקדם יושרה ציבורית, נותנים לחתול לשמור על השמנת.

היזהרו בדבריכם, נאמר "חושך", "ממשלת חושך" כדאי לאמץ ביטויים יותר, זו המלצה, אני לא אגיד לך מה לומר.

בכל מקום עבודה - - - "ממשלת זדון", אני מזכירה לך,

"קמה ממשלת זדון", "ממשלה של תומכי טרור" דברים לא פחות חמורים. אם זה שלילי בעינייך, אל תחקי אותם. סתם, אני אחזיר לך את הזמן.

בכל מקום עבודה

בפתח ריאיון עבודה מתבקש מועמד להמציא תעודת יושר המעידה על היעדר רישום פלילי, זאת, כתנאי מקדים לקבלת משרה. ליברמן - - - אך לא כך הדבר בממשלה המתגבשת. כאן המציאות הפוכה. איך אדם שלא יכול להתקבל למשרה במגזר הפרטי, במגזר הציבורי, בגלל עבירות פליליות, יכול להיות שר בכיר בממשלת ישראל? איך אדם עם כתבי אישום שמתנהל נגדו משפט, יכול לכהן כראש ממשלה? לאיזו תהום אנחנו מתדרדרים? איפה הדוגמה האישית שלנו כלפי הציבור? רק לפני כמה חודשים דרעי הורשע בעבירות מס, הודה במעשים, התפטר וקיבל מאסר על תנאי, זאת בהתבסס על ההבנה שהוא יוצא מהחיים הציבוריים. וגרוע מכך, הממשלה המתגבשת הולכת לחוקק בתהליך בזק חוקים שמעודדים שחיתות שלטונית, ואנשים מושחתים לעמוד בעמדות מפתח. דרעי וביבי הולכים לשנות את חוקי המדינה לטובתם האישית. חוק דרעי הוא לא חוק דרעי, הוא שינוי חוק-יסוד: הממשלה לטובת דרעי, ומי הבא בתור? לטובת ביבי. חוק פסול מכל בחינה מוסרית ומשפטית.

גורמת לאובדן דרך, לדרך שבה לא האידיאולוגיה מובילה, אלא הכיסאולוגיה. מפלגת הליכוד זכתה בתואר המפוקפק של שיאנית ההרשעות, עם תשע הרשעות, מתוכן שש עבירות שחיתות. מפלגת ש"ס, עם שמונה הרשעות. אין מקום בבית הזה לשחיתות על חשבון אזרחי מדינת

לא הייתה פרשיית שחיתות אחת שנקראה על שם מפלגה כמו פרשת ישראל ביתנו,

קירשנבאום - - - 6 מיליון שקלים מהמדינה בגלל שחיתות.

נא לא להפריע לה.

סיימת? אני יכולה להמשיך?

בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש.

זה גם רע. זה רע, וזה רע, הכול רע. נא לא להפריע לדוברת. בבקשה. היא חברת כנסת - - - את מייצגת מפלגה מושחתת ביותר. חבר הכנסת, בבקשה. אדוני חבר הכנסת, תודה לך, אדוני.

אין מקום בבית הזה לשחיתות על חשבון אזרחי מדינת ישראל. שחיתות שלטונית, פירושה,

נבחרי הליכוד צריכים להגן על האזרח מפני עובדי המדינה הדיקטטורים שיושבים,

חבר הכנסת אייכלר, אתה יכול לבקש עמדה נוספת.

נבחרי הציבור

זוהי שחיתות. הממשלה שקמה היא הממשלה המושחתת ביותר. היו ממשלות מושחתות, והיו שרים מושחתים, אך מעולם לא נודעה ממשלה שהעיקרון המארגן שלה הוא שחיתות. מעולם לא הייתה ממשלה שביקשה להפוך את החוק למכשיר רק בשביל לקדם שחיתות. מעולם לא קמה ממשלה שמטרת-העל שלה הוא מילוט ראש הממשלה הנאשם מאימת הדין. והרי זה ורק זה הוא בסיסה וסיבת קיומה של הממשלה המתהווה. חילוץ מושחת של אדם מושחת מהעמדה לדין בגין שחיתות. מגש הכסף המזויף, שעליו מתאפשרת הקמת הממשלה המושחתת, הוא הכיבוש. לכיבוש, שהוא הפרת חוק מתמשכת וחריגה מכל סטנדרט תקין של מינהל ושמירה על זכויות אדם, דרוש מצב תמידי של היעדר נורמות שלטוניות. "אי-לגליזם", קרא לזה בזמנו פרופ' אהוד שפרינצק, בספר שכתב עוד בשנות השמונים. מעצרי ילדים, הרס בתי ספר, ירי חי וקטלני בפלישות אכזריות לכפרים, השתלטות על אדמות וטרור מתנחלים נגד רועי צאן וחקלאים פלסטינים, כל אלו הם המצע שעליו השחיתות בישראל צומחת. פשעי הכיבוש והשקרים הנלווים אליהם מתוחזקים על ידי השחתת המערכת הציבורית כולה. הממשלה החדשה טוענת שהיא רוצה לקדם את המשילות, אך למעשה היא רוצה לצייד את עצמה בכוח שלטוני מוחלט וחסר רסנים, להפעילו בשרירותיות ואולי אף באלימות נגד מתנגדיה. זו לא משילות, זו עריצות.

למען מטרות אישיות של העומד בראשה ושל חלק נכבד מחבר מרעיו. מכאן, ורק מכאן, הדחיפות של מעשיה, בראש וראשונה בליץ החקיקה הנפסדת. ואם בבליץ עסקינן, הרי שפרפרזה לדברי צ'רצ'יל מתאימה כאן. אפילה גדולה נופלת עלינו,

נילחם נגד הקנאים והמושחתים ללא פחד והיסוס. נילחם בכנסת וברחובות, נילחם בצמתים ובגשרים, נילחם יחד, יהודים וערבים, נילחם נגד הכיבוש ונגד השחיתות הנובעת ממנו ובכלל,

לעולם לא ניכנע.

תודה רבה, לחבר הכנסת עופר כסיף.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, המילה "מושחת" היא המילה הכי הכי סובייקטיבית שיש בעולם. אני עוד לא ראיתי מישהו שצועק "מושחת", ואי-אפשר להגיד לו "מושחת",

השחיתות הגדולה ביותר נעשית, כבר הזכירו פה, בשם החוק ומתוך החוק. כבר אמרו לפני הרבה שנים שהגנב הפשוט הוא עבריין, הוא עובר על החוק, הגנב היותר-גדול,

העבריין האמיתי מחוקק את החוק. אני ישבתי הרבה שנים בוועדה לפניות הציבור, ואפילו רציתי שיהיה בכל משרד, ליד כל שר, לעשות חוק כזה: אדם שממונה על פניות ציבור. אומבודסמן.

אני זוכר את הדיון הזה לפני הרבה שנים. אה, נכון. אז באו מבקרי המדינה, מבקרי המשרדים,

אנחנו, תפקידנו לבקר. אמרתי: אבל תפקידכם לבקר אם מישהו לא פועל לפי הכללים, לפי החוקים, אם הוא עושה מעשי שחיתות. יש להם תפקיד חשוב מאוד, אבל מי ידאג לאותו אזרח מסכן שהחוק נבנה ונוסח באופן שגורם לו עוול? על זה אני צריך מישהו שעוסק בפניות ציבור, שילך לפקידים וינסה לעשות כדי שהאזרח הזה יקבל את זכויותיו. הם לא הבינו אפילו על מה אני מדבר, כי הם אנשי שלטון. השחיתות הגדולה ביותר נעשית על ידי אנשים שיושבים 30 שנה, אי-אפשר לפטר אותם, הם לא עוברים על שום חוק, אבל הם מפעילים את שיקול דעתם כפי שהם מבינים. פקידים כאלה יש גם במדינות דיקטטוריות. למה אנחנו צריכים נבחרי ציבור? למה אנחנו צריכים נבחרי ציבור בעיריות, בכנסת ובממשלה? כדי שיהיו לעזר לאותם אנשים נגד השלטון המושחת בשם החוק. קשה להסביר את זה לאנשים, אני חושב שכל מי שנתקל בביורוקרטיה עירונית או שלטונית יכול להסביר את הדבר הזה. אני רוצה לגעת פה בנקודה שמאוד כואבת לי. יש אישה שאין לי נגדה שום דבר, בטח שיש לה זכויות, והיא גם נמצאת במצב שעליו נאמר: אל תזרוק אבן אחר הנופל, הגברת פאינה קירשנבאום. אילולא ליברמן היה עומד, והוא אחד האנשים, לפי עדויות של אנשים שיודעים, המושחתים ביותר במערכת, שהצליח באופן שהמערכת לא יכולה לתפוס אותו. היה לו גם עורך דין טוב, שפעם הודה שהוא הוציא אנשים עבריינים מידי מערכת המשפט - - - היא מרצה את

ולכן, לא הייתי מזכיר אותה אילולא, לא אשכח לעולם שאותה גברת פאינה קירשנבאום - - - איפה המוסר הכפול? את הדבקת לאריה דרעי "עבריין מורשע"; את הדבקת לו את הכינוי הזה, פתאום נהיית רגישה? יש חקירות

- - - ביקשת את זכות הדיבור שלך, נתתי לך את זכות הדיבור שלך, הערתי את ההערה ואת הערת את הערתך. אבל אני רוצה להגיד לך למה אני מזכיר אותה: לא בגלל זה שהיא יושבת ולא בגלל מה שהיא עשתה, לא הייתי עושה את זה. אני הולך לבקר אסירים בבתי הסוהר, אני עושה הכול כדי להקל עליהם. אבל אני לא אשכח לעולם: כשאימהות עניות חרדיות היו זקוקות להנחות למעונות כדי שיוכלו להביא פת לחם לביתן, עמדה הגברת הזאת, היא הייתה סגנית שר הפנים, ואמרה, והיא הייתה המובילה: רק כאשר שני בני הזוג עובדים, רק אז מגיע, ובגלל שבעליהן לומדים, לא מגיע להן. היא צרחה פה במליאה, היא אמרה אז, כשהתפרקה הממשלה, היא אמרה: עדיף לשלם מיליארדי שקלים, מאשר הסכם קואליציוני שיאפשר לאימהות חרדיות שבעליהן אינם עובדים, לקבל הנחה במעונות. זה לא ייסלח לה אפילו בעוד עשר שנים. מה הקשר לשחיתות? זאת השחיתות הגדולה ביותר. לא, זאת לא שחיתות. כשמדובר בצד אחד זה לא שחיתות וצריך לגלות חמלה ואמפתיה, בסדר? וכשמדובר בצד שני, על חשד, עדיין לא הורשע - - - מה הקשר לשחיתות? את כרגע נאמת על נאשם שעדיין לא הורשע. מי לא הורשע? נתניהו. נתניהו לא הורשע. את נאמת בלהט כרגע על נאשם שלא הורשע. את מגינה עכשיו על מי שהורשע, תודה. הבנו את המוסר הכפול. אנחנו חיינו עם זה בשנה וחצי האחרונות. בבקשה, אדוני, תסכם.

רוצה להסביר את מה שאמרתי לגבי פאינה,

מבחינה מוסרית, אדם שיושב בבית סוהר, לא הייתי רוצה להזכיר אותה. אני לא מזכיר אותה בגלל זה, אלא בגלל המסכנות, איך אגיד את זה? לא היה לה פרקליט כמו וינשטיין. לפאינה לא היה פרקליט כמו יהודה וינשטיין. אוקי, אני לא מדבר על הדבר הזה. אני מדבר על זה שבשעתו היא הובילה את האפליה,

עכשיו, כשאדם שהוא כאילו נקי כפיים הוא רשע,

אבל כשאת יודעת שעל הראש שלך יש כל כך הרבה שחיתויות,

איך היא העיזה לבוא ולדבר על זה אלה שאינן עובדות ואינם עובדים, ולא משלמים מיסים? מי מדבר על לא משלמים מיסים? היום המדינה הוציאה הודעה שהיא דורשת 6 מיליון מישראל ביתנו ומפאינה קירשנבאום, על הנזק שהם עשו. ישראל ביתנו, אם היא לא הייתה הופכת למפלגה אנטישמית, שמובילה את ההסתה והתרת דמם של החרדים, לא הייתי מתעסק עם ליברמן. לא אכפת לי מה שליברמן עשה. אבל כאשר ליברמן, גם השבוע, ואיתו לפיד, גם לפיד לקח לו בזמן האחרון לדבר בשם הצבא והשירות הצבאי, אדם שיום אחד לא שירת בצבא, אלא היה בעיתון במחנה. גם אני כתבתי באותה תקופה בעיתון במחנה, החרדי. למה אתה אומר שהוא לא שירת בצבא?

גם אני כתבתי בעיתון המחנה החרדי, אז שירתי בצבא? למה עיתון במחנה זה יותר שירות צבאי מאשר מה שאני עשיתי בעיתון המחנה החרדי באותה תקופה? כי

כי הכול שחיתות, אתם פשוט מושחתים. אתם מושחתים.

נא לסיים. אתם אומרים עלינו שאנחנו לא משלמים מיסים, כאשר אין אזרח חרדי אחד שיכול להיפטר ממיסים, רשויות המס יושבות על אדם חרדי פי-עשרה יותר מאשר על אנשים אחרים.

העוינות של אנשי השלטון החילוני נגד חרדים מתחילה מרשויות המס ועד הפקידים שלכם. חבר הכנסת אייכלר, נא לסיים. אתם פשוט מושחתים, שלטון מושחת, ואנחנו פה כדי להגן על האזרחים, כל האזרחים שנפגעים מהשחיתות שלכם, כדי להיטיב עימם. איך אתה מעז להגיד שמי שמשרת בצה"ל - - - הוא מעז. הוא בפרלמנט הישראלי, והוא יכול לומר מה שהוא רוצה. את יכולה לבקר אותו על הסגנון, אבל הוא יכול לומר מה שהוא רוצה. מאחר שאת חברת כנסת חדשה, טרחתי להבהיר לך. את יושבת פה, תתרגלי לשמוע דברים שלפעמים מנפחים את שרירי הבטן,

חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה, אדוני. עם כל הכבוד, אני לא מבינה מה הקשר בין משרתים למאבק בשחיתות. את זה לא הצלחת להסביר לי. אדם שכתב בעיתון במחנה - - - הוא מושחת? חבר הכנסת אייכלר, אני מבקש לשבת. חבר הכנסת אייכלר, לא בעמידה בבקשה, וגם לא להפריע לדובר.

אדוני, חמש דקות עומדות לרשותך. הוא מושחת - - - שחיתות זה לא - - - חבר הכנסת אייכלר, תן לדובר. הוא עוד לא התחיל לדבר. מיציתם, יש קפה טעים בחוץ, אתם יכולים לשבת, ללבן את הסוגיה הזאת בחוץ. בבקשה, אדוני, אני אאפס ואחדש לך את הזמן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אכן המאבק בשחיתות הוא דבר חשוב מאין כמוהו. במיוחד בתור מדינה יהודית, מוטלת עלינו החובה לשאוף לכך שהמערכות הציבוריות של המדינה תהיינה נקיות עד כמה שיותר, ובכלל, מכל היבט של שחיתות, בין אם בתחום הכספים וטובות ההנאה, בין אם בתחום מינויי מקורבים ובין אם באופנים אחרים. אבל, אדוני היושב-ראש, יש שחיתות ויש שחיתות. יש שחיתות ברמה הפרטית של אנשים שדואגים לעצמם, ומנצלים לשם כך את מעמדם ואת משאבי הציבור. כמו למשל, אנשי ציבור שמקבלים מעטפות מתחת לשולחן, אנשי מערכת אכיפת הצדק, שמסדרים לעצמם מענקים מפליגים ופנסיות עצומות, ועוד כיוצא בזה. זה בוודאי דבר לא תקין, שצריך להילחם בו על פי החוק וללא משוא פנים. גם כאשר עבריינים שייכים לאיזושהי אליטה, שנוהגת להשחיר ולהכפיש את מי שאינו מהקליקה שלה על זוטות, אבל מכבסת ומלבינה עבירות חמורות של אנשיה שלה. אבל יש שחיתות ציבורית, לא במובן המצומצם של שחיתות של אנשי ציבור, אלא שחיתות שבה גורמים מתחומים ציבוריים שונים מנצלים את כוחם ואת מעמדם כדי להשפיע, באופן לא מוסרי ולא דמוקרטי, על דרכה ועל כיוונה של המדינה. זוהי, אדוני היושב-ראש, השחיתות המוסרית החמורה באמת.

כאשר לאורך יותר מ-40 שנה הציבור הישראלי מצביע ימין ומקבל שמאל בגלל שבעיני גורמים לא נבחרים, המושפעים בצורה אינטנסיבית לאורך השנים מאג'נדות שונות, לא מצאה חן העובדה שהתרחש מהפך בשדה הפוליטי כאשר בגין עלה לשלטון, והם החליטו לאיין,

עד כמה שהם יכולים, את כוחו של הימין לשלוט.

כאשר נוצרת שכבה רחבה של פקידות בכירה בכל משרדי הממשלה שלא רואה את עצמה מחויבת למדיניות של נבחרי הציבור אלא אך ורק לעולם ערכים ליברלי ונאור, לכאורה, שמקובל בקרב אליטות השמאל הרדיקלי.

כאשר שופטי בית המשפט העליון, בהובלת אהרן ברק, מבצעים הפיכה שיפוטית, שמטרתה לסכל את רצון העם ואת הדמוקרטיה הישראלית, ולהשליט את הרשות השופטת כרשות שלטונית מעל הרשויות האחרות, המחוקקת והמבצעת, שבהן חברים נבחרי הציבור.

כך, כאשר פקידי מערכת החינוך מבצעים הסתרה עמוקה וארוכת שנים, עד למצב שבו להורים אין מושג מה מתרחש בין כותלי בתי הספר ולאיזה תכנים וערכים נחשפים ילדיהם. כך כמובן, כאשר מתבצעת הפיכה שלטונית על ידי תפירת תיקים לראש ממשלה מכהן, וכאשר נבחרי ציבור מקימים ממשלת שמאל במרמה ובהפרת אמונים, בניגוד גמור לרצון הבוחרים שבחרו בהם.

בשבוע שעבר, במסגרת ההשחרה הכללית שעושים לדמותי הציבורית, בכתבה מקיפה עליי, התראיינה עו"ד טליה ששון וסיפרה על תקופת עבודתי כמנכ"ל משרד השיכון. היא חסרת אג'נדה, אם אני לא טועה. אני אגיע לאג'נדה. היא סיפרה על תקופת עבודתי כמנכ"ל משרד השיכון ועל פעולותיי למען ההתיישבות ברחבי הארץ.

שעבדה שנים רבות בפרקליטות, התבקשה על ידי ראש הממשלה המנוח אריאל שרון, כאשר הוא כבר היה עמוק בתהליך ההמרה הערכי שלו ביחס להתיישבות, לחבר דוח בעניין מה שכונה "מאחזים הבלתי-מורשים" שהוקמו על ידי זרועות של הממשלה. ששון מילאה את מה שהיה מצופה ממנה, הפיקה דוח מגמתי ומוטעה, דרך אגב, כמי שהיה מצוי בפרטים, ממש רדוד, הוא חדור בשנאת ההתיישבות וברצון לפגוע בה. מה שטליה ששון העלימה מהציבור היה עמדות השמאל הקיצוני שדגלה בהן, מה שהוכח לימים כאשר התמודדה בבחירות לכנסת מטעם רשימת מרצ וכאשר הגיעה לתפקיד יושבת-ראש המועצה הציבורית של הקרן החדשה לישראל, ארגון שמאל רדיקלי שב-40 השנים האחרונות משקיע מאות מיליוני שקלים בניסיון לפגוע בכל דבר - - נא לסכם. - - שקשור לזהותה היהודית של מדינת ישראל ולהפוך אותה למדינת כל אזרחיה. אדוני היושב-ראש, תרשה לי עוד

זומנתי לחקירה ביאח"ה, היחידה הארצית לחקירות הונאה, עוד כשיאח"ה ישבה בבת ים. זה היה שנה או שנתיים לאחר סיום כהונתי כמנכ"ל משרד השיכון. החקירה הייתה פוליטית כולה. פה ראינו כיצד הזרועות משתלבות. והחקירה הייתה כל כך פוליטית, חברת הכנסת שרון ניר, עד כדי כך, אדוני שר המשפטים עדיין, לחוקרים לא היה מושג כלל מה הם שואלים אותי. יומיים הייתי שם. יומיים הייתי שם. מדינת ישראל מבזבזת משאבים על דוח פוליטי, שהוא כולו פוליטי, לחקור מנכ"ל לשעבר בחקירה תחת אזהרה. כמה משאבים המדינה מבזבזת. החוקרים לא הבינו מה השאלות שהם צריכים לשאול אותי. אני הסברתי להם מה השאלה. אני בתור נחקר הסברתי להם מה השאלה.

זוהי שחיתות ציבורית מהדרגה החמורה ביותר, שעליה אנשים כמו טליה ששון אמורים לעמוד לדין. המאבק בשחיתות הציבורית הזאת צריך לעמוד בראש המאבק בשחיתות. וכך בעזרת השם נעשה בממשלה שנקים במהרה.

תודה רבה. יעלה ויבוא ויסכם את הדיון שר המשפטים גדעון סער. נסגר התיק? לא סגרו את התיק. לא סגרו את התיק, המושחתים מכף רגל עד הראש. לא ייאמן. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שמעתי בקשב את כל הדוברים. אבל אני חייב לומר שזה אירוע אירוני ומתעתע במיוחד שאנחנו מציינים היום בכנסת את היום הבין-לאומי למאבק בשחיתות. אני אסביר מדוע. היום הזה נקבע ב-9 בדצמבר בכל שנה על ידי העצרת הכללית של האו"ם לפני קרוב ל-20 שנה כדי להעלות את המודעות לשחיתות ולתפקידה של אמנת האו"ם נגד שחיתות, למניעת שחיתות. זה היה מעשה מכוון.

זה מכוון שזה עולה היום. אני יודע. ואני אסביר מדוע זה אירוני. ולא צריך להיות אדם טהרני במיוחד כדי לעמוד באמת נדהם, שהחוק הראשון שמצאה לנכון הקואליציה המתהווה, הממשלה המתהווה, להביא לכנסת ישראל הוא הורדת הרף הנורמטיבי לעניין הקלון לחברות בממשלה. ולעשות את זה בחיפזון, בחטף דווקא בעת שהכנסת מציינת את יום המאבק הבין-לאומי בשחיתות. זה החוק הראשון שגם חקיקתו וגם תוצאתו יחזקו את השחיתות השלטונית. זה כאקורד פתיחה. ואנחנו,

אני אדבר באופן אישי: אני מכבד את תוצאות הבחירות, הלוואי שנגיע לחוקים שנוכל לתמוך בהם דווקא מן האופוזיציה, ונשתדל כמיטב יכולתנו להיות ענייניים ככל שבשר ודם יכול. אבל אקורד הפתיחה, יש נושאים שבאמת הציבור מצפה להם, הנושא של יוקר המחיה ובנושאים אחרים, שזה אקורד הפתיחה זה בעיניי באמת מביש. ואני רוצה לצטט דברים מחוות הדעת של הייעוץ המשפטי של הכנסת שנמסרים לוועדות שעוסקות כרגע בהצעות החוק.

"מדובר בתיקון חוקתי שמבקש לצמצם מגבלה חוקתית הנוגעת לרף הנדרש מבחינת טוהר המידות של חלק מהשחקנים במערכת הפוליטית עצמם, ולא מוצע להחילו באופן עתידי על הכנסות הבאות,

אלא באופן מיידי. על כן יש בו היבט פרסונלי משמעותי, המקשה על הוועדה לדון בו מאחורי מסך בערות, ומטבע הדברים הדיון יושפע מזהות הגורמים שהתיקון משליך עליהם". אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, אני בכנסת השש-עשרה חוקקתי את הנושא של ניגוד עניינים של יושב-ראש ההסתדרות, כפל תפקידים, איסור כפל תפקידים ליו"ר ההסתדרות. היה ברור שהתחולה היא מהכנסת הבאה, מכיוון שאז חבר הכנסת עמיר פרץ נבחר לאותה הכנסת. אתה לא יכול להחיל רטרואקטיבית את החוק. גם כשביקשתי, בחוק שהובא לכנסת הקודמת ולמרבה הצער לא הסתיימה חקיקתו, את הנושא של מגבלת כהונה לתפקיד ראש ממשלה, אמרנו: הדבר הזה הוא נכון לעתיד לבוא. אנחנו מאפסים את הספירה. אנחנו לא סופרים אחורה. זה מאוד מאוד מצער. ואני אמרתי גם אתמול מעל הבימה הזאת, אני לא קובע ולא רוצה לקבוע אם במקרה הזה של חבר הכנסת דרעי יש או אין קלון.

לחבר הכנסת יש טענות שחלקן מסברות את האוזן. אני אומר את זה כשומע שלא בקי בכל פרטי העניין, ואדם פוליטי איננו הכתובת להכריע בכך. אבל אתם החלטתם, אתם, הקואליציה החדשה, שבמקום שהשופט שעומד בראש ועדת הבחירות יקבע, לפי הסמכות שיש לו בסעיף 6 לחוק-יסוד: הממשלה, אם יש או אין קלון בעבירה שבה הורשע חבר הכנסת דרעי לפי עסקת הטיעון, הכנסת כולה תצביע על הורדת הרף הנורמטיבי לכשירות לממשלה למי שהורשע בפלילים. זה מסתבר?

אתם החלטתם, אתם, הקואליציה המתהווה, שזה יהיה החוק הראשון, לא השני, לא העשירי, הראשון שיובא לכנסת העשרים-וחמש.

הממשלה המתהווה, הממשלה החדשה, במו ידיה החליטה להטביע במצחה אות קלון, והיא תהיה ממשלת הקלון.

ציון היום הבין-לאומי למאבק בשחיתות, היה מן הראוי לשנות את הכותרת ליום הלאומי לשחיתות.

הציבור רואה, הציבור מבין. לא לשם כך הוא נתן את, גם הייתה לו ביקורת על הממשלה היוצאת וכדומה, וסיבות שהביאו להצבעה, אני לא איכנס לזה, אבל לא לשם כך הוא נתן את הכוח. ומי שחושב שאפשר לבזבז את האשראי הציבורי של ממשלה החדשה וכל ממשלה שתהיה, היא גם תהיה הממשלה שלי, כי אין לנו ארץ אחרת, לפי דעתי טועה טעות גדולה. תודה רבה לשר המשפטים גדעון סער. תם הדיון. אני מכריז על הפסקה. כשנחדש את ישיבת הכנסת, תצא הודעה מראש לכל חברי הכנסת.

(הישיבה נפסקה בשעה

של חבר הכנסת יואב קיש וחנוך דב מלביצקי, שמגיעה אלינו מוועדת הכספים, הוועדה הזמנית כמובן. אני מזמין את חבר הכנסת קיש, יוזם ההצעה. אני אתן למזכיר הכנסת קודם להכריז. ברשות יושב-ראש הכנסת, אבקש להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה הראשונה מטעם הכנסת, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 52) (מספר חברי הכנסת הנדרש להתפלגות סיעה), התשפ"ג 2022, של חברי הכנסת יואב קיש וחנוך דב מלביצקי, שמספרה כ/941.

אם כן, הצעת החוק הזאת שהונחה זה עתה, אנחנו עוברים לדיון בה בקריאה הראשונה. חבר הכנסת קיש, בבקשה. מי שמעוניין לדבר בדיון, אנא להירשם אצל המזכיר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שאתחיל בדיון על החוק אני רק רוצה, היושב-ראש, לומר כמי שהגיע להסכמות עם האופוזיציה בדיון הזה, הסיכום בין הקואליציה לאופוזיציה כמו שאמרתי בבוקר, עכשיו זה קל להגיד קואליציה-אופוזיציה, לא משנה מי זה, הסיכום בין הקואליציה לאופוזיציה הוא שאנחנו מתחילים דיון, כשתסתיים רשימת הדוברים אנחנו יוצאים להפסקה, הדיון יתחדש מחר ב-09:30, זה הסיכום, וב-09:30 נציג האופוזיציה לרבע שעה, נציג הקואליציה, אני אסכם רבע שעה, והחל מהשעה 10:00 ניתן להצביע. כמובן שכמסכם אני יכול להאריך אם צריך, אבל זו הכוונה. זה הסיכום. מתי שתיגמר רשימת הדוברים פשוט תצאו להפסקה עד מחר בבוקר. זה הסיכום בין הצדדים. גם על דעתי. אני רוצה להקריא את ההצעה בקצרה. זו הצעה שאפשר פשוט להקריא אותה, זה קל. בחוק הכנסת המילים "או של קבוצה של ארבעה חברי הכנסת לפחות" יימחקו. זו כל ההצעה. ההצעה הזאת התווספה מהכנסת הקודמת. אנחנו מחזירים סדרי עולם, מה שהיה נהוג בבית הזה, חזרה למקום. בסופו של דבר אנחנו רואים שכל הרצון הנואל של הממשלה והכנסת הקודמת לפרק את סיעת הליכוד או לייצר איזה משבר בין חבריה לא עלה בידם. ברור לכולם שהייתה פה כוונה פוליטית פשוטה, זולה, לנסות לייצר איזה סכסוך שלא קרה ולא יקרה, ואני אומר לכולם: אם כבר, אני חושב שהסיכוי יותר סביר שסיעת יש עתיד יתפלגו מי מחבריה בעניין הזה, ואני אולי שמח לשמור על סיעת יש עתיד מהתנהלות לא הוגנת של חבריה שהיו בכנסת הקודמת וחשבו שאולי כך משפיעים על מפלגות אחרות. אני מבקש בסך הכול מכנסת ישראל להחזיר סדרי עולם לקדמותם. כל ההתנהלות שהייתה פה שערורייתית של הקואליציה הקודמת צריכה להיות מתוקנת. ואתה יודע מה, היושב-ראש, אני שמח שזה אולי הצעד הראשון שאנחנו מובילים להחזרת התיקונים וביטול החקיקה המאוד פוגענית שהייתה, כמו גם המס על משקאות ממותקים וכלים חד-פעמיים. כל הדברים האלה נתחיל לתקן אותם. אנחנו מתחילים עם ביטול המילים "של קבוצה של ארבעה חברים", כפי שהקראתי לפני כן.

אני מפנה. תודה לחבר הכנסת קיש. השר שטרן,

אדוני היושב-ראש, חברתי השרה, חבריי חברי הכנסת,

להצעה הזאת, אני אגיד את האמת, כל החוקים שעוסקים בפיצולים הם חוקים עצובים קצת. נבחרנו בתוך מפלגות. אני לא אוהב שמעודדים אנשים תוך כדי, דרך אגב, אני חושב שהממשלה שלנו נפלה בין השאר על ידי פעולות שנראה לי שאצלכם השתיקה יפה להם, הן ייפלו בהגדרה הזאת, של מי שנבחר והתפצל או עזב או מרד. לעיתים זה תמורת משהו, לעיתים זה לא תמורת, אנחנו מכירים את הכותרות מהימים האחרונים. אני חושב שזה עצוב. אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, לפני שניכנס פנימה, מה שעצוב לי בחקיקה הזאת זה שהיא תנאי להקמת הממשלה. ניצחתם בבחירות, לא משנה אם יש לכם רוב בעם או אין רוב, אבל ניצחתם בבחירות, תקימו כבר ממשלה. אני חושב שהמצב הזה הוא מצב שהיה יותר טוב שהיינו אחריו. אתם מביאים לנו פה איזה אוסף של חוקים, שזה אחד מהם, שהוא תנאי להקמת ממשלה. אני אגיד על זה: אולי זה בא לפתור חשש בתוך הליכוד, אחרת אין הסבר. אתה יודע למה זה צריך להיות לפני שמגלים לשרי הליכוד מי הולך להיות שר. ממילא יעשו את זה בצמוד להצגת הממשלה. התזמון של החוק הזה בעיניי הוא עצוב, במיוחד שהוא לוקח גם זמנים שעל פניו היינו מקדישים לדיון בחוקים אחרים.

אדוני היושב-ראש, לעבור רגע לחוק של המשרד לביטחון פנים, משרד לאומי. תראו, קורה תהליך פה בכנסת, בחברה הישראלית, שלצערי הרב מאוד, הנפגעים הכי גדולים ממנו נכון לעכשיו זה משטרת ישראל. זאת אומרת, מה שקורה פה, שהופכים את המשטרה למשטרה שמעכשיו ואילך היא תהיה משטרה, אני רוצה להגיד לכאורה, של איתמר בן גביר. אני חושב שהדבר הזה הוא נזק עצום כשאתה משווה את זה, ומשווים את זה כל הזמן, למצב בין משרד הביטחון לצה"ל, אז במשרד הביטחון מעולם במדינת ישראל לא אמרו עליו שהוא צבוע בשר. ואני רוצה להציע, אני רציתי להציע את זה בוועדה, לצערי הרב, זה נבצר ממני, שיבוא השר לביטחון הפנים המיועד, וישים על השולחן את המדיניות שאליה הוא מתכוון, ממה כולם חוששים או מה כולם מחכים שיקרה,

חמשת הכללים, העקרונות, או את עשרת העקרונות האלה. ירצה לאשר אותם, יאשר. לא ירצה, לא יאשר. לכולנו יהיה הרבה יותר קל, ואז יהיה ברור. אוקיי, אנחנו מאשרים. תעשה את זה. שבועיים אחר כך, שיגיד ראש הממשלה המיועד, ואולי יגידו חברי הממשלה, הם עוד לא יודעים מי הם בדיוק: לעקרונות האלה אנחנו נותנים גב. זו מדיניות ממשלת ישראל שיישם השר לביטחון לאומי, לא משנה איך קוראים לזה. בשורה התחתונה, אני חושב שהדיון הזה, האמוציות, הרגשות, שאתם גוררים אותנו בתוכם, עם שינוי פקודת המשטרה, שאולי צריך לשנות בה, אני לא אומר: על פניו לא נשנה אות. יכול להיות שיש שם דברים, אנחנו יודעים. אני בא עכשיו מהוועדה, מדברים על הערים המעורבות, על שומר החומות. הכול היה בממשלה הקודמת, לא בממשלה שלנו, אבל למרות זאת, יכול להיות שיש דברים שצריך לשנות. יש מפכ"לים או שרים מעורבים יותר, ויש פחות. רוצים לשנות?

משטרת ישראל; המוטיבציה להצטרף למשטרה, הרצון לשרת במשטרה, ואולי מעל הכול: האמון של אזרחי ישראל במשטרה, שבעיניי הוא חשוב מאוד. בהתנהלות הזו אנחנו, או יותר נכון הממשלה הנבנית, פוגעת באמון הזה. תודה, אדוני. תודה רבה לשר אלעזר שטרן. אנחנו נעבור פשוט על פי הסדר: חבר הכנסת רם בן ברק, איננו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת אמיר אוחנה, איננו, חברת הכנסת מירב בן ארי,

חבר הכנסת יוסף טייב, איננו, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה, חבר הכנסת יוסף עטאונה, איננו, חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, איננה. השר מאיר כהן, רוצה לדבר עכשיו? רוצה אחר כך? בבקשה, בכבוד. אדוני היושב-ראש, לא הספקתי לברך אותך. אדוני, תצלח דרכך.

בממשלה שעברה עשו את התיקון לארבעה, ולמען הגילוי הנאות,

כחלק מהקואליציה. הסוגיה הזו מעמידה דילמה: האם אנחנו באמת רוצים לתת איזו גמישות בזה שאנחנו מאפשרים, או שאנחנו צריכים לעשות את מה שאני מאמין בו. אגב, אני חושב שהחוק הזה הוא מיותר. אני חושב שמה שצריך לחוקק הוא שחבר כנסת שנבחר בסיעה מסוימת, על אג'נדה מסוימת, אסור לו לרמות את בוחריו. אילו זה היה תלוי בי, ואילו הייתם אתם מעלים הצעה כזו, בוודאי ובוודאי שאני הייתי תומך בה. כי ממה נפשנו? אני חושב שחלק מכל הסיפור, ולכן אני מתפלא עליכם ועל ראש הממשלה המיועד, מה אצה לו הדרך לתיקון הזה?

אנחנו צריכים לקבע מציאות האומרת:

חבר כנסת, חברת כנסת, נבחרת באג'נדה מסוימת במפלגה מסוימת. לא מוצא חן בעיניך? לא מוצא חן בעינייך? שים את המנדט, לך הביתה. אני חושב שזה בדיוק הדבר שאנחנו צריכים להטיף לו. כי ממה נפשנו? חלוקה של שליש, חלוקה של עשרה, חלוקה של שישה?

אני מוצא שזה לרמות את הבוחרים שלנו. אז יש כל מיני כאלה שבאים ואומרים: לא, בצר לנו. אני גם שמעתי אנשים שאומרים: לא אני סטיתי מהאג'נדה, אלא המפלגה כולה סטתה מהאג'נדה, שזה ממש

והיו מקרים כאלה.

היה לנו מקרה כזה הכי מובהק בקדנציה הקודמת.

ולכן, אני בא ואומר שצר לי על החוק הזה. אני אצביע נגדו, ואנחנו נצביע נגדו, כי על פי תפיסת עולמי, אני חוזר על זה, אדוני היושב-ראש, זו באמת הזדמנות לקבע אמות מידה שהן אחרות, שבאות ואומרות, ואני לא רואה בזה חוק דרקוני, אני רואה בזה חובת המציאות, אתה נבחרת בליכוד, ביש עתיד, ב- ,whateverכל מה שלא נבחרת. לא מוצא חן בעיניך, אדוני, תחזיר את המנדט. לך למקומך. תנסה להיבחר במקום אחר. אבל כשיש בוחרים אחריך, ששלחו אותך, הם בוודאי ובוודאי לא יבינו את מה שאליו אתה מתכוון. אני חושב שזה גם יוריד את רמת המקח וממכר בכנסת. וצר לי שהחוק הזה עולה. אני אצביע נגד החוק הזה, אדוני. ושוב,

השר כהן, אני רק אומר שבאמת השאלה הגדולה היא מה קורה כשבאמת יש מחלוקת אידיאולוגית. אתן סתם דוגמה: כאשר קרה בשעתו,

שקרע את המפלגה שלי, את הליכוד, לשניים. באמת עולה השאלה: במצב הזה, מה קורה?

כשראש המפלגה לוקח כיוון שהוא שונה לחלוטין ממה שדובר עליו בתחילת הדרך, האם זה לא מקנה לחברי כנסת מהסיעה את הזכות להגיד: תשמע, אנחנו רוצים להסתובב ברחוב בראש מורם. אנחנו לא רוצים שיבואו אלינו אנשים ויגידו לנו: רימיתם אותנו. איך להעביר את הקו הזה, קשה מאוד. - - - ולא סוחר בכיסא שלי, ולא סוחר - - - הוא הרבה יותר חזק. זו אמירה הרבה יותר חזקה מאשר - - - השר כהן, זה נכון. אבל השאלה היא מה זה סחר. אני אתן לך דוגמה: אם אתה לוקח את אירוע ההתנתקות. הציפייה, ואני יכול להגיד עליי באופן אישי, כמי שאז לא היה חבר כנסת אלא כבוחר שהצביע עבור המפלגה, הייתה שחברי הכנסת שלה יישארו בכנסת וייאבקו כנגד העניין הזה. לא שהם יתפטרו וילכו הביתה ויאפשרו לזה לקרות.

בסוף - - - ובכל זאת זה לא - - - לא. אתה יודע, אתה צריך לעשות את ההשתדלות. לא כל מה שאתה מנסה לעשות מצליח. לכן יש פה שאלה.

האידיאל היה מערכת פוליטית שבנויה על כך שאנשים אומרים משהו בערב הבחירות ופועלים על פי מה שאמרו, וקיבלו את המנדט אחריו. בתוך הדבר הזה, להעביר בדיוק את הקו מתי הסטייה היא כזו, שבה העזיבה של המפלגה היא מוצדקת ומתי מדובר בעניינים אחרים, לא תמיד סרטוט הקו הזה הוא קל. זה אתגר לא פשוט לנסות לחפש מנגנון כזה. - - - הסוגיות שעלו היום - - - לא, זה באמת נושא כבד ואמיתי ולא פשוט. השרה קארין אלהרר. בבקשה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. אין שום בעיה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני אפתח ואומר שהיום, מה שנקרא בוועדת דרעי, כנראה שהיו כמה אנשים שנפגעו מדבריי, ואני רוצה להבהיר. לא התכוונתי לפגוע באיש. להבדיל מהאופוזיציה הקודמת, אני לא מעוניינת לפגוע באנשים. דבריי נאמרו מתוך כאב.

אני כן רוצה לדבר על איסור מראית עין והכשלת ישראל, על החיוב מההלכה שלא להיחשד בעיני אנשים בעשיית מעשים בלתי ראויים. כשאדם קם בבוקר ומניח כיפה על ראשו, הוא לא מבצע רק הצהרה דתית. הוא גם מבצע הצהרה ערכית. אני לא מצליחה להבין איך יש פוליטיקאים חובשי כיפה, שנזהרים לא לשבת בבית קפה לא כשר, כדי שלא תהיה מראית עין,

אין להם בעיה לעבור על מראית עין של להגן על עבריין מורשע. לא אני החלטתי את זה, בית המשפט החליט את זה. לפני הרכבת הממשלה, חברי הכנסת מהקואליציה הנכנסת ממהרים לחוקק חוק שמכשיר אדם שגנב מהציבור פעמיים, יושבים בוועדה ומתרצים מכל הלב למה זה נכון לשנות את החוק כדי להלבין אותו. זה הרי מעשה שלא ייעשה. זה באמת לתפוס את הראש ולשפשף את העיניים ולהגיד: העולם באמת השתגע. עולם הפוך. לא חלילה לפני הרכבת הממשלה מנסים להעביר איזשהו חוק שיקל על יוקר המחייה או על הציבור, שאכן שלח אותם לכנסת.

לוקחים עבריין ומנסים להלבין אותו. עצוב לי שמי שעושה את זה, כן, יש לו כיפה על הראש, כי כן יש דבר כזה שקוראים לו מראית עין. ואחר כך, כמישהי שמחזיקה מעצמה מסורתית, וכשהילדים שלי הולכים לגן דתי, זה חורה לי, כי אני שומעת מה שאר הציבור חושב ואומר: עוד הפעם הדתיים האלה. למה לנהוג בצורה כזו? אז אלה שמתיימרים לייצג את היהדות בכנסת, האם היהדות בעיניכם היא הכשרת עבריינים לגנוב שוב מהציבור? האם היהדות בעיניכם היא הדרת נשים? האם היהדות בעיניכם היא הפרדה במרחב הציבורי? האם היהדות בעיניכם לתת לאחים שלכם לשאת בעול, גם בכלכלה וגם בביטחון? חברי הקואליציה המתגבשת, תבינו שההתנהלות שלכם עלולה להרחיק את עם ישראל ממורשת ישראל. הרי מה אתם מצפים שיקרה? שבעקבות המעשים שלכם אנשים יתקרבו לדת? יאהבו את היהדות? זו היהדות שאתם מוכרים? הכשרת עבריינים?

הפרדה? שנאת הגר החי בתוכנו? שנאת נשים? שנאת להט"ב? אתם לא מייצגים את היהדות שהבוחרים שלכם התכוונו אליה, הרי לא לחינם הסתרתם אותה לפני הבחירות. אתם עושים פוליטיזציה לדת. דת שאמורה לאחד את העם, הפכה לכלי בידי קיצוניים לקריעת העם ולהרחקת עם ישראל מתורת ישראל. שום יום כיפור לא יכפר על הקרע בעם שאתם מייצרים, ושום צום תשעה באב לא יכפר על חורבן בית שלישי, שאתם במו ידיכם מובילים אליו. כאזרחית שאוהבת את היהדות, הדת והמורשת, ואוהבת אהבת נפש את העם הזה, את כל העם הזה, אני מפצירה בכם, עצרו את הטירוף הזה. אתם לא היהודים היחידים בארץ הזאת, ואין לכם את המנדט להשחיר את היהדות ואת ציבור חובשי הכיפות. היהדות הייתה פה לפניכם, והיא תישאר פה עוד הרבה זמן אחריכם.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל שיר סגמן. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אחרי השבוע הזה, אחרי הדיונים שאנחנו מנהלים כאן בוועדות, ראיתי שרק ביבי חלש ידאג שחרדים יישארו מחוץ למעגל העבודה, רק ביבי חלש יהפוך את המשטרה למשטרה פוליטית, רק ביבי חלש יסגור את העסקים בשבת, רק ביבי חלש יאסור על נסיעה ברכבי חברה בשבת, רק ביבי חלש ייצר הפרדה בין גברים לנשים בחופים, רק ביבי חלש יהפוך את צבא העם לצבא פוליטי, רק ביבי חלש ישנה את ערכי צה"ל ויהפוך אותו למיליציה, רק ביבי חלש יוביל למדינה דו-לאומית, רק ביבי חלש יביא עלינו את בית הדין הבין-לאומי בהאג, רק ביבי חלש ישנה את סדרי הקבורה בישראל, רק ביבי חלש ימנה שר שיכון, שלא מכיר בכך שיש פה משבר דיור, רק ביבי חלש ירסק את היחסים האסטרטגיים שלנו עם ארצות הברית, רק ביבי חלש יפרק את בית המשפט וירוקן אותו מתוכן, רק ביבי חלש יאבד את הברקסים ויהרוס את האיזונים והבלמים הבסיסיים של משטר דמוקרטי, רק ביבי חלש יעלה את המשכורות ללומדי תורה ולא לחיילים, רק ביבי חלש יקים משרד לזהות כמו במקומות אפלים, רק ביבי חלש ייתן למנהלי בתי החולים לאסור הכנסת חמץ, רק ביבי חלש יאסור על ייצור חשמל בשבת, רק ביבי חלש יחוקק פסקת התגברות ברוב של 61, רק ביבי חלש ימנה הומופוב להיות אחראי על חינוך ילדינו, רק ביבי חלש יבטל את סעיף הנכד בחוק השבות, רק ביבי חלש יאפשר את ביטול מצעדי הגאווה, רק ביבי חלש ימנה שרים שרוצים להחזיר אותנו לימי דוד המלך, רק ביבי חלש יפרק את יחידות משרד החינוך לצרכים פוליטיים, רק ביבי חלש ימנה שר אחד לשני תיקים גדולים, כדי לרצות אותו פוליטית, רק ביבי חלש ימנה שני שרים במשרדים קטנים כדי לייצר ג'ובים, רק ביבי חלש יפצל את יחידות צה"ל והסמכויות שלהן, רק ביבי חלש ייצר שנאה, שיסוי והפרדה בין מגזרים בחברה הישראלית, ימין נגד שמאל, פריפריה נגד מרכז, ערבים נגד יהודים, רק ביבי חלש לחיץ וסחיט מוכן למכור את המדינה הזאת, אך ורק כדי להימלט מאימת הדין.

תודה רבה לחבר הכנסת רם בן ברק. חבר הכנסת מיקי לוי,

סגן השר יואב סגלוביץ, איננו. השרה קארין אלהרר, בבקשה. אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, קודם כול, אדוני, אני מאחלת לך הצלחה בשליחותך החדשה.

אני רוצה לומר לך, אני חושבת שזו לא הייתה החלטה טובה לקיים את דיון המליאה בעוד מתקיימים דיונים בוועדות, שהם משמעותיים מאוד בעיניי, גם בוועדה המיוחדת בראשות חבר הכנסת קרעי שדנה בחוק הידוע בכינויו חוק דרעי, גם דיון שמתקיים בוועדה מקבילה, גם הוא בהצעה מאוד מאוד משמעותית, הצעה הידועה בכינויה חוק בן גביר, תיקון לפקודת המשטרה. חברי כנסת רוצים להיות ולהשמיע את קולם בחוקים החשובים האלה, כמו הליך החקיקה, ונדמה לי שגם שהיו רוצים להיות גם בדיון כאן במליאה.

אני רוצה להקדיש את הדקות שניתנו לי כדי לדבר על המהלך הכולל שאנחנו רואים כאן בטרם כינונה של הממשלה.

זה לא סוד שלפעמים בטרם הקמת ממשלה יש דברים שמאוד דחוף ונחוץ לעשות אותם בטרם ההקמה, כי בלעדיהם ממש אי-אפשר, מה שנקרא, literally, להקים את הממשלה. אבל מה שאתם עושים, אדוני היו"ר, זה ממש לקחת את זה 20 צעדים קדימה. אדוני, אני מכירה את שיקול דעתך ויושרתך ומקצועיותך, האם אדוני חושב שבאמת לא הייתה שום דרך לכונן את הממשלה הזאת בטרם מתקנים את פקודת המשטרה, תיקון כל כך מג'ורי, כל כך גדול? ישבו ועדות ציבוריות על המדוכה, חשבו בינן לבינן, שמעו מומחים, והדבר הזה קרה לפני 20 שנים. קרו הרבה דברים מאז. האם צריך לתקן את פקודת המשטרה? יכול להיות שכן. האם עושים תיקון כל כך גדול ממש לפני הקמת הממשלה, בלי תהליך סדור, כן ואמיתי, שרוצה באמת לפתור בעיות? עם כל הכבוד, אדוני, אני סבורה שלא. לא כך הדבר, בטח ובטח כשמשנים ממש את הסדר הקיים במשטרה היום. במקום שהמפכ"ל יקבל החלטה על הפעלת הכוח, יבוא השר הנבחר ויקבל החלטות על הפעלת הכוח, במקום שהמפכ"ל יהיה האחראי על התביעה המשטרתית בצורה מלאה, יהיה השר מעורב בעניין הזה. תראה, אדוני, באמת, מעבר לעובדה שעניינית זה לא ראוי, גם פרוצדורלית זה לא מסוג הדברים שעושים אותם בטרם הקמת ממשלה. מה הלחץ? הרי דברים כאלה, התוצאות שלהם הן לא ביום ולא ביומיים, בעיניי, משגה חמור. עכשיו לדבר השני שאני רוצה להתייחס אליו. השרה אלהרר, אנחנו כבר בתוספת זמן שהוספתי, דקה וחצי מעבר לזמן, אין בעיה, אני אתן לך עוד דקה,

אנא, נסי להתכנס.

אני אהיה קצרה, אדוני, אני באמת משתדלת, דברי טעם. על זה אף אחד לא חולק, אבל בסוף יש מסגרת זמן, את יודעת. ניתן לך שתי דקות אם זה יפתור את העניין. תודה רבה. הדבר השני, אדוני, החוק הידוע כחוק דרעי, תיקון בחוק-יסוד. הכנסת משתמשת בסמכותה כרשות מכוננת, ולמה היא עושה זאת שוב, בטרם הקמת ממשלה? כדי לעקוף תהליך. אתם יודעים, אפשר ללכת בדרך הישרה, אבל לא, בואו נעשה על העוקם. בואו נלך, במקום לפנות ליו"ר ועדת הבחירות בדרך הידועה והברורה, שיקבע אם יש קלון או אין קלון, הרי כבוד המועמד דרעי, מועמד לשר, אומר שאין בעיה, זו עבירה קלה. אז מה הבעיה? לכו ליו"ר ועדת הבחירות, יקבע אם יש קלון או אין קלון ונתקדם. במקום זה שוב משתמשים בחוקי-היסוד כאילו היו פלסטלינה או אפילו חמור מכך. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לשרה קארין אלהרר. חבר הכנסת סגן השר עידן רול, איננו, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, איננו, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ראיתי אותו קודם, אבל אני רואה שהוא כרגע איננו, חבר הכנסת רון כץ, איננו, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אה, הינה בבקשה,

אני מזמין אותך, סגן השר עידן רול, בבקשה, שום בעיה. חבר הכנסת רון כץ, אני חושב שאותך עוד לא הקראתי, זאת אומרת תורך עוד לא הגיע, וגם אם כן אז אנחנו נחזיר אותך לרשימה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ברכות על המינוי.

כנסת נכבדה, אך דלה במליאה בשעה זאת, אני לא רוצה לבוא לפה עכשיו ולהתנצח, אני רוצה לספר קצת על החוויה שלי בתקופה האחרונה ואיך אני תופס את המצב בציבור. אני חושב שהרבה פעמים רשתות חברתיות הן סוג של נייר לקמוס למה שקורה בעם. השנאה וחוסר היכולת ברשתות החברתיות, מהגילים הכי צעירים ועד היותר מבוגרים, להקשיב לכל טיעון, מנומק, מנומס, מכיל ככל שיהיה,

ברגע שאנחנו מוותרים על היכולת לדבר אחד עם השני ואין אמון בשום מערכת כאן בארץ,

שהדברים מתחילים להתפורר, וזה לא משנה מי כרגע בשלטון ומי לא, זה אומר שכולנו מפסידים. זה התחיל ממסע של שנים של ריסוק אמון הציבור במערכת המשפט. במערכת המשפט יש דברים שצריך לתקן, עשור מחיי עסקתי בזה, ועדיין יש בה גם המון טוב וצריך לשמור על הכבוד שלה ועל העצמאות שלה, וזה כבר נראה כבר כמו דיון כמעט בטל, כי רוב הציבור כבר גיבש דעה. ואז עברנו לדבר על הכנסת - - - אתה יודע,

אם מותר לי, סגן השר רול, אני שומע המון את הטיעון הזה על מערכת המשפט, שיש אומנם דברים שצריך לתקן בה אבל אסור להרוס אותה וכו'. אז א', אני מסכים. גם אני לא רוצה להרוס את מערכת המשפט,

אני מאמין שמה שאני רוצה לעשות אלו דברים שיתקנו. אבל מה שאף פעם לא שמעתי זה מה אתם רוצים לתקן. כל הזמן אומרים שיש דברים שצריך לתקן. הייתם בממשלה לאורך שנים, אני לא זוכר שאי-פעם מישהו מסיעתך התייצב אצלי ואמר: שמע, בוא נוביל ביחד מהלך, נתקן משהו במערכת המשפט. אני אומר לך את זה ממקום של דאגה. אני חושב שמה שבסוף קורה זה שכשיש קיבעון מגיעה ריאקציה. והריאקציה הרבה פעמים לוקחת את הדברים לקיצון שאף אחד מאיתנו לא רוצה בו. לכן, חלק מההבנה שבעיניי חסרה היא שאפשר להתווכח מה בדיוק צריך לעשות, אבל זה לא יכול להיות מצב שאומרים שצריך לתקן ושומרים על סטגנציה, ובצד השני ממשיכים לסבול ולסבול עד שמגיעה ריאקציה שמגיעה לקיצון. אני חושב שפה טמון שורש של בעיה מאוד משמעותית, ואני חושב שזה אולי יעמוד למבחן בקדנציה הזאת, כי אם העמדות יהיו שאלה רוצים לתקן ואלה לא מוכנים לתקן שום דבר, אז בסוף רוב יחליט לכאן או לכאן בין שני הקצוות הללו. השאלה היא אם תהיה יכולת לומר: רבותיי,

פה יש משהו שצריך לתקן, שם אנחנו מסכימים, פה צריך למתן את התיקון. אז יכול להיות שנגיע לשיח אחר וזה יעמוד למבחן לא פשוט. אני כמובן מחזיר לך את כל הזמן שגזלתי ממך. לא גזלת, אני דווקא שמח על הדיון וזו הזדמנות טובה לנהל אותו. אני חושב שאתה צודק. אם היו ניגשים לנושא הזה ונכנסים בעובי הקורה לפני כמה שנים, עוד כשזה היה דיון שיש בו בסיס תיאורטי, משפטי, מלומד, לפני שזה הפך להיות שטוח וסאונד-בייטי וסלוגני עם כן פסקת התגברות ולא פסקת התגברות, היום כבר אין יכולת לרבד את השיח. נעשה פה נזק, ואתה צודק. אני חושב שדווקא עכשיו, אם אתה שואל מה אני הייתי עושה, אני הייתי עושה, בגלל שאני באמת חושב שיש גם דברים לתקן, אבל השיח כבר הפך להיות שיח מורעל כאילו יש ניצחון על בית המשפט. לא צריך לנצח את בית המשפט, צריך לשמור על ריבונות הכנסת ולדאוג שהפרדת הרשויות תעמוד במלוא חוזקה. יש אולי דברים שצריך לעשות אחרת ממה שנעשה אבל אני חושב שדווקא אתה, כיו"ר כנסת, והייתי שמח אם היה פה באמת פורום מכל סיעות הבית,

יש רוב ברור גם כך, אבל באמת לדבר שנייה על שיטת המשטר, לדבר על חוקי-היסוד, לדבר על מה רוצים לעשות, על המעמד שלהם. אני חושב שגם אתה וגם אני יודעים שהשיטה שלנו גם כך כל כך שברירית בפני רוב בכנסת, שפסקת ההתגברות הפכה להיות מין יעד נכסף שאין מאחוריו הרבה. מי שרוצה יכול ממש עכשיו, ב-61 אצבעות לשנות כמעט הכול במשטר הזה. אני אומר את זה באמת, מי שמכיר את הדבר הזה מכיר. לי יש תואר שני במשפט חוקתי. זה שברירי וזה לא משרת אף אחד לשבור את זה. אני גם חושב שהרבה אנשים לא רוצים באמת לשבור את זה, אבל זה כבר הפך להיות טרנד. הלוואי, ואני מאוד אשמח אם תחליט ליזום פה פורום של ח"כים שידברו בכנסת אשכרה על מה שבשבילו הכנסת הזאת קיימת. להמשיך שיח מפעם, לא לדבר על מה בג"ץ אמר ומה בג"ץ יפסול, לא לדבר על אם בג"ץ צדק בפסק דין המזרחי.

אנחנו נשב, כמו שפעם האספה המכוננת לא סיימה לעשות, נשב ונגיד, וזו ריבונות של הכנסת, אבל בוא ננהל את זה בצורה שהיא באמת בכנסת ולא כממשלה שמנחיתה שינוי, ואז גם, אתה יודע מה, הרי בסוף יש לכם רוב, אבל יש ערך גם לדרך ולרטוריקה וגם לרתום ציבור לשינוי.

ואסיים בזה, מה שאני חושב על הרבה דברים שנעשים פה והייתי שמח שנעשה את אותו דבר על חוק השבות ועל סעיף הנכד. שינויים מותרים והכנסת היא ריבון והיא יכולה לשנות גם כמה יתפצלו מהליכוד, הכול בסדר, גם אנחנו שינינו, זו הכנסת. העולם טיבו להשתנות ולצעוד עם רוח התקופה, אבל בסוף, כשעושים את הדברים בתחושה שלציבור גדול היא כוחנית, וזה נכון לגבי כולם, אז בסוף גם משהו שהוא מהלך חיובי משאיר הרבה תחושת חמיצות וחלוקה ופילוג בעם. אפשר לדון בכול, אמורים לדון פה בכול, בשביל זה אנחנו פה, אבל אני מרגיש שנשארנו פה בסוף בעיקר להתנצח על דברים שהציבור בבית באמת-באמת צמא לפתרונות ולדיון אמיתי בהם. אני הייתי שמח כל כך שנקיים פה בנושאים כל כך פונדמנטליים למדינה הזו כמדינה יהודית ודמוקרטית שיח אמיתי, וגם אם בסוף השיח הזה "נפסיד", אולי יש פה ציבור שפתאום ישתכנע ולפחות ירגיש שרתמו אותו בדרך וספרו את דעתו. אני חושב שזה קצת הלך לאיבוד בשנים האחרונות עם כל הטרלול של מערכות הבחירות. איפשהו עדיין יש בי איזשהו צד שרוצה לקוות שנצליח לעשות את זה אחרת.

תודה רבה, אני רק אומר שלשיטתי זו בדיוק תכליתה של הכנסת, בשביל זה אנחנו כאן במליאה ובשביל זה יש ועדות. בשביל זה באה הממשלה לצורך העניין, או חבר כנסת עם הצעת חוק שמשקפת את מה שהוא מאמין, ואז בדיוק מתקיים אותו שיח שאתה מדבר עליו בין כלל נבחרי הציבור כאן במליאה ובוועדות. אחד הדברים שבעיניי הם לא נכונים זה הניסיון לייצר את השיח בפורומים חיצוניים במקום לקיים אותו באופן,

שיש פה גם מעשיות בסוף, לקיים את השיח הזה כאן, לקיים אותו בוועדות, בדיוק בשביל זה יש פרלמנט. הרצון להגיד שהדיון בפרלמנט הוא לא ממצה וצריך לעשות ועדות וצריך לעשות פורומים וצריך לעשות כל מיני דיונים חיצוניים שרק אחרי שעושים אותם - - - לא,

אבל מחוץ לתהליך הסדור של הדיון במליאה והחקיקה והדיונים בוועדות. הרי זו בדיוק תכלית העניין, זה בעיניי חלק מהבעיה. הכנסת נועדה בדיוק לשם הדבר הזה, לא לשם זה שאנחנו נבוא לכאן רק אחרי שבכל מיני פורומים חיצוניים או דיונים מחוץ להליך הסדור של החקיקה גיבשנו את דעתנו, והגענו לכאן רק כדי ללחוץ על הכפתורים. זה הדיון האמיתי, כאן בוועדות, אותו באמת צריך לעשות.

כל השכל נמצא כאן. לא כל השכל, אף פעם. לפי השיטה הזאת לא נוכל לעשות פה כלום. ההנחה היא שכאן יושבים 120 איש שנבחרו על ידי כלל הציבור, מייצגים בצורה זו או אחרת מגוון ומנעד רחב של דעות והשקפות עולם. אני בטוח שמסתובבים ברחוב המון אנשים שיכולים לתרום המון למה שקורה כאן. לכן גם תהליך הדיון בוועדות הכנסת הוא תהליך מאוד חכם, כי הוא בנוי כך שאתה מזמין לוועדות, אגב לא רק מומחים אלא גם אנשים מהיישוב שיש להם מה לתרום, יש להם מה לומר, והדלת פתוחה בפניהם.

בסוף, אני חושב שאחד הדברים שפגעו מאוד במעמד הכנסת זה הביטול שלה על ידי כך שאתה מעביר את השיח לפורום כזה ולפורום אחר ולגוף חיצוני ויוצא מאיזו נקודת הנחה שיש איזה מין אנשים מנהלים ומוכשרים יותר, ורק אחרי שהם יחוו את דעתם ויאשרו לנו אנחנו יכולים להתחיל פה איזשהו דיון שהוא לתפארת המליצה. אני את זה לא מקבל. אני חושב שזה בדיוק כבוד הכנסת. אתה צודק לגמרי. כל מה שאתה אומר צריך לקרות, הוא רק צריך לקרות על ידי כך שיובאו לכאן הצעות חוק,

לא רק ממשלתיות. לכן גם יש הצעות חוק פרטיות, שגם חברי כנסת מהאופוזיציה יכולים להביא. נצטרך לדון בהן באופן רציני. אני מבטיח לך, השרה קארין אלהרר: אם תהיינה הצעות לתיקון מערכת המשפט,

שיבואו מהאופוזיציה, אני הראשון שאשמח, כי אם נוכל לעשות דברים בהסכמה רחבה זה ודאי עדיף על פני לעשות אותם ברוב יותר קטן. אדוני היושב-ראש, רק להתייחס לסיום, כי אני שמח שהדיון הזה קורה. זה לא רק עכשיו, הקדנציה הזו התחילה, אני חושב שבכל הקדנציות האחרונות שאני חוויתי פה בארבע השנים האלה בסוף יש דינמיקה שהיא מאוד כוחנית ומאוד מנצחת את המהות באמצעות תרגילים של תקנון, באמצעות פה 98 ופה זה. נכון, זה חלק גם מפה, אבל בסוף הציבור בבית מסתכל ואומר: זה נראה שיש כבר החלטה בסוף, ועכשיו אתם מנסים להגיע לשם כמה שיותר. אם רוצים לעשות שינויים משטריים, משטרים חוקתיים, שינויים שמשפיעים על ליבת הערכים של המדינה, אנחנו באמת צריכים להיות מסוגלים להראות לקהל בבית שהדיון הוא אמיתי, בנפש חפצה. יוצא מצב שזה נראה כמו תחרות הורדות ידיים אין-סופית של ידענות בתקנון וכל מיני שטיקים. זה נכון כנראה לגבי כל הסיעות פה בבית. אני חושב שכולנו עושים עבודה לא רעה בלאבד את אמון הציבור בבית, וחבל. תודה רבה לסגן השר עידן רול על דברים שגם אם לא עם כולם אני מסכים, אני חושב שהם חשובים מאוד, בהחלט דברים שראויים להישמע,

בסופו של עניין, למצוא את שביל הזהב שנוכל לעשות פה את הדברים בצורה הנכונה והטובה. אז אני חוזר. חבר הכנסת רון כץ,

תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, אני ברשותכם רוצה לדבר רגע על שינוי פקודת המשטרה. יום שלם ישבנו בוועדה והקשבנו להרבה מאוד מומחים בתחום. הקשבנו למפכ"ל המשטרה, הקשבנו ליועצים המשפטיים, ואני חושב שלא באמת שומעים אותם. אנחנו מדברים פה על אחד השינויים הגדולים ביותר שמבקשים לעשות, במשטרת ישראל ודאי, ובמדינת ישראל, אנחנו מדברים על להפוך את משטרת ישראל, הגוף שאוכף את הסדר על אוכלוסייה אזרחית, לסמי-צבא בידי השר אני לא זוכר את השם שהוא נתן לעצמו, שר הבט"פ בשם השני, ובעצם לתת לו סמכויות מתקציב המשטרה לאן ינותבו הכספים, עד הפעלת הכוח. כלומר מצב אבסורדי שייכנס השר לתחנת המשטרה, יוכל לקרוא אליו את מפקד התחנה ואולי אפילו כל שוטר שהוא יראה, יאמר לו: בוא תיכנס אליי לרכב, אנחנו נוסעים עכשיו לטפל בפריצה לבית.

וזה אותו אחד שלא פספס הזדמנות להדליק מדורה במדינה בכל סיטואציה. זה אותו אחד שדעותיו ידועות לכולנו בבית הזה. זה אותו אחד שבמשך קמפיין שלם דיבר על א' ונתן לנו לא רק את ב' גם את ג', ד' וה'. ואנחנו באמת צריכים לשים איזשהו קו אדום בבית הזה ולומר: עד כאן, עד משטרת ישראל, עד הפעלת הכוח. אני אפילו לא רוצה לתאר לך, אדוני היו"ר, איך נראה המפכ"ל היום בדיון הזה. הוא היה כלוא בין השר שאמור להיות הבוס שלו בעוד כמה ימים לבין האמת האמיתית שלו והדאגה האמיתית והכנה שלו למשטרת ישראל. הוא בדיון הזה אמר: אני מקריב את עצמי עכשיו למען משטרת ישראל, ועל זה אנחנו צריכים להריע לו, לא פחות מזה. בא המפכ"ל ואומר: הפקודה הזאת לא טובה למשטרת ישראל. הפקודה הזאת בעצם סוגרת את משטרת ישראל והופכת אותה למשהו שהיא לא, לאיזשהו ארגון שאנחנו לא רוצים שיהיה במדינה כמו המדינה שלנו. ומפה אני קורא באמת לכל החברים בבית הזה: צריך לעשות עבודה. יש מה לתקן בפקודת המשטרה, היא פקודה ישנה,

אנחנו יודעים שהמשטרה צריכה הרבה יותר כלים, הרבה יותר תקציבים, אבל צריך לעשות את זה יחד. זה לא יכול להיות באיזה ועדת בזק לפני הבחירות כי איתמר בן גביר לא מאמין לראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו. ומפה אני רוצה לתת גם עצה לבן גביר, כי במה שהוא עושה עכשיו, הוא מקים עליו את כל שדרת הפיקוד של משטרת ישראל והשוטרים ולפחות חצי מהעם. המהלך הכוחני הזה בסופו של דבר גם לא יצליח, אבל אז אתה תיכנס למשרד שינסה להכשיל אותך. במקום שתבוא חזק, בגישה שרוצה לעזור למשטרת ישראל, רוצה לשפר גם את התדמית וגם את הארגון באמת, וכולנו בדבר הזה נתמוך בך, גם מהאופוזיציה, גם מהקואליציה, אתה עושה בדיוק ההפך. אם הייתה לי הזדמנות לתת לו עצה טובה, אני אומר: תסמוך עלינו בצד הזה, ואני מוכן להתחייב לכך שאם תביא פקודה טובה, אנחנו נתמוך בה.

תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, איננה, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, איננה, חברת הכנסת יסמין פרידמן, גם היא כרגע איננה, חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אני שוב מאחלת לאדוני הצלחה.

לא איחלתי הצלחה. הכול בסדר. תודה רבה. אדוני, אני חייבת לציין, כח"כית חדשה במערכת עוברים עליי ימים לא פשוטים.

מאחר שהחזון שלי וחרדת הקודש על שהגעתי לכנסת, ידעתי שהדברים הולכים כאן בצורה סדורה, לפחות ציפיתי להישבע, ציפיתי להיות בוועדה דחופה להסדרה, הקמת ממשלה,

ככה סיפרו לי וככה תכננתי. אגב, גם הבית שלי היה מוכן לזה. ובחופזה לא ברורה מגיעות בקשות בזק לחוקק חוקים כל כך מהותיים וכל כך משמעותיים, שמדירים שינה מעיניי. אני 14 שנים הייתי עורכת דין עד שהגעתי לכאן. אני עדיין עורכת דין בנפשי. החקיקה, החוק הם חלק ממני. אני חייבת להגיד לאדוני שזה לא הוגן מה שקורה כאן. הרי כל החוקים האלה הם לא באמת חוקים שחייבים להיעשות דווקא עכשיו. הם בעצם נולדו, זה תוצר של אי-אמון בתוך המערכת. זה תוצר שלא סומכים על ראש הממשלה. למה הציבור צריך לקבל את זה? הרי בסך הכול בחרו בנו כדי שנעשה את עבודתנו נאמנה, כדי שנעבור על החוקים, נלמד אותם. למען הסר ספק, בהחלט יש צורך לשנות פקודות עתיקות, יש דברים לשנות, אבל למה בחופזה? למה אי-אפשר לעשות את זה בצורה מבוקרת על ידי חוות דעת וכדומה? אחד החוקים, אולי בעצם כולם, גם נושא ההתפלגות, מה דחוף? באמת, מה דחוף? תהיה פה ממשלה. זה עוד פעם הפחד, הפחד של ביבי שיברחו לו. הרי בסך הכול אדון ביבי עודד את סילמן ועודד את החבר'ה האחרים לנטוש ולפרק את הממשלה הטובה שהייתה כאן,

והייתה ממשלה מצוינת, ממשלה שהעבירה תקציבים, ממשלה שראתה מול עיניה את הנכים, ממשלה שנתנה לי שקט בדרום. אני גרה בשדרות,

אתה יודע איזה נפלא זה לא לחוות את הפחד של הבלונים האיומים, כי כל בלון חטף ושכחנו מזה? בדיעבד, יכול להיות שבקסאם הראשון, לפני עשור ויותר, אם היו מגיבים כמו שצריך, יכול להיות שבכלל לא הייתה המוטציה שנקראת קסאמים. קמה ממשלה, ואנחנו מקבלים את הכרעת הבוחר ומכבדים אותה, שלא תהיה אי-הבנה. אבל לא יעלה על הדעת שעכשיו רוצים להכשיר, אדוני, שר שישב בכלא, שהודה רק בפברואר האחרון בעסקת טיעון, והתנאי שעומד לו בעסקת הטיעון הוא שלוש שנים. עוד לא עבר הפרק של התנאי. איך יעלה על הדעת שעכשיו, במין הכשרה של שרים, אנחנו יודעים למי מיועד השר זה. ברור לנו למי החוק הזה נועד. זה השרים, זה מה שאנחנו רוצים להעביר לדורות הבאים שלנו, למדינה שלנו? זו המדינה שמתהדרת בדמוקרטיה, ביושרה, בחוסר שחיתות? בנוסף, יש לנו שר, שר עתידי, מר בן גביר, שגם לו היו לא מעט הרשעות, ואז הוא בא, סליחה על הביטוי, כמו רמבו בן גביר, כאילו עכשיו מגיע איזה סופרמן, איזה סטאלון' שבא להציל את המדינה. בואו נהיה בביקורת. כפי שאמר חברי כץ, באמת היינו היום בוועדה, היה עצוב לשמוע את המפכ"ל כי כל מה שהוא אמר זה מדם לבו. היה ברור שהוא מודאג, היה ברור שהדברים שהולכים לקרות הם קיצוניים.

אני חושבת שיש חוקים שהם חוקים מאוד מאוד חשובים, שאסור שייעשו בחופזה. נהפוך הוא, אנחנו ניתן את ידנו אם באמת יהיה בהם טעם ובאמת יראו בהם את טובת הציבור ולא את הטובה האישית. הרי רק לא מזמן זעקו על חוקים פרסונליים. מה אתם עושים כאן עכשיו? הרי כל חוק שעלה הוא פרסונלי, כל חוק שהוצג הוא פרסונלי. איך יעלה על הדעת שאני בקושי חודש, אין לי אפילו צ'אנס ללמוד את זה, אני הולכת להצביע, על מה? על מה, אדוני? ברשות אדוני, אני אבקש - - - חברת הכנסת - - - היושב-ראש, אין שר תורן במליאה. כן, יש. לדעתי יש. השרה אלהרר נמצאת כאן. - - - אדוני, יש לי עוד זמן? לא רק שאין עוד זמן, זה כבר אחרי שהוספתי דקה והוספתי עליה ולא ספרתי.

אני רק מבקשת שיהיה כאן עולם יפה יותר.

אבל אני מברך אותך על הכניסה המהירה והעוצמתית. תודה רבה, אדוני. תודה. תודה רבה לחברת הכנסת דבי ביטון. חבר הכנסת משה טור פז, איננו, חבר הכנסת סימון דוידסון, איננו, חבר הכנסת נאור שירי, איננו, השר גדעון סער, איננו, חבר הכנסת גדי איזנקוט, איננו, השרה פנינה תמנו, איננה. השרה יפעת שאשא ביטון, ראיתי אותה קודם' נמצאת.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה לברך אותך על המינוי,

במקום הזה, והוכחת שאפשר לעשות את זה בצורה מכובדת ויפה. בהצלחה גם הפעם. חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בימים מאוד מורכבים בכנסת ישראל. במהלך היומיים האחרונים שמעתי בדיוני הוועדה שיש כאן רוב שנבחר ומותר לו לחוקק מה שהוא רוצה, והם גם יצליחו להעביר את כל החוקים שהם רוצים. וזה נכון. יש כאן רוב שנבחר, שמתעתד להקים כאן קואליציה וממשלה, ואני בטוחה שהם יעשו את הכול כדי לחוקק את מה שהם רוצים, והם גם יצליחו להעביר את החוקים שהם רוצים, כי הם רוב. אבל יש רק דבר אחד שלא ברור בכל הסיפור הזה: למה עכשיו? למה לפני שהקימו ממשלה הם מביאים חוקים כל כך שנויים במחלוקת? יש תשובה אחת: כי נתניהו סחיט. הפך להיות בן ערובה של השותפות הקואליציוניות שלו. הם לא מאמינים לו,

הוא חייב לשלם ולפרוע את הדברים במזומן. זו הסיבה לכך שעוד לפני שיש כאן ממשלה, שסיפרה כמה בוער כאן במדינה, יוקר מחיה, ביטחון, אלימות ברחובות, וזה נכון, אלה סוגיות אזרחיות חשובות שאנחנו צריכים להמשיך ולטפל בהן. הממשלה היוצאת התחילה את הטיפול בהן, וחשוב להמשיך לטפל בהן. אז תקימו ממשלה ותטפלו בהן.

לא זה באמת מה שחשוב. מה שחשוב זה קודם כול הכיבודים והחוקים הפרסונליים שמעבירים אותנו שיעור אחד באזרחות. מה לומדים מזה הילדים?

שיש פה רף חדש של שחיתות. אמות מידה ואמות מוסר חדשות, מורידים את הרף. זה בסדר להיות מושחת במדינת ישראל ואפילו לכהן כשר. דרעי לא יכול לכהן כשר כי הוא מורשע,

זה לא רק העניין של דרעי, מבחינתי זה כל אדם שהיה בסיטואציה הזאת, אנחנו נסדר את החוק כדי שהוא כן יוכל לעשות את זה. מה עוד לומדים הילדים? שלהיות בריון במדינת ישראל זה משתלם, זה מביא מנדטים. לשלוף נשק או להפגין אותו ברבים זה "קול" וזה מגניב. זה מה שלומדים הילדים שלנו שמסתכלים עלינו בימים האלה, ואת התוצאה של זה אנחנו רואים, חברים. אנחנו רואים בדוגמה האישית שאנחנו מביאים לחברה שלנו, לילדים שלנו. הם הראשונים לשלם את המחיר. וראו זה פלא, החוק הראשון

הוא דווקא לא החוק שכל כך חשוב בשביל השותפות הקואליציוניות,

למה חוק הפיצול מגיע ראשון? כי גם נתניהו מפחד. נתניהו מפחד שהאנשים שלו יברחו לו. אז הוא בן ערובה של השותפות הקואליציוניות שלו, ואנשי הליכוד, שחלקם גם חברים טובים שלי, הפכו להיות בני ערובה שלו, כי הם כולם שבויים עד הרגע האחרון, לראות מה הם מקבלים. כאשר הם יראו שכבר לא נשאר יותר מדי הם עלולים לברוח, ואת זה נתניהו רוצה למנוע. הוא שבוי בתוך הפרנויה הזאת. ואנחנו פה, בכנסת ישראל, במשך שעות ארוכות, חשובות, יקרות מפז, שיכולנו להשקיע באזרחים שלנו, במדינה שלנו, לקדם אותה עוד צעד,

זה בסדר גם במסגרת הממשלה החדשה. והינה, אני אומרת כאן לפרוטוקול: ככל שהממשלה החדשה תביא דברים טובים, אני אעמוד כאן ואתמוך בה, אבל ככל שהממשלה הזאת,

תביא דברים שימשיכו לפגוע באזרחי מדינת ישראל, אני אעמוד כאן ואילחם בכל הכוח כדי למנוע את זה.

תודה רבה לשרה יפעת שאשא ביטון. השר חילי טרופר, איננו, השר זאב אלקין, איננו. חבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני שמח שאתה נמצא כאן, כי יש לי פנייה מאוד קונקרטית אליך, שקשורה למשא ומתן הקואליציוני. אבל ביום הזה אני רוצה להקדיש את עיקר הדברים לשעה הזאת, שלא יכולנו לצאת מהכנסת ולהשתתף בהלווייתה של אסתר פירון, זכרה לברכה, סגנית ראש העיר בבת ים, אשת חינוך דגולה, שהשפיעה על אלפי אנשים, גם בבת ים וגם בכל הארץ. ורק בסוף אני מוסיף שהיא אימו של חברנו, חבר הכנסת והשר לשעבר שי פירון. היא אישה גדולה מהחיים שעומדת בזכות עצמה. ואולי שי היה מסכים איתי, שהוא היה אומר: אני בנה של אסתר. אחד הדברים המיוחדים של האישה הזאת, שהקדישה את חייה למוחלשים ביותר בחברה ולבת ים. פגשתי אותה בתפקידי במגבית קנדה, בפרויקטים של ליווי ושילוב קליטת העלייה מאתיופיה. ואתה ראית איזו עוצמה יש לאישה הזאת, שמובילה בעירייה עשרות שנים. ראש העיר הנוכחי צביקה ברוט אומר: אני גדלתי אצלה, אני הילד שנשא אליה העיניים והפכתי לבין ברית וחבר שלה. איזו נמרצות יש לה, ממש עד השנים האחרונות, עד החודשים האחרונים, עם תוכניות לעתיד, לקדנציה הבאה בבת ים, לעמוד ולפעול למען החלשים. דבר אחד זכור לי במיוחד. אז בזמנו היו בבת ים כ-2,000 אתיופים, ובכל מקום עשו תוכניות לאתיופים. ובמנהיגות שלה היא אמרה: אין תוכניות לאתיופים. ברור שיש להם אתגרים, הכי קשים, אבל כל תוכנית שלנו תשלב אותם עם בני הקהילה. הם יקבלו את כל המענים, אבל הם לעולם לא יופרדו מילדים אחרים. הם ישולבו בבתי הספר, במועדונים, בתוכניות הכי טובות שיש, ולהם ניתן את האקסטרה,

ובאמת עשינו דברים גדולים שם ביחד. לשי פירון היא קראה על שם ש"י עגנון. היא פעם אמרה לכל אנשי החינוך הממלכתי-דתי, כשהיא הייתה נותנת להם הרצאה, היא הייתה אומרת: גדלתי בבית של אדם מסורתי, והוא היה הולך לתפילה, אבל לפעמים הוא היה שומע רדיו, אבל היינו הולכים בקבלת שבת לוויז'ניצר. בבית שלי לא הייתה בעיה להיות אדם מסורתי יהודי שלם. היא הייתה אומרת לחבר'ה מהחינוך הממלכתי-דתי, מהמפד"ל: היזהרו בבני חילונים שמהם יצאו רבנים,

זה כל כך נכון עכשיו, שכל אחד דואג למגזר שלו ולחינוך שלו: היזהרו בבני חילונים שמהם יצאו תלמידי חכמים. אבל היא גם אמרה: היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. היזהרו בבני עניים, ה"היזהרו" מדגיש: תן שוויון הזדמנויות. אבל זה לא מה שהיא אומרת.

שמהם, דווקא מהם. דווקא מאותו ילד שלא קיבל את ההזדמנות, אם ייתנו לו את הכלים ואת ההזדמנות, יש לו עוצמות פורצות, שיהיו עוד יותר ברכה למדינה ולקהילה. אז מתוך ש"י עגנון שני ציטוטים, כי היא קראה לו על שם ש"י עגנון, אחד על הסבל שהיא סבלה בשנים האחרונות: "ארץ ישראל אינה נקנית אלא בייסורים, וכל שחביבה ארץ ישראל עליו ומקבל עליה ייסורים באהבה זוכה ורואה בבניינה". והיא סבלה, אבל היא זכתה וראתה בבניין הארץ ובבניין החינוך ובבניין הקהילה. ציטוט אחר של ש"י עגנון אומר: "יש אומרים שכל הצרה משום שהעולם חלוק לעניים ולעשירים. אפשר שדבר זה צרה. מכל מקום לא עיקר הצרה, עיקר הצרה הוא שהכול בא במכאוב". אנחנו צריכים להיות קשובים לאלה שלא קיבלו הכול, לאלה שעלו לארץ, לאלה שנאבקים על הקיום, לעובדי שכר מינימום, שמקבלים אותו על פי חוק, אבל הוא לא מתכנס לבית, לחשמל, לדיור ולמזון. יש לנו חובה מוסרית. ועכשיו דבר קטן וטכני אבל לא פחות חשוב, אולי המשך. חבר הכנסת ביטון, קודם כול אני רוצה להצטרף להבעת התנחומים לשר לשעבר שי פירון. ובאמת גם אני זכיתי להכיר את אימו, שהייתה אישה יוצאת דופן בכל קנה מידה. ואנחנו כולנו באמת משתתפים בצער - - - נבצר מאיתנו להגיע להלוויה, אבל זה דרך לעשות לה זיכרון ושם גם בכנסת ישראל. אני חושה שהיא ראויה לדבר.

אבל מצד שני - - - זמנך עבר. הזמן לא רק עבר, הוא הוכפל. הדברים היו חשובים. לא ראיתי לנכון לקטוע אותם באמצע.

אז בתמצית אני אגיד לך.

בהסכם הקואליציוני קיבלתם פנייה לשמור על ארגוני הנוער. ארגוני הנוער הם תמונת ראי של תנועות הנוער. התנועות הטובות, בני עקיבא,

הנוער העובד, שם קמה "אחריי!", תנועות של טכנולוגיה, כמו נט"ע, מד"א וכו'. הם מתוקצבים ב-70 מיליון, תנועות הנוער ב-130. הם נאבקים על הקיום. יש חמישה מיליון שנעלמו להם בסוף השנה, ובתקופת המעבר ארגונים נפגעים. הם אף פעם לא סוגרים את השער, הם מוסיפים עוד ארגונים, אז הכסף הקיים מתחלק, בקטן יותר, לכולם. אני מבקש ממך שני דברים: 1. מה שנוכל, בוועדת הכספים הזמנית: להשלים את חמישה המיליונים האבודים. 2. לשקול בחיוב להשוות את תקציבם של ארגוני הנוער לתנועות הנוער. העשייה שם טובה. כל הזהויות שם: חרדים, דתיים, חילונים. כל הזהויות פועלות בארגוני הנוער, ובאמת זה תיקון גדול בחברה הישראלית. תודה רבה, היושב-ראש. תודה רבה. בוודאי שאפשר גם עכשיו להעלות את הנושא בוועדת הכספים הזמנית. אני מניח שעיקרו מצריך פתרון במסגרת דיוני התקציב, אם וכאשר נגיע אליהם, וזה עוד עניין של כמה חודשים. מכובדי חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, התפרסם בעיתונות, אני לא יודע אם זה נכון, שבהסכמים הקואליציוניים יש דרישה של מפלגת דגל התורה, אני חושב, לאפשר קבורת קרקע לכל מי שיחפוץ בכך. קבורת שדה, מה נקרא.

אני רוצה רק להגיד, שבתור זה שזכה בכבוד להיות השר שאחראי על קבורה של יהודים בישראל, הדבר הזה הוא בערך משול לבקשה לחלק לכל אזרח בישראל 10 מיליון דולר. פשוט אי-אפשר. פשוט אי-אפשר.

צריך להבין שכבר היום בין גדרה, עזוב גדרה וחדרה, בגוש דן בלבד, אם ניקח את בתי הקברות היהודיים שיש בגוש דן היום, זה בערך בגודל של עיר קטנה. בכל שטח מדינת ישראל יש היום בערך 2.5 מיליון קברים. בעוד 83 שנה מהיום, תכף נרד לשורש המספר, בעוד 83 שנה מהיום יהיו עוד 9 מיליון קברים במדינת ישראל.

כי אורך חיים הממוצע במדינת ישראל הוא 83. אגב,

81. זה אומר, שהתינוקת שנולדת היום במזל טוב, בעוד 83 שנה, אם היא תהיה על פי הממוצע, נקבור אותה,

ויהיו פה עוד תשעה מיליון קברים. אין מקום, אין מקום לעוד תשעה מיליון קברים. כבר היום באזור המרכז אנחנו קוברים בקומות, קוברים במנהרות, קוברים שניים, אפילו שלושה בתוך אותו קבר.

המחשבה שאפשר להמשיך עם קבורת שדה, בטח ובטח באזור גוש דן, היא לא רלוונטית.

אפשר בהחלט לשקול לפתוח למשל בנגב, או ביהודה ושומרון, בתי קברות שדה ענקיים, עם תחבורה ציבורית רלוונטית, שתאפשר לאנשים להגיע לשם. ואז אנשים יעשו את החשבון שלהם: אם הם רוצים לקבור במרכז בקבורה רוויה, כמו שנקרא, או לנסוע רחוק ולקבור בקבורת שדה. אבל בוודאי ובוודאי שאי-אפשר לקבור קבורת שדה באזור המרכז. ונושא שני קטן, היות שאני רואה שיש פה - - - בבקשה. לא, גם יש עוד זמן. אתה אומר: אתם עוד לא ערוכים להתקדם עם החקיקה. לא, לא, לא, אין בעיה. זה, אל תחשוד בי, הדיון, בכל שעה שלא יסתיים, בכל מקרה ההצבעה תיעשה בבוקר. זה לא שאני מחפש למשוך זמן.

אז אפשר כבר לעשות את החפיפה, כי אני אמור יום אחד - - - כן. אני פשוט רוצה לאפשר לאנשים לדבר. בסדר. אז הדבר השני הוא שבאותו פרסום היה כתוב גם לכפות לימודי תלמוד בכל בתי הספר.

אני מהראשונים שישמח שכל ילד בישראל ילמד דף גמרא, יראה איך נראה דף גמרא, יראה משנה. אבל אם יש דרך ודאית לגרום לזה שזה לא יקרה, זה לכפות את זה. ואני משוכנע שאם ניתן למנהלים את האפשרות לעשות את זה מתוך בחירה, רובם המוחלט ירצו שהתלמידים בבתי הספר היהודיים ילמדו את המקורות של הדת הנפלאה שלנו.

תודה רבה לחבר הכנסת מתן כהנא. השרה אורית פרקש הכהן, איננה, חברת הכנסת שרן השכל, לא נמצאת, סגן השר אלון שוסטר, איננו, חבר הכנסת מנסור עבאס, איננו, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, איננו. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. אם עושים הצבעה עכשיו, אנחנו מנצחים? לו הייתה הצבעה עכשיו,

אבל אתה יודע - - - היושב-ראש, כמה דוברים עוד יש? זה מאוד תלוי בך, כי השם שלך הוקרא ולא היית, אז אם תרצה תוכל לחזור. אבל לא, ממש בודדים. יש לנו כרגע עוד שלושה ואם - - - ההצבעה על כל החוקים היא בעצם מחר? לא על כל החוקים, רק על החוק הזה. ואז אתה נועל? ואז אני עושה הפסקה. עכשיו תהיה הצבעה? לא, לא, עכשיו לא. ההצבעה מחר. אמרו גם דרעי וסמוטריץ' - - - - - - על מה מצביעים היום? לא מצביעים. יש הפסקה. כרגע אין הצבעות.

בוועדות אתה יודע אם יש הצבעות?

זו כבר שאלה של קצב ההתקדמות שלהן, אבל במליאה אין כרגע הצבעה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת. גם אני מצטרף לברכות הצלחה.

אתמול פורסם דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת, המציג תמונה קשה על מצבם הכלכלי של מיליוני אזרחים בישראל. לפי הדוח, 2,627,000 נפשות, שזה 27.8%, ומתוכן 1,176,000 ילדים, שזה 38.6%, חיים בעוני. 830,000, שזה 27.7% ממשקי הבית, נמצאים במצוקה כלכלית, ו-680,475 איש, שזה 21.1% משפחות חיות באי-ביטחון תזונתי, מתוכן 312,825, שזה 9.7%, באי-ביטחון תזונתי חמור. רוב המשפחות העניות הן משפחות עובדות. יוסף, ניצול שואה בן 85, סיפר להדר גיל-עד, כתבת Ynet, שהוא לא קונה את כל התרופות שלהן הוא נזקק משום שאין לו כסף. "לפעמים אין לי אוכל בבית", הוא אמר, "אבל זה לא מעניין אף אחד, מחכים שאני אמות".

אנשים טובים ביקשו לתרום לו, אך הוא סירב והסביר, ואני שוב מצטט אותו: "לא השתתפתי בכתבה בשבילי אלא בשביל כל הזקנים. לא רוצה נדבות, רוצה שהממשלה תדאג לכולנו". אלה דבריו של יוסף. אתמול פנתה אליי אישה, אימא לילדה נכה, סובלת משיתוק מוחין, שכיסא הגלגלים שלה התפרק משום שהכיסאות שהיא מקבלת מהמדינה, כי היא לא יכולה לממן, אינם מספיקים, אינם ראויים. חברי הכנסת, זאת לא טעות, זאת מדיניות. מטרת מדיניות זו היא לשמור על מעמד מוחלש שעסוק בהישרדות, מה שיקשה עליו להתארגן ולהתקומם נגד העוולות וישרת את האינטרסים הכלכליים המופקרים של הטייקונים ושל בעלי וחובבי השררה. זאת ועוד, מחירי המים התייקרו, מחיר החשמל צפוי לעלות השנה ב-29%; מחיר הדלק צפוי להגיע ל-7.5 שקלים לליטר, הארנונה עלתה ב-2% וצפויה להמשיך לעלות, המזון והטואלטיקה ממשיכים לשבור שיאים, וכל אלו במקביל לרווחים של חברות המזון, הגז והיבואנים. כשהציבור במינוס גדל, הטייקונים מחלקים דיבידנדים. אל העליות במחירים מצטרף גל פיטורים בהייטק, בסודה-סטרים, במפעל טכנולוגיית להבים, פלאפון, בזק בין-לאומי וישראכרט, וזאת לצד ירידה בהיצע המשרות במשק. ומה מתכננת הממשלה הנכנסת אל מול העוני ויוקר המחיה? האם מישהו ממרכיבי הממשלה הבאה עלינו לרעה העלה דרישה להעלאת שכר המינימום או להורדת מחירים כתנאי כניסה למועדון נתב"ג?

מועדון נתב"ג זה מועדון נתניהו-בן גביר. מילה על מצב הקשישים או הנכים? משהו על המפוטרים הטריים והרעבים?

יותר חשובה חלוקת כיסאות ותפקידים והרחבת סמכויות בואכה דיקטטורה. מיליארדים למשרדי ממשלה מיותרים, להתנחלויות פורעות חוק ולמיליציות פרטיות בשירות פירומנים פתולוגיים. אלה חשובים יותר מאשר תרופות לחולים ודיור לצעירים. במקום להפנות משאבים לטובת הציבור, קואליציית הרודנות מקדמת את ביצור כוחה המוחלט. וכוח מוחלט, כידוע, משחית באופן מוחלט. מול הבגידה הזו באנשים עם מוגבלות, במעמד העובדים הכורע תחת יוקר המחיה, במיעוט הלאומי הפלסטיני, בתושבי הפריפריה, חבריי ואני נמשיך להילחם למען צדק חברתי ונגד הטירוף העומד עלינו לכלותנו.

תודה רבה לחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת איימן עודה, איננו, חבר הכנסת גלעד קריב, איננו. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה.

אני בטוח שתעשה את זה בממלכתיות, כמו שאתה תמיד עושה. לפני שאני אקרא את מה שהכנתי אני רוצה להגיד לשר חילי טרופר שנמצא פה, כאדם שהספורט זורם בעורקיו, תודה רבה על שירות מדהים לספורט הישראלי, עם אהבה גדולה, עם רצון, עם תשוקה, עם קשב. עשית המון בתקופה הזאת במשרד, יש עוד דרך ארוכה לעשות ולעגן בתקציבים. אתה, יושב-ראש הכנסת, שכל כך אוהב ספורט, אנחנו כל כך מסכנים בספורט הישראלי מבחינת תקציבים, שצריכים לעשות רפורמה אדירה בנושא של התקציב, אבל כשר וכל התפקוד שלך באמת - - - אבל אנחנו נתחיל במשקיע להפועל תל אביב.

בזה לא היית תומך אבל - - - אחרי שעזרתי

שאני אשלח לו איזו ברכה - - - תשמע, זו מצווה שאין למעלה ממנה, רק שזה יסתיים. רק משהו עם הקהל שלכם - - - רק שזה יסתיים. הנאום הבא שלי יהיה על הנושא של הכדורגל בישראל ועל הרפורמה שצריך לעשות בהרבה מאוד תחומים. אז, אנא, אם אפשר כשאני נמצא פה. אני אעשה את זה כשאתה נמצא פה. אז קודם כול, תרשו לי לפתוח במשפט משירו של מאיר אריאל: "אדם צועק את שחסר לו - - - לא חסר לו, לא צועק". ומה אתם צועקים, חברי הממשלה הזאת, צועקים כל הזמן? לאומיות, לאומיות, לאומיות. כל היום אני שומע לאומיות, לאומיות במשרד לביטחון פנים שהפך למשרד לביטחון לאומי,

לאומיות במשרד ההתיישבות,

לאומיות במשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי. ולמה השרים השונים, כל כך דחוף להם לתייג את עצמם כלאומיים? על איזה חוסר של הממשלה באה לכסות כל כך הרבה לאומיות? אולי המילה לאומיות היא רק הסחת דעת מהעובדה שהאינטרס הציבורי לא עולה בקנה אחד עם החלטות הממשלה שבדרך? אולי כל עבודת המיתוג הזו היא ניסיון כושל של שרי הממשלה המתגבשת להסתיר את העובדה שהם משרתים אינטרסים צרים? בקיצור, רואים לכם. חשפנו את האמת. לאומיות לא קיימת פה. איזה אינטרס לאומי יש ברוטציה במשרד האוצר? אני שואל אתכם. איזה אינטרס לאומי יש בפירוק משרד החינוך לגורמיו? איזה אינטרס לאומי יש בלשים בידיו של מישהו שמייצג פחות מרבע מנדט את יכולת הפיקוח על תוכניות הלימוד של ילדינו בעלות של 2.3 מיליארד שקלים? איזה אינטרס לאומי יש במשרד החדש והמומצא "המשרד למשימות לאומיות"? איזה אינטרס לאומי יש במתן תוספת תקציבים למוסדות חינוך חרדיים, ואין לי דבר נגד חרדים, שלא מלמדים מקצועות ליבה? איזה אינטרס לאומי יש בלהניח תיקים כל כך חשובים כמו פנים ובריאות בידיו של שר אחד? לזקנה במסדרון ולאזרח הישראלי שמשווע לדרכון מגיע שר במשרה מלאה. חברים יקרים, כלל אצבע ידוע בעולם כי מדינות שנוהגות להתהדר,

בתואר דמוקרטי בשם שלהן, רחוקות מאוד מלהיות דמוקרטיות. על אותו משקל, משרדים שנוהגים להתהדר בתואר לאומי, רחוקים מאוד מלשרת את האינטרס הלאומי, ותחת זאת הם משרתים,

אינטרסים מגזריים צרים. חברים יקרים, בהמשך לשירו של מאיר אריאל גם השר שצועק שחסר לו והממשלה שצועקת שחסר לה דאגה לאינטרס הלאומי, תמשיכו ככה ואל תתפלאו שגם עם ישראל יצעק את שחסר לו, בגשרים,

ובסוף גם בקלפיות.

תודה רבה לחבר הכנסת סימון דוידסון.

עד כאן רשימת הדוברים בהתאם להסכמות שהושגו, כפי שהציג אותן יושב-ראש הוועדה המסדרת, חבר הכנסת יואב קיש. אנחנו נצא עכשיו להפסקה. הישיבה תתחדש מחר, יום חמישי, כ"א בכסלו התשפ"ג, 15 בדצמבר 2022, בשעה 9:30, לדברי סיכום ולאחר מכן להצבעה. תודה רבה.

(הישיבה נפסקה בשעה 18:20,

חברי הכנסת הנדרש להתפלגות סיעה), התשפ"ג 2022, הצעתם של חברי הכנסת יואב קיש וחנוך דב מלביצקי, שנדונה כאן בקריאה הראשונה. אנחנו קיימנו אתמול את הדיון ואנחנו נמצאים בשלב סיכום

שבו ידברו נציג הממשלה השר זאב אלקין,

אם כן, אני מזמין את השר זאב אלקין. על פי הסיכומים אנחנו בשעה 10:00, לא לפני, בכל אופן, נעבור להצבעה. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, אני רואה פה את השרה ברביבאי חברי הכנסת, היוזם של ההצעה, אני אחלק את דבריי לשני חלקים, כי אני חושב שיש פה שתי סוגיות שהן שונות. סוגיה אחת היא סוגיית העיתוי, עוד לפני שאנחנו מדברים לגופו של החוק. העיתוי והתהליך שבו החקיקה הזאת נעשית.

אדוני היושב-ראש, זה יהיה בעיקר לאוזניך בלבד, כי חבר הכנסת קיש,

שמע את זה פעמיים. אתה אומר שאני יכול לצאת לשתות קפה ולחזור? לא, חס וחלילה. אני שמעתי את זה בקדנציות קודמות. דווקא את זה לא. עשינו עבודת מחקר קטנה דווקא לקדנציה הזאת כי לא הזדקקנו לה בקדנציות הקודמות.

מציל אותנו חבר הכנסת חוג'יראת, ככה שיהיה לנו בכל זאת מישהו שישמע את הדברים, אני מניח, בפעם הראשונה. אתה בוודאי תשמע אותם בפעם הראשונה, כי לא היית לא בוועדה המסדרת ולא בוועדת הכספים בדיון. אדוני היושב-ראש, אני עשיתי בדיקה. אני עכשיו לא ארחיב בה, כי מסגרת הזמן שלי מצומצמת, אני אשמור את זה להזדמנות אחרת,

אני מניח שתהיה גם כזאת במהלך - - - הזמן ששמת פה לא תואם. שמת שלוש דקות, והוא קיבל עד רבע לעשר. לא, אצלי זה רשום נכון. לא ברור למה זה ככה. אפילו השעון התחיל לעבוד נגדנו, אדוני היושב-ראש, ברגע שהתיישבת על הכיסא. לפחות בשעון אצלי זה עבד בסדר. אין התאמה בין זה לבין המסך. עכשיו זה הסתדר. תודה רבה. אז כאמור, אני שאלתי את עצמי, אדוני היושב-ראש, קודם שאלתי את זיכרוני,

שאתה ואני פחות או יותר ניצחנו על הליכי חקיקה בכנסת הזאת בתקופות האלה שבין השבעת הכנסת להשבעת הממשלה, נדמה לי משנת 2009. ולכן הזיכרון הארגוני הוא לא קטן, בטח של שנינו ביחד. אבל כדי לא להסתפק בזה הלכתי גם אחורה עד לכנסת הראשונה. בדקתי אם הכנסות חוקקו בתקופה הזאת, בין השבעת הכנסת להשבעת הממשלה. אני לא מתכוון לאיזשהו אקט הצהרתי, לפעמים העבירו כל מיני קריאות טרומיות, אלא ממש להליך חקיקה מתחילתו עד סופו, בכוונה תחילה לסיים אותו לפני השבעת ממשלה. ואיזה סוגי חוקים נחקקו. תוצאות הבדיקה, בתמצות, הן כאלה.

בכנסת הקודמת, שבה כידוע אתם טוענים ששברנו את כל הכללים וכו' וכו', לא נחקק אף חוק בתקופה בין השבעת הכנסת להשבעת הממשלה.

אמרתי שאני מדבר על הליכי חקיקה מלאים, חבר הכנסת קיש, בכוונה תחילה. אמרתי, היו בכל מיני כנסות, בדקתי גם את זה.

בכל מיני כנסות - - - אין בעיה, אני מבין לשיטתך, אבל כדי לדעת - - - אגב, בדרך כלל גם לא היו טרומיות. בכנסת שלכם היו טרומיות? בכנסות שהיה ספק אם תקום ממשלה או לא תקום ממשלה. הרי היינו פה באיזשהו רצף חסר תקדים של אירועים שניבאו יכולות של בחירות חוזרות, ולפעמים באו חברי כנסת ואמרו: בואו באופן הצהרתי נעביר הצעה טרומית, כולנו מבינים שהיא לא תתקדם מעבר לזה. דברים כאלה היו. אני מדבר על הליך חקיקה, הרי מה ההבדל בין טרומית לבין הליך חקיקה מלא? טרומית, אתה יודע, זה סוג של הצעה לסדר-היום. הרי גם הצעת חוק טרומית היא סוג של הצעה לסדר-היום בנושא של חקיקה בנושא מסוים. יש פער עצום בין זה לבין הליך חקיקה, שאמור להיות יסודי, רציני - - - ברור. סליחה שאני מפריע, אבל - - - אני שמח - - - אם אתה רוצה אני אפריע.

אני מעדיף לדבר ברצף. אני לא מפריע.

כשיהיה לי הרבה זמן אז אין לי בעיה שתעזור לי. אז הוא מבקש שתפריע מדי פעם. אין בעיה, לא מפריע. הוא עושה לך פיליבסטר. לא עושה שום פיליבסטר. אני סומך על היושב-ראש שיוסיף לי את הזמן שנלקח ממני. אז בכנסת הקודמת לא היו. בכנסת שקדמה לזה, הכנסת העשרים-ושלוש, אכן היו הליכי חקיקה. בדקתי את כולם. כמעט כולם, להוציא אחד, היו בנושא הקורונה, לפי בקשת הממשלה, בחקיקה ממשלתית לאור המצב, חקיקת חירום, חוק אחד היה חוק החילופים, שבלעדיו היה בלתי אפשרי לחלוטין להקים ממשלה, כי הוא נגע בשורש היסוד של ההסכם הפוליטי להקמת ממשלה, ממשלת רוטציה, שגם הרוטציה עצמה תהיה מעוגנת בחוק, בניגוד למה שהיה בשנות השמונים.

אתה ואני היינו שם בצומת הזה, אנחנו זוכרים היטב את האירוע. זה היה החוק היחידי המהותי הלא-דחוף בגלל איזשהו מצב חירום שעבר. שתי הכנסות שקדמו לכך היו כנסות מאוד מיוחדות. לא הוקמה בהן ממשלה, אז כמובן חוקקו חוק התפזרות הכנסת וחוק הבחירות, מטבע הדברים. במספר חוקים טכניים עשו הארכת תוקף או דחיית כניסה לתוקף. זה היה במצבים שחוק מסוים לא היה מוכן לכניסה לתוקף מבחינה משקית, ולא הייתה ברירה, כדי לא לגרום לאנדרלמוסיה במשק, דחו טכנית את כניסתו לתוקף, או עם חוקים מסוימים שהיו בהם לוחות זמנים לתקנות, שגם כן לא היו מוכנות בגלל המצב הפוליטי המיוחד, ודחו את הכניסה לתוקף של התקנות. חקיקה טכנית מהסוג הזה. בכנסת העשרים חוקק רק חוק אחד, שטיפל במגבלה של כמות השרים. גם בלעדיו אי-אפשר היה להקים ממשלה, באופן טבעי, כי הממשלה, לפי ההסכם הפוליטי שהיה אז, כללה יותר ממספר השרים במגבלה שהייתה.

אתה ואני זוכרים היטב את האירוע, טיפלנו ביחד בחקיקה הזאת, חוק אחד בלבד, שנגע לשורש הקמת הממשלה, שהיה בלתי אפשרי להקים את הממשלה בלעדיו. בכנסת התשע-עשרה, אפס. בכנסת השמונה-עשרה, אפס. בכנסת השבע-עשרה, אפס.

ואני יכול להמשיך את הרשימה הזו. החריגים המסוימים שהיו בכנסות הראשונות הם למשל הכנסת שאחרי יום כיפור, שטיפלה בחקיקה, בהזדמנות אני ארחיב מאיזה סוג, שכולה נבעה ממלחמת יום כיפור, ולכן הייתה נדרשת בדחיפות. גם היה חוק אחד מעניין במצב מוזר שנוצר בעיריית רמת גן, שנפטר שם ראש עיר ולא היה ברור מי ינהל את העיר, אז בנוהל חירום חוקקו חוק בתקופה הזאת, כי פשוט לא היה ראש עיר במדינת ישראל באחת מן הערים הגדולות. הכנסת הראשונה חוקקה את חוק המעבר, כי היה בלתי אפשרי בלי זה, לעצם קבלת הסמכויות של הממשלה. אלה הדברים שקרו, או דברים טכניים בלבד שנדרשים מתוקף המציאות, או חוקים שירדו לשורש הקמת הממשלה. החוק שלפנינו, אפשר להתווכח על החוקים הבאים שיבואו, בעיניי גם הם לא יורדים לשורש הקמת הממשלה אלא הם איזה מימוש של הסכמים קואליציוניים, אבל החוק שלפנינו הוא בוודאי לא כזה. הוא לא נדרש על ידי שותפים קואליציוניים, הוא לא קשור להקמת ממשלה בשום דרך, אלא אם כן מישהו מפחד למנות שרים כי הוא מפחד שיהיו לו ארבעה מאוכזבים שישתמשו בחוק של הפיצול, שזה סיפור אחר,

אם יקום נציג סיעת הליכוד ויגיד שעד כדי כך לא סומכים על החברים שאי-אפשר להקים ממשלה עד שלא יתבטל הסיפור של הארבעה, כי אם חס וחלילה יפגעו בצורה כזאת או אחרת בשאיפות של ארבעה חברים הם יקומו ויעזבו ויתפלגו, ומזה החשש, אז אני עוד איכשהו יכול להבין. אבל אני מבין שכל סיעת הליכוד מאוחדת סביב היושב-ראש באופן שלא היה כדוגמתו, אז מאיפה הצורך? אני חושב שיש פה שבירת מסורת בכנסת בצורה דרמטית, וכמה שהאשמתם אותנו ששברנו מסורות, את המסורת הזאת אנחנו בוודאי לא שברנו, לפי ההוכחה המאוד מאוד מאוד פשוטה. אני חושב שזה תהליך מאוד מסוכן לכנסת, ואתה יודע היטב, אדוני היושב-ראש,

כי הפעם זה ברור מי ניצח,

מי הרוב, מי הקואליציה, אבל אנחנו נהיה פה עוד בכנסות שבהן לא יהיה ברור איך תיראה הממשלה ואיך תיראה הקואליציה, הדברים יהיו לא ברורים. ותאר לעצמך שבמסגרת התקדים הזה הכנסת תגיד: אני יכולה לחוקק כאוות נפשי בקואליציות אד-הוק לנושא מסוים. באופן תיאורטי תהיה פה פעם כנסת, אולי בבחירות הבאות, שיהיו בה 61 חברי כנסת להעברת חוק של מגבלה על המועמד לראש הממשלה להרכיב ממשלה בגלל שהוא נמצא בהליך משפטי,

יהיה קשה מאוד להגיד שכבר אי-אפשר לחוקק בתקופה הזאת. עוד לא יהיה ברור מי הממשלה ולא יהיה ברור מה יקרה, אבל חוק כזה אפשר יהיה לחוקק עוד טרם הקמת הממשלה, חוק שישפיע על עצם הליך הקמת הממשלה כשלעצמו. יכול להיות שמפלגות גדולות, יבוא יום והן יגידו: בואו נדפוק את המפלגות הקטנות, נעלה את אחוז החסימה,

עוד לא הקמנו קואליציה, עוד אין הגנה קואליציונית על המפלגות הקטנות, נעביר פה אחוז חסימה שיישארו רק שתי מפלגות גדולות במדינת ישראל. אפשר לחשוב על כל מיני רעיונות של קואליציות אד-הוק שלא קשורים להקמת ממשלה. התהליך הזה יכול להיות סופר-מסוכן, כי כשאתה שובר מסורת של הבית זה כמעט תמיד חוזר אליך כבומרנג, אני אומר לך מניסיוני. בסופו של דבר אני חושב שאין בזה צורך, ולכן אני מציע גם לכם, אני לא יודע אם אפשר לעצור בשלב של קריאה ראשונה, יכול להיות שאי-אפשר לעצור לפני שנייה ושלישית, אבל אני מציע גם לכם לחשוב פעם נוספת אם זה מה שאתם רוצים לייצר. כי לחוק הזה באמת לא היה תקדים. לכל מיני דברים היו. הוא לא קשור להקמת ממשלה, שנינו יודעים את זה היטב.

רק בשביל איזשהו חשש פרנואי שיקומו ארבעה ויתפלגו בגלל הכעס חבל מאוד לייצר פה תקדים שיכול לחזור כבומרנג אל כל אותן מפלגות שיצביעו בעדו, כולל מפלגות קטנות, ביניהן מפלגות חרדיות. אני יכול לחשוב על כל מיני חקיקות שיכולות לעבור בבית הזה כשאין עוד הגנה קואליציונית על מפלגות חרדיות, שבדרך כלל דואגות לעצמן כשהן בקואליציה. ולכן יש פה אירוע בעיניי לא תקין לחלוטין,

שפותח תקדימים שעוד ייזכרו בתקדים הזה ויצטטו אותו, כולל האזהרה שלי כאן היום, שתצוטט כשישתמשו בתקדים הזה בכנסות הבאות. כמובן הרעיון לחוקק כזה בענייני הכנסת בוועדת הכספים הזמנית זה תוספת של חטא על פשע. ברור שלא לשם זה היא נועדה. מה כבר היה קשה להקים עוד ועדה מיוחדת לטובת החוק הזה, במקום להעסיק את ועדת הכספים בחקיקה בענייני הכנסת, שמעולם היא לא עסקה בהם? גם זה בעיניי מהלך מיותר לחלוטין, שרק מראה עד כמה כל החקיקה הזאת היא עקומה, כי היא לא מתאימה לתקופה הזאת. הרי אם הייתה לנו כנסת נורמלית,

היא זאת שהייתה מעסקת בזה. זה חוק קלאסי לוועדת הכנסת, או אולי לוועדת החוקה, אבל בטח ובטח לא ועדת הכספים. לכן אני חושב שזאת טעות מאוד מאוד קשה. עכשיו לגופה של הצעת החוק. אתם רוצים לבטל את האופציה של התפצלות של ארבעה חברי כנסת. לגיטימי. לגיטימי גם לטעון לבסיס של ארבעה חברי כנסת, כי זה גודל הסיעה המינימלי בבית הזה במסגרת הבחירות, אז מה שכשיר להיות סיעה בבחירות גם כשיר להיות סיעה אם יש קבוצה של חברי כנסת שחושבים שהתנהלות מסוימת, או התנהלות אידיאולוגית, לא מתאימה להם והם רוצים להתפצל. הרי היו דברים מעולם גם בבית הזה, כל מיני משברים אידיאולוגיים, כולל בסיעות הגדולות. אם ניקח גם את הליכוד וגם את מפלגת העבודה, היו מבחנים אידיאולוגיים שגרמו לקבוצות, קטנות אומנם, אני רוצה להזכיר את התחיה או מצבים מהסוג הזה, לקום וללכת ולרצות להיות קבוצה, סיעה,

וסיעה של ארבעה זה אפילו לא גורם לריבוי הסיעות בכנסת באופן חריג, כי זאת סיעה שיכולה לקום גם כתוצאת הבחירות, ועובדה שיש לנו כזאת, וגם היו לנו בכנסות הקודמות. עוד נקודה נוספת. אני שמעתי הרבה טענות שמדובר פה על רעיון נפשע בקדנציה הקודמת שעלה במוחנו הקודח. אז דווקא אדוני מכיר, כמוני, שאם כבר הרעיון הזה עלה במוחו הקודח של מישהו, זה לא אנחנו בקדנציה הקודמת, הבסיס להצעת החוק הזאת היה מה שקרוי חוק מופז.

כי הוא לא היה קשור לשאול מופז בשום דרך ובשום שלב של תהליך החקיקה של החוק הזה, הוא רק נקשר בטעות בשמו. הוא אפשר התפלגות של שבעה חברי כנסת מסיעה גדולה גם אם הם פחות משליש. זה היה בתקופת קיומה של סיעת קדימה, ומי שהוביל את החקיקה ודחף אותה, אני אז כיו"ר קואליציה העברתי אותה, אבל הרעיון והבקשה הגיעו מראש הממשלה דאז וראש הממשלה המיועד היום בנימין נתניהו. אז אם למישהו שמורות זכויות היוצרים על הדבר הזה של חקיקה שמפחיתה משליש בסיעות הגדולות עם הנמקה למה בסיעות הגדולות יש לזה צורך, זה בנימין נתניהו. עכשיו, מותר לשנות עמדה, זה בסדר בבית הזה. יכול בנימין נתניהו, שאז תמך בשבע,

אני חושב שזה לא נכון, צריך לחזור לשליש, או להגיד: ארבעה זה פחות מדי, בואו נתקן לשבעה. לא שמעתי כזאת הצעה, אם תבוא הצעה אני אשקול אותה, אבל בסופו של דבר אני חושב שלפני שככה מתלהמים, שמעתי מכמה מחברי הכנסת הצעירים יותר של הליכוד הרבה דברי התלהמות סביב העניין הזה. אני מציע להם טיפה להיזהר, כי אז יתברר שהם מטילים פה דופי בראש מפלגתם, או לפחות באחת מהדעות שהיו לו בעבר. אז כדאי להיות קצת יותר זהירים. גם חבר הכנסת כץ היה אז כשחוקק החוק הזה של שבעה, אז גם אתה זוכר היטב - - - מר אלקין, תזכרו את החובה שלכם: הבוחרים. זה לא הכיסא הפרטי שלכם, זה הכיסא של הבוחרים.

אתם לא הולכים עם דעותיכם הפרטיות - - - חברת הכנסת גוטליב, אני בן אדם לא מחודד - - - אני רק אומרת,

אתה היית במפלגה שהצבעתי לה ולקחת את הכיסא. זה לא כיסא פרטי - - - שר הבינוי והשיכון זאב אלקין: תודה רבה, חברת הכנסת גוטליב. אני מבין שבכנסת הזאת מתחילה להתפתח מסורת להיכנס בצעקה ולצאת בצעקה מושכת תשומת לב, אבל בסופו של דבר - - - - - אני מעדיפה לצעוק ולהיות נאמנה מאשר לדבר בלחש כמוך ולבגוד בבוחרים שלך. אתה פשוט פגעת בבוחרים שלך. - -אני מבין שלא מחודד כמוך, אבל אני לא מצליח להבין מה הקשר בין מה שאת אומרת למה שאמרתי - - - זאב, כשהיית בליכוד לא היה לך את טלי גוטליב. - - - ההתפלגות - - - זה לא כיסא פרטי של אף אחד. אין לי שום בעיה עם חברת הכנסת טלי גוטליב, אני מנסה להבין מה הקשר בין מה שאמרתי לבין מה שהיא אומרת. הקשר הוא שאתה לימדת את האזרחים שאפשר לבגוד באמון שלהם ולקחת את הכיסא שקיבלת כמנדט

יכול להיות שטעית בכתובת,

דווקא, בממשלה הקודמת, כשהקמנו אותה, קיימנו בדיוק מה שאמרנו לבוחר בתקופת

תיקחו את כל הנימוקים שלי למה ארבעה חברי כנסת זה טוב ותדברו בלהט למה צריך לחוקק חוק שארבעה חברי

תקימו ממשלה, תסתכלו אם יש לכם כל מיני רעיונות פוליטיים על ארבעה שיכולים לבוא ממקום אחר, ואז תחליטו אם אתם רוצים לבטל את זה. כי חבל לבזות את הכנסת.

שלכם, תקימו אותה". אני מבטיח לכם שנעשה זאת במהרה. תהיו רגועים, תהיה ממשלה. נכון? כל הזמן "תקימו ממשלה". חבר הכנסת קיש, בעיניי זה כבר חוק: בנימין נתניהו נותן לכם - - - השר אלקין, שלא תפחד ולא תירא, מדינת ישראל תקבל ממשלת ימין על מלא. עכשיו אני רוצה להתייחס להצעת החוק. אני מודה, השר אלקין, שלרגע התלבטתי. העלית בי חשש.

אני רוצה לשתף אותך, חברת הכנסת טלי גוטליב. טלי גוטליב, אני רוצה לשתף אותך. השר אלקין עורר בי חשש. זה לא מעניין אותה. לא, היא מבינה את האירוע. הינה, ניסים ואטורי מקשיב. דרך אגב, הוא גם היה בוועדות. השר אלקין עורר בי חשש שאולי כאקט פוליטי, כמהלך לתחמן פה את המליאה, נרצה את החוק הזה כי יש מפלגה אחת שהיא מעל 12. כמו שאמרת, למפלגה של 12 אנחנו לא צריכים, כי ארבעה מתוך 12 זה שליש, כך שהתיקון לא משפיע,

אם אני מבין נכון מתמטיקה. בטח כשהיא מורכבת מכמה מפלגות שממילא יכולות להתפצל בלי חוק. אז בוא נגיד שלמפלגות של 12 זה לא רלוונטי, כי אפשר גם ככה לפצל אותן, מתמטיקה השר אלקין יודע היטב, אבל למפלגות של מעל אולי אנחנו נתחרט. איך אמרת, אולי אנחנו עושים טעות. ואז ניסיתי לחשוב איזה מפלגה. באמת כמו שאמרת, אולי נרצה במהלך פוליטי מכוער לפצל את סיעת רם בן ברק מיש עתיד? רם בן ברק,

בדיונים - - - שר הבינוי והשיכון זאב אלקין: בנימין נתניהו העביר מהלך פוליטי מכוער?

שהרבה מאוד מהחברים של יש עתיד אומרים שהם היו בליכוד. לדעתי, חבר הכנסת דוידסון, אתה אמרת שהיית בליכוד,

נכון. השר מאיר כהן גם מדבר פעמים רבות על זה שהיה בליכוד.

היית בליכוד? אמרת שהיית.

לא, לא, לא, הוא היה בישראל ביתנו. ישראל ביתנו, סליחה. אז אמרת: יש לי הרבה חברים מהליכוד. נכון? - - - שירי, איפה שירי? נאור שירי בדיון אמר שהיה בצעירי הליכוד.

אתה לא חבר ועדה - - - אתה אמרת שאתה לא היית בליכוד. אני חבר של - - - חבר. אז הינה, אז האם אתה שייך לסיעת רם בן ברק? השר מאיר כהן, אני פשוט בודק מי מסיעת יש עתיד יכול להיות שייך לפלג של סיעת רם בן ברק אצלכם, ואני מנסה לראות מי היה בליכוד. הינה, הגיע המועמד רם בן ברק, שלום. אני פשוט מנסה לבדוק האם אנחנו עושים טעות בחקיקה פה, כדברי השר אלקין, ואנחנו מפסידים הזדמנות פוליטית, חלק יקראו לה מכוערת יותר, מכוערת פחות, יפה, לפצל סיעה - - - אתם או נתניהו - - - יושב-ראש המפלגה שלך. אנחנו אומרים בצורה ברורה, אני שמח וגאה לומר פה בצורה ברורה: אנחנו לא עושים תרגילים מסריחים פוליטיים, מחפשים לפצל יותר משליש, פחות משליש. את העניין הזה אנחנו - - - כמה ישיבות - - - נתניהו קיים בבלפור?

זו הייתה הכוונה של הממשלה והקואליציה הקודמת, לשים חוק שפוגע במפלגות הגדולות. עשיתם פה הרבה דברים שפגעו בהרבה מאוד אזרחים, לא במפלגות, כולל פגיעה במגזר החרדי. אנחנו נבטל את כל הדברים האלה שעשיתם, ואני שמח שהיום זה הצעד הראשון בלבטל חקיקה שהיא בבסיסה לא שוויונית ומייצרת פה שאלה קשה, האם מטרה פוליטית יכולה לעוות את היחס של פיצול בכנסת. דרך אגב, פיצול הוא אירוע מהותי וחשוב. בעיקר אני חושב שפיצול ראוי כאשר יש מפלגה שמפירה את כל הבטחותיה לבוחר. באה לבחירות, מביאה סל של עמדות והבטחות, ובסוף אחרי הבחירות מפירה את כולן. האם מפלגה כזו, ראוי לקרוא למי שנשאר בה כמי שהתפצל או לא? היו לנו על זה לא מעט התלבטויות. אני אומר עוד פעם, בעיניי הביזיון הגדול זה מפלגות שמבטיחות לבוחר דבר אחד ובאות לכנסת אחרי שנבחרו ועושות בדיוק ההפך, כמו מפלגת ימינה. כמו מפלגת - - - חבר הכנסת קיש, זה בדיוק מה שאתם עושים,

אנחנו משייכים אותך לסיעת רם בן ברק - - - אנחנו רוצים מאוד מאוד לפצל אתכם. תיזהר, תיזהר. - - - חברת הכנסת דבי, גם את היית בליכוד. הבנתי שהיית בליכוד, נכון? דבי צרפתי, היית בליכוד פעם? היו"ר יריב לוין: לא, דבי ביטון. ביטון, דבי ביטון. דבי צרפתי, לא? דבי ביטון.

אתה עושה לנו שירות טוב - - - "שמאלנים". דבי ביטון, היית בליכוד? דבי ביטון, היית בליכוד? אני - - - בבית של - - - אה, גדלת בבית של ליכוד,

אבל היא התפכחה - - - אין כמו הבית, אין כמו הבית, דבי. אנחנו שמחים שגדלת בבית של ליכוד. אין כמו הבית.

אני אומר בצורה ברורה, תסתכל,

על מפגלת ימינה. מפלגת ימינה, שאמרה אמירה אחת לבוחר, עשתה בכנסת הקודמת ההפך המוחלט, לא סתם נמחקה. נמחקה מהמציאות הישראלית. זה העונש של מפלגה שמשקרת ומטעה את בוחריה. היושב-ראש, איפה השעון? 10:00. אני רק רוצה לדעת, יש לנו שמית בכל מקרה?

כי האופוזיציה לא הגישה - - - לא,

גם האופוזיציה הגישה. אז אם כך, אני אסיים את דבריי - - - היו"ר יריב לוין: הממשלה ביקשה, ומה שהיה אופוזיציה בכנסת הקודמת גם ביקשה. שלא נטעה בכוונות. בועז טופורובסקי, אתה רוצה לעשות אלקטרונית או שמית? שמית. יואב קיש (הליכוד): אז אם כך, אני אסכם ואומר לשר זאב אלקין, שאמר שאולי נתחרט: אנחנו לא עוסקים בתעלולים פוליטיים מכוערים, אנחנו עוסקים באמת. מפלגה שמשקרת לבוחרים צריכה להימחק. כך קרה לימינה, וטוב שכך. ומפלגות אחרות ישמרו על החוק הפיצול של שליש. וכמו שאמרתי, זה נוגע רק למפלגות מעל 12. ב-12 פיצול של שליש לא משפיע,

תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. חברות וחברי הכנסת, אנחנו נעבור עכשיו להצבעה על הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 52) (מספר חברי הכנסת הנדרש להתפלגות סיעה) התשפ"ג 2022. בהתאם לבקשת הממשלה וכן לבקשה של 20 חברי כנסת אנחנו נקיים הצבעה שמית. אדוני מזכיר הכנסת, בבקשה. רבותיי, נא לנסות לשמור קצת על השקט כדי להקל על המזכיר בקריאת השמות.

הצבעה שמית (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר,

ואליד אל הואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת עמיחי אליהו, בעד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת

אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, בעד יואב בן צור,

אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי,

ניר ברקת, בעד טלי גוטליב, בעד יצחק גולדקנופ,

בעד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף,

מכלוף מיקי זוהר, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל,

יעקב טסלר, בעד חילי טרופר,

בעד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח

בעד

בעד ישראל כץ, בעד

אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת חנוך דב מלביצקי, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת

מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז,

אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן,

בצלאל סמוטריץ'

משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, נגד יואב קיש,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו,

מירי מרים רגב,

שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן,

עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו,

אדוני המזכיר, אנא קרא שוב בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) גדי איזנקוט, אינו נוכח ואליד אל הואשלה, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

דוד אמסלם,

יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו,

דבי ביטון,

בעד דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, אינו נוכח

סימון דוידסון, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת

נגד אימאן ח'טיב יאסין,

נגד

נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא,

עופר כסיף,

הרצנו, נגד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי,

סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה,

גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח יוסף עטאונה, נגד חמד עמאר, נגד עודד פורר,

אורית פרקש הכהן,

יואל רזבוזוב, נגד אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן,

האם נמצאים באולם חברת כנסת או חבר כנסת שטרם הצביעו ומבקשים להצביע? בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) עופר כסיף, נגד נאור שירי, נגד רם בן ברק, נגד יואב סגלוביץ'

גדי איזנקוט, נגד האם יש עוד מישהו שלא הצביע? אם כן, תמה ההצבעה. עוד מישהו? בבקשה. האם יש עוד מישהו שלא הצביע? (קורא בשם חברת הכנסת) קארין אלהרר,

רבותיי, האם יש עוד מישהו שלא הצביע? אם כך, רבותיי, תמה ההצבעה. אדוני המזכיר, אנא סכם את התוצאות.

אם כן, חברות וחברי הכנסת, טרם שאני אודיע את תוצאות ההצבעה עדכן אותי חבר הכנסת

(הישיבה נפסקה בשעה 10:22 ונתחדשה בשעה

חברות וחברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה. אני ממשיך בסדר-היום, ובפנינו הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים), הצעת חוק

בין היתר בזכות עבודת הפיליבסטר של האופוזיציה. ההצעה הזאת לא עלתה להצבעה, אבל בהחלט הונחה על שולחן הכנסת. ובסך הכול מה שאנחנו רצינו לעשות גם בממשלה הזאת, להפוך את זה להסדר של קבע, את המבנה של שר נוסף במשרד. ואני חייב לשתף אותך, אדוני היושב-ראש, באירוע מפתיע שהתרחש במהלך הדיונים. פתאום הרגשתי שמופנות אליי שאלות מטעם הייעוץ המשפטי לממשלה, מה כוונתי בהסדר המיוחד הזה שנקרא שר נוסף במשרד, תחומי הפעולה שלו והכפיפות.

יש לי את רעיונותיי ומחשבותיי כמציע החוק,

מה שתצביע הכנסת,

אבל לפני שאני אומר את דעתי, אני מאוד הייתי שמח לשמוע את דעתכם, מאחר שהיה כבר שר נוסף במשרד. אז הם אמרו לי: כן, היה שר נוסף במשרד, אבל זה נחקק נורא בחופזה, לפני הקמת ממשלה, בכנסת העשרים-ושלוש, בתוך סעיף אחד הרבה, עם בליץ חקיקה, אני חושב שזה המינוח שמשתמשים בו היום. בליץ חקיקה, כך זה באופנה. אבל הם לא אמרו בליץ חקיקה. רק הבוסית שלהם מעיזה לדבר על בליץ חקיקה. אז לא היה בליץ חקיקה. וזה נחקק, ולא ממש ידענו איך ליישם את זה. זה היה, אבל זה כן, ולא בדיוק, וביטון וזה.

תנוח דעתכם על הכנסת העשרים-ושלוש. אני מבין שהיה שם משהו לא ברור שלא נבחן עד הסוף. אבל משרד המשפטים, בכנסת העשרים-וארבע, אתם הכנתם הצעת חוק-יסוד ממשלתית, חוק-יסוד מטעם הממשלה, שדילג על כל ההליכים האלה של טרומית ו-45 יום הנחה,

וגם היה זמן הפצת תזכיר מקוצר. מה אתם חשבתם? איך זה יוגדר, אותו מהלך? איזו עבודת מטה אתם עשיתם באותו בליץ חקיקה? שוב, המינוח הזה שחוזר מדי פעם. ונדהמנו לגלות שלא היו תשובות. מה שקרה זה שפשוט הממשלה הקודמת ביקשה ממשרד המשפטים ומהיועצים המשפטיים שלה שיכינו הצעת חוק, והפלא ופלא, אין בליץ חקיקה, אין הגנה על זכויות המיעוט מפני הרוב, אין חשש לנטילת כוח מוגזמת, אין בעיה של זכויות אדם. הכול בסדר. אפשר לרוץ, לעשות קופי-פייסט, להכין הצעת חוק-יסוד מטעם הממשלה בלי שום עבודת מטה.

המסקנה שלי מהדבר הזה היא בהחלט לשקול שינוי של התקנון, ולקבוע שגם הצעת חוק ממשלתית תמתין 45 יום, מסיבה מאוד פשוטה, ככל הנראה, עבודת המטה שעושים בממשלה, אבל אני אעיר רק תיקון כדי לא להפחיד את הממשלה שעומדת לקום, זה יהיה רק כאשר יש ממשלת שמאל. כאשר יש ממשלת ימין אין חשש לעבודת המטה. עבודת המטה תתנהל לה לאיטה, לרגל המלאכה אשר לרגליה. הם ידונו, הם ישקלו, הם יבדקו את כל ההשלכות, ואז הם יגידו: אולי לא - - - הם יאזנו ויבדקו במידתי גם. אל תשכח, גם את זה עושים. ויאזנו, ויחקרו ויתקנו, זה רק כדי שיהיה ברור. אבל עבודת מטה בזמן ממשלת שמאל תדרוש 45 יום חובת ההנחה. אני חושב שזה לפחות יהיה איזון של הכנסת לכך שכל אותם שומרי סף נרדמים כאשר יש ממשלת שמאל. אז אנחנו נאלצנו, והקדשנו בהכנת הצעת החוק הזאת שעות רבות, אדוני היושב-ראש, במהלך עבודת הוועדה. לפי החשבון שעשה יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת שלמה קרעי, בהצעת החוק הזאת, וכפי שהיא עומדת לפניכם, אתם תראו שהיא לא מאוד גדולה וארוכה במילים, הושקעו 14 שעות דיון בהכנה בין הטרומית לבין הראשונה, לדיון בכל פרט ופרט, לעשות את אותה עבודת מטה שלא נעשתה כאשר הממשלה הגישה את אותה הצעת חוק בדיוק. למה אני כל כך מופתע? כי היום היועצת המשפטית לממשלה אומרת שהיא מרגישה צורך לעמוד איתן אל מול בליץ החקיקה, שמחוקקים הרבה חוקים, בלי עבודה מסודרת, בריצה,

וזה מאוד הפתיע אותי, כי אני ידעתי שהיא דווקא די זורמת, כשמביאים לה חקיקה, היא תעביר אותה בחטף. מאוד מאוד הפתיע אותי שפתאום היא דואגת. וכמובן שאנשים הגיבו, ואז ראיתי את גדעון סער. גדעון סער, שר המשפטים, אמר, ואפילו צייץ על כך, ההתקפות הפרועות על היועצת המשפטית לממשלה מצד חברי הקואליציה המתהווה הן חלק מניסיון שיטתי לאלף את הרשות השופטת ואת השירות המשפטי-ציבורי כולו באמצעות מתקפות והפחדות קבועות. כפי שהתרעתי לפני הבחירות, זהו ניסיון ליצור בישראל משטר מסוג חדש, נטול כל רסן ומעצורים. ניאבק על עתיד ישראל. אז אני חייב לומר שכשקראתי את החלק הראשון של אותו ציוץ של שר המשפטים גדעון סער, אני רוצה להצטרף לדבריו. זה חמור מאוד שאנחנו מנסים באופן שיטתי לאלף את השירות המשפטי הציבורי, כי הוא הצליח, ואנחנו מנסים. הוא, כשר משפטים, אילף את השירות המשפטי הציבורי. הוא גרם לזה. אני לא יודע, מאוד יכול להיות שהם רצו להיות מאולפים,

יכול להיות שכאשר יותר משהעגל רצה לאלף, הפרה רצתה להתאלף.

הוא אילף את השירות המשפטי הציבורי. והוא באמת בא אלינו בטענות על כך שאנחנו עושים את זה בניסיון שיטתי. ולכן, אני קורא מכאן לחברי הממשלה העתידית: תפסיקו לנסות באופן שיטתי לאלף את השירות המשפטי הציבורי, ותתחילו להצליח. חלאס לנסות. תתחילו לאלף אותם כמו גדעון סער. כאשר אתם תבקשו מהם להכין הצעת חוק ממשלתית, אל תיתנו להם יותר מדי זמן לעבודת מטה. אל תתרגשו מזעקות השבר שלהם.

או תגידו כמו שאמר מיקי לוי יושב-ראש הכנסת היוצא, ברוך השם שיצא, יש יועץ משפטי ויש מדיניות.

תפסיקו לנסות לאלף את השירות המשפטי ותתחילו להצליח. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוקה שנועדה לעשות הסדר, שכל צעקות האופוזיציה נגדה מופרכות לחלוטין. האופוזיציה, כאשר היא הייתה בשלטון, ניסתה להעביר בדיוק את אותו הסדר של שר נוסף במשרד. הם לא הצליחו רק מסיבה אחת, שאנחנו עמדנו מולם כאופוזיציה נחושה ומנענו מהם את העברת החוק הזה כדי שהממשלה הזאת תקצר את ימיה. וכבונוס נוסף, כך גילינו היום בוועדה, אדוני היושב-ראש, השר במשרד האוצר חמד עמאר גילה להפתעתו, לתדהמתו, שהוא היה שר בלי תיק בממשלה האחרונה. הוא שאל את היועצת המשפטית כולו המום: מה היה תפקידי? הוא חשב שהוא היה שר נוסף במשרד. זה לא מה היה, זה עדיין תפקידו. הוא עוד מכהן. הוא עדיין שר בלי תיק. יכול להיות שאחרי שנחוקק את החוק הזה,

אם הוא היה נשאר בממשלה, הוא היה יכול להפוך להיות שר נוסף במשרד. אבל נכון להיום, הוא שר בלי תיק. והוא חשב לתומו שהוא שר נוסף במשרד. הם פשוט לא טרחו להעביר את התיקון לחוק-היסוד. אולי הטעות שלנו היא שאנחנו מנסים לחוקק את דרכנו לממשלה ולעבוד בצורה חוקית ומסודרת, ולא עובדים כפיראטים שהיו פה בשנה וחצי האחרונות, אולי בגלל שאין לנו יועצת משפטית מאולפת, כי האילוף שלה פג תוקף בשנייה שהתחלפה הממשלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

קורא לחברי הכנסת לאמץ את ההסדר של שר נוסף במשרד כחלק מהצעת החוק ולהצביע בעדו בקריאה הראשונה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אני מודה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. ואני מזמין את חבר הכנסת משה ארבל, שבהתמדה ובסבלנות צועד לעבר שיא יוצא דופן של העברת שני חוקים פרטיים עוד לפני שהממשלה קמה. בהנחה שזה יקרה. כן.

מכובדי היושב-ראש, מכובדיי השרים, תכננתי לדבר באמת על הצעת החוק המונחת לפניכם, אבל לא אוכל שלא להמשיך את דברי הביקורת החשובים והביקורת הבונה של ידידי חבר הכנסת שמחה רוטמן על התנהלות של ייעוץ משפטי שמדבר על בליץ,

הבנתי שזו מילה בגרמנית שמשמעותה ברק, חקיקה בבליץ, חקיקה במהירות.

אני מציג בפניכם, חברי הכנסת, מכובדיי השרים - - - יש מי שאמר: ברקים ורעמים. אז צריך לאמץ את הטרמינולוגיה - - - מכתב שלי,

מכובדי היושב-ראש, ליועץ המשפטי לממשלה מ-2 ביולי 2021, ושם אני בעצם מלין על התנהלות נפסדת וקלוקלת של הייעוץ המשפטי לממשלה בפרסום תזכירי חוק, שהנוהל, הנחיית יועץ קובעת 21 יום להערות הציבור, ובחוקי-יסוד, אני אומר לכם, רבותיי, כן? על בליץ חקיקה אנחנו מדברים, בחוקי-יסוד של הממשלה הקודמת, תיקון מס' 51 לחוק-יסוד: הכנסת הופץ להערות הציבור ל-74 שעות בלבד, כאשר בתוכן שבת. ונדמה לי שזה החוק של הדיינים, נכון? של הוועדה למינוי דיינים. יש, גם הוא.

שהוא חוק שמשנה הרכב של ועדה שבוחרת נושאי משרה שיפוטית. נושאי משרה שיפוטית כמובן, שהופכים את הוועדה לפוליטי.

חבר הכנסת ארבל, אני אשמח אם תוכל להעביר לי את העתק המכתב הזה. אני אעביר בשמחה.

תזכיר חוק הכנסת (הוראות שונות),

תזכיר חוק הדיינים (תיקון מס' 29); תזכיר חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'

הכלל של 21 יום הפך למרמס. והינה, אנחנו כאן עמדנו בפני הכנסת והבאנו חקיקה בקריאה טרומית, כדי להביא את זה לידיעת הציבור, לא במחשכים, כדי לקיים על זה דיון אמיתי, כדי לקיים על זה דיון נוסף בוועדה, כדי להכין חוק-יסוד כמו שחוק-יסוד צריך להיות, והיא מעיזה לומר בליץ.

מכובדי היושב-ראש, אני מתכבד להביא בשם הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה את הצעת החוק שבנדון לקריאה ראשונה בפני מליאת הכנסת. מוקדם יותר היום אישרה הוועדה את הנוסח לקריאה ראשונה לאחר דיון מעמיק, ארוך ופורה, ועל כך אני מודה ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת שלמה קרעי על סבלנותו ועל המקצועיות הרבה שבה נוהלו דיוני הוועדה. הצעת החוק שבנדון כאמור מבקשת להבהיר את שדרוש הבהרה ולתקן את שדרוש תיקון. נוסח סעיף 6(ג)(1) לחוק-יסוד: הממשלה היום, למיטב פרשנותנו והבנתנו, חל רק על מי שהורשע בדין ונגזר עליו עונש מאסר בפועל, כן, בשונה מעמדת היועצת המשפטית לממשלה. עמדתי זו היא גם עמדתו פרופ' דניאל פרידמן, פרופ' למשפטים, שכתב אותה במפורש בפומבי. בהצגת החוק בקריאה הטרומית פירטתי את הדברים בפני הכנסת. רק בקצרה אומר שלטעמי הדבר נובע הן מלשון הסעיף עצמו והפרשנות הסבירה ביותר שלו, הן מהתבטאות כבוד השופט בדימוס המשנה לנשיאה מישאל חשין בבג"ץ 1993/03, התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד ראש הממשלה, והן מהוראות חוקים אחרים: סעיף 52 לחוק העונשין, סעיף 19(א) לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שמציג מקרה דומה וגם בו נכתב המילה "מאסר" בלבד ללא ציון אם מדובר במאסר בפועל או גם במאסר מותנה, אבל הוא פורש, בצדק, כמתכוון דווקא למאסר בפועל, וכך צריך להיות גם בענייננו.

סוגיית הפרשנות של הסעיף לא הוכרעה מעולם בבית המשפט העליון. ראוי לזכור זאת. אין המדובר בבקשה לתיקון חוק לראייתנו, אלא בהבהרתו ואימוץ נוסח שיבהיר את כוונת המחוקק המקורית ויקדם בכך גם זכויות חוקתיות חשובות שעלולות להיפגע כתוצאה,

מפרשנות שגויה: הזכות לבחור ולהיבחר, מזכויות הבסיס במשטרנו הדמוקרטי. הנוסח גם יקדם הרמוניה חקיקתית עם סעיפים אחרים בחוק-יסוד: הכנסת ובחוק הרשויות המקומיות (בחירות),

שעניינם בתנאי הכשירות לתפקיד חבר כנסת וחבר מועצת רשות מקומית, שבהם נקבע במפורש כי כשירותו של פלוני לתפקידים אלו מוגבלת רק אם נידון לתקופה העולה על שלושה חודשי מאסר בפועל וטרם חלפו שבע שנים מהיום שגמר לרצות עונש זה. בניגוד למה שנאמר פה, בין היתר, על ידי שר המשפטים כאשר הציג את עמדת הממשלה, אנו לא מבקשים להשוות את עניינו של מי שמבקש להיות שר למי שמבקש להיות חבר הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית. שם מוגבלת הכשירות רק אם המועמד נידון לשלושה חודשי מאסר בפועל ומעלה. כאן, לעומת זאת, גם אנחנו מסכימים שנדרש רף גבוה יותר לכהונת שר, ולכן מעמידים אותו על מאסר בפועל מכל סוג שהוא, לרבות ריצוי בפועל של מאסר מותנה, ובלבד שהוא בפועל. ודאי הבחנתם שנוסה הסעיף מעט שונה משהובא לקריאה הטרומית, וכך נענינו, אני וחבריי, לפניית הייעוץ המשפטי לוועדה שביקשה לדייק את ההגדרה ל"מאסר בפועל". אנו מעריכים מאד את עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת ולוועדה בפרט. נוסח החוק שהובא לקריאה הטרומית, גם הוא הובא בפני הכנסת לאחר תיקונים מסוימים שביקש הייעוץ המשפטי של הוועדה. ואני, בהזדמנות זו, מודה לו על כך. עמדתי זו איננה עמדת היועצת המשפטית לממשלה בדבר פרשנות הצעת החוק. עמדת היועצת המשפטית לממשלה נשמעה בפירוט רב בדיוני הוועדה על ידי המשנה ליועצת המשפטית לממשלה.

הוחלט על ידי רוב חברי הוועדה, לאחר דיון מקיף ונרחב בהשתתפות חברי כנסת רבים ושרים רבים, לקבל את נוסח הצעת חוק-היסוד, אף עמדת הייעוץ המשפטי לוועדה, וכמו גם עמדת התומכים והמתנגדים, לרבות ארגוני חברה אזרחית, נשמעו בפירוט רב בוועדה, ובדיון מרובה משתתפים, הן מקרב חברי הכנסת כאמור והן מקרב גורמי המקצוע וארגוני חברה אזרחית, אשר נמשך שעות רבות. לא אוכל לסיים בלי להודות לכל מי שהשתתף בדיונים בוועדה, שסייעו לכולנו לחדד את מחשבתנו ואת לשון התיקון, ובעיקר ליושב-ראש הוועדה כאמור חבר הכנסת קרעי, לאנשי הייעוץ המשפטי ועובדי הכנסת, שסייעו לקיים הליך חקיקתי רציני ומעמיק, כפי שראוי לתיקון של חוק-יסוד, באופן קבוע ולא בהוראת שעה.

במהלך הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה אישרה הוועדה את מיזוגה של הצעת החוק עם הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, שר נוסף במשרד), פ/81/25, של חברי הכנסת שמחה רוטמן וניסים ואטורי, אשר עניינה במסגרת קביעת ההסדר שנקבע ערב הממשלה העשרים-ושלוש כהוראת שעה שפקעה, ולקיימו כהסדר קבע. מוצע להוסיף לסעיף לחוק-היסוד, המונה את התפקידים השונים בממשלה, גם את האפשרות לכהונתו של שר נוסף במשרד.

מוצע לפרט באשר להיקף אחריותו של שר זה וכפיפותו לשר הממונה על המשרד. נוכח הכללתו של השר הנוסף כאחד מהתפקידים בממשלה, ניתן לכלול אותו במסגרת ההודעה על הרכבת הממשלה שבסעיף 13(ד) לחוק-היסוד, ובמסגרת הצגת חלוקת התפקידים בין השרים ניתן להציג גם את תחומי הפעילות המוקצים לו.

בהחלטה על צירוף שר נוסף לממשלה, המובאת לכנסת על פי סעיף 15 או 43ד(ו) לחוק-היסוד, ניתן לצרף שר נוסף במשרד ולהודיע על תחומי פעילות המוקצים לו. אבקש את תמיכת הכנסת בהצעה בקריאה הראשונה.

תודה רבה לחבר הכנסת משה ארבל. אני מזמין את המציע הנוסף של הצעת החוק, חבר הכנסת ניסים ואטורי,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אני מרגיש שסגרתי מעגל כשיריב כאן יושב בראש. אני רוצה להגיד לכם, זה ממש תמוה. אתם יודעים, מעבר למה שחבריי אמרו לגבי החוק הזה, אני ממש שלם עם עצמי במאה אחוז לגבי הגשת החוק הזה. אנחנו לפחות עושים את זה בחקיקה. מה שקורה גם בממשלה הקודמת, אנחנו יודעים שהיה שר נוסף במשרד הביטחון, היה את ביטון. ואני חושב שזה היה יפה מאוד, הם עבדו יפה ביחד. וגם עכשיו זה נחוץ. אנחנו לא מדברים, כמו שלפיד בא ואמר בכנסת הקודמת, כשהיועמ"שית המליצה להביא את ההסכם עם לבנון, עם חיזבאללה, לדיון בכנסת,

והוא אמר שזה לא מעניין אותו. הוא דילג עליה.

אנחנו חושבים שכן צריך להחזיר את האמון במערכת המשפט. מצד שני, אנחנו עושים את זה בחקיקה. אנחנו לא עושים מחטפים. לא עושים משהו במחשכים. ולכן החוק הזה צריך לעבור. אנחנו מביאים את החוק לכאן,

ונעביר אותו בצורה חוקית, כמו שצריך, ולא נעשה מחטף ולא נעשה כלום. מפליא מאוד שאנחנו רואים בוועדות את האופוזיציה החדשה, את הפליאה שלהם. הם מקבלים זכות דיבור, נותנים להם להביע את דעתם. כשהחברים שלי היו כאן באופוזיציה הם לא קיבלו במה, לא נתנו להם לדבר, הוציאו אותם מהחדרים ולא נתנו להם אפילו להשתתף בדיונים. אני חושב שאתם צריכים להיות שמחים שאנחנו נוהגים אחרת מכם.

תודה רבה לחבר הכנסת ואטורי, גם על עשייה, מצד אחד, ותמצות, מצד שני, שזה לא תמיד רגיל, וזה ראוי להערכה. אני מזמין בכבוד את חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

הגיע הזמן שנגיד פה לא היושב-ראש כשם עצם, אלא היושב-ראש. נדמה לי שכבר הערתי על זה פה פעם אחת או פעמיים. לא שאני מומחה גדול, אבל נדמה לי שמבחינת עברית זה הרבה יותר נכון.

אז אני לא אדבר על היושב-ראש, אלא על המורה,

אדוני היושב-ראש, היום הזה, נכון שאנחנו כאן בכנסת, אבל הוא יום המורה הישראלי והבין-לאומי, 15 בדצמבר. ואני אומר את זה כאן, וזה כל כך מנותק ממה שקורה כאן היום בכנסת. למשל, אנחנו עוסקים כאן באחת הוועדות, אחת משלוש הוועדות שעוסקות בארבעה חוקים במקביל, בתיקון פקודת המשטרה. אני לא יכול שלא לחשוב שאילו היינו עושים עבודה טובה יותר בחינוך, אז לא היינו צריכים להתעסק כל כך הרבה במשטרה.

חובת החינוך בראש ובראשונה מוטלת על ההורים. למי שמכיר, יש גמרא מכוננת במסכת קידושין דף ל', ומלמדים אותה אפילו לבגרות, למי שעושה בגרות בתורה שבעל פה, על האב, בימינו זה גם האם, שחייב בבנו ובבתו, החלק הראשון זה רק בבנו, למולו, לפדותו, ללמדו תורה, להשיאו לאישה, ללמדו אומנות, ויש אומרים אף להשיטו בנהר,

בלשוננו זה לשחות. חובת החינוך היא על ההורים, ולמעט במקרים שאין בהם בית מתפקד, בעצם המורים פועלים מכוחם של ההורים, וגם את זה צריך לזכור. כל בית ספר, כל גן ילדים, פועל בשליחות ההורים, מכוחם, וגם צריך להיות על דעתם. יש לנו בישראל מורים טובים, מורים איכותיים, ואנחנו צריכים אותם יותר חזקים, יותר לומדים. דוח של ה-OECD מראה שמורי ישראל לומדים מעט מדי ומלמדים יותר מדי. כלומר, מבנה המשרה שלהם הוא לא נכון. אנחנו צריכים שהם יהיו יותר פנויים לחינוך, פחות פנויים להיות שוטרים, פחות אנשי משמעת. כן, ומערכת החינוך בישראל צריכה להתגמש ולהשתנות. הייתי אמור הבוקר, ממש בשעות הבוקר, לצאת יחד עם חבר הכנסת משה סלומון ממפלגת הציונות הדתית לבקר בארבעה בתי ספר, ולא בחרנו סתם בתי ספר. בחרנו בית ספר דתי-חילוני פה בירושלים. ואני בחרתי גם בית ספר יהודי-ערבי פה בירושלים. ולבקר בבית ספר ממלכתי-חרדי בקריית גת, ולסיים בישיבה תיכונית חרדית בקריית גת, מקום מגוריו של משה. היינו אמורים לחלק פרחים ולהצדיע לאנשי החינוך של מדינת ישראל, כרבע מיליון במספר, שעושים עבודה חשובה, מדהימה, לא מספיק מוערכת, לא מספיק מתוגמלת, ואני חושב שגם לא מספיק בנויה היטב מבחינת מבנה וארגון המערכת לטובתם. אז היות שלא יכולתי לצאת, כי היינו עסוקים כאן בכנסת בנסיבות טובות,

אז אני עושה את זה מכאן, ומצדיע לכם, אנשי החינוך של ישראל. אנחנו חייבים לכם היום. וכן, למרות שאנחנו כאן בכנסת ישראל, ואולי בגלל שאנחנו כאן בכנסת ישראל, זה היום שלכם, אנשי החינוך של ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת משה טור פז. ואני מזמין את חברינו הוותיק והיקר, השר מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, היושב בראש, יושב-הראש,

חברות וחברי כנסת נכבדים, אני מאוד מבקש, בואו, ראינו כמעט הכול, אבל שמחה, אל תאלף אף אחד. אל תאלף אף אחד. תתווכח, תחשוב שאתה צודק. אני חושב שבהזדמנות הראשונה תעלה לכאן ותיסוג בך. לא צריך לאלף אף אחד. זה נשמע נורא. זה מטבע לשון ששר המשפטים משתמש בה.

אתה יודע מה, החיים והמוות ביד הלשון. מטבעות הלשון האלה הן לא מכובדות. הצעה של חבר, תעשה כרצונך. אני רוצה להגיד,

כולם מזכירים שכבר היו שרים. אכן היו שרים, נדמה לי גם ב-2003 היה שר במשרד האוצר, והיו עוד שרים. אבל לא הייתה מציאות שבה שר שמשמש במשרה רמה כשר האוצר מבקש דריסת רגל במשרד הביטחון. אני רוצה להגיד משהו. היות שאוזניי כרויות לאנשים, וכולנו חיים במדינה הזאת, אני לא יודע באמת מה קרה לביבי נתניהו, לראש הממשלה המיועד, שהוא הסכים לכך. מה פשר הרפיסות הזאת? הוא יודע את מה שכולנו יודעים, שזה מיותר. וכשקוראים את סעיפי החוק, אז זה לא בכפוף, אלא יש שם גם תוספת לשטחי אחריות. וברור מאוד, והיטיב לבטא את זה היום שר הביטחון, שבעצם אנחנו יוצרים מצב של התפלגות בתוך המשרד הזה, החשוב ביותר,

אני יודע מה הכוונות, אני יודע שיש אג'נדה שלמה שמדברת על פירוק הרשות הפלסטינית, ואני יודע שיש אג'נדה שמדברת על ליצור אנדרלמוסיה ביהודה ושומרון. אבל למה לגעת במשרד הביטחון? זה לא ביטון, זה לא אוצר במשרד הביטחון. אני מנסה לחשוב מה יקרה סביב שולחן הממשלה כששר האוצר ביקש משר הביטחון, תחת הכובע של להיות השר במשרד הביטחון,

ושר הביטחון אמר לו לא. מה יקרה כששר הביטחון יבקש משר האוצר משהו? תחשבו על הדברים האלה, ואתם יודעים את זה, אדוני היושב-ראש. אתם יודעים את זה. אנשי הליכוד יודעים את זה. אנשי הליכוד באמת לא צריכים היום חזית, לא מול ארצות הברית ולא מול עוד גורמים אחרים, והיו רוצים שיהיו שני אנשים שמקבלים החלטות: ראש הממשלה, קבינט ביטחוני ושר הביטחון.

אף שר בתוך משרד הביטחון. וכשאנחנו מסתכלים ויושבים ודנים כל היום על משטרת ישראל, ואמרתי את זה גם למיועד להיות השר לביטחון לאומי, האם באמת זה מה שאתה רוצה? האם אתה רוצה להיות אחראי ושהמפכ"ל יהיה כפוף אליך? גם הוא לא מבין לאן הוא נכנס. צריך לשמור על משטרה, שהיא לא נגועה בשום החלטות פוליטיות. אבל אם אתה רוצה להיות אחראי למשטרה, תזכור: כל דבר יגיע לפתחך. האחריות היא עליך בכל גנבת רכב ובכל מקום. ולכן ראוי שאנחנו נתנגד לזה. ואני יודע שחברים רבים מאוד שלא תמכו בנו ותמכו בקואליציה הזאת מעלים ספקות לגבי שני החוקים האלה, מעלים ספקות על כך שהדבר הראשון שעושים, היטבת לתאר את זה, אדוני היושב-ראש, אומרים "בליצקריג", זה המושג, בטרם הממשלה הורכבה כבר מתחילים בחקיקת חוקים, ואנחנו יודעים, במשא ומתן שהתנהל, ואתה יודע, אדוני היושב-ראש, אתה היית שם - - - אדוני השר.

אתה קיבלת דקה תוספת, וגם היא נגמרה. אני מראש מודה לך, אבל גם אתה יודע, כשמנהלים משא ומתן של "אול אין", כשהשותפים הם שותפים שאומרים לך: או הכול או לא כלום, יש שתי אפשרויות: להגיד להם: לא כלום, תלכו מכאן, ויש אפשרות

כאלה שמתרפסים וכאלה שמוותרים. חבל שעשיתם את זה. תודה אדוני, סליחה על האריכות. תודה רבה, אם כי מניסיוני לפחות אני יכול לומר שיש גם אפשרות אחרת להגיע לפשרה שכולם יודעים לחיות איתה טוב,

מה שבעיניי, לפחות, נכון לעשות. זה לא תמיד מצליח, אבל זה מה שמשתדלים לעשות לפחות. השרה קארין אלהרר נמצאת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

מירב בן ארי, מירב בן

סליחה, אני יוצאת. אנחנו נמצאים ערב הקמת הממשלה, ואנחנו נדרשים עוד בטרם הקמת הממשלה לתיקונים משמעותיים בחוק-יסוד החקיקה. מה התיקונים שאנחנו דנים בהם היום? התיקון הראשון הוא נושא כשירות שרים.

בשבוע שעבר ציינו את יום מיגור השחיתות הבין-לאומית. זה מדהים שדווקא בשבוע הזה אנחנו דנים כאן במליאה בתיקון בחוק-יסוד: הממשלה, ובאמת עושים מחוקי-יסוד לא פלסטלינה, סליים, דביק ומגעיל. בתיקון שבא ואומר שגם אדם שנבחר לכנסת והורשע, ויש לו חשד לקלון, מה שנקרא, במקום שילך בדרך המלך, ילך ליושב-ראש ועדת הבחירות, ויקבעו אם יש לו קלון או אין לו קלון, שזו דרך המלך, דרך הישר,

מה שנקרא, כשיש ספק, אין ספק. במקום זה בואו נתקן את חוק-היסוד. התיקון הזה בא ומוסיף מילה, אדוני היו"ר, כאילו, אתה יודע, זה בקטנה, מילה אחת. במקום "מאסר בפועל", "מאסר בפועל וגם מאסר על תנאי". תראה, אדוני היושב-ראש, אני חייבת להגיד לך, מה יגיד האזרח בקצה? הוא יגיד שיש דין אחד לנבחרי הציבור ודין אחד לאזרח בקצה? האם זה סביר בעיני מישהו? כשנראה שיש יותר מעשים שהם בניגוד לחוק, מה נגיד? שפני הכנסת והממשלה כפני הציבור או הפוך. הם מסתכלים לכאן, והם רואים שפה מסדרים. עכשיו הוא לא רק רוצה להיות שר אחד, הוא רוצה להיות שני שרים: שר הבריאות ושר הפנים. אדוני היו"ר, הייתי רק שנה וחצי בממשלה,

שר הפנים הוא שר שאחראי על הרבה מאוד, הוא אחראי על כל הרשויות בישראל. יש לו הרבה מאוד סמכויות והרבה מאוד עבודה. שר הבריאות, אדוני, בריאות, אחרי משבר הקורונה, דבר שצריך לטפל בו. יש מחסור ברופאים, יש מחסור בתקציבים, יש מחסור במטפלים פרה-רפואיים. ילדים שזקוקים למטפלים פרה-רפואיים ממתינים בתור שנה ויותר. כל שר בריאות שיגיע אחרי שר הבריאות האחרון יהיה by far יותר טוב ממנו. השרה אלהרר,

תמיד לא נעים לי להפסיק אותך, כי את מדברת באמת לגופם של דברים, רק שהזמן הסתיים כבר לפני דקה לפחות. אז באמת משפט אחרון. - - - שר בריאות הטוב ביותר. חבר הכנסת בוסו, יכול להיות מאוד שהוא יהיה שר בריאות מצוין, ואתה יודע מה? אולי אני אפתיע אותך: אני מאחלת לו שיהיה שר הבריאות הטוב ביותר. אתה יודע למה? כי זה יהיה לטובת כולנו. אבל אני אומרת לכם, יש פה טעם לפגם מאוד משמעותי כי מסתכלים עלינו, חבר הכנסת בוסו, ולא נוכל להגיד: דין אחד לכם, ודין אחד לנו. תודה רבה, אני מצטערת, לא הספקתי לדבר על התיקון השני, שגם הוא מאוד חשוב. תודה רבה, אבל ודאי תהיה הזדמנות.

גם אם נגיע להכנה בדיון בקריאה השנייה והשלישית. השרה מירב כהן, בבקשה. שלום כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. טוב, אלה ימים לא פשוטים בעיניי עבור מדינת ישראל, אבל אני חייבת לומר שלפני יומיים, לא אתמול, שלשום בלילה, התחלנו להצביע על החוקים האלה שאתם מבקשים כממשלה להביא לאישורנו. נכרת בי רגע מהדיון על החקיקה בחוק של דרעי, נעשה רגע את תקציר האירועים: חבר הכנסת והשר המיועד דרעי היה לפני פחות משנה בבית משפט והורשע בעבירות כלכליות. במסגרת הסדר הטיעון שלו התחייב לפרוש מהפוליטיקה, ולכן הקלו בעונש שלו, נתנו לו רק מאסר על תנאי ולא מאסר בפועל. הזמן חלף, פחות משנה, והוא כמובן שם פס אחד גדול על מה שהוא אמר בבית המשפט, רץ בבחירות, ועכשיו מבקש להתמנות להיות שר. בעצם החקיקה שאנחנו נאלצים לדון עליה פה, שהיא באמת מבישה, היא לאפשר לחבר כנסת להיות שר למרות שהיה לו מאסר על תנאי, ולמרות שהוא גם לא עמד בתנאי שהוא התחייב לעמוד בו בפני בית המשפט. זו באמת סיטואציה שהיא התחתית, זה ממש שפל המדרגה.

מעניין שמישהי שהיא עורכת דין חושבת שזה תקין. זה גם מצער, אבל זה המצב.

בכל במקרה היינו פה בדיון שלשום וזה עבר ברוב קולות, ואז אתה, כבוד היושב-ראש, אני מאוד מאוד מעריכה אותך, אתה איש חכם ובאמת אני לומדת ממך לא מעט, אבל היה איזשהו רגע שנכרת בי, אני אקח אותו איתי, שבו אתה אומר בסוף ההצבעה: השר המיועד, חבר הכנסת אריה דרעי מבקש לעשות גילוי נאות, הגילוי הנאות הוא שייתכן שבנסיבות מסוימות החוק הזה ישפיע עליו באופן אישי. כי הפרשנות הסבירה שחוק - - - הממשלה - - - אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות, בואו לפחות נשים את האמת על השולחן: יש פה חוק כשהוא פרסונלי לגמרי, זה לא בנסיבות מסוימות, הוא נועד לשרת אדם ספציפי שעבד על בית המשפט, עבד על כולנו בעיניים, וחזר עכשיו בדרכים לא דרכים להיות חלק מהפוליטיקה הישראלית. אני מזכירה שמי שמעביר את החוקים האלה, הוא מפלגות שיצאו חוצץ נגד החקיקה הפרסונלית, כל חקיקה פרסונלית באשר היא, ועכשיו מביאים את החקיקה האמ-אימא של הפרסונלית, אין יותר פרסונלי מזה חוץ מלכתוב "דרעי" על החוק.

אנחנו הבאנו חקיקות חשובות שגם התחייבנו שלא יחולו רטרואקטיבית. פה זה חל במיידי על בן אדם ספציפי. וזה רגע שאני אקח אותו איתי שנים קדימה, כיוון שהוא מלמד איך לפעמים במילים מכובסות מעבירים דברים שאין להם צורה. השרה כהן, הזמן כבר חלף.

יש לי עוד דברים מעניינים לומר, כי יש פה רצף של חקיקה, אחת יותר - - - היית מתחילה בדברים המעניינים,

תתחילי בדברים מעניינים. אני מבטיח שתהיינה עוד הזדמנויות. אם תרצי עוד משפט אחד, בבקשה. נראה שבימים אלה ניאלץ לעבור עוד תהליכי חקיקה פחות ראויים, שהיה עדיף לחסוך מהמשכן הזה. תודה רבה. תודה רבה לשרה מירב כהן, ואני מזמין את השר אלעזר שטרן, בבקשה. לפי מדד מאיר כהן, לך מגיעה תוספת ותק של שתי דקות.

יריב?

וזה בלי לקחת בחשבון את השירות הצבאי.

אני מצטרף לכל המחמאות שנתנה לך חברתי השרה

אני חושב שבמידה מסוימת תהליך החקיקה הזה הוא תהליך מנותק, אולי הוא אנטיתזה ליום המורה. אני חושב שלו זר היה נכנס לאולם הזה עכשיו או לחדרי הוועדה שדנו בה, הוא היה באמת שואל: תגידו, אתם רציניים? אתם באמת דנים בשאלה אם שר בישראל, לא משנה מה שמו, יכול להיות שר רק אם יש לו מאסר על תנאי, ולא מאסר בפועל? מה יחשבו התלמידים בכיתה י' בבית ספר התיכון,

שרת אלון, שלימדתי בו בנוף הגליל, אז היה נצרת עילית?

בשיעורי האזרחות אני אראה להם את הסרט הזה? אני אגיד להם: אל תסתכלו בטלוויזיה? אל תסתכלו בערוץ הכנסת בשעות האלה? עלו פה כמה משפטנים, הציג גם החבר ארבל את הדקדוקים המשפטיים. אדוני היושב-ראש, לפני הדקדוקים המשפטיים יש פה דיון ערכי, אני מציע שנהיה ערים לכך. זאת אומרת, אותם תלמידים שאני מדבר עליהם, הם לא דנים בבית הספר, כשאנחנו מנסים להחדיר להם ערכים, אם זה לפי סעיף 16א, סעיף משנה (1), ואז מותר מאסר כזה או לא מאסר כזה, כשהם ייקחו את זה אחר- כך לאלימות בתוך הכיתות, יגידו: לפי איזה חוק? אנחנו נרצה לחנך אותם בבתי הספר, לפי איזה סעיף ולפי איזה חוק? אנחנו נותנים כאן סוג של לגיטימיות למשפט על פני ערכים בכל המערכות? אנחנו לא קובעים שהדברים שאנחנו משדרים מכאן יישארו רק בתוך מערכת המשפט שאתם מנסים לרמוס, אנחנו לא בני חורין לקבוע את זה. ואני ברשותך, אדוני היושב-ראש, אומר באמת שהדבר שאני מוצא שהוא שווה, אני רק אתן דוגמה: בחוק הזה אנחנו נשלם במערכת הערכים שלנו, באלימות שלנו, באלימות בבתי הספר,

איפה שלא נרצה. שלא ננסה אחר כך להגיד: עוד 5,000 או 9,000 שוטרים יצליחו לכבות את זה. 1,000 כבאים לא יצליחו לכבות את המדורה שאנחנו מדליקים כאן, גם לא 10,000. ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד: זה חוק שבאמצעותו אנחנו מקריבים את מערכת הערכים. החוק שמפצל את משרד הביטחון, הלוואי ואתבדה, אנחנו מסכנים את חיי אזרחי מדינת ישראל, ובמיוחד את חיי מתיישבי יהודה ושומרון, אני מבקש להגיב רק במשפט אחד. כשיהיה אירוע ביהודה ושומרון, כשעל מג"ב אחראי שר אחד, על הכוחות של גבעתי אחראי שר אחר, על המינהל האזרחי אחראי שר שלישי, זה מה שאתם עושים פה, הם כולם צריכים לחבור לאותו אירוע. שר הביטחון היום בוועדה היטיב לתת דוגמאות, אני לא רוצה לחזור עליהן, אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה להגיד לך שגם מהניסיון שלי, מהשנים הרבות שלי בשטח, במקומות האלה ביהודה ושומרון, כשאנחנו רוצים לפטור אזרח שטעה בדרך, לדוגמה, כשאנחנו רוצים לפטור סוגיה של פיגוע שהולך לצאת ואנחנו רוצים שמישהו ימנע אותו או יסייע בידינו, עכשיו זה יהיה תיאום בין שלושה שרים. והדבר האחרון: אם אנחנו חושבים שאנחנו נכפיף את מג"ב לשר לביטחון לאומי ונמלא את השירות בחיילי מילואים, אני אגיד את זה בכאב גדול, בחוקים האלה אנחנו עלולים ליצור משטרה שבה כאשר אזרח יראה שוטר, הוא יגיד: זאת המשטרה של בן גביר, ועכשיו יגיד גם מילואימניק שקוראים לו ליהודה ושומרון: זה הצבא של סמוטריץ' או של בן גביר.

שזה צריך להיות ככה, אבל אני חושש מאוד שזה מה שיכול להיות. של יאיר גולן יותר טוב.

יש מספיק אנשים אחראים בליכוד. זה מה שנשאר לנו. תסתכלו על הדברים האלה,

אני אומר את זה גם לשר סמוטריץ' וגם לשר בן גביר, תשקלו בבקשה עוד פעם את המציאות הזאת שאתם מביאים עלינו.

תודה רבה לשר אלעזר שטרן. מכובדי יושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע, חבר הכנסת מיקי לוי,

אדוני היושב-ראש, שוב, בהצלחה והרבה בריאות. שמעתי את חבר הכנסת בן גביר עונה ליועצת המשפטית לממשלה ואומר לה: זהו לא בליץ, זהו לא בליץ, מה קרה? זה לא בלתי סביר, וזה לא בלתי הגיוני. אדוני היושב-ראש, ארבעה חוקים מהותיים, חלקם עוסקים בשינוי משטרי, חלקם בשינוי בחוקי-יסוד. אני משער בנפשי, אם אני הייתי עושה את זה אך לפני שבועיים כולל כניסה ליום חמישי, אדוני, הפסקה, חוזרים, הפסקה, חוזרים. על פי החוק, אין חוכמות, אני לא בא בטענות אליך, מה היה קורה מהצד הזה, מה כמות הברכות שהייתי מקבל על השלושה-ארבעה ימים האלה. אנחנו מכבדים יושב-ראש כנסת. אני מאוד מכבד, אנחנו אפילו ידידים. אני רק אומר את זה לפרוטוקול עצמו. שר אוצר אינו שר במשרד הביטחון, אינו כפוף לשר הביטחון, אחראי על נישה, נישה מאוד מסוימת, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, המינהל האזרחי, הרי הוא לא יישמע לו. הוא יצטרך להביא את הכסף, הוא ייתן הוראות סותרות לעומת מה ששר הביטחון נותן לרמטכ"ל או לאלוף הפיקוד, וככה הבלגן חוגג. לצורך העניין, גם השר לביטחון לאומי ייתן הוראות ל-14 פלוגות מג"ב ולמפקד החטיבה של משמר הגבול ייתן הוראות סותרות, למשל לא לפנות התיישבות בלתי חוקית, שאך לפני רגע קרתה. איזה בליל של טעויות, אדוני שכח להפעיל לי? לא שכח, לא הפעיל בכוונה. הבנתי.

לא שכחתי. אמרתי שלאדוני אני לא קוצב זמן. אני אעשה את זה קצר, כי זה הפריע לי בפעמים הקודמות. הוא אחראי על נישה מאוד מאוד מסוימת. שינוי פקודת המשטרה, אדוני היושב-ראש, היא לא דבר של מה בכך. פקודת המשטרה היא נושאת מטוסים. אני לא אומר שלא צריך לעשות את זה. אני בא ואומר: כן, צריך לשנות, אבל לא בצורה הזאת, לא בהינף גרזן. בואו תניחו את זה, 45 יום, למה פטור מחובת הנחה לארבעה חוקים מהותיים

המשטרה תהפוך לפוליטית, גם שמעתי דבר שמאוד מאוד מטריד אותי, שמעתי,

שאתה רוצה להיות חתום גם על השינוי הזה, יש לי רק בקשה אליך, כדי שלא תסכנו את לוחמי משמר הגבול ושוטרי משטרת ישראל: השר לביטחון לאומי הצהיר בתקשורת כי בכוונתו לשנות את הוראות פתיחה באש. הוא כנראה אף פעם,

הוא אף פעם לא עסק בהוראות פתיחה באש. הוראות פתיחה באש עונות בצורה מדויקת על פתיחה באש. מי כמוני יודע. גם אתה כמשפטן יודע, וגם האחרים שיושבים פה שהם עם ניסיון פיקודי יודעים. אסור לגעת בהוראות פתיחה באש. אם השר לביטחון לאומי ישנה את הוראות הפתיחה באש, הוא יביא את לוחמי משמר הגבול ושוטרי משטרת ישראל, שמשרתים ביהודה ובשומרון, לבית המשפט בהאג. אני הייתי מפקד גם מחוז יהודה ושומרון, לא רק ירושלים. אני מכיר את המחוז הזה היטב. אני אומר את זה באמת ככותרת חד-משמעית: אל תיגעו בהוראות פתיחת באש שעונות על כל הצרכים.

בהערכה, ולמרות שלא סיימתי, אני אכבד את זה, תודה על הזמן, להערכתי, עברו שלוש או ארבע דקות. אני אסיים עכשיו. אמשיך בפעם אחרת.

ליושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע חבר הכנסת מיקי לוי. אגב, ההערכה הייתה מדויקת לגמרי. חברת הכנסת מירב בן ארי. בבקשה. מירב, תגידי שכתוב: בכפוף, לא כתוב: לא כפוף. אולי לא שמים לב למילה. יותר טוב שלא ישימו לב לכל החוק הזה. תודה, אדוני היושב-ראש, ובהצלחה לך בתפקיד.

אני מאוד מקווה שתישאר. אבל כמו שאנחנו יודעים, לצערי, כל התקופה הזו זמנית כנראה. כנסת נכבדה, אני דווקא, חברי שלמה קרעי, לא איכנס לדקויות, כי הרי בדקויות אתה מומחה. אני אדבר על מה שקורה כאן ועל הטרללת שלוקחת את הכנסת למחוזות לא ידועים. את יכולה לחזור על זה בשביל - - - מה שעשיתם פה לא עשו מעולם. בדקנו, והלכנו אחורה, לכנסות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, ומעולם לא היה אירוע כזה. החוקים היחידים שהביאו הם חוקים כמו הפריטטי, שהשפיע על איך תיראה הממשלה, וחוקי קורונה, שבוודאי היו דרמטיים. מעולם לא הביאו חוק שמעגן את סמכויות המפכ"ל מול השר. לא הביאו. החוק הזה של שר בתוך שר, של משרד בתוך משרד,

אתם גם מוזמנים לבדוק אותי, כי בדקתי את זה. לא היה. הכנסת הזו נגררת כאן לימים ולילות רק בגלל חוסר האמון של השותפים בראש הממשלה המיועד נתניהו. והכי מוזר לי, כי מילא סמוטריץ' - - - היה מיכאל ביטון.

משה ארבל, חברי, מילא סמוטריץ' הוא באמת קרא לנתניהו שקרן בן שקרן. הוא לא מאמין לו - - - בסוף,

מה שאומרים בחדרי חדרים זה האמת.

אני יודעת, אנחנו יודעים. ולכן, על סמוטריץ' עוד בסדר. אבל מה הבעיה של דרעי? הרי נתניהו ייתן לו הכול. אין שותף יותר אמיץ מדרעי. כששואלים אותי, אני אומרת: הש"סניקים יותר ביביסטים מהליכודניקים. אז מה הלחץ? מה, כל כך חשובה התמונה? להביא לך כוס תה מציונה? אל תדאג, נשמה. גם בקול צרוד אחרי חמישה ימים, אני אמשיך להילחם על האמת, כי זה התפקיד שלנו. אתם יודעים למה דרעי, למרות שהוא שותף? היום אמר אחד הבכירים בש"ס: נורא חשובה לו התמונה של השרים כשדרעי מאחוריו. תכלס, את האמת. מי שאמר את זה לא קשור לש"ס.

אז בואו לא נערבב את הציבור. אנחנו יושבים פה, חברים וחברות שלי, ימים ולילות, עם עובדי הכנסת, עובדי המשכן, מעבירים טרללת מיותרת רק בשל חוסר האמון של השותפים העתידיים. והדבר הכי גרוע בעיניי זה שמי שישלם את המחיר זה לא מי שיושב כאן. זה הציבור, זה האזרחים, זה מוסדות השלטון. והכי גרוע, הצבא והמשטרה, כשכל הקמפיין שלהם היה להגביר משילות. ככה לא נראית משילות, ככה לא נראית החזרת הביטחון. אני יודעת, משה, שזה לא נעים לשמוע. אבל כל מה שאנחנו רואים פה - - - - - - משה ארבל. הוא יודע. אתה שלמה, מה אתה קשור? יש לך עכשיו שם חדש? לא, יש קשר. בואו, את השמות שלכם אני מכירה מעולה.

אני אומרת לכם, אילולא חוסר האמון בין נתניהו ושותפיו לא היינו יושבים פה ולא היינו משלמים את המחיר.

נעבוד, ונעבוד קשה, אני מסיימת אדוני היושב-ראש, כי זה התפקיד שלנו. חבל לי שמי שיישא במחיר זה החיילים והשוטרים שלנו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת רם בן ברק,

כולכם עולים לדבר, מדברים יותר מהזמן שלכם, ואומרים: בליץ, בליץ, בליץ. אנחנו כבר 48 שעות על החוק הזה - - - זמן. בוודאי שנעלה. אין משהו יותר חשוב מלעלות לדבר. אתה מדבר? נראה לך שבקריאה ראשונה ובשלוש דקות,

אתה, שאין חוק שפספסת לדבר עליו?

כי אין חוק שלא קיבלת עליו בכנסת העשרים-וארבע, אין לך זכות דיבור. מילא בוסו לידיך, אבל אתה - - - אין חוק שלא דיברת עליו.

- - - בבקשה, חבר הכנסת רם בן ברק.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, חברים, אל תפריעו לי. גם ככה לא נראה לי שמישהו מכם פיקד אי-פעם על איזושהי פלוגת חיילים. אבל אתם בקיאים מאוד באיך עובד משרד הביטחון ומה צריך לעשות בו. אז קצת צניעות לא תזיק לכם. אנחנו הולכים להצביע היום על שני חוקים שאיחדו אותם: הראשון הוא החוק שעוסק בהלבנה של חבר כנסת מואשם. הוא תפור למידותיו. אומנם הוא כאילו אוניברסלי, אבל כל-כולו פרסונלי. הוא בא לסמן לנו, נבחרי הציבור, ובמיוחד לאלה שנמצאים בקואליציה, אלה שיש להם רוב בזמן מסוים, שאנחנו יכולים לעשות ככל העולה על רוחנו, מפני שאנחנו כקואליציה נדע בכל מצב להוציא אותך מהבוץ המשפטי שאליו תיקלע. במידה שהחלטת לעשות עבירה, וזה בדיוק מה שהחוק הזה עושה, הוא מאפשר לעקוף את עסקת הטיעון, לעקוף את הקלון, על ידי זה שפשוט נשנה את החוק. כלומר, לא משנה מה נעשה. אם ניתפס, נשנה את החוק ככה שלא נהיה מואשמים. על הבית הזה זה לא ישפיע. בבית הזה,

יש מספיק אנשים שדבק בהם עניין או שניים, ותלויות נגדם האשמות כאלו ואחרות. מה שכן מטריד זה הפגיעה באמון הציבור במוסד הזה, שגם ככה הוא רעוע. וההכשר הזה שאנחנו נותנים לשרים וחברי כנסת להיות מעל החוק, ההכשר הזה יחזור אלינו כבומרנג ויצבע אותנו כמקום מקלט לעבריינים, שבעיניהם הם מורמים מעם ומורמים מהחוק. החוק השני הוא חוק עוד יותר חמור. הוא חוק שלכאורה רק מנרמל מצב קיים והופך הוראת שעה לחוק. אבל גם החוק הזה הוא פרסונלי. הוא חוק שיאפשר, בהצמדה שלו להסכם הקואליציוני בין הציונות הדתית לליכוד, למי שמיועד להיות שר האוצר, להיות שר נוסף בתוך משרד הביטחון. ולא משנה כמה פעמים תכתבו כפוף בחוק, בסופו של יום, על פי ההסכם, הוא סוברני לחלוטין לעשות שם ככל העולה על רוחו. ואיפה זה שם? שם זה ביהודה ושומרון, במקום אולי הכי נפיץ בעולם. מקום שמדינת ישראל בחרה לנהל ולא להסדיר, מקום שבו הריבון הוא אלוף הפיקוד, שלכל פעולה שנעשית שם יש השלכות. וכאן, בצורה מודעת, מפרידים בין רשויות שונות. והדבר הזה יגרום כמעט בוודאות למהומות ואירועים שיגבו חיי אדם. דבר נוסף, השר המיועד להיות במשרד הביטחון, אמור להיות שר האוצר. מעבר לבעייתיות העצומה של פגיעה באחידות הפיקוד, יש כאן ניגוד עניינים מובנה. מה יעשה שר הביטחון אם הוא לא יסכים עם שר האוצר, שהוא גם שר במשרדו? האם אין חשש ששר האוצר יעצור לו תקציבים? האם לא יכול להיות מצב שהוא ייסחט על ידי שר האוצר בהיותו זה שמחזיק את הקופה הציבורית? אין ספק שחולשתו של מי שמתיימר להיות ראש הממשלה הבא גורמת לנו לחוקק חוקים הזויים, מושחתים, ללא חשיבה מעמיקה, שעלולים, ולצערי הרב, יותר מעלולים, לגרום ככל הנראה לאסונות גדולים.

תודה רבה לחבר הכנסת רם בן ברק. סגן השר יואב סגלוביץ',

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדבר בקצרה, בהתאם לזמן, על שני החוקים. ואני מעדיף דווקא לא לדבר בשמות ולהזכיר שמות לגבי החוקים ולדבר באופן כללי. מדובר בחוק פרסונלי רטרואקטיבי. והשאלה שאני שואל את עצמי היא: מהו המסר לכלל האוכלוסייה? נעזוב רגע את השמות ואת האנשים. איזה מסר כנסת ישראל מעבירה בנושא מאבק בשחיתות? האם זה המסר שאנחנו רוצים להעביר כמחוקקים,

ואני רוצה להגיד פה לחבריי, גם אם יש פה רוב, שהמסר כמסר אל מול מאבק בשחיתות הוא מסר קטלני. שהכול אפשר, ואם רוצים, אנחנו מוותרים על הכול רק בשביל משהו שקיבלנו בינינו, או החלטנו בינינו,

לגבי החוק השני, אני רוצה להגיד כמה דברים שאני לא משוכנע שמציעי החוק ירדו עד סופם ולשים כמה סוגיות על השולחן. שר במשרד הביטחון, במודל שנבנה, אם אתה מסתכל גם על ההסכמים הקואליציוניים, אדוני היושב-ראש, הוא למעשה לא שר במשרד, אלא שר שמוצא לו סמכויות בתוך משרד אחר שהוא שר במשרד אחר. אבל בפועל זה גם לא נכון. בפועל לא יהיו שני שרים במשרד הביטחון, יהיו שלושה. השלישי בכלל, שמו השר לביטחון לאומי, שמקבל אחריות על פלוגות מג"ב, אני לא יודע בדיוק באיזה, איך יתקנו את העניין הזה. אז למעשה יש לנו שלושה שרים שמטפלים בהפעלת הכוח בשטח טריטוריאלי נתון,

זה שם המשחק. והשאלה היא, אולי אני טועה? ואולי כל מה שרוצים בעצם

כאוס הוא הכוח המניע. כאוס משרת גם את המטרה. כי בסופו של דבר, אותם אנשים שנמצאים בתפקידים המיועדים, אלה שממונים או אלה שאמורים להתמנות, כאוס הוא הדרך לייצר זעזוע בכל המוסדות. רק היום שמענו אמירות מאוד קשות כלפי יועצים משפטיים למיניהם וכלפי היועצת המשפטית באופן אישי.

שאם מחר הדבר הזה לא יעמוד במבחן משפטי, אז הם יהיו היעד למתקפה הבאה. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, היום בישיבה שהייתה, ואני לא אומר דברים בדוקים עד הסוף, רק עלו שם דברים, ההסכם הקואליציוני,

עומד בניגוד לחוק-יסוד הממשלה ולחוק-יסוד הצבא. שר הביטחון אחראי להכול, לא אף אחד אחר. ואם בתוך ההסכם הקואליציוני יש דברים אחרים, מה יהיה מחר? הרי בסוף זה יבוא למבחן בג"ץ, ואז מה יגידו? בגלל בג"ץ זה קרה. לא, לא בגלל בג"ץ זה קרה.

דבר חקיקה לא בשל, לא מוכן, לא מסודר, שלא חשבו על הדברים לעומק. ואני מציע לכולם להקשיב לשני רמטכ"לים לשעבר, אחד שר הביטחון המכהן עדיין, והשני, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. הם לא דיברו על פוליטיקה, הם דיברו על המשמעות האופרטיבית של מה שהולך להיות באזור יהודה ושומרון. שאם מחברים את הנושא הזה למה שקרה היום לגבי הצוות השני או החוק השני, אני חושב שזה דבר פשוט לא בשל מספיק, לא חכם מספיק. ואם עוד אפשר לעצור במשהו, ואדוני היושב-ראש, אם יש לך איזושהי השפעה, בוודאי על החוק השני שנוגע לסמכויות, מאוד אשמח אם גם אתה באופן אישי תהיה מעורב בכך.

תודה רבה לסגן השר סגלוביץ'. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ואני רוצה לאחל לך המון המון בהצלחה, ושיהיה לך תפקיד מלא משמעות וחשיבות, ממלכתי, כמו שאתה יודע, והמון המון הצלחה.

שרים, חברי הכנסת, חבריי, חברים וחברות, אנחנו בפני חוק שמתחלק לשני חלקים. בעצם שתי הצעות חוק שמאוחדות.

בעצם גורמת לכך שכנסת ישראל הופכת להיות עיר מקלט לעבריינים. והשנייה קמה מתוך פחד. פחד שלפני הקמת הממשלה יהיו כמה חברי כנסת בליכוד שלא יהיו מרוצים, או יהיו מאוכזבים, ממה שנתניהו מתכוון לתת להם או לא לתת להם, ולכן עלולים להתפלג מהמפלגה. שתי הצעות החוק הן פרסונליות. הן שינוי חוק-היסוד, ואפילו בהרבה מאוד מובנים, שינוי משטרי. דינן לא לעבור, דינן שלא יהיו כאן. חבל שאנחנו מדברים עליהן, והן רק מראות את התפיסה המוטעית והשגויה של הממשלה שהולכת לקום. תפיסה שלפיה החוקים נועדו לשרת אנשים ספציפיים שנמצאים בשלטון, ולא את האזרחים. תפיסה שלפיה אם יש עבריין שאנחנו רוצים למלט אותו מהכלא, אז נכנס לפוליטיקה, ודרך הפוליטיקה נשנה את זה. תפיסה שמוכיחה שיש אחד, נתניהו שמו, שהוא חלש, הכי חלש שהיה אי-פעם. ששותפיו, כביכול הטבעיים, רואים את חולשתו, וכאשר הם רואים את חולשתו, הם מנצלים את זה עד תום. הם יודעים שכל מה שהוא רוצה זה את כרטיס היציאה מן הכלא. בשביל כרטיס היציאה מן הכלא, הוא מוכן למכור את מדינת ישראל.

כמו שאנחנו רואים, יש כאן מכירת בזאר למדינת ישראל. כאן יש חוקים שמאפשרים למי שעד עכשיו לא היה יכול לכהן כשר, לבוא ולכהן כשר. חוקים שמאותתים לאזרחי ישראל: אתם עבריינים? בואו לפוליטיקה, כאן אפשר להיות עבריין וליהנות מחסינות מפני העמדה לדין. ממשלה, ואדם שרוצה לעמוד בראשה, שבחולשתו הוא בא ואומר: אני לא יודע אם האנשים במפלגה שלי ילכו אחריי, אז אני אשנה את החוק כדי לוודא שהם לא יוכלו לעזוב אותי. אדם שבא ואומר: אף אחד לא הולך אחריי מאהבה, אז בגלל הפחד, אני אתן לכולם כל מה שהם רוצים, ובגלל הפחד אני אמנע מאנשים לעזוב אותי. אדם ששולט בפחד, בשנאה ובפילוג, ולא באהבה ובאחדות. אדם שמנסה להפוך את מדינת ישראל לא לדמוקרטיה יהודית וליברלית, אלא לרפובליקת בננות מושחתת ודיקטטורית. אנחנו לא ניתן לדבר הזה לקרות. ואני קורא לכם, חברי הכנסת, אל תיתנו יד להרס מדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת טופורובסקי. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. תודה

אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, תשמעו, עצוב, עצוב באמת לראות את מה שעובר על ראש הממשלה המיועד נתניהו. איך הוא נמצא עם הגב לקיר ונסחט. עד כדי כך נסחט, חלש ופוחד, שהוא מסכים להפוך להיות ראש ממשלה רק על הנייר. ממש מוותר על הסמכויות שלו, ומאפשר בעצם לשותפיו הקיצוניים להפוך להיות ראשי ממשלות בפועל. תאמינו לי שאם זה לא היה כל כך עצוב, או כל כך מסוכן למדינה, הייתי מרחמת עליו. איפה ביבי של שנת 1996?

לא נותר ממנו שום דבר, כלום. איזו אכזבה. מה הוא לא מכר? באיזה חלק מהציבור הוא עוד לא פגע? אפילו את סיעת הליכוד הוא מכר בכלום. למה הוא לא מגלה עמוד שדרה? למה הוא כל כך עייף? הרי הנזק שהולך להיגרם פה למדינה, שכולנו כל כך אוהבים, הוא עצום. הוא הולך להפוך אותנו למדינת משטרה. חוקים שהוא התנגד אליהם, אגב תמיד. הוא הולך להפוך עבריינים לשרים. אבל הוא לא סתם הופך אותם לשרים, אגב, הוא מקים ועדה מיוחדת, עכשיו, כמובן, לפני הבחירות, שתלבין עבריינים מורשעים, כדי שהם יוכלו להמשיך לגנוב מהציבור. אין שום חקיקה מקדמת, משהו שיכול לתרום לציבור. והסיבה האמיתית לכך שהוא חלש זה בגלל שהוא בן ערובה שנמצא תחת מכבש של סחיטה באיומים. הרי הוא לא מאמין לדברים האלה בעצמו. סוחטים אותו לפרק את משרד החינוך באיזה טיעונים הזויים של הכנסת יהדות. כאילו באמת, שרי החינוך בשני העשורים האחרונים הרי היו ממרצ, לא ידעתי את זה. של מי היו שרי החינוך? של הליכוד, של הימין. אז לפרק עכשיו את משרד החינוך לגורמים, להכניס אליו גורמים קיצוניים בתואנה שאין שם מספיק יהדות, זה הזוי. סוחטים אותו להכשיר עבריין, סוחטים אותו להביא חקיקה באמת הזויה, וסוחטים אותו לעשות דברים שביבי של 1996 בחיים לא היה מסכים לעשות.

כי הוא חייב להחזיק את הכיסא שלו. אז ביבי, כמי שהייתה במפלגה שלך שלושים שנה, זה בסדר אם לא יעלה בידך. זה באמת בסדר. ואתה יודע מה? זה אפילו יעלה את ערכך בציבור. כי בפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן אתה תראה לאזרחי ישראל שבאמת אכפת לך.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל שיר סגמן. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. כן, תורך הגיע. לפי הרשימה שאצלי, לפחות, עכשיו תורך, וחבר הכנסת בליאק אחריך.

אצלי נמצאת אחרי רון כץ, ואז עוד ארבעה. אדוני היושב-ראש, אנחנו בעיצומו של היום ה-44 אחרי הבחירות לכנסת העשרים-וחמש, וממשלה, אין. אמרו לנו שהממשלה תקום אחרי שבוע, שיש 64 מנדטים של ימין מלא מלא, ממשלה הומוגנית.

כי נתניהו חלש. כולם יודעים את זה. כולם הרי מבינים את זה. הוא חלש וסחיט. למי שלא עוקב, בימים האחרונים הוקמו בכנסת שתי ועדות מיוחדות, ועדות אי-אמון. למה אי-אמון?

כי השותפות של נתניהו פשוט לא מאמינות לו. לא מאמינות לו שהוא יקיים את ההסכמים שהן עצמן סגרו איתו. אז הוקמו שתי ועדות אי-אמון שיעבירו ארבעה חוקים, חוקים פרסונליים. אז יש את חוק דרעי להשחתת השחיתות, חוק סמוטריץ' לפיצול מערכת הביטחון, חוק המשטרה של בן גביר והחוק לשמירה על "נתניהו מאוחדת". מפאת קוצר הזמן אנחנו נתמקד בדברים שלי רק בחוק דרעי. ח"כ מש"ס מבקש לשנות חוק-יסוד כדי לאפשר ליושב-ראש מפלגתו, שהוא במקרה עבריין סדרתי, אסיר משוחרר שהורשע בשליחת ידו הארוכה לכיס הציבורי ובגנבת כספי ציבור, ששיקר לבית המשפט שידיר את עצמו מעיסוק בכספי ציבור, להפוך לשר בממשלה. זה חוק פרסונלי רטרואקטיבי, שחלילה לא יחול מהכנסת הבאה כפי שנהוג, אלא יחול מייד, כאן ועכשיו, עבור אריה דרעי. משנים חוקי-יסוד כאילו מדובר בפלסטלינה של ילדים בגיל שלוש, הם מבקשים להפוך את ממשלת ישראל לעיר מקלט לעבריינים, לשזור בנימי נפשה של החברה הישראלית שחיתות ממוסדת, רעילה, אגרסיבית, שהגוף שלנו לא מסוגל לעמוד בה. אני תופס את הראש, ואני לא מאמין. שחיתות תופיע בחוקי-היסוד של מדינת ישראל. אנחנו עדים לנסיגה מוסרית ברמה כל-כך גבוהה. אם פעם הם זעקו: הוא זכאי, מהיום אפשר לזעוק בישראל: אפשר לגנוב ולמשול. החוק הזה הוא מעוות מוסרית וערכית. לפי קו המחשבה הזה, אדוני היושב-ראש, אפשר למנות את אתי אלון למפקחת על הבנקים של מדינת ישראל, אם אפשר לאפשר למי שפשע, הורשע, שירת, נאסר, שילם את חובו, לחזור למקום הפשע, אתי אלון צריכה להיות המפקחת על הבנקים. יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל מוחלפים בשקר, מרמה, גנבה. כל דאלים גבר. דרעי התעקש, ונתניהו החלש נכנע.

תודה לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אני מבין שלבקשתכם ובהסכמתכם, השרה פנינו תמנו תעלה עכשיו. חשבתי שהיא עולה לפניי.

אני אומר לך, גם ברשימה שיש לי כרגע - - - זאת הייתה תקלה במזכירות. אין בעיה. השרה פנינה תמנו, את מוזמנת בכבוד. אני הולך לפי הסדר, אבל אם יש הסכמות, בשמחה. אין שום בעיה. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי הכנסת, חברות הכנסת, אמרתי, שלא יאשימו אותי, חלילה, שהפכתי להיות דיווה ולא נרשמתי מראש. לא, זה מותר. את רשומה מראש רק קצת בהמשך, אבל שינויים כאלה קורים כל הזמן, וזה בסדר גמור. אין שום בעיה.

רק אומר, בגלל שבאמת הזמן קצר, היה ניתן להתבלבל ולחשוב שכאילו עסקנו במהות אמיתית בוועדות בימים האחרונים, אבל כולנו מבינים שמתחת לניסיון לצייר סעיפים שעוסקים ברומו של עולם, אנחנו מבינים שיש פה מחטף רציני וכיפוף של חוקי-יסוד ושינוי סדרי מדינה, סדרי חוק. המצער ביותר הוא שכולנו מבינים שכל התיקונים האלה היו צריכים קודם כול להיעשות בחוקים ממשלתיים כאשר מאפשרים גם לציבור להביע את דעתו וודאי לתת לנו, חברי הכנסת, לשאול שאלות וגם לקבל תשובות. אומר שאתמול הגעתי בשעת ערב לא מוקדמת מדי. הייתי בדיון בוועדה, ביקשתי לשאול שאלות בעניין העיגון של השר הנוסף במשרד מאן דהוא, ולא קיבלתי את התשובות, ואני בטוחה שאם הנושא יתגלגל לבג"ץ, אנחנו מבינים שגם הזכות הבסיסית שלנו כנבחרי ציבור נרמסה במובן מסוים. אבל לגופו של עניין: כפי שאמרתי, למרות שזה לא במהות עסקינן, כשאנחנו מדברים על התיקון ועיגון שר נוסף במשרד, אנו מבינים שכבר יש כמה סוגי שרים, השר הממונה על משרד שקיים היום, ויש לנו את השר שהוא שר בלי תיק, שזה גם יצור מסוים שקיים היום, ויש לנו את סגן השר. אם היו רוצים באמת לעסוק בייעול ובצורך אמיתי לשרת את הציבור, היו באים ואומרים: אנחנו רוצים שהשר הזה יוגדר מתחת, בכפיפות לשר הקיים, אבל אנחנו מבטלים את סגני השרים, מבטלים את השר ללא תיק. אבל גם את זה לא ביטלו.

וייצרו עוד סוג של שר, וזה בעצם שינוי שיטה. אם בעבר הייתם מפצלים משרדים, ממציאים משרדים חדשים, היום זה כבר להמציא סוגי שרים חדשים. והעצוב הוא שבסוף נותנים פה סמכות ללא אחריות, כי דווקא לשאלה הזאת כן קיבלתי תשובה בוועדה. שאלתי מה קורה לשר שמוכפף לשר הבכיר, האם התחומים שהוא קיבל תחת אחריותו, האם אותם תחומים שהוא פועל בהם, האם יש לו אחריות כלפי הציבור? האם יש לו אחריות מיניסטריאלית, אחריות משפטית? ונאמר שלא, האחריות היא על השר שאמון על המשרד.

עכשיו מגשימים, לדוגמה, לשר המיועד סמוטריץ' את החלום להיות שר במשרד הביטחון, אבל הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, והאחריות על כל השלכה ביטחונית, אם היא תיחקר יום אחד, תחול בסופו של דבר על שר הביטחון, שהוא השר המיועד, השר גלנט. אני באמת רוצה לשאול את השר גלנט, איך אתה לוקח את התיק הזה, שכל האחריות על פעולותיו של סמוטריץ' יחולו עליך? אני שואלת את זה דווקא במקום שאין בו אמון, כי אם היה אמון, לא היינו רואים את החוקים האלה מונחים היום על שולחן הממשלה. הדבר הזה היה מתבצע בתהליך סדור, נכון ואמיתי. העצוב יותר הוא שבסוף אנחנו לוקחים את הפרות הקדושות של מדינת ישראל, גם את מערכת החינוך, ואנחנו באמת עושים שם סלט, וגם בכל מה שקשור לביטחון. אני מוטרדת. אני אומנם לא מומחית גדולה לביטחון, אבל זה ממש מטריד אותי שלוקחים אוגדות ונותנים לשר המיועד בן גביר, ולוקחים את הנושא של המינהל האזרחי ורוצים להעביר לסמוטריץ'. השרה תמנו, את הרבה הרבה אחרי הזמן. בסדר גמור. אני מסיימת. אני רק אומר שהדבר הזה הוא לא לשרת את הציבור, הוא בעיקר לשרת ג'ובים, הוא בעיקר לשרת את הקואליציה ואת נבחרות הציבור, ולא לתת שירות ציבור, וזה מצער מאוד. אני חושבת שבסוף הממשלה הזאת נולדת אל תוך חוסר אמון משווע, אבל בגלל חוסר האמון הזה הולכים לפגוע באופן עמוק בחברה הישראלית ובמוסדות ישראל.

תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת רון כץ, ואחריו, סוף-סוף חבר הכנסת בליאק, אם לא יהיו עוד שינויים. צריך להגדיל את השלוש דקות - - ל-12 דקות. - - לעשר דקות. השרה תמנו, זו הצעה שחבל שלא הצעת בקדנציה הקודמת. נראה לי שהיית זוכה, לפחות בצד הזה, להסכמה בקלות.

מחיאות כפיים. תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, ברשותכם, אני רוצה לדבר איתכם על מה שקורה פה בימים האחרונים. בימים האחרונים הכנסת הזאת עוסקת אך ורק בדבר אחד: לנסות לאשר חוקים פרסונליים שלא מעניינים אף אחד במדינת ישראל מלבד האנשים שבגינם נכתב החוק. למה זה חשוב? למה אנחנו מדברים על זה בכלל? כי לא מזמן, לפני 44 ימים, התהלך במדינת ישראל אדם מתחנת דלק אחת לשנייה, דיבר על יוקר המחיה, דיבר על חינוך חינם מגיל לידה, דיבר על משילות, דיבר על מערכת החינוך, דיבר, דיבר ודיבר, ובסופו של דבר, הגענו לפה, הגענו לרגע הזה שאנחנו חודש וחצי מתעסקים באיך להכשיר לו ממשלה, לא כי זה מאסט וחייבים לעשות את זה, איזה צורך דחוף ביטחוני, לא, הסיבה היחידה שאנחנו עושים את זה היא כי בהסכמים הקואליציוניים זה רשום, והשותפים שלו פשוט לא מאמינים לו. הם אמרו לו בצורה ברורה: אם זה לא קורה לפני הקמת הממשלה, לא תהיה ממשלה. לצערי, לצער המדינה ולצער הרבה מאוד אנשים, נתניהו כל-כך חלש ולחיץ, שאין לו ברירה.

הוא חייב לומר להם כן. הוא מתראיין יפה מאוד באנגלית ואומר את ההפך, אבל מה לעשות, אנחנו שומעים אותו, ובין הראיונות באנגלית לבין המעשים בפועל,תהום עמוקה. הוא דיבר על זה שלא צריך לגעת בחוק הנכד, ואז השותפים שלו עשו שריר ופתאום נולדה ועדה שדנה בנושא, הוא דיבר על זה שלא יחלקו את צה"ל, והינה, אנחנו יושבים היום בוועדה ויושב שם שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר חבר הכנסת איזנקוט ובכירים, והם אומרים: זה בדיוק מה שיקרה, זה בדיוק לחלק את הצבא ולהפריד בין קצין לקצין בפורום מטכ"ל, הוא דיבר על משילות, ואנחנו שומעים את מפכ"ל המשטרה, את הקצינים הבכירים וייעוץ משפטי, כל מי שמבין משהו במשטרה,

הפקודה שמבקש בן גביר לחוקק תעשה בדיוק ההפך, כי יש משמעות למשטרה של מדינת ישראל, המשטרה של כולנו. היום, כשאתה רואה שוטר ואתה רואה את המדים, אתה רואה את דגל ישראל, אתה מבין שהוא פועל מכוח חוק ואתה יודע שהוא יתנהג בצורה שוויונית לכולם,

אחרי שהחוק הזה יחוקק, כשאתה תראה את אותו שוטר באותם מדים, אתה כבר תבין שהוא פועל במשטרת בן גביר, ואז אתה כבר לא תבין למה הוא הגיע. אתה לא תבין אם הוא הגיע כי זה מה שהוא אמור לעשות, או שהוא הגיע כי בן גביר שלח אותו. זו הסכנה האמיתית גם למשטרת ישראל וגם לדמוקרטיה. החוק הזה יחליש אותה עד כדי סכנה אמיתית. החוקים האלה הם חוקים שהכנסת הזאת כולה צריכה להגיד עליהם: עד כאן. אני מציע פה לראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו כטיפ חינם ממני: תקבע תאריך להשבעת הממשלה. תגיד: חבר'ה, לא נותן את מה שאתם רוצים, ובוא נראה מי לא יבוא. מה כבר יקרה? הם לא יבוא להשבעה? אדוני היו"ר, הם יבואו להשבעה.

תודה לחבר הכנסת רון כץ, רק אנא אל תיקח ממני את הסמכויות. מציע. הסמכות לקבוע את תאריך השבעת הממשלה היא של היושב-ראש.

אבל זה בסדר גמור. הכוונה ברורה. אני מזמין את חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מה שמוכיח שההמתנה משתלמת.

חבריי חברי הכנסת,

אני רוצה לברך אותך על הבחירה המחודשת. לעולם אזכור כי אתה השבעת אותי לראשונה כחבר כנסת בכנסת העשרים-ושלוש מהדוכן הזה.

אני הגעתי עכשיו לכאן מישיבה של ועדת הכספים, ובוועדה דיברנו בין היתר על כבודה של הכנסת. אני חושב שהצעת החוק המוצעת איננה מכבדת את הכנסת. הצעת החוק מבקשת בין היתר להכשיר עבריין סדרתי לתפקיד שר בממשלה ישראל. אני לא יודע כיצד אני יכול להסביר לבנות שלי איך אנחנו עושים את זה, כיצד אנחנו מורידים את הרף הערכי, המוסרי, לנבחרי הציבור. בקדנציה הקודמת הייתי מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, ושמעתי רבות את חברי האופוזיציה היוצאת מלינים על יוקר המחיה, על משבר הדיור ועל קצבאות הזקנה, והייתי מצפה שהחוקים הראשונים שהם יציעו כשהם חוזרים לשלטון יהיו בהקשר לצרכים של אזרחי מדינת ישראל. אנחנו רואים את ההפך,

שמתייחס לפוליטיקאים, לצרכים של פוליטיקאים. יתרה מזאת, לצרכים של פוליטיקאים מושחתים. הגיע הזמן, חבריי,

נתחיל לטפל באזרחים שלנו. אנחנו חודש וחצי אחרי הבחירות. סיפרו לנו על קואליציה הכי הומוגנית, הכי מאוחדת בתולדות המדינה, ימין מלא מלא על-מלא על-מלא. אנחנו חודש וחצי אחרי, ואנחנו שורפים פה שעות וימים על חוקים שבאמת, אבל באמת, לא ישפרו לאף אזרח ישראלי את היום-יום שלו, אולי למעט חבר הכנסת דרעי ואולי לעוד מספר בודד של חברים בבית הזה, ולא מעבר לכך. אני חושב שהגיע הזמן שהממשלה, שתקום כנראה בשבועות הקרובים, תתחיל לחשוב טיפה,

גם על האנשים שהצביעו לה. אני רואה בסקרים האחרונים שגם אנשים שהצביעו לליכוד, לא תומכים ולא מרוצים היום מהמהלכים של הקואליציה הנכנסת. זה קורה רק בגלל שראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, הוא הכי חלש והכי סחיט

אני מאוד מקווה שאחרי הימים העצובים האלה שעוברת כנסת ישראל, אנחנו ביחד עם מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית נצליח להגיע לימים טובים יותר.

תודה רבה לחבר הכנסת ולדימיר בליאק. חבר הכנסת ווליד טאהא, אני קיבלתי את המכתב שלך, ואני עושה מאמץ גדול למצוא הסדר שיאפשר באמת להיענות למה שמבוקש בו, ואני מקווה שכך אכן יהיה בסופו של עניין. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ערב טוב. אדוני היושב-ראש, ראשית, ברכות על בחירתך לתפקיד יושב-ראש הכנסת.

אני מנצלת את ההזדמנות גם להודות ליושב-ראש היוצא, חבר הכנסת מיקי לוי, שבתקופה הקצרה מאז שהגעתי לכנסת, הוא גרם לי להרגיש בבית. אז אני רוצה להודות למיקי. בחירתו של יושב-ראש זמני לכנסת בטרם הושבעה הממשלה החדשה נועדה, לצערי, לקדם במהלך בזק חוקים דחופים וחשובים, לכאורה, אך בפועל הם חוקים הרסניים שיפגעו בצה"ל, במשטרה ובאמון הציבור. חוק שיביא לפוליטיזציה של המשטרה, חוק לניפוח מספר השרים, שמשמעו דה פקטו הוספת משרדי ממשלה ובזבוז כספי ציבור, חוק שמטרתו לנהוג בעריצות כלפי חברי סיעה שחשים שמפלגתם,

איבדה את הדרך. ולבסוף, חוק פרסונלי שבא להכשיר את מינויו של חבר הכנסת אריה דרעי לשר. ההליך התקין והראוי הוא שבית המחוקקים מחוקק חוקים לתועלת הציבור ולמען ייעול עבודת הממשלה כרשות מבצעת.

אנו עדים להיפוך סמכויות וניצול לרעה של בית המחוקקים. הרשות המבצעת, אפילו טרם השבעתה, כופה על הרשות המחוקקת לחוקק חוקים דרמטיים שכל מטרתם לשרת צרכים קואליציוניים וצרכים אישיים. עבור כל החוקים האלה ביקשו המגישים פטור מחובת הנחה בפני הכנסת, ולא סתם פטור, אלא פטור גורף על כל שלבי החקיקה.

תהיה לנו הזדמנות כאן להעמיק בחוקים, לבחון את משמעותם, לקבל חוות דעת, לקיים דיון ענייני כיאה לבית מחוקקים מכובד. אני מבקשת להתעכב על החוק שמטרתו להכשיר את כהונת חבר הכנסת אריה דרעי כשר כשיר, אותו אריה דרעי שישב בכלא על שוחד, מרמה והפרת אמונים, אותו אריה דרעי שנאלץ לפרוש מהכנסת לפני פחות משנה במסגרת הסדר טיעון בגין עבירות מס שבהן הורשע, אותו אריה דרעי שעליו נכתב בפסק הדין האחרון, ואני מבקשת לצטט: "הודעת ההסדר מלמדת כי הנאשם החליט להתפטר מכנסת ישראל. - - - הנאשם איש ציבור מזה כשנים רבות, מדיר עצמו מעתה מרצון מעיסוק בצורכי ציבור". וציטוט נוסף: "כל החושש מן הנאשם ומפגיעתו בקופה הציבורית ויטען כי קיימת בו מסוכנות בכל הכרוך במשאו ובמתנו בענייני ממון, הרבים או היחיד, יוכל למצוא מנוח לחשש זה ולומר בוודאות כי הנאשם לא ייגע עוד בצורכי ציבור הכורכים בתוכם עיסוק כלכלי, וזאת בשל התרחקותו מהזירה הציבורית". והינה, את אשר יגורנו בא לנו, העבריין המורשע חוזר לזירת הפשע הציבורית ומקבל את מפתחות משרד הפנים, משרד הבריאות, ובהמשך, אללי, גם משרד האוצר, כאמון על הקופה הציבורית. גישה ישירה לא רק לקערת החלב, כי אם למחסן השמנת.

כי נתניהו החלש והסחיט נכנע לשותפיו הטבעיים שאינם יודעים שובע, והכול על חשבון הציבור. אדוני היושב-ראש, שמך יצא לפניך כפוליטיקאי מנוסה ואמין. אני תקווה שלא תיתן יד לקנוניה זאת.

תודה רבה לחברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, ואני מזמין את חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתם מכירים את הדקלום שמדקלמים לילדים קטנים, "סבתא בישלה דייסה"? אז אצלנו בכנסת חבר הכנסת נתניהו בישל דייסה של קואליציה ורשימה של פוליטיקאים תאבי משרות ושררה. הם כולם רוצים להיות שרים. להיות סתם חבר כנסת כבר לא שווה. אוי ואבוי לנתניהו אם מישהו מהמפלגות שסוחטות אותו עד תום יישאר בלי כלום. הוא יודע את זה היטב. ממשלת הימין מלא מלא הולכת להצטיין במלא מלא שרים אולי חסרי משמעות ומעש. מי שלא קיבל תואר שר

שר במשרד של שר. זאת המצאה, קומבינה כזאת, קונץ, פטנט, של סתימת פיות פוליטית. פעם קראו לזה "שר ללא תיק", וגם לזה יש הגבלה, הגבלה למינימום.

לאור התיקים הפליליים שמרחפים מעל לאישים פוליטיים רבים בימין, זה נשמע קצת בעייתי.

קוראים לזה: שר במשרד השר ל-. ואת זה אפשר לחלק בלי הכרה. כמספר השרים, מספר השרים במשרדי השרים. איך אמרתי בהתחלה? נתניהו בישל דייסה. הוא מחלק אותה לכל מי שלוחץ עליו. ומי ישלם את המחיר הכלכלי של הדייסה? מי יישא בנטל של הקומבינות הרעות הללו?

רבה לחברת הכנסת טטיאנה מזרסקי על קורס מזורז בהעברת מסר חד ובזמן קצר. תודה. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה.

יושב-ראש הישיבה, אני אתחיל רק ככה בלציין משהו.

כשנכנסתי לכנסת, אז בימים הראשונים הייתי בשוק טוטאלי מהשיח בוועדות, מהסגנון הנמוך, ואני לא שוכחת שכשאלתי: למה ככה? אז אמרו לי: תתרגלי. ולא, אני לא אמורה להתרגל לזה. בדיוק ההפך. לא צריכים להתרגל לא לסגנון הזה ולא לשיח הזה. היום פשוט שמעתי אחד מחברי הכנסת אומר לחברת כנסת אחרת "גזגזי". אפילו אם הבן שלי היה מדבר ככה הוא היה חוטף ממני על הראש. - - - מה פירוש המילה גזגזי?

גזגזי זה מהמילה גז, תני גז, סעי. זה סלנג שהוא לא ראוי לכנסת. מה, זה לא מתאים. אז אני לא אומרת, אני מדברת באופן כללי. כשאמרו לי: תתרגלי, אז אמרתי: לא, לא צריך להתרגל לזה. זה לא נכון שצריך להתרגל לזה.

ולענייננו, כבר שלושה ימים אנחנו דנים כאן סביב השעון על ארבעה חוקים. מה רע - - - אלמוג, אני אסביר לך בחדר עישון. חכה לי בחדר עישון, אני אסביר לך.

זה שני באר שבעים, והיושב-ראש שמנהל אותם גם באר שבעי.

בגלל זה אמרתי לו: חכה לי בחדר עישון, אני באה לדבר על זה. ארבעה חוקים שהבית הזה רוצה לאשר עוד לפני הקמת הממשלה. האם מדובר בחוקים דחופים? בהולים? האם מדובר בחוקים שבלעדיהם לא ניתן להקים ממשלה? התשובה היא לא. מדובר בהצעות אי-אימון בממשלה הנרקמת. אבל להבדיל, את הצעת האי-אמון מגישים השותפים עצמם כנגד עצמם. מדובר בחקיקת בזק שכל מטרתה להרגיע את השותפים, שאף אחד מהם לא סומך על השני. אבל מי מפסיד מחקיקות אלה? מה המחיר של חקיקת בזק?

יושבי הבית הזה, חלה עלינו החובה להוות דוגמה ומופת להתנהלות ישרה, הגונה ושווה, הרבה יותר מכל אזרח אחר. אם בביתי הפרטי אני מקפידה כל הזמן לשים לב לדבריי ומעשיי כי עליי לשמש דוגמה לבן שלי, אז בטח עלינו, נבחרי הציבור, הציבור משלם לנו את המשכורת, חלה עלינו החובה להיות מודעים למעשים שלנו, לדברים שאנחנו אומרים ולדרך שבה אנו נוהגים, בטח ובטח בכספי הציבור ובחוקים שישפיעו באופן ישיר על חיי הציבור. לכן העברה מהירה של חוקים כל-כך משמעותיים - - הוספתי לך דקה, כי הפרענו לך. - - שישפיעו על חיי כולנו, היא סכנה גדולה גם להמשך. מה אמורים לחשוב אזרחי ישראל אם כנסת ישראל רוצה לכופף חוק לטובת מי שהורשע, ולא בפעם הראשונה? למה אנחנו כן, והם לא? למה אנחנו יכולים לקבל את ההקלה הזו? הרי היום בכל עבודה הכי פשוטה בשכר מינימום נדרשת תעודת יושר מהמשטרה.

כבר לא. למה אנחנו לא, והם כן? האם אנחנו יותר טובים מהאזרחים שבחרו בנו? האם אנחנו יותר טובים מהאזרחים שאותם אנו אמורים לשרת?

האם לא ראוי שהסטנדרטים של חברי הכנסת ונבחרי הציבור יעלו במקום שירדו? האם גם את זה ננרמל? כל אחת מהחקיקות שהוגשו ראויה, וחשוב שייערך עליה דיון מעמיק, מקצועי ורציני, ולא מחטף באמצע הלילה. עכשיו, ניצחתם בבחירות, הכול טוב ויפה. תקימו ממשלה, תתמודדו עם החשדות שלכם אחד בשני - - תודה רבה.

- - ואז תעבירו. הציבור יהיה זה שישפוט.

תודה רבה לך. השרה אורית,

תודה, היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים כאן בתהליך של בליץ של חקיקה חודש וחצי אחרי הבחירות, ואני רוצה להזכיר לכולנו איפה התחלנו: התחלנו מממשלה שהודיעה לכולם שיטפלו ביוקר המחיה, יטפלו בחינוך חינם, יטפלו בנושאים מהותיים, יעזרו לציבור, יקפיאו חשמל, יקפיאו ארנונות. אני רוצה לצטט מסרטון של ראש הממשלה המיועד נתניהו, שממש חימם לי את הלב בזמן הבחירות, כי כשרה בממשלה שלו ניסיתי לקדם את הנושא של חינוך חינם, ולא הצלחתי. ביבי, זה סרטון בחירות: איך קוראים לך? האישה: ליזה.

ואיך קוראים לדבר היפה הזה, הילדה? האישה עונה: טליה. ביבי: בת כמה היא?

שבעה חודשים. נתניהו: אז למה היא לא באיזה גנון? האישה: המחירים יקרים, לא שווה לי לשים אותה בגן. נתניהו: למה? האישה: כל הכסף שלי הולך על הגן אם אני אצא לעבוד. אומר לה ביבי נתניהו: תגידי לי, ליזה, כמה עולה לך לשלוח את טליה לפעוטון? האישה עונה לו: אצלנו 3,000 שקלים. ביבי מחשב ואומר לה: ואוו, זה 36,000 שקלים בשנה. האישה: נכון, וזה גם יכול להגיע ל-4,000 ו-5,000 באזורים אחרים. ביבי: אני הולך לפתור לך את הבעיה הזו, משום שאני שומע את זה מהמון זוגות צעירים. אנחנו הולכים לעשות חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש. האישה: איך בדיוק? ביבי: הכסף יגיע מהמיסים, מהגז, את הולכת לעבוד. האישה: איזה כיף. האישה: למה זה לא קרה עד עכשיו? זה קרה חלקית, אני אשלים את החלק הנוסף הזה. האישה: מדהים.

עולם אחר, עולם אחר. את תחסכי 36,000 כל שנה, ואנחנו נשנה לכל-כך הרבה זוגות צעירים את החיים. אני עומדת כאן, ואני מתביישת בשם האישה הזאת.

הרי אני מנסה לקדם את זה כמה שנים, אתה יודע, חבר הכנסת מרגי,

אם רק בזה תצא זכותי, שסוף-סוף יעשו את זה, אשרינו. חודש וחצי מאז הבחירות, במה מתעסקים? החשמל כבר עולה, הזוגות הצעירים בכלל נאנקים תחת העומס,

אבל הממשלה עדיין לא הושבעה. נכון, אבל זה בהול, זה דחוף. הכרזות אמרו: בכל יום שעובר אנחנו מבזבזים, הציבור קורס. אז מה אנחנו עושים לפני הממשלה הזאת, שכל-כך חיכינו לה, כמו למשיח? היא עושה כרגע בליץ של חקיקה, של כיבודים, של סידורים, של שחיתויות שלא נוגעים לאישה הזאת, טליה או ליזה, בסרטון הזה שהקמפיינרים כתבו בצורה כל-כך יפה ומקצועית.

אנחנו מסדרים לחבר הכנסת דרעי חוק פרסונלי שמודיע לכל הציבור בישראל, לאישה הזאת ולילדה שלה, שהאימא לא יוצאת לעבוד כי אין לה כסף, לא שווה לה לצאת לעבוד כי משלמים למעון, מסדרים לדרעי פטור מנורמה שאומרת: שר לא צריך להיות עם עבירה, שר שעמד מול בית משפט והצהיר בפני השופט: אני גוזר על עצמי הרחקה מהחיים הציבוריים, אנא תקל איתי בעסקת הטיעון - - נא לסיים. - - וכך היה, רק כדי לחזור בדלת הראשית וללמד את הציבור ששווה להיות שקרנים ורמאים, חוק אחר שמפרק את המשטרה, וחוק נוסף שמפרק את משרד הביטחון.

אז אני מבקשת מכולם להתעשת, ואני מאיצה בחברי הקואליציה המסתמנת להתעשת, להקים ממשלה ולעשות מה שהבטיחו, לעבוד עבור הציבור, ולא לחלק כיבודים וסידורים לאנשים עם בעיות פליליות.

תעלה ותבוא חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה.

חברים, אין עליכם. האמת היא שהממשלה המתהווה נראית כמו אסון מתגלגל, אך דבר אחד אי-אפשר לקחת מכם, יצירתיות. עוד לפני שקמה הממשלה הזו היא שוברת שיאי יצירתיות חדשים. זה התחיל בקריעה של משרד החינוך, של אחת היחידות הכי חשובות, שיעבירו אותה לחבר הכנסת אבי מעוז, זה ממשיך בפירוק משרד-העל לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל וחלוקתו לשניים. אם אני זוכרת נכון, גם את משרד ירושלים ומורשת החלטתם לחלק לשניים: אחד לעוצמה יהודית והשני ליהדות התורה. ועכשיו אטרקציה, עכשיו הגענו למשרד הביטחון, משרד הביטחון על הכוונת. אבל בזכות היצירתיות שלכם החלטתם הפעם לא לחלק את המשרד, אלא לחלק את השר. אנחנו מחלקים עכשיו שר בדיוק כמו הקוסמים, הקוסמים מחלקים את האדם לשניים, אתם מחלקים שרים. אבל הקוסמים שומרים על חיי האנשים שהם חותכים, אתם תחתכו שרים, אבל תפגעו בנו. זה קסם שעלול להסתיים בטרגדיה. ונחזור ליצירתיות, כי לתת לשר האוצר להיות אחראי על יחידות בצה"ל שנמצאות בכלל במשרד הביטחון, על זה מגיע לכם פרס ישראל ביצירתיות. האמת היא שעצוב לי על חבר הכנסת יואב גלנט, הוא כל-כך חלם להיות שר הביטחון, והיום, עוד לפני שמונה, כבר מכניסים לו את סמוטריץ' בכוח, ולא סתם נותנים לחתול לשמור על השמנת. הלוא חבר הכנסת סמוטריץ' לא רוצה את המינהל האזרחי ומתאם הפעולות בשטחים כדי לשמור על הביטחון, הוא רוצה אותם כדי לערער את הביטחון של אזרחי ישראל, הוא לא באמת נאמן או סומך על חבר הכנסת גלנט שיהיה מספיק פוליטי, שיהיה מספיק חד-צדדי, ולכן הוא רוצה להעביר אליו את האחריות לא רק על המתנחלים, אלא גם על הפלסטינים. הלוא ממה יש לו לפחד? שר הביטחון המיועד חבר הכנסת גלנט הוא איש ימין, הוא לא הצטרף לאחרונה לשלום עכשיו, אם אני זוכרת טוב. אבל חבר הכנסת סמוטריץ' כנראה מפחד שחבר הכנסת גלנט יחשוב קודם כול על הביטחון, חושש מזה שיהיה שר ביטחון אחראי. רוצה להכשיר עבריינות, רוצה לבצע מהלכים שעלולים להצית את האזור ולהביא השלכות בין-לאומיות קשות, ובחקיקה הזו אתם מאפשרים לו לעשות זאת. כל החקיקה הזו היא חקיקה של חוסר אמון. חבר הכנסת סמוטריק חושש משותפיו בליכוד, שמא - - - סמוטריץ'.

זה אותו חבר כנסת שיעשה את הנזק. שמא יהיו אחראים. הוא רוצה להבטיח שאף אחד לא יפריע לו לקדם את המדיניות הלא-אחראית והמסוכנת שלו.

הוא לא מאמין לכם, ואתם נותנים לו מה שהוא רוצה כי אתם לחוצים וסחיטים, כי רציתם להקים ממשלה בשבועיים, ועוד מעט כבר עוברים חודשיים.

תודה רבה לחברת הכנסת דבי ביטון. יעלה ויבוא חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. האמת היא שהכנתי נושא אחר, אבל ראיתי אותך, ואני רוצה לדבר מהלב, כאדם שהוא חילוני, חבר כנסת בבניין הזה, לאדם שהוא חרדי, שמייצג את מפלגת ש"ס. ההרגשה שלי בבניין הזה ביומיים האחרונים עם כל הנושא של חוק, שאתם קוראים לו חוק דרעי, אנחנו לא קוראים לו חוק דרעי. אנחנו לא קראנו לו חוק דרעי. אתם קוראים לו חוק דרעי. לא, אנחנו לא קוראים לו חוק דרעי בכלל - - כשירות. - - אנחנו מדברים על הבניין הזה. מדברים על כשירותם של השרים.

אבל כשראיתי אותך, אני החלטתי שאני רוצה לדבר אחרת, על דברים אחרים בנושא הזה. ומה אני רוצה לומר? כשמציירים אותי ואת חבריי כאנשים שהולכים להצביע על החוק הזה כי הם שונאי חרדים או נגד חרדים או כל מיני, זה כל-כך לא נכון. מי אמר את זה? אני שומע את זה. אני שומע את זה בכל מקום, אני שומע את זה מהתקשורת. נו, על חשבוני. על חשבוני. אפשר לספר משהו?

כששואלים אותי,

כששואלים אותי מה נשמע אני אומר, תלוי איפה אתה שם את האוזן. אני לא שמעתי, אבל הבדיחה הזו על חשבוני. אז ככה אני שומע. חבר הכנסת מרגי, אתה מכיר אותי וישבנו ודיברנו על נושאים שקרובים לליבי,

חלק מהחברה החרדית, אז אני יכול להעיד על עצמי שאני באמת אוהב את המסורת,

ויותר מזה, אני מעריך מאוד מאוד, ואני אמרתי את זה בכל מקום, את העבודה הפרלמנטרית של חברי הכנסת של ש"ס. אמרתי, ואני חוזר על זה. כשהייתי בקואליציה ואתם הייתם באופוזיציה, ראיתי אתכם נלחמים ומגיעים לוועדות, מה שחברי הכנסת של הליכוד לא עשו, אתם עשיתם, ועל זה אני מעריך אתכם, אחד-אחד. מעבר לזה רשמתי לי פה איזה נקודה שאני רוצה לציין: אני נלחמתי עבור הזכויות של הילדים החרדים בנושאים של הספורט, מה שלא עשו אחרים. אני זוכר, אני סיפרתי את זה עכשיו לינון אזולאי, אני זוכר שלפני כמה חודשים הצלחתי לעזור לבחור בשם מיקי חייט לקדם את הנושא של הקפוארה, והגענו לאולם של 500 ילדים שעוסקים בקפוארה בעולם החרדי. אתה לא מבין איך זה מילא אותי, אז בנקודה הזאת אני חושב שהצלחנו. אני מקדם את הנושא של פרויקט לימוד שחייה, ואתה יודע, זה לכל ילד במדינת ישראל, גם בחברה החרדית וגם בדואים וגם ערבים, שכל ילד ילמד לשחות. אני קידמתי, ואני מקדם, ואני חושב שצריך לפתוח הרבה יותר חופים מוכרזים גם לחברה החרדית וגם לחברה החילונית, כי יש מחסור אדיר בחופי רחצה במדינת ישראל. כשאני מסתכל על המכלול של העשייה שלי ושל חבריי יחד עם חברי כנסת מש"ס ומאגודה, מהחברה החרדית, אני עומד פה ואני אומר: אנחנו חברי הכנסת שהיינו בקואליציה, שפעלנו יום-יום בוועדות, עשינו כל-כך הרבה למען הילדים ולמען אנשים בחברה החרדית, וחשוב לי להגיד את זה, כדי שלא יראו אותנו כאנשים שמתייגים ומטרגטים איזושהי חברה. רגע, עוד משפט. לא, אני רוצה להוסיף על חשבוני.

הזמן כבר עבר מזמן. בכל פעם שאני מופיע בפני תלמידים,

אני מקפיד בקנאות להציג להם את הכנסת האחרת, את שיתופי הפעולה שיש פה, את החברויות שיש פה.

ולפעמים אנחנו גוזלים את זה מהציבור. אבל חשוב שהציבור ידע, מעבר לוויכוח הפוליטי, שהוא לגיטימי,

שיש פה שיתופי פעולה חיוביים בין כל השותפים וחלקי הבית. אני אתן לך דוגמה: ישבתי עם הרב גפני שעות היום על חוק הפיצול של חברי הכנסת, הוא כיושב-ראש הוועדה ניהל את החוק הזה, ובכל הסתייגות שהייתה לי דיברתי על נושאים, אתה יודע מה אני מקדם.

והגעתי לנושא של האולמות בבתי הספר, ונמצאת פה שרת החינוך יפעת שאשא ביטון,ואמרתי לו: תשמע, זה לא ייתכן - - - אולמות הספורט הם לא אצלה, זה האבסורד. התקציב שלהם נמצא בתרבות.

בגלל זה - - - בתרבות. בגלל זה טוב שהיא נמצאת פה, כי זה אבסורד שבשנת 2022 מעל 50% מבתי הספר במדינת ישראל,

ילדים ב-40 מעלות חום עושים ספורט. זה לא אצלה, זה לא במשרד החינוך.

אז כשדיברתי עם גפני אמרתי לו: גפני,

חייבים לעשות חקיקה. כשבונים בית ספר, זה תקציבי, בונים את בית הספר עם אולם ספורט. לא ייתכן שיבנו את בית הספר, ואז ראש העיר צריך להפוך עולמות. אתה יודע מה יקרה? לא יבנו בתי ספר בגלל זה. - - - אומר: אני רציתי שיחברו, ובינתיים הממשלה הזאת שמתהווה רק מפרקת, כי הוא גם יושב בתוך משרד החינוך,

בגלל זה חשוב לי שגם חבר הכנסת מרגי נמצא פה, ודיברתי עם גפני, ואת,

מבינה את הנושא הזה. זה דבר שצריכים לתקן. המשפט האחרון שאני רוצה לומר: אנחנו לא נגד החוק הזה בגלל אדם כזה או אחר, אנחנו נגד שבבניין הזה ישבו אנשים שמואשמים והורשעו בעבירות, ולא מגיע להם להיות פה. אנחנו צריכים להציג בפני עם ישראל אנשים נקיים,

אנשי עשייה שרוצים לפעול לעם ישראל, לא משנה אם זה חרדים או ערבים או חילונים, באופן נקי, שיאמינו לנו שאנחנו באמת נקיים. תודה רבה לך על הזמן הזה, אדוני, ותודה רבה לכולם.

תודה רבה לחבר הכנסת סימון דוידסון. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה. סימון, ממתי אתה כזה גבוה? אני אאפס לך. או שאני מאבד פה גובה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שאני רוב היום בוועדת הפנים בתיקון,

של השר המיועד, חבר הכנסת בן גביר. תהיה לנו עוד הזדמנות לדבר על הטרלול וחוסר המקצועיות שאופפים את כל החוק הזה, אבל עכשיו רציתי לדבר איתכם על משהו שהיה אתמול בכינוס למאבק בשחיתות, שגם חבר הכנסת גדי איזנקוט - - - חשבתי שתדבר על המונדיאל. יהיה זמן גם למונדיאל.

ואחר כך אני ממשיך עם השאר. יואב סגלוביץ' וחברת הכנסת אפרת רייטן הובילו, ונאמרה שם, אם אתה זוכר, חבר הכנסת איזנקוט איזה אנלוגיה מעניינת על עולם הכדורגל.

כן. אז אמרתי, זה משהו שחייבים לומר גם במליאה, למרות שלפי מה שראיתי, זה חרך גם את הרשת.

מי שנתן את האנלוגיה הוא בחור, בחמש דקות שיצא לי לראות אותו, סופר מבריק. לדעתי, לתת אנלוגיה זה עושה שכל באופן הכי ישיר למצב המטורלל שאנחנו נמצאים בו. ולמה אני אומר מטורלל? בואו, אני אתן לכם את האנלוגיה, מקווה שאני אעשה את זה במימיקות ובפרפרזות הראויות, כי יש לזה משמעות. אז ד"ר עידו באום אמר את הדברים האלו. הוא נולד ב-1970. 1970 גם הייתה השנה היחידה שבה נבחרת ישראל העפילה למונדיאל. ועולה השאלה: למה אנחנו כנבחרת ישראל לא מצליחים להעפיל שוב? רמז מטרים: זה לא כי אין אולמות ספורט בבתי ספר.

הקואליציה החדשה תבוא ותגיד שיש לזה שתי תשובות: הראשונה היא השופטים, והשנייה היא החוקים. אז עולה להם המחשבה שצריך לשנות אותם. בעולם הכדורגל יש את הכרטיס הצהוב, ואיך אנחנו יודעים על איזה עבירה יש כרטיס צהוב? הרי אין קווים מנחים. זה דחיפה קטנה? זה דחיפה ממש רצינית? זה דחיפה שמובילה לנפילה? יש לנו פה עבירה שהיא קצת עמומה ולא ממש ברורה, ולכן צריך לבטל אותה.

בואו נבטל את כל הכרטיסים הצהובים, אין יותר כרטיסים צהובים. והכרטיס האדום? מי הוא באמת כבוד השופט שבכוחו להוציא שחקן שהמאמן מינה, שם בהרכב כדי שהוא יתאמן כל השבוע, מי הסמיך אותו בכלל לזה? אז בואו נעשה כזה דבר, קבוצת האוהדים הכי גדולה על המגרש היא זו שתחליט לעקוף את סמכותו של השופט,

אם השופט מחליט להוציא לשחקן כרטיס אדום, האוהדים יוכלו להחזיר אותו. נשמע כמו, אני מסיים, ראיתי את הסימן. אז אם השופט מחליט להוציא את השחקן עם הכרטיס האדום, האוהדים יוכלו להחזיר אותו. כשהבטחת לעצמך שייקח דקה, ידעתי שזה לא ייקח דקה. עוד לא היה אחד שהבטיח, לפעמים כשלא מבטיחים יוצא לסיים לפני הזמן. לא היה אחד שהבטיח - - - לכן אתה יושב בכיסא שאתה יושב, ואני פה בקושי יודע לאיפה מרימים או מורידים את זה.

תודה. אז זה נשמע כמו פתרון מצוין, לא?

יש עדיין איזה בחור, שופט, ששורק ורץ ומפריע לשחקנים. אז בוא נחליט שלפני תחילת המשחק המאמן ימנה פורום אוהדים שהם יחליטו בעצמם מי יהיה השופט, וככה, חברי חבר הכנסת סימון, יהיה שופט שלא יפריע ויתנהג יפה על המגרש. ואם הוא לא יתנהג יפה, הוא יודע בדיוק מה יקרה לו. אז כבוד היושב-ראש וחברי כנסת נכבדים, האם אתם תבואו למשחק כזה של נבחרת ישראל כשאלה הם החוקים? אני לא בטוח בכלל שמישהו ירצה לשחק נגדנו, בטח ובטח מי ייקח אותנו ככה למונדיאל. ארגוני הכדורגל הבין-לאומיים יקבלו אותנו? מי בכלל ירצה לאמן נבחרת שכזאת?

חבריי חברי הכנסת - - נא לסכם. - - זה מה שהקואליציה המתגברת רוצה לעשות: לשנות את החוקים מהיסוד, כי זה קל. אבל חברים, מה יהיו ההשלכות?

תודה רבה לחבר הכנסת נאור שירי. יעלה ויבוא חבר הכנסת גדי איזנקוט.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אזכור מי היה היו"ר שישב בהופעת הבכורה שלי. אוהו, ואני לא ידעתי, אז הכבוד הוא לי.

אני מבקש לדבר על הצעת החוק בדבר שר נוסף.

אתה יודע שיש נוהג, אני מקווה שישמרו עליו, כי כמעט הכול כבר לא שומרים, שלא קוראים קריאות ביניים בנאום הראשון של חבר הכנסת. לא נראה לי שיש מי. אז אני מבקש לא להפריע. מקסימום יהיו מחיאות כפיים. הפעם לא - - - אני מבקש,

לדבר על הצעת חוק-יסוד: הממשלה בדבר השר הנוסף והסמכות שאמורה לעבור אליו, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, המינהל האזרחי, בהמשך להחלטה המסתמנת להעביר אחריות, שנשמעת באוזניי כהחלטה מוזרה ביותר, ואני אומר את זה כאחד ששירת כמפקד גדוד ביהודה ושומרון, מפקד חטיבה ביהודה ושומרון ומפקד יהודה ושומרון, עם ניסיון ארוך שנים בלחימה בטרור ובאזור הזה. כידוע לכם, במשך 55 שנים צה"ל נמצא בנעלי הריבון ביהודה ושומרון, משימה שהוא לא בחר, משימה מורכבת מאוד לצבא ודי לא טבעית, ועושה אותה בהצלחה רבה, ומאפשר ביטחון, תחושת ביטחון, לאורך שנים. ההחלטה המסתמנת, של החלשה ופיצול המערכות, בעיניי מעוררת דאגה ומבשרת רע. במשך שנים ארוכות צה"ל ושב"כ פועלים בעמימות גדולה בזירה הפלסטינית, ובעיקר ביהודה ושומרון. היעדר אסטרטגיה ברורה, היעדר חזון, מה שמקשה מאוד על הפעילות ומה שמלמד על החיוניות והצורך לשמור על הסמכות והאחריות ולקבל החלטות מושכלות ולא החלטות שנוגעות כתוצאה מדחק פוליטי. החוק שאמור לאפשר סחר פוליטי במרכיבי פעולה אסטרטגית מסכן את היכולות לספק ביטחון ותחושת ביטחון, גם לאכוף חוק וסדר ולממש את האחריות של צה"ל ביהודה ושומרון, ובעיקר לספק לדרג הפוליטי, הדרג המדיני, במדינת ישראל את היכולת לקבל החלטות אסטרטגיות מתוך עמדת כוח. אני חושב שבימים האלה זה מקבל משנה חשיבות. לא צריך להיות אסטרטג גדול כדי להבין את המציאות המורכבת מאוד, הטעונה מאוד, הנפיצה מאוד בזירה הפלסטינית, ודי להביט לילה-לילה בחדשות ולראות שפעולות פשוטות שנעשו בעבר מלוות היום בהרבה מאוד כוח, בהפעלת אש, מה שמלמד על המציאות המאוד-מורכבת. לכן אני מציע לא להמר, בהנחה שכולנו שותפים לרצון שצה"ל ימשיך לפעול ביעילות ביהודה ושומרון ויממש את המשימה שניתנה לו, אני קורא לממשלה העתידית להימנע מצעדים פוליטיים קצרי טווח, קצרי רואי לטעמי, ושיעבוד ביטחון מדינת ישראל. אני קורא לעצור את היוזמה המאוד-מסוכנת בגלל דחק פוליטי ולקבל החלטות נכונות לביטחון ישראל, לעתיד הביטחון והתושבים שיסבלו סבל רב אם ההחלטות האלה יתקבלו.

תודה רבה לחבר הכנסת גדי איזנקוט. תעלה ותבוא השרה שאשא ביטון, שרת החינוך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתה יודע, אדוני היושב-ראש, אלה ימים עצובים מבחינתי כאן, בכנסת ישראל. אומנם אנחנו אחרי בחירות, רגע לפני כינונה של ממשלה חדשה, והיה נדמה שרוצים להקים כאן ממשלה מהר, כדי לדאוג לציבור במדינת ישראל, לטפל בכל הבעיות הבוערות שיש, שהממשלה היוצאת התחילה לטפל בהן. אנחנו מוצאים את עצמנו כאן בבליץ של חקיקה שאין בו שום דבר שמדבר על טובת הציבור או על טובת המדינה.

אנחנו רואים כאן עניינים פרסונליים, אנחנו רואים כאן חוקים שמורידים את רף המוסריות. כל מה שאנחנו מדברים כל הזמן על דוגמה אישית וכמה זה מחייב אותנו כשאנחנו נמצאים כאן, לתת את ה-modeling הנכון, והינה פתאום אנחנו כאן, מהבית הזה, מורידים מסר לעם שאנחנו מורידים את הרף, שזה בסדר להיות מורשע וזה בסדר להיות מושחת. אבל אז אני מסתכלת על איך מרכיבים את הממשלה הזאת, ואני שואלת את עצמי למה אני מתפלאת בכלל. אם לוקחים את משרד החינוך ומפרקים אותו, מפרקים אותו לגורמים, הוא לא באמת מהווה איזשהו ערך אצל מי שמרכיב את הממשלה היום, אז מה אני מצפה בכלל? אז על איזה מוסר אני מדברת ועל איזה מסרים אני מדברת כשאני מסתכלת על הציבור? על הדבר הזה דיברנו רבות בימים האחרונים. מה שהפריע לי היום בדיונים, אדוני היושב-ראש, זה גם הסגנון,

זה דברים חדשים שלא הכרנו. לפני רגע אמרת לחבר הכנסת איזנקוט: יש כאן נוהג בבית הזה, ואני מקווה שהוא יישאר. גם אני באמת מקווה שאחרי הימים האלה אולי יתעשתו כאן, ומה שהיה נהוג בבית המכבד והמכובד הזה יישמר ויישאר, אם זה סגנון השיח, ואם זה הפנייה שיש לנו אחד כלפי השני, אם זו היכולת שלנו לאפשר לכל מי שנמצא כאן,

גם אם הוא לא בדעתי ואני לא מסכימה איתו, להשמיע את קולו ולכבד את מה שהוא אומר ולנהל כאן שיח רציני ואמיתי, כי בסוף כולנו, לא משנה מאיזה צד אנחנו, כולנו כאן כדי לשרת את הציבור שמצפה מאיתנו את זה. וזה לא משהו שקורה, אדוני היושב-ראש. שיח נמוך,

מזלזל.

הרגשתי היום כאילו הפכו את הכנסת לשכונה אחת גדולה, סליחה על הביטוי הזה. אתה יודע שאני בדרך כלל לא מתבטאת ככה, אבל זה מה שהרגשתי. והכי הכי מטריד, וצריך להטריד פה את כולם, זה שכל פעם אנחנו מעירים או מבקשים "רגע, בואו ננמיך את הטון", אז אומרים: היי, העם אמר את דברו, אנחנו הרוב, אנחנו נחליט.

העם אמר את דברו, ואנחנו מכבדים את מה שהעם ביקש ובחר, אבל חברים, בסוף אנחנו צריכים לזכור שגם מעריצות הרוב, ויש מונח כזה בדמוקרטיה, גם מעריצות הרוב אנחנו צריכים להישמר כדי שאנחנו לא נאבד את הדמוקרטיה.

ומשפט אחד לסיכום שלא קשור למה שמתנהל כאן בימים האחרונים,

היום הוא יום המורה במדינת ישראל, היום הוא היום שבו אנחנו מוקירים את כל עובדות ועובדי ההוראה במדינת ישראל, אנשים יקרים שנמצאים במציאות ובמערכת שנמצאות במשבר שהלך והתהווה בשנים האחרונות. בשנה האחרונה עשינו הרבה מאוד צעדים כדי לחזק את עובדות ועובדי ההוראה. אם זאת המלחמה על שכר המורים שצריך להמשיך גם לגבי המורים של חטיבות עליונות, ואם זה צעדים שייתנו להם אוטונומיה ויאפשרו להם להגשים את החזון החינוכי שלהם, ואם זאת התחדשות הלמידה, ואם זה הרבה מאוד תהליכים שהתחלנו וצריך להשלים. אני מקווה שהמהלכים שקורים היום בהרכבת הממשלה לא יפריעו למערכת להמשיך ולהבריא את עצמה, להמשיך ולהוביל את התהליכים שאנחנו התחלנו. ואפרופו עוד שר במשרד החינוך, כמו עוד שר במשרד הביטחון, ושם יש השלכות, אגב, שקשורות גם בחיי אדם, גם במערכת החינוך זה הביטחון הלאומי שלנו, וגם על המערכת הזו אנחנו צריכים לשמור מכל משמר. אני מקווה שלפחות את הדבר הקטן הזה ישמרו.

השר חילי טרופר, איננו, חבר הכנסת ואליד אל הואשלה, איננו. חבר הכנסת מתן כהנא. אדוני היושב-ראש, יש לי בעיה. אתה יודע מה הבעיה שלי עכשיו? מצד אחד, אותך אני מאוד אוהב

- - ומצד שני, אני צריך עכשיו לתקוף את - - - יושב פה חבר הכנסת שמסוגל, קשה לפעמים, לשמוע הכול. בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשותך. רגע, מה, עוד לא התחלתי. בסדר. אנחנו הולכים לעשות שני דברים פה, ולכל אחד מהם צריך שלוש שעות,

אבל בעצם אני אדבר רגע על החוק הפרסונלי של ראש מפלגתך. אנחנו הולכים עכשיו לעשות שינוי חוקתי, בעצם בחוקה שאין, את הדבר הכי קרוב לחוקה שיש לנו אנחנו הולכים לשנות לצורך פרסונלי כדי להכשיר כהונה, כמו שאמרה פה השרה שאשא ביטון, להוריד את הרף הערכי והמוסרי שנדרש משר בממשלת ישראל, ובעצם כדי לאפשר למנות עבריין סדרתי לתפקיד שר בממשלת ישראל בהליך חפוז אחרי פטורים מחובת הנחה, שינוי חוקתי בהצעת חוק פרטית. זה דבר פשוט לא מתקבל על הדעת, וכל זה שוב כדי להנמיך את הרף למצב שבו מישהו שכבר פעמיים נכשל בפלילים יוכל לשרת כשר. עכשיו אני רוצה להקריא כמה דברים גם על אמירות של חבריך לקואליציה המתגבשת לגבי מה הם חושבים על חקיקת חוקים פרסונליים. אז דבר ראשון הם אומרים: "חקיקה לא יכולה להיות רטרואקטיבית, היא תהפוך כך לפרסונלית, ויש סיכוי גבוה מאוד שתיפסל בבג"ץ" כך הזהיר לפני שנה חברנו מיקי זוהר.

"על מי אתם עובדים? מה אתם עושים? משעמם לכם?" תקף חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד. כל זה מתוך כתבה בדה מרקר. אמיר אוחנה שהיה שר המשפטים, "הצעת החוק הזאת אינה פרסונלית? יבוא יום שהציבור יתבייש בכם ויקיא אתכם על הפיגוע בדמוקרטיה שאתם מנסים לחולל"; פיגוע בדמוקרטיה על חקיקה פרסונלית. ויואב קיש, חברי מהטייסת: "שנה שלמה לא פעלתם בנושא, כי ידעתם שזה חוק פרסונלי שמסוכן לדמוקרטיה".

עוד ועוד אמירות על חקיקות פרסונליות, וכמה זה רע, וכמה זה דבר שהורס את מדינת ישראל. ועכשיו, כאילו כלום. חקיקה פרסונלית, טורבו-פרסונלית. אני אומר לך, האופן שבו חברי סיעתך התייחסו אליי בשנה וחצי האחרונות מאוד הפריע לי. ניסו לטפול עליי עלילות שאני הורס היהדות, משמיד היהדות. הדברים האלה הונהגו על ידי ראש מפלגתך, ולכן אני מרגיש נוח גם להקריא דברים שהשופטים כתבו עליו: "דרעי החל לקחת שוחד מעת מינויו כעוזר לשר הפנים, המשיך בכך לאורך ימים ושנים גם במהלך כהונותיו הרמות כמנכ"ל משרד הפנים וכשר הפנים. הבאתו לדין בעודו מכהן כשר בממשלת ישראל והרשעתו בלקיחת שוחד, הטביעו חותם קשה על מערכת הציבור בישראל. אין מדובר בכישלון בודד של אדם צעיר שזה עתה נחשף למנעמי השלטון, אלא במי שהתמיד באורח חיים המיוסד על אדני שוחד. דרעי לקח שוחד בהזדמנויות רבות ובדרכים שונות במשך תקופה בת חמש שנים". אבל זה לא הוגן מה שאתה עושה, כי הוא שילם את חובו בראש מורם. אני מבין, וכבר נגמר הזמן,

אם היה משלם את חובו, ומה שנקרא - - - שילם את חובו לחברה טבין ותקילין כשאחרים לא שילמו, בתקופות שאחרים לא שילמו. ידידי חבר הכנסת מרגי, אם היה משלם את חובו ונעלם מהאופק הציבורי,

למה שייעלם? הציבור רוצה אותו. זו הדמוקרטיה. הציבור רוצה אותו. הציבור פעם אחר פעם - - - אבל הוא בחר לחזור, ושוב מסתבך בפלילים.

אז כנראה זה סדרתי. ואת הדבר הזה אנחנו עכשיו מנסים להחזיר בחקיקה פרסונלית. וזה דבר רע מאוד, אדוני.

חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת. סגן השר אלון שוסטר,

אדוני. חברי היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני דווקא רוצה לומר איפה אין בעיה בחקיקה הזו, הפרסונלית, שחלקה רטרואקטיבית. מדובר בחקיקה שהיא פרסונלית, שני הסעיפים שחוברו להם יחדיו, ואחד מהם ודאי רטרואקטיבית, בכך שמדובר בשני אנשים מוכשרים. שני אנשים מוכשרים, האחד עשה לא מעט למען מדינת ישראל והציבור ששלח אותו, והשני עשה, וייתכן ועוד יעשה. עכשיו השאלה היא, אז מה הבעיה? ובכן, הבעיה היא שמדובר בחקיקה פרסונלית, הבעיה היא בכך שכאשר אנחנו נזקקים לעיסוק, למשל, ניקח את החקיקה בנושא השר הנוסף, עניין סביר, אפשר לעסוק בזה. יש לנו הוראת שעה, רוצים להפוך את זה לתיקון קבוע,

אלא איפה הבעיה? הבעיה היא בכך שגלוי ונהיר ונמסר ונאמר שמדובר במהלך שהולך להיות תקלה ארגונית במקרה הטוב, ותקלה מבצעית חמורה במקרה הרע וערימה של עומס מדיני שיוטל על מדינת ישראל כתוצאה מכך שאנחנו שוברים את שדרת הפיקוד בצה"ל, ובפרט בפיקוד מרכז, מוסיפים לפירוק הזה של פיקוד מרכז את המיליציה העצמאית של בן גביר, וזאת בכלל תביעה שלו להחזיק את מג"ב. התביעה שלו היא בעצם לקחת אחריות על אותו כוח משטרה מקצועי שיודע לעמוד היטב מול טרור פלסטיני ומול פשיעה לאומנית יהודית, והוא יהיה אחראי,

הפירומן שנכנס ומתגייס למכבי אש, הוא זה שיפעיל את מג"ב. השר הנוסף במשרד הביטחון הוא צרה צרורה לא מפני שהוא שר נוסף, היו לנו כאלו. חבר הכנסת ביטון עשה עבודה מצוינת, סגני שרים עשו עבודה טובה, כל אחד לפי טעמו, עבדך הנאמן, היושב-ראש, עושה כמיטב יכולתו. הכול תחת כנפיו של שר ביטחון. על פי מה שאני שומע, אני חושש מאוד שמערכת היחסים בין השר הקיצוני המיועד סמוטריץ',

לבין שר הביטחון, יהיו כאלו שלא יאפשרו למערכת הצבאית להשליט ביטחון וסדר ולמנוע בוקה ומבולקה.

מוסיף על כך, כמובן, את ניגוד העניינים המשווע שיקרה כאשר השר הכפיף יהיה אולי גם השר המכופף של שר הביטחון, משום שהוא ישב איתו בישיבה, אדוני היושב-ראש, ויבקש ממנו משהו בתחום איו"ש, ואחר כך יגיד לו, לא קיבלתי את זה, אז נראה מה אני עושה איתך בישיבת התקציב הבאה.

התקלה החמורה, אדוני היושב-ראש, היא לא בעצם החקיקה הזו, אלא בצעדים הבאים שיסעירו את המזרח התיכון.

יעלה ויבוא השר עודד פורר. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת,

אני רואה שמציעי החוק לא נמצאים כאן. אז אולי אני אפנה את השאלה ליושב-ראש. אולי הם שומעים, אולי הם שומעים. יכול להיות שהם שומעים.

- - - אני לא סתם הייתי רוצה שתהיו. אני אסביר לך למה. - - - כי בכל זאת,

אנחנו מסתכלים על ההסכמים הקואליציוניים שלכם. אנחנו אומרים: טוב, המדינה, ולפחות לפי הכוונות של השותפות הקואליציוניות, שהן פחות במנדטים, אבל יותר בכוח, רוצות להפוך את המדינה למדינת הלכה ואת המשמעויות האלה. אז אני אומר: בואו נפנה אולי להלכה, הרי את החוק אתם משנים חדשות לבקרים. אז באו אולי נפנה להלכה. - - - ובהקשר הזה אמרתי: בואו נפנה אולי ונשאל את השאלה, את מי שאפילו נכדו, נינו, סליחה, משרת כאן בכנסת, והרב מרדכי אליהו שהיה הראשון לציון - - - למה נינו?

סליחה. הרב מרדכי אליהו שהיה הראשון לציון, שהנכד שלו עמיחי מכהן בכנסת הזאת. הלכנו לבדוק בספר שאלות ותשובות שפורסם.

מדברים על כשירותם של שרים להיות שרים, שליחי ציבור. אז את הרב אליהו שואלים את השאלה ששואלים, כתוב: "שליח ציבור שיצא עליו שם רע, פסול". בבית הכנסת שבו אני מתפלל ננקטו תהליכים משפטיים נגד שליח הציבור לאחר שעשה מעשה חמור. האם יש להעבירו מתפקידו, או שאפשר לתת לו להמשיך ולשמש כשליח ציבור? עונה הרב מרדכי אליהו: "אדם שיצא עליו שם רע, אין ממנים אותו להיות שליח ציבור לכתחילה" כבר אנחנו נמצאים במצב הזה, "אך אם כבר מינו אותו להיות שליח ציבור, אין מעבירים אותו ממקומו על סמך קול בלבד, וצריכים לבוא שני עדים לבית הדין ולהעיד על הקול שיצא עליו". ואתם, אדוני היושב-ראש, מנסים לעשות כאן חמור על חמור על חמור. ואני שואל אתכם, הרי לפי מה שפוסקים הפוסקים, לפי מה שאומרים אלה שאתם אומרים שצריך ללכת לאורם, לא היית נותן למי שאתם רוצים למנות כשרים בממשלה, לא הייתם נותנים להם להיות שליחי ציבור בבית הכנסת ולבוא לפני התיבה, לפחות לפי מה שכתוב כאן. אז אני חושב שבתוך כל השינויים האלה,

זה לא ראוי. אין מקום לחקיקה הזאת, ומוטב היה שלא הייתה באה לעולם, ואמרו את זה רבים וגדולים ממני.

חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה,

בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול, ברכות למינוי סגן יושב-ראש הכנסת בכנסת העשרים-וחמש. אני אמרתי שזכיתי בכנסת הקודמת להיות סגן יושב-ראש הכנסת. זה תפקיד ממלכתי. אני יודע שאתה, אדוני היושב-ראש, מכבד, מתייחס בכבוד לכל חברי הבית הזה.

אדוני היושב-ראש, יש הרבה חששות מסתימת פיות.

קואליציה, אופוזיציה,אומרים: לא נאפשר סתימת פיות, ואנחנו חוששים מסתימת פיות. אני אפתיע אותך ואני אגיד שאני לא חושש מסתימת פיות. כי אתה יודע מה היא סתימת פיות. כל עוד אתה יכול לדבר, אף אחד לא יכול לסתום לך את הפה. אבל אתה יודע ממה אני חושש, אדוני היושב-ראש? אני חושש מהפצת שקרים ופייקים. זה החשש הגדול שלי, כי כשאתה סותם את הפה, על פניו אמור להיות שקט, אבל כשמישהו מפיץ פייק ושקר פעם אחר פעם, זה יותר גרוע מסתימת פיות. עכשיו, למה אני אומר שאני חושש? כי אני רואה, יש תוצאות בחירות, נכון? איך אומרים, העם אמר את דברו?

תקימו ממשלה, תיישמו את המדיניות, אבל תפסיקו להפיץ את הפייקים ששמענו בקמפיין, אם זה 53 מיליארד מס עבאס, אם זה בנושא של עליית מחירים, שכאילו עלו רק בשנה וחצי האחרונות. ומה קרה בשנים הקודמות? הוא לא עלה? לכן חוששני, אדוני היושב-ראש, אני חוזר, מזה שהציבור ממשיך לקבל את זה.

יש משפט בכנסת שאומרים: זה יחזור כבומרנג, נכון? לכן אני קורא לחבריי בקואליציה המסתמנת והמיועדת וכרגע מורכבת,

אם אפשר להגיד ככה: תפסיקו להיות בקמפיין. תתחילו להקים ממשלה, תיישמו את מה שאתם הבטחתם, ואנחנו נבקר אתכם על המדיניות שלכם, ואחר כך הציבור ישפוט. אבל אם תמשיכו להפיץ פייקים, נדע להפריך את הפייקים האלה. זה החשש הגדול שלי, אדוני היושב-ראש, מהמתרחש במדינה.

תודה רבה לחבר הכנסת יבגני סובה. תעלה ותבוא חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שמורה לי הזכות של חברי כנסת חדשים, אלו שמצליחים להתבונן על המציאות עדיין קצת מבחוץ וגם מבפנים. אני חייבת לומר שהתחושות קשות מאוד. תהליך חקיקת הבזק מעיד על חולשה וחוסר אמון של הממשלה המתהווה. זה מה שקורה כשקולות קיצוניים משתלטים על הקואליציה, הם אלו שקובעים את הטון. ואני מבקשת מעל בימה זו לומר לראש הממשלה המיועד מר בנימין נתניהו: ממשלה שנבנית בחטא, דינה להתפורר, כל מערכת שנבנית על חוסר אמון לא תחזיק מעמד. מהרסיך ומחריביך ממך יצאו. יתרה מכך, משעתקים פה את חוסר האמון בין מפלגות הקואליציה לתוך משרדי הממשלה: לתוך המשרד לביטחון לאומי, לתוך משרד החינוך, למשרד הביטחון, לחברה כולה. החקיקה היא חקיקה חפוזה. היא לא ממצה, ואין לה אפילו מראית עין. בחלקה היא פרסונלית ואפילו רטרואקטיבית. מה לא ראינו כאן בשבוע האחרון? האזנתי ברוב קשב לוועדות ולדיונים בוועדות. האזנתי למפכ"ל, שאמר את דבריו בצורה מאוד עניינית, מקצועית וממוקדת. הוא טען שמדובר בשינוי דרמטי, וביקש לשמור על עצמאותה ועל אי-תלותה של משטרת ישראל. ואני שואלת מדוע? מדוע מפירים את האיזונים ואת הבלמים העדינים הכל-כך חשובים, המסדירים את פעולת המשטרה ואת עצמאותה? המפכ"ל ראוי להישאר המפקד העליון, המפקח העליון של המשטרה, השר המיועד איתמר בן גביר לא יכול לשאוף להיות מטכ"ל ולייתר את המפכ"ל. לא ברור לי מדוע פוגעים במערכת הביטחון ובצה"ל. מערכת הביטחון וצה"ל הינם קודש הקודשים. פיצול מסוכן בסמכויות הפעלת הכוח על ידי הוספת עוד שר במשרד הביטחון הוא מסוכן. יש פה פגיעה ממשית בעקרון אחדות הפיקוד ובסמכותו של אלוף פיקוד המרכז כריבון באיו"ש. אי-תיאום או תקלה בתיאום בין השרים עלולה,

לגבות חיי אדם. אני רוצה להציע לממשלה המתהווה ולעומד בראשה לחשב מסלול מחדש, לחזור מתהליך החקיקה ומבליץ החקיקה המהיר ולהקים ממשלה, ואז לגשת לתהליך סדור של חקיקה רק לאחר הקמת הממשלה.

תודה רבה, חברת הכנסת שרון ניר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי השרים וחברי הכנסת, למי שמתעסק בנדל"ן יש אמרה שאומרת שמה שהכי חשוב זה לוקיישן,

לכל נדל"ן או רכוש, מה שהכי חשוב זה איפה הוא נמצא. דירה במנהטן עולה יותר מדירה באזור אחר של ניו יורק, דירה בתל אביב עולה יותר באזור המרכזי מאשר בשדרות,

השאלה שלי עכשיו זה טיימינג, מה הטיימינג לכל הטרלול שאנחנו כרגע רואים פה? מה דחוף עכשיו לחוקק חוק שר נוסף במשרד הממשלתי?

אני יכולה להגיד שאני מאוד מסכימה עם הרעיון הזה. יש משרדי ממשלה שהם גדולים, עם הרבה תחומי עניין, ויכול להיות שזה בהחלט מאוד יעיל למערכת. שר נוסף שעובד על פי מדיניות השר הממונה הוא בעצם כלי עזר מצוין כדי לבצע את עבודת המשרד. אבל מה דחוף עכשיו לסמוטריץ' ולחבר הכנסת שמחה רוטמן לעשות את זה, כשאנחנו נמצאים בדיוק בתקופה בין הממשלות? ממשלה יוצאת, ממשלה נכנסת, אפשר לעשות את זה אחר כך על ידי החלטת ממשלה עם תחומי העניין, לחוקק את זה כמו שצריך. למה זה קורה? כי פשוט חבר הכנסת סמוטריץ' לא מאמין לרגע לבנימין נתניהו, בגלל זה הם עושים את החוק הזה עכשיו. מספרים סיפורים, אבל אנחנו כולנו מבינים שאלה סיפורים,

משחק ילדים. כי חבר הכנסת סמוטריץ' לא מאמין לבנימין נתניהו. היום גילינו שבעצם בכלל אין בזה עניין. שכל מה שכתוב בהסכמים הקואליציוניים, במיוחד לפיצול התפקידים האלו בתוך המשרד לביטחון, זה לא עומד בלשון החוק.

מי שאחראי על ביטחון במדינת ישראל זה שר הביטחון. זאת אומרת, כל זה ישראבלוף. כל ההסכמים הקואליציוניים שכתוב שסמוטריץ' יקבל ככה ויהיה אחראי ככה ויעשה ככה, זה לא שווה את הנייר. והכי מצחיק שגם סמוטריץ' יודע את זה. אבל עוד לא קמה הממשלה, כולם יודעים שכולם משקרים לכולם, שזה מצב הדברים, וממשיכים בדרך הזאת. אגב, אפרופו הנושא של הקלון, יכול להיות שזה מצוין ויכול להיות שצריך לעשות את זה והגיע הזמן לתקן חוקי-יסוד, אבל לא משנים חוקי משחק אחרי המשחק. אילו זה היה מהכנסת הבאה, יכול להיות בהחלט שזה היה ראוי, מתאים ומקובל והיינו תומכים בזה. אבל בזמן שכבר המשחק נגמר, נגמרו הבחירות, אזרחי ישראל לא בקיאים בכל העניינים המשפטיים האלה, אי-אפשר לשנות חקיקה רטרואקטיבית. זה כלל ברזל, אני מסיימת, זה כלל ברזל במה שאנחנו רואים פה. מהיום וצפונה, מצוין, אפשר להסכים, לא להסכים, אבל זו הדרך, אף פעם לא הולכים אחורה. שינוי החוק הזה עכשיו זה הליכה אחורה לפי אינטרסים אישיים ופרסונליים של שני אנשים. אגב, לא איש אחד - - תודה. - - גם של אריה דרעי וגם בנימין נתניהו. כנראה שהוא מתכנן לעצמו דרך מילוט בעתיד. תודה רבה.

חבר הכנסת השר חמד עמאר, בבקשה, אדוני. שר נוסף

שר נוסף. בלי חוק הם עשו את זה.

את זה הם עשו בלי חקיקה. אנחנו רוצים לעשות את זה כמו שצריך, הם עשו את זה בלי חקיקה.

פשוט מדהים. אדוני היושב-ראש - - - בבקשה,

אל תפריעי לי בבקשה. אדוני היושב-ראש - - - אתה לא תעיר לי, אני מקשיבה ליו"ר.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שמעתי את חברי הכנסת היום והקשבתי בקשב רב להצעת החוק ולכל ההסברים שהיו שם. קודם כול אני רוצה להגיד לכם, אני לא השר הנוסף הראשון במשרד האוצר, כבר ב-2003 מאיר שטרית היה שר נוסף במשרד האוצר. ואתה יודע מי היה אז שר האוצר? ביבי נתניהו. משולם נהרי מהמפלגה שלך היה שר נוסף במשרד האוצר בשנת 2009, וידידנו וחברנו איציק כהן ב-2020. אז זה לא דבר חדש שיש שר נוסף במשרד האוצר. וכל החקיקה שאני רואה כאן, אגיד לך את האמת, אדוני היושב-ראש, זה אומר לי רק דבר אחד: שאף אחד לא מאמין לשני. קודם כול, ראש הממשלה לא מאמין לחברי הכנסת שלו. אם היה מאמין לחברי הכנסת שלו, יכול להיות שחוק שמאפשר לפצל וארבעה חברי כנסת יכולים להתפצל הוא חוק גרוע.

כי מי שנבחר במפלגה, אסור לו לצאת מהמפלגה שנבחר בה. הוא חוק גרוע שחוקקו אותו. נכון, אז תצביעו לחוק הזה.

את החוק לפני שאתה אומר לחברי הכנסת שלך איזה שר אתה תהיה, זה חוסר אמון בצורה בלתי רגילה. והדבר השני, מה כל כך דחוף שבן גביר יהיה מפכ"ל-על? אני לא קורא לו שר, הוא רוצה להיות מפכ"ל-על. הרי מפכ"ל עבר קורס שוטרים, קורס סמלים, קורס קצינים, עבר הרבה קורסים עד שנהיה מפכ"ל, בן גביר רוצה להיות מפכ"ל-על בלי שיעשה שום דבר. רק ניסיון אחד יש לו עם המשטרה: שעמד מול המשטרה והפגין. זה הניסיון שלו. אבל הוא רוצה להיות - - הוא סנגור מהטובים בארץ. - - זה מה שהוא רוצה להיות, מפכ"ל-על. אבל הוא לא מאמין לביבי נתניהו. ביבי נתניהו לא מאמין לחברי הכנסת שלו, ובן גביר לא מאמין לביבי נתניהו, וסמוטריץ' לא מאמין להם. וגם השר שלך המיועד לא מאמין לראש הממשלה. אם היה מאמין לראש הממשלה, תשביעו ממשלה, תקימו ממשלה.

הרי אני אומר לך בתור שר, אני חשבתי ודיברתי עם העוזרים שלי, אמרתי: ייקח להם שבועיים. אחרי ההשבעה, פחות משבועיים תהיה ממשלה. כי דחוף להם שתהיה ממשלה - - נא לסכם. - - דחוף להם. אבל בסוף התברר לי שלא הציבור מעניין אותם,

אחד לא מעניין אותם, מעניין אותם הכיסאות ומעניין אותם שאחד לא מאמין לשני. אף אחד לא מאמין לשני.

ואני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש - - - נא לסכם. אני מסכם. טלי, חברת הכנסת טלי.

אנחנו היינו ביחד סגני יושב-ראש, אני מכיר אותך, אתה עושה עבודה מעולה. אני מאמין ביכולות שלך. מאמין גם ביכולות של היושב-ראש המיועד. שיהיה לכולם בהצלחה.

חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה,

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חברי הכנסת שקדמו לי עלו ודיברו על החוקים הפרסונליים שהקואליציה המתהווה מבקשת להעביר וכנראה שהיא גם תעביר. אני ארצה לדבר דווקא על צעדים של ענישה קולקטיבית שכבר מתכננת הקואליציה המתהווה, הממשלה המתהווה, כלפי ציבור שלם, כלפי הציבור הערבי. הציבור הערבי במדינת ישראל מונה כ-20% מאוכלוסיית המדינה, בערך אותו גודל של החרדים במדינה. זה הולך ביחד בדרך כלל.

ואתה יודע, במשך עשרות שנים כל ממשלות ישראל לדורותיהן הפקירו את נושא התכנון ואז גם יצרו את כל הבעיות של בנייה ללא רישוי, ואז גם יצרו עשרות אלפי בתים ללא חשמל. ואז עלה הצורך בקואליציה המסיימת להעביר חוק חשמל. והינה, אנחנו מתבשרים שעם כינון הממשלה הבאה, השותפים הקואליציוניים רוצים לבטל את חוק החשמל. חוק החשמל, אדוני היושב-ראש, בא לשרת עשרות אלפי בתים, שלמדינה אין נגדם דבר וחצי דבר. לא מתנהל נגדם שום הליך משפטי ואף אחד לא בא אליהם בטענות.

מי אמר את זה?

- - - שמועות - - - שמועות. זה לא שמועות, זה נאמר בתקשורת.

הציונות הדתית ביקשה לבטל את חוק החשמל. הדבר השני הוא, כמובן, עונש קולקטיבי,

נתניהו אמר שלא יקרה ושזה ספין תקשורתי,

- - שאלה שמנצלים את החוק ומגישים בקשות - - - - - - לא משנה אם הוא מדבר עברית או ערבית. אני מקשיבה לכל מילה.

כן, אני התרגלתי, טלי גוטליב. אני - - - אני גם עונה לו. אני התרגלתי לקריאות הביניים שלך. על כן, אני לא מתרגש מהן. - - - חברת הכנסת טלי. אני סומך על היושב-ראש שהוא יפצה אותי בזמן. אין הגון ממנו. כי לא רק מסיחים את דעתי למשהו אחר, אלא גם לוקחים לי את הזמן. סמוך על היושב-ראש. הוספתי לך דקה. אז אלה שאמורים לנצל את החוק נפגעים. הם לא מסומנים כמצביעי רע"מ, הם אזרחים ערבים. אז הביטול המתוכנן של החוק הוא עונש קולקטיבי לאזרחים הערבים. העונש הקולקטיבי האחר, שכבר מתבשרים שיבוא עם הרכבת הממשלה הבאה, הוא ביטול ההסדר להפעלת המכון לרפואה משפטית באבו כביר בימי שבת. אני כל הזמן טענתי שאנחנו האזרחים הערבים לא רוצים לפגוע בדת של אף אחד. מאידך, אנחנו לא מקבלים מצב של עשרות שנים של פגיעה בדת שלנו ואי-מתן כבוד למתים שלנו. אז מי שנכנס למכון בימי חמישי בערב או בבוקר שישי יכול להישאר עד יום ראשון. לפי ההלכה האסלאמית, כמו גם לפי ההלכה היהודית, צריך להביא את המת לקבורה כאות כבוד למת. אדוני, אני מאוד מאוד מוטרד, כי המתים בחברה הערבית לא מזוהים כמצביעי רע"מ, הם מהחברה הערבית. זאת אומרת, מי שמבקש לעשות את זה, מבקש לתת עונש קולקטיבי לכל החברה הערבית. על כן, אני אומר, היות שאתה, אדוני היושב-ראש - - - אני מקווה שהפגיעה לא תהיה לפני שיימצא פתרון, ככה התחייב גם חבר הכנסת - - - אז אני רוצה לבקש ממך לפחות, אדוני היושב-ראש, היות שאתה חלק מהקואליציה המתהווה, לפני שבאים להטיל עונשים קולקטיביים על האזרחים הערבים, שסבלו בלאו הכי מהזנחה של עשרות שנים, בואו תחשבו על פתרונות שיבטיחו אור לאנשים, ולא סתם לבוא ולהפוך שולחנות על כל מה שהיה בקואליציה הקודמת. תודה רבה.

יעלה ויבוא חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון.

היושב-ראש, אתמול התפרסמה כתבה בעיתון "המופיע הלאומי" על אירועים שהתרחשו במאחז נחלת אימהות. שם התרחש הדבר הבא: זה התחיל ביידוי אבנים על הציר שמוביל לנחלת אימהות, והמפקד בשטח, שקוראים לו, יש לנו שמות קשר, קודקוד נאפולי, מפקד גזרה - - - לקח לי כמה שניות ואחר כך התעשתי, והבנתי שאתה - - - מה הבנת? שאתה מביא עכשיו איזה - - - קודקוד נאפולי מנסה לטפל באירוע של השלכת האבנים - - על ציר נורית. - - בזמן שבנחלת אימהות מחדשים את המאחז, בניגוד לעמדת שר הביטחון שאומר: אנחנו נוכל להכשיר חלק מהמאחזים שיושבים על אדמות מדינה. אז קודקוד נאפולי עולה מול קודקוד רומא, שזו האינסטנציה הגבוהה יותר, האוגדה או הרמטכ"ל, והוא אומר לו: קודקוד רומא, אני צריך כוחות מיידיים לטפל בהשלכת האבנים על הציר שמוביל לנחלת אימהות. עונה לו קודקוד רומא: תן לי שנייה לפתור, נותן הוראה לכוחות מג"ב לרדת מייד לציר ולהציל את התושבים מאבנים. מפקד מג"ב בגזרה אומר לו: סליחה,

אני מקבל פקודות רק מהשר לביטחון לאומי. הוא אומר: אבל זורקים אבנים. אומר לו: חכה רגע על הקו, אני אפנה למפקד המתפ"ש, למינהלת תיאום הפעולות בשטחים, שאחראי למינהל האזרחי, שהוא אלוף, קודקוד אתונה - - - בינתיים נגמרו האבנים. אומר לו קודקוד אתונה: אנחנו חייבים סיוע מיידי ומג"ב לא בא כי השר לביטחון לאומי לא משחרר את הכוחות של מג"ב. הוא אומר לו: תראה, אני לא יכול להתייחס, כי אני מקבל הוראות מהשר במשרד הביטחון, אני כפוף אליו. אז הם מחליטים לעשות שיחת ועידה בין השר, זה באמצע הכתבה. חברך לסיעה, אתה רוצה שאני אהיה לויאלי אליו או לא?

אז תודה. אז הם עושים שיחת ועידה בין השר גלנט, שר הביטחון, לשר סמוטריץ', שר במשרד הביטחון, ולשר לביטחון לאומי, מי ייסע לטפל באבנים שזורקים במסע למאחז נחלת אימהות. אז הם אומרים: אנחנו לא יכולים לשחרר לך כוחות מג"ב, ושר הביטחון לא קיבל אישור תקציבי משר האוצר לגייס מילואים ליהודה ושומרון. אז הוא אומר: אבל אתה שר האוצר, כי הוא שר במשרד הביטחון והוא גם שר אוצר. בקיצור, לעם ישראל מחכים ימים מאוד מאוד קשים, שבהם הביטחון שלנו יחולק לשלושה שרים. עכשיו אומרים לי: אבל אתה היית שר במשרד הביטחון

יש לי עוד כמה דקות? לא כמה דקות. קצת. שלא יאמרו שאני ככה - - - אתה ראית מה עשינו במשרד הביטחון? אמרנו: בואו נפנה בן אדם שיטפל בנכי צה"ל, משפחות שכולות, בהכנה לצה"ל, בנגישות לצה"ל, בפתרון בעיות, בעבודה עם הרשויות, מיגון הצפון, שיטפל באזרחים.

אבל תפיסה אחת, איך ימשיך? שר במשרד הביטחון הוא שר האוצר. נניח שגלנט כועס על השר במשרד הביטחון, שהוא כפוף אליו, הוא נותן לו הוראה, לא מבצע.

ההוא אומר לו: אם אתה נותן לי הוראות כאלה אני לא נותן לך תקציב. אני אתן לך משהו על חשבוני.

כשהייתי ילד קטן באתי למורה שלי ואמרתי לו: תראה,

שומו שמיים. אמר לי: תחליף את המשקפיים. הם עושים דבר טוב. סך הכול מסקלים אבנים מהחצר, שלא ייפלו עליהם. אז בוא, אל תדאג. אני יכול להרגיע אותך. אל תדאג, השמיים לא יפלו. אני לא רגוע.

יהיו מקסימום.

קצת סופות רעמים, אני מאמין - - - אני בעד שר במשרד הביטחון. אבל לקחת את מג"ב מיהודה ושומרון, ולהכפיף אלוף - - אל תדאג,

- - לשר אחר? אנחנו לא מדינת עולם שלישי. אתה לא דואג? יהיה קבינט ביטחוני. - - - אתה לא דואג? יהיה קבינט ביטחוני, יעשו תיאומים.

בוודאי שאני לא דואג. אז אני מודיע לך פה, ותרשום את היום הזה,

של הכתבה ב"מופיע הלאומי" - - - עם קודקוד אתונה. התאריך עם קודקוד אתונה, כל זה לא תרחיש דמיוני. זה הולך לקרות - - אני מקווה שלא. - - ויהיו פיצוצים ויהיו סערות, ואז ננסה לתקן, תודה רבה. תודה. תעלה ותבוא חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. לא יודע איך השתחל לכם מיכאל ביטון בין כל החברים של הסיעה. יש לך כוחות על, אתה. זה בגלל שביבי טס לקטאר. בבקשה, גברתי.

טוב, כבוד היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, האמת שמתחילת השבוע אני תוהה על האמירה: האישי הוא הפוליטי. לצערי הרב - - - חברי התפוצה, נא להירגע.

אנחנו רק שישה אנשים. מה שאתה אומר, שומעים פה. אני מרגיע את חברי התפוצה הנכונה. אנחנו רק שישה, אם שמת לב. מה שאתה אומר, שומעים עד לפה. טלי תודה. תגידו, למה התחלתם להפריע רק כשערבייה עלתה לדבר? אני מאפס.

בבקשה. החזרתי לך את הזמנים. נא לא להפריע. התחלתי להגיד שמתחילת השבוע אני חושבת על האמירה שהאישי הוא הפוליטי. תמיד רציתי לחלום על זה, ודמיינתי לעצמי שהאישי ילך באמת לכיוון הפוליטי, ויהיה פוליטי, כדי לממש דברים טובים בעולם, ולא ההפך. ואני רואה שמתחילת השבוע אנחנו עסוקים ועסוקות, כולנו, להביא חוקים במחטף, כאילו שאנחנו במרדף, שצריך להספיק ולעשות, ולא משנה מה ולא משנה איך, העיקר שישרת את האינטרס האישי של מישהו אחד, שרוצה להיות ראש ממשלה בכל מחיר, בכל דרך, ולא משנה מה. למרות שאנחנו כאן מיום שני בבוקר, ואני מדברת על עצמי, כמישהי שמגיעה מהצפון, מהפריפריה, עדיין נמצאים ונמצאות כאן, לא יודעת עד איזה שעה. מחר יום שישי. יום שישי.

כאישה, גם כאשת ציבור, אני יכולה להרשות לעצמי להגיד את זה: זה שלוש שנים שזה היום היחיד שאני מבקשת להיות בו בבית, להתפלל כמו שצריך, להתייחד עם האל, לבשל ארוחה ולהיות עם המשפחה, אבל גם זה, בינתיים לא קורה. ומכיוון שהאישי הוא הפוליטי, אני רוצה לראות את כל הסערות שעברנו בקדנציה הקודמת בהצעות החוק, בבסיס שלהן הן מאוד אנושיות, לפחות החלק שתלוי בנו כחברה, כשראיתי איך האופוזיציה, שמסתמנת להיות הקואליציה העתידית, נלחמת בשביל אותן הצעות חוק. אז אני רוצה לפנות מדוכן זה, דווקא בזמן של חקיקת בזק ומחטף, לראות איך הקואליציה שנלחמה והצביעה בעד אותם חוקים, תצביע בעד גם בקדנציה הבאה. אני רוצה לראות שמלמדים ערבית בבתי ספר עבריים, אני רוצה לראות שמקימים בית חולים בסח'נין או ביישוב ערבי, אני רוצה לראות אוניברסיטה ערבית שמוקמת בחברה הערבית, אני רוצה לראות פתרון לתחבורה הציבורית, אני רוצה לראות שיבוץ ל-14,000 מורות מובטלות, אני רוצה לראות עוד הרבה דברים, אבל הזמן לא מספיק. כולי תקווה שאכן הדברים יתממשו בקדנציה הזאת.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. אחריו, חבר הכנסת חילי טרופר.

בבקשה, אדוני. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת המעטים שנמצאים כאן באולם, נדבר גם לקהל שנמצא בבית. אני תמיד אוהב להתחיל את דבריי בדברי חוכמה. ג'לאל א-דין, איש דת מוסלמי, אמר: המנורות הן שונות, אבל האור של כולן זהה. הוא מגיע מלמעלה". אני תמיד מנסה גם להיות צודק ולהביא משתי התרבויות. הרב קוק אמר: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר". אני מקווה שלכולנו יש נר, כולנו באים לכאן כדי לשרת בצורה נאמנה את הציבור ששלח אותנו לכאן. הייתי בוועדות בדיונים על כל החוקים המוצעים, ואני אתייחס לחוק של שינוי פקודת המשטרה. אמרתי בוועדות, ואני אומר גם כאן: כמיעוט, אנחנו מרגישים שהשינוי במתן סמכויות יתר לשר העתידי לביטחון הפנים מיועד יותר כלפי האוכלוסייה הערבית. לאכוף יותר באוכלוסייה הערבית. לצערי, ואמרתי והערתי על זה ליושב-ראש הוועדה, גם הדוגמאות שנתנו בוועדה נלקחו תמיד מהחברה הערבית, ובעיקר מהנגב. זה דבר לא הוגן ולא צודק, לסמן אזור או יישוב, או אנשים, או אוכלוסייה מסוימת כאילו היא אוכלוסייה עבריינית.

לפני אכיפה

הנגב הוא אזור שצריך להשקיע בו הרבה, כדי להגיע לרמת החיים שיש לפחות בפריפריה, או בחלק מהפריפריה בצפון או במקומות אחרים. לפני שאוכפים צריך לתת פתרונות. אני יודע שחלק מהתוכנית שהייתה בממשלה הנוכחית, באה כדי לתת פתרונות לחלק גדול מהבעיות האלה. הפחד שלי הוא שכל התהליך הזה של שינוי פקודת המשטרה יהפוך את המשטרה לגוף פוליטי ולא לגוף א-פוליטי. אני רוצה לקרוא לכם - - - מבחינת הזמן עברת. אם אתה צריך עוד קצת, אין בעיה. בבקשה. אני כחבר כנסת חדש, מותר לי. בבקשה, נא לסכם. זה לקוח מהדברים של היועצת המשפטית, והיא אומרת ככה: הפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק תוביל לפגיעה קשה בעקרונות הבסיסיים ביותר של שלטון החוק: שוויון, היעדר שירותיות והיעדר משוא פנים. אם תיווצר ולו תחושה של פוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק, תהיה זו מכה אנושה ליכולתה לתפקד ופגיעה קשה באמון הציבור. במדינה דמוקרטית לא ראוי לשנות את מערכת היחסים שבין - - - מפלגת העבודה, נא לשמור על השקט. כולכם, כולה שני חברי כנסת. שלושה.

מתקן. נעמה לזימי, שומעים אותך. אתם מפריעים לדובר.

במדינה דמוקרטית לא ראוי לשנות את מערכת היחסים שבין הדרג המדיני לבין מערכת אכיפת החוק בחקיקת בזק. אני מקווה שהדברים האלה יגיעו לאוזניים קשובות.

תודה לחבר הכנסת יאסר חוג'יראת. חבר הכנסת חילי טרופר. השר חילי טרופר. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

באמת הרבה דיונים על תוכן הצעות החוק, אני רוצה לדבר על שאלת הדחיפות שלהם, כי בסוף הסדר הנכון הוא שקודם יקימו ממשלה, אחר כך יחוקקו את החוקים. כנראה שבצוק העיתים, כשהמצב הוא באמת קשה, משנים את הסדר, אבל אם היינו משנים את הסדר בעבור משהו שהציבור יכול להבין, ייתכן שהיה זה ראוי. היה פה השבוע יום הוקרה לפצועי צה"ל.

חבר הכנסת ביטון ביום הזה, בשבוע שעבר היה יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אם הממשלה המתהווה הייתה באה ואומרת לנו: תקשיבו, אי-אפשר לחכות להקמת הממשלה, חייבים עכשיו לעשות, להשלים את רפורמת נפש אחת, חייבים עכשיו לעשות עוד סעיף בחוק שעבר בכנסת הקודמת למען אנשים עם מוגבלות, אני מניח שכולם היו תומכים ומבינים. אבל כשבאים ואומרים לנו: מה דחוף? כל השאלות האישיות האלה, פה הצרימה הגדולה. אני חושב שגם אתם נבוכים מזה ציבורית. תכף חנוכה, ויש מדרש יפה, במדרש תנחומא, יכול להיות שאני לא אומר אותו במדויק. אבל כתוב שם: מי שנתון באורה, אינו רואה למי שנתון בחשיכה. אך מי שנתון בחשיכה, רואה למי שנתון באורה. זה כלל פיזיקלי. כשאנחנו יושבים בחדר מואר, ומי שיושב בחושך,

אבל מי שיושב בחושך, תמיד רואה את מי שרואה באור. ואני חושב שגם ברמה האנושית זה נכון. הרבה פעמים מי שבמקום הנוח והבטוח, לא רואה את מי שיושב בחושך, בצרה גדולה. אבל תחשוב על מי שיושב בחושך. הוא רואה את מי שבאור, ובעיניים כלות. אני חושב שדווקא הבית הזה, שהוא מצוי בסוג של אורה, פה מפספס משהו, כי הוא עוזר לאנשים שבתוך האורה. הוא לא רואה את מי שבחשיכה. מי שצריך אותנו הרבה יותר בדחיפות, במקום לעסוק בו, הוא מתעסק בשאלות הפרטניות,

זה לא ראוי, אולי אף פעם, זה בטח לא ראוי לעשות זאת בדחיפות.

תודה רבה לשר חילי טרופר. חבר הכנסת איימן עודה, איננו נוכח. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בפתח הדברים אני מבקש לומר לך, היושב-ראש, שהעובדה שאנחנו מקיימים את המליאה הזו, ובמקביל כבר כמה שעות מתקיים דיון בוועדה, זו הפרה גסה של נוהלי הבית הזה. לא מדובר על חצי שעה של דיון מקביל, בוודאי לא מדובר על איזושהי תקנה שחשוב לאשר או הצעת חוק שנוגעת לענייני הקורונה. יש פה פשוט הפרה בוטה של כלל-יסוד ביחס לדרך שבה המליאה מקדימה את הוועדות. ועכשיו לעניין שלפנינו. את הזמן שעומד לרשותי, אני מבקש להקדיש לחלק בהצעה שקובע את הסמכות למינוי שרים נוספים במשרדים. אדוני היושב-ראש, אני עושה את זה לא מתוך שוויון נפש כלפי סעיפי הקלון והביזיון, שנתפרו למידותיו המדויקות של חבר הכנסת דרעי, אלא בשל הסכנה שטמונה בכוונה האמיתית שעומדת מאחורי הסמכות למינוי שר נוסף.

הייתי צריך לברך את חבר הכנסת רוטמן, שמקדם הצעה שמבהירה היטב שההסכם שנחתם בין הליכוד לבין הציונות הדתית הוא הסכם בלתי חוקי. שהרי הצעת החוק של רוטמן קובעת שהשר הנוסף יהיה כפוף לשר הראשי במשרד. בואו נחשוב, לצורך הדוגמה בלבד, על שר נוסף במשרד הביטחון,

במקרה, שר האוצר. עיון בסעיפים של ההסכם שנחתם בין הליכוד לבין סיעת הציונות הדתית, במעורבות של חבר הכנסת רוטמן, מבהיר במפורש שהשר הנוסף במשרד הביטחון לא יהיה כפוף לשר הביטחון, ויפעל באופן עצמאי.

ההסכם מבהיר, שחור על גבי לבן, שהשר הנוסף יהיה כפוף פה ושם לראש הממשלה, בניגוד גמור להוראות חוק-יסוד: הממשלה, אם נאשר את הצעת החוק. מדוע אני אומר שהייתי צריך להודות לחבר הכנסת רוטמן, רק על פניו, למרות שהוא מעניק לנו בסיס משפטי לגשת לבית המשפט ולבקש להכריז על ההסכם הקואליציוני כבלתי חוקי?

לצערי הרב, אנחנו יודעים שגם אם לשון ההסכם תשונה, או שהוא אכן יוכרז כבלתי חוקי, הרוח הרעה והמסוכנת שלו, היא זו שתכתיב את חיי היום-יום, וליתר דיוק, את הבוקה והמבולקה שתיווצר במשרד הביטחון, במערכת הביטחון, בפורום המטכ"ל ובצה"ל כולו, אחרי מינוי של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' לשר הנוסף לענייני סיפוח במשרד הביטחון. שר הביטחון העתידי מסיעת הליכוד יקבל את תפקידו רק מתוך כניעה מראש לסיכום הבזוי והמסוכן עם חבר הכנסת סמוטריץ', לריסוק אחידות הפיקוד של צה"ל, ולריסוק מערכת האיזונים והבלמים הרגישה והמורכבת, שלאורה מתנהלת מערכת הביטחון בשטחי יהודה ושומרון. כשם שכל הצעות החוק שהקואליציה העתידית מקדמת בבליץ החקיקה הזה, מבוססות על הסוואה והונאה, כך תסתיר המילה "כפיפות" את ההתכופפות המתמדת של שר הביטחון בפני גחמותיו של סמוטריץ'. רוח רעה ומסוכנת זו תקדם את הדהירה של מדינת ישראל אל עבר מציאות

חזונו ותקוותו של הגוש האנטי-הציוני המשיחי, שעתיד לשלוט בקואליציה הבאה. חמור לא פחות: היא תעמיד את חיילי צה"ל ומפקדיו בפני מציאות קשה, מורכבת, מבלבלת, ובלתי ניתנת לניהול.

אדוני היושב-ראש, אני מסיים. מציאות זו תעלה בחיי אדם, בחיי חיילים ומפקדים, בחיי ישראלים המתגוררים ביהודה ושומרון, ובחיי תושבים פלסטינים. זו המשמעות האמיתית של הצעת החוק התמימה של חבר הכנסת רוטמן. זהו חזון הבלהות מאחורי הכוונה למנות את שר האוצר המיועד לשר-העל לענייני יהודה ושומרון במשרד הביטחון. תודה לחבר הכנסת גלעד קריב. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה, גברתי. כבוד יושב-ראש הכנסת, קודם כול, אגיד לך שזה הולם אותך מאוד.

את הדברים שלי בשיר שנקרא: האור החדש, של יענקל'ה רוטבליט, שמבצעת "החצר האחורית". ואני אסביר בדיוק למה, אחר כך: "החושך ירד על הארץ / לא בבת אחת, לא פתאום / האור הלך ופחת והלך ופחת / מעט מעט,

תחילה כה מעט, עד כי מתי מעט / נתנו עיניהם להבדל / כי לאט-לאט מצטמצם האור / ומתארך הצל, // מתקדם חרישי צעד צעד / כמעט אין תנועה במחוג, / יש רבים שבכלל לא חשו כי האור הולך ונמוג. // החושך ירד על הארץ / לא בבת-אחת, לא פתאום. / האור הלך ופחת והלך ופחת / מעט מעט,

// אם אמר האומר כי האור מתחסר, / ענו לו עיניך כהו / כי האור הזה שעיניך רואות / הוא האור שעיניך ראו. // כך הלך ופחת וממעט למעט / נמהל בגוני אפלולית, / עד נראה בבירור כי באור העכור / נשברו כל הכלים. // החושך ירד על הארץ / לא בבת אחת, לא פתאום, / האור הלך ופחת והלך ופחת / מעט מעט, יום-יום.// ועמום כחשד, חלקלק כמורד / שאבדו לו קווי המתאר / לא נראה ההבדל בין עקוב למישור / בין העקום לישר. // מזימות נחרשות בסתר, / פני אמת השקר לבש. / אויה להולכים בחושך וקוראים לו / האור החדש. // החושך ירד על הארץ / לא בבת-אחת, לא פתאום / האור הלך ופחת והלך ופחת / מעט מעט,

אני רוצה להקדיש את השיר הזה לכל אלה שעכשיו נראה להם אבוד והם מיואשים. אל תתייאשו, אל תתייאשו. התקווה תמיד נמצאת. כי במקום בו יש מאבק, יש תקווה. אני רוצה להגיד תודה לחברה האזרחית, שמגיעה לכנסת להילחם, שנמצאת שם בחוץ איתנו, שקוראת להתעורר: אל תתייאשו, אל תוותרו.

האזרחים, האזרחיות, הארגונים, השותפים, השותפות, כל מי שהמדינה הזו יקרה להם כל כך, שהם נלחמים ונאבקים עליה, שהם מבינים שאין לנו מדינה אחרת, ואין לנו שום סיכוי בלי הדמוקרטיה, בלי המקום שבנינו פה.

תודה רבה לחברת הכנסת נעמה לזימי. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

עוד מעט אפשר לומר כבר חג אורים שמח. קודם כול, זה מדהים איך גלגל באמת מסתובב. נפגשנו, יושב-ראש הכנסת ואני, כשהוא היה יושב-ראש ועדת החינוך. אחר כך נפגשנו כשהיית מגיע לוועדות, בכנסת הזו. ועכשיו אתה יושב-ראש הכנסת. ואת חברת כנסת. תראה איזה, החיים באמת.

אז הייתי עורכת דין, כשנפגשנו פעם ראשונה. את יודעת שאני גדלתי עליך בערוץ הילדים. שמעתי היום, שאנשים רוצים ממני הרבה חתימות. אז אני אנצל, אבל זה לא חלק מהזמן. אני לא מוכנה. איפסתי לך.

תודה רבה. מרגע זה, הכול על חשבון הפרוטוקול. טוב, אז אנחנו מדברים על האור ומדברים על החושך.

תכף חג החנוכה שבא אלינו לטובה, ומביא איתו סיפורי גבורה וניסים. נזכרתי ככה באחד הציטוטים היפים של א"ד גורדון בהקשר הזה, שאמר: שלא יהיה ניצחון של האור על החושך, כל עוד נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להדליק ולהגביר את האור. אז כן, תמיד אני מעדיפה לדבר על האור ולא על החושך. זה בדרך כלל עושה לכולם תחושה, אווירה, ובכלל איזושהי כוונה ומשמעות הרבה יותר טובה מאשר כל הזמן לדבר על החושך ועל הפחד והסכנה. אבל אי-אפשר להתעלם גם מהתחושות הקשות האלה. באחד הדיונים היום, בעודנו עוברים וקופצים מוועדה לוועדה, כי הם מתקיימות הלוא במקביל, בגלל המלחמה, או איך היו אומרים פעם: הסורים על הגדרות. אז כולם עכשיו בלחץ מטורף לסיים מהר מהר מהר את החקיקה.

אבל הגיע נציג של החברה האזרחית, ותיאר בלשון מאוד נקייה ופשוטה ובהירה את הפחד. את הפחד מהחקיקה. את הפחד מאפילו, הוא נכנס לוועדה של השינוי של פקודת המשטרה, ותיאר בצורה מאוד מאוד ברורה, מה החשש של אזרחי מדינת ישראל, חלקם יהודים, חלקם ערבים, חלקם שמאלנים,

להט"ב, יש דבר שם משותף לכולם: הם מאוד, מאוד חוששים מהחקיקה שהיום מתבצעת או מתקדמת בכנסת הזו. יש לכך סיבות טובות, כי הייתי בכל הוועדות האלה, ושמעתי את הייעוץ המשפטי בכל הוועדות, ולכולם, כל הייעוץ המשפטי בכל הוועדות היה מה לומר. הם אמרו דברים קשים, גם לגבי התוכן, ולגבי ההליך, ודיברו על כך שיש פה בעיות מהותיות וקשות. וכשאני עוד עולה לכאן לבמה ומקבלת, ורואה את המכתב שיצא עכשיו של הייטקיסטים לראש הממשלה. אז אני אומרת שנייה: אז הייטקיסטים, מפחדים, התלמידים, מפחדים, המורים, מפחדים, השמאלנים, מפחדים, הערבים, מפחדים, ראשי הרשויות, מפחדים. זה לא אור.

כולם הפכו להיות חרדים. כולם חרדים. אבל לא כמו שהתכוונת, כבוד אדוני היושב-ראש. לכן אני חושבת שאל לנו, אל לנו לעצום עיניים. אני אומרת את זה, גם לחבריי חברי הכנסת, שבעצם או-טו-טו הולכים להרכיב קואליציה. אולי זה לא נוח לכם לשמוע את זה, אולי העובדות האלה הן לא נעימות. אבל אלה הם העובדות. הם העובדות בשטח. אל תתעלמו מהם. אני מציעה לכם, בחברות אפילו, לא להתעלם מהם. אם תראו ותקשיבו לדברים, יש סיכוי לאור. תודה רבה לך.

לחברת הכנסת, אפרת רייטן מרום.

חבר הכנסת יוסף עטאונה.

אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת

חודשים. אחד

שאני זוכר מאותה תקופה, אני הופעתי והשתתפתי בדיונים של ועדת החינוך, כשאתה היית יושב-ראש הוועדה. הערכתי מאוד את העבודה שלך, שעשית אז - - תודה. לכן גם זוכרים אותך. שלושה חודשים והוא עבד בוועדה. - - ואת הרגישות שגילית גם לסוגיות שהעלינו, בעיקר לחינוך במגזר הבדואי. כבוד היושב-ראש, אנחנו עומדים כבר כמה ימים ומתעסקים בחקיקה שמובאת בבהילות למליאה ולוועדות, בעקבות הסכמים קואליציוניים שנחתמו בין מפלגות שונות לבין הליכוד. אני רוצה לדבר דווקא על הצעת החוק לשר נוסף. משום מה, כמעט כל הדוברים הקודמים בהקשר להצעה הזו לא התייחסו למסוכנות ולהשפעה של ההצעה הזו. אי-אפשר. אי-אפשר להתייחס להצעה לשר נוסף, בלי להתייחס להסכם הקואליציוני

הציונות הדתית והליכוד. ובעקבות ההסכם הזה והעברת המינהל האזרחי ומתאם הפעולות בשטחים ממשרד הביטחון

הנוסף שיהיה במשרד, למהלך הזה יש השפעות בגלל המורכבות של העניין. זה יכול להביא לשינוי המציאות הקיימת. בואו נזכור כולנו שמדברים על שר נוסף שיש לו אג'נדה ברורה, והוא רוצה לשלוט גם במינהל האזרחי וגם בייעוץ המשפטי. הכוונה ברורה מאוד. אנחנו לא נשכח דבר אחד, ומזה כמעט רוב הדוברים התעלמו: מדובר בשטחים כבושים. ולכן היצירתיות הזו, המתהווה בהסכמים האלה, באה לסכן את המציאות הקיימת. ההסכם הקואליציוני המתהווה, שבעקבותיו באה ההצעה, בא להנציח את הכיבוש בשטחים הכבושים.

ואנחנו מבקשים, ואנחנו רצינו לראות, אם קמה ממשלה חדשה - - - יוסף, אתה כבר שתי דקות אחרי הזמן שלך. אני אנסה לסכם, כי רציתי לדבר גם על - - - יהיו עוד הזדמנויות. אבל כל זאת, אנסה להתכנס לזמן. עוד דקה, דקתיים ואני מסיים.

ולכן במקום לחשוב איך סמוטריץ' ישלוט במנהל האזרחי, ומתאם הפעולות בשטחים, כדי לספח שטחים משטחי C, אנחנו צרכים ומצפים מהממשלה העתידית שתקום למען שני העמים: לפרק התנחלויות, לסיים את הכיבוש, ולהקים מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל.

תודה רבה. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, איננה. חבר הכנסת אימן עודה, שמשום מה יש באג במערכת והוא רשום פעמיים. בפעם הראשונה איימן עודה הראשון לא היה.

בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, הימים האחרונים מעידים על כמה דברים מסוכנים. הפחות מסוכן מהם זה חוסר אמון טוטאלי בראש הממשלה המיועד. כולם יודעים שהוא שקרן, כולם יודעים שאי-אפשר להאמין לו, כולם רוצים הסכמים, וגם חוקים, לפני שמקימים את הממשלה. במצב אחר היו מסתפקים בהסכם קואליציוני, והוא היה אמור לממש אותו, אבל לא מאמינים לו. הדבר השני הוא חוסר הממלכתיות בצורה טוטאלית. טוטאלית.

בונים הרכב לפי הממשלה הבאה, משנים חוקים לפי הממשלה הבאה, משנים חוקים לפי הפחד ממין מרד נגד נתניהו בליכוד, וכל מיני דברים אחרים. אז משנים חוקים לפי הממשלה הבאה, לפי המצב הקיים. הדבר השלישי, והחמור מכולם, הוא שהפשיזם בשלטון. הפשיזם בשלטון. אדוני היושב-ראש, יש קו שמחבר בין המשך הכיבוש, 55 שנים, לבין הפשיזם בשלטון. הרי גם בן גביר וגם סמוטריץ' מאיפה הם הגיעו? מקרב המתנחלים. יש קו שמחבר. מי שחושב שזה טבעי, שמדינת ישראל תכבוש עם אחר, ואפשר להיות גם מדינה דמוקרטית, יש אנשים פה שחושבים כך. לפחות מאה ח"כים פה למש חושבים כך. שכן, זה אפשרי. אותם מאה ח"כים חושבים שכן, כן: המדינה הזאת יכולה להיות שייכת לעם אחד בזמן שיש פה שני עמים, כך הם מאמינים, והם מאמינים שהם דמוקרטים. לא חשוב שיש פה 20% מהאזרחים שהם ילידים, בני המקום הזה. לא באו למדינה. המדינה באה אליהם ועליהם, אבל הם דמוקרטים. מהסיטואציה הזו נולד הפשיזם החדש, שמממש אותו או על צורתו של בן גביר וסמוטריץ' והציונות הדתית. לכן אני חושב, מהמשבר העמוק הזה יש הזדמנות. יש הזדמנות ליהודים הדמוקרטים והערבים הדמוקרטים, לאחד כוחות, ולהגיד: מה שהיה בשנה האחרונה, לטפל במרחב הדמוקרטי, בית המשפט, המשטרה, הפרקליטות - - נא לסיים. - - ולא המהות הדמוקרטית. המשך הכיבוש, המשך האפליה, חוסר הצדק החברתי. זה הזמן לאחד את כל הדברים ביחד. להיאבק למען כל הדברים ביחד.

תודה לחבר הכנסת אייימן עודה. חברי הכנסת, אני מודיע שהרשימה נעולה. רק מי שמופיע ברשימה, יוכל לדבר. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, אדוני. הקואליציה לא מדברת. הרשימה נעולה בכל מקרה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול ברכות והצלחה, ואני מקווה שלאורך זמן.

מה שאנחנו עדים לו בימים האחרונים זה לא פחות מאשר הפיכה משטרית, כינונו של משטר אוטוריטרי ומובהק, עריצות נכלולית בשליטתם של עבריינים, פירומנים משיחיים ושאר ירקות. לחקיקה הפרועה אן שום קשר למשילות או ליציבות. ודאי שלא לדמוקרטיה. יש רק מטרה אחת, והיא חילוץ הנאשם מאימת הדין באמצעות אמוק של הסמכה. המצאת תפקידים ומשרדים, מתן סמכויות ושינוי סמכויות קיימות, סיכול ממוקד של שומרי הסף ותוכנית ברורה לרדיפת מתנגדים פוליטיים, בעיקר פלסטינים ושמאלנים. אפשר לראות את זה בפקודת המשטרה, במינוי שר אי-ביטחון, במיסוד האפרטהייד בשטחים הפלסטינים הכבושים ועוד. כל אלה מובילים לדבר אחד: שליטה בלעדית של הרשות המבצעת, ללא כל ריסון ובלמים. הרשות המבצעת גם כך שולטת ברשות המחוקקת בגלל השיטה ובגלל התרבות הפוליטית, אז היא מחסלת את כל מי שיכול להגביל אותה, אם זה התקשורת החופשית, אם זה מערכת המשפט, אם זה הפרקליטות והייעוץ המשפטי וכן הלאה וכן הלאה. הכנסת מסורסת, התקשורת מוכת אימה, מערכת המשפט והפרקליטות מאוימות ונרדפות. אני רוצה לצטט מתוך ספר שמואל, שמואל א' אם להיות מדויק, את נאום משפט המלך. הנאום הזה שנישא בפני שמואל לבני ישראל, נאמר בימים דומים לשלנו. הצלחת לנאום אותו בוועדה?

בגלל זה הבאתי אותו לפה. השחיתות היה עיקרון מנחה, והשימוש באמתלות ביטחוניות שימשו להצדקה של ביצור שלטון רודני. וכך נאמר במשפט המלך: "ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם את בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו. ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. ואת בנותיכם יקח לרַקָחוֹת וּלְטַבָּחוֹת וּלְאֹפוֹת. ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו. וזרעיכם וכרמיכם

ונתן לסריסיו ולעבדיו. ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו". הוספתי לך זמן, שלא תפסיק ב"חמוריכם". תמשיך במקום טוב. אה, כי היו חושבים שאני מדבר לשרים?

בקריאת התורה אנחנו רגילים לסיים בדברים טובים. ואת חמוריכם ייקח, ועשה למלאכתו... ואתם תהיו לו לעבדים. "וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם. ולא יענה ה' אתכם ביום ההוא". עכשיו, הדברים האלה נכונים בימים ההם בזמן הזה. הדברים האלה קיימים מאז ומתמיד בשטחים הפלסטינים הכבושים. אין שם הליך הוגן, אין משפט צדק, אין זכויות וחירויות כמו חופש ביטוי,

התאגדות. יש גזל ודיכוי יום-יומיים. אז כל אלה עכשיו גם יפלשו לתוך הקו הירוק, כפי שהיו כאלה שחזו.

רק אם תרשה לי באמת בעשרים שניות, אדוני.

יש כאלה שחוגגים היום, בציבור הרחב וגם פה בבית הזה, חוגגים את הרדיפה הקרבה של מתנגדי השלטון הקלוקל הבא עלינו לרעה, בעיקר רדיפה של ערבים, פלסטינים ושל השמאל. אבל כולם צריכים לדעת, שזה יגיע לכולם. זה יגיע לכולם, כמו שנאמר במשפט המלך. משפט אחרון באמת: את לה"ב יהפכו ללהבה, את ועדת חוקה ומשפט, לחוכא ואיטלולה, ואת מתאם הפעולות בשטחים, למתאם הפורענות בשטחים. אני מזהיר את כולם למנוע את זה כבר עכשיו. תודה, חבר הכנסת עופר כסיף. חברת הכנסת השרה מרב מיכאלי. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך.

כשתסיים את השיחה, עשה עמי חסד ותתחיל לי את השעון מחדש. הינה, איפסתי לך. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. בבקשה, גברתי. אני רוצה לפתוח בציטוט, ציטוט של השופט שקיבל את עסקת הטיעון שעשה אריה דרעי עם פרקליטות המדינה.

הוא הסכים לדברים. הוא קיבל על עצמו, הוא לקח אחריות, הוא אמר: מודה אני, מסכים אני. דבריו של השופט הן כדלהלן: אחת הסיבות לקבל את עסקת הטיעון ולהסכים לעונש המופחת, כלומר אך ורק מאסר על-תנאי לאריה דרעי היא מניעתית. סיבה מניעתית בטיבה.

כי אריה דרעי קיבל על עצמו להתפטר מהכנסת, ולעזוב את החיים הציבוריים. - - - ולכן: "כל החושש מן הנאשם ומפגיעתו בקופה הציבורית ויטען כי קיימת בו מסוכנות בכל הכרוך במשאו ובמתנו בענייני ממון הרבים או היחיד, יוכל למצוא מנוח לחשש זה ולומר בוודאות כי הנאשם לא ייגע עוד בצרכי ציבור הכורכים בתוכם עיסוק כלכלי, וזאת בשל התרחקותו מהזירה הציבורית". וראו זה פלא, חצי שנה, בקושי, אחרי שנכתבו המילים האלה, נאמרו ונכתבו המילים האלה בדברי הימים,

חזר אריה דרעי כבמטה קסם לחיים הציבוריים. עכשיו אנחנו כאן נלחמות ונלחמים בשינוי חוק-יסוד, כדי לאפשר לאריה דרעי, שלפני פחות מחצי שנה התחייב שהוא לא יהיה על הקופה הציבורית, כי הוא פורש מהחיים הציבוריים, שיוכל להיות לא רק על הקופה הציבורית, כשם שהוא היה בעבר, כי לא רק על משרד אחד הוא יהיה אחראי, אלא הוא יהיה אחראי על משרד אחד ועל עוד משרד ועל עוד כמה אגפים, שיצרפו לו מעוד כמה משרדים אחרים, כי החמדנות רק הולכת וגדלה. עכשיו מה?

הרי זאת לא ההרשעה הראשונה של אריה דרעי.

הוא הורשע בכל מיני סעיפים של קבלת דבר במרמה והפרת אמונים וכו' וגם בשוחד. שם אמר השופט: "קשה היא תמונת השוחד, שנתגלתה בראיות ותוארה בהכרעת הדין. אין מדובר בכישלון בודד של אדם צעיר שזה עתה נחשף למנעמי השלטון, אלא במי שהתמיד באורח חיים המיוסד על אדני שוחד".

אבל מה עוד מדהים? בסדר, הוא הורשע, הוא הלך לכלא, הוא ריצה את עונשו. מאי גולן, את מאריכה לה את זמן הדיבור.

הדיח אתכם ובחר - - - זמן קצר אחר כך נהייתה פרשת בר-און חברון שבה היועץ המשפטי לממשלה דאז, אליקים רובינשטיין, ופרקליטת המדינה - - - - - - - - - - החליטו שיש רבב של פלילים במעשיו של אריה דרעי. אממה? החליטו לא להגיש נגדו כתב אישום.

כי הוא פרש מהחיים הציבוריים.

תראו מה זה.

איך הגלגל מסתובב ואיך ההיסטוריה חוזרת על עצמה.

משלמות ומשלמי המיסים במדינת ישראל לא יסלחו לממשלה הזאת, שמכשירה אדם שהתחמק מתשלום הרבה מאוד כסף לאוצר המדינה - - השרה,

- - בכך שעכשיו הושיבו אותו שוב על קופת המדינה בפעם השלישית, כדי לחזור שוב לזירת הפשע.

תודה. חברת הכנסת, השרה אורנה ברביבאי, בבקשה. יחי הדמוקרטיה,

איזה קונספט יפה שכזה, דמוקרטיה. בבקשה, גברתי,

ערב טוב, כבוד היושב-ראש.

כנסת שתאשר, אחרי 50 שנים, לשנות את פקודת המשטרה, כך שכל שוטר יידע איזו אידיאולוגיה עליו לאמץ, ומה המחיר שישלם אם הוא לא יתיישר בפקודה לעמדת השר. משטרה שתבחין בין אזרחים סוג א', שמצביעים למפלגה מסוימת, לאזרחים סוג ב' שאינם מזדהים עם האג'נדה של כבוד השר.

כנסת שהופכת את השחיתות כשרה למהדרין ומאפשרת לשר שהיה בכלא, והבטיח לא לחזור לחיים הפוליטיים, לקבל פרס. למה לא? שני תפקידי שרים על התנהגות טובה.

שאחרי 46 שנים משנה את חוק-יסוד: הצבא במהירות שיא, שיא גינס, וקובעת שלא מספיק רק שר ביטחון אחד. למה לא, אם אפשר שניים?

אם אפשר לפצל בין סמכות לאחריות, לפרק את אחדות הפיקוד ולסכן חיי אדם, כאשר שר ביטחון אחד, התפקיד שלו יהיה להבעיר את השטח הנפיץ, ושר ביטחון יהיה צריך לכבות את ההתלקחות האזורית? מעניין מי ישלם את המחיר. אתם יודעים מה? נאחל לשניהם בהצלחה. ואיך אפשר בלי ראש הממשלה המיועד, שהראש שלו כל-כולו נתון לענייניו המשפטיים - - כל-כולו - - - - - ואזרחי המדינה הם רק כלי משחק, אנחנו רואים את זה יום-יום שנועדו לשרת את ההישרדות שלו. איפה ההבטחות לטפל ביוקר המחיה? במשבר הדיור? איפה - - - את עדיין שרה בממשלה.

ריבונו של עולם. במקום לקשקש פה עם עצמך לבד, לכי תטפלי בכלכלה. אה, נכון, נכון, אין משבר דיור. אין משבר דיור. הוא לא קיים בכלל.

נא לאפשר לדוברת - - - החוקים הראשונים, שאתם הורסים ברגל גסה - - 20% אני נותן - - - 20% הרגתם אותנו - - - - - הם ההוכחה מה באמת חשוב לכם - - חנוך,

- - ומה עוד מצפה לנו כאן. שנה וחצי - - - החוקים הראשונים האלה מוכיחים מה מעניין אתכם. איזו בושה, איזו בושה. מעניינת אתכם השררה.

את מדברת על שררה? אתם מבעירים את השטח - - - חבר הכנסת חנוך, תודה. סדרי העדיפויות שלכם לא רואים את

- - ונעשה כל מאמץ לקצר את התקופה הרעה הזאת בדברי הימים.

אדוני היושב-ראש, ציפיתי ליותר הגנה, כשאני מדברת, אבל כל אחד וסגנונו. אל תצפי. אין למה לצפות. אני קראתי להם לאפשר לך לדבר. זה לא הספיק.

לפני יומיים כל החבורה פה

להציג את הצעת החוק כאילו היא הצעה מנותקת מכל מה שקורה בהסכמים הקואליציוניים, מהדרישות של השותפים, שלא מאמינים אחד לשני, והם

המינהל האזרחי תחת משרד הנקרא משרד הביטחון, ונתנו לצבא לעשות את זה כדי להוכיח שזה כיבוש זמני. עכשיו, הממשלה הזאת מצהירה בהצעת החוק הזאת, במתן המינהל האזרחי לסמוטריץ', שהוא יהיה השריף והוא יהיה המושל על השטחים הפלסטיניים הכבושים שהם מספחים את השטחים האלה למדינת ישראל. אז צריך להבין שאתם מדליקים אש באזור כולו בהצעת החוק הנראית כאילו תמימה. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת אוהד טל, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, כבוד חברת הכנסת מאי גולן, שרצתה לדבר אבל לא הצליחה, כבוד כולם. אז הייתי פה כשדיבר השר מאיר כהן. מעריכה אותו מאוד, אבל שיסלח לי,

אז אני אדבר עליו בגוף שלישי.

ל מתאים לך. לא מתאים לו. מספיק להכתים את כל חברי הבית הזה, את כל חברי הכנסת, את כולם, אבל בהם גם את

ואת בן גביר ואת כל השרים המיועדים מהליכוד, אבל גם אותך ואת כל חבריך כולם הגיעו פה בתודעת שליחות. כולם הגיעו לכנסת ישראל בתודעת שליחות, וכך ייכנסו, בעזרת ה', לממשלת ישראל. הגיע הזמן שתפסיק גם אתה,

לחשוב שאנשים פה באים להחריב ושכל מאווייהם זה הם עצמם. ממש ממש ממש, ושוב ממש, לא. אנשים פה באו לתקן, באו לשנות לטובה, באו להיטיב את מדינת ישראל כמדינה יהודית, בראש וראשונה יהודית ודמוקרטית. נכון, על פי האג'נדה שלנו ולא שלכם, אבל זו היא דמוקרטיה, מה לעשות? זו היא דמוקרטיה. אנחנו לא הסתרנו כלום. אנחנו לא שיקרנו. אנחנו לא הבטחנו א' במהלך הבחירות ועשינו ב'. אנחנו לא הבטחנו א' לפני הרכבת הממשלה ועשינו ב'. אנחנו הבטחנו ואנחנו נקיים את מה שהבטחנו. אפשר להתווכח על הדרך. אבל גם אתה, מאיר, וחבריך למחנה השני, תפסיקו להכתים את חברי הכנסת ולהפוך את המילה "פוליטי" למילה גסה. רק אתמול שמעתי מישהו מדבר ברדיו ואומר: גורם פוליטי, באיזה זלזול נוראי. פוליטיקה היא לא מילה גסה, היא לא מילה מזהמת. ואנחנו לא רוצים לזהם את המערכת, להפך: להציל אותה. אנחנו נציל אותה, את המערכת. ולכן, מי שהופך את החוקים האחרונים לפרסונאליים זה אתם, כשאתם מכניסים את המילה: סמוטריץ'. אתם בעצמכם מיניתם שר במשרד הביטחון, זה היה ביטון. והוא בסדר, אבל כשזה סמוטריץ' זה לא בסדר. אז חברים, זה בסדר, וזה בסדר גמור, ואנחנו בעזרת ה' נשלוט ונשלוט טוב, ונקים פה ממשלה לתפארת מדינת ישראל.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל וולדיגר.

איננה נוכחת, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח. חבר הכנסת עידן רול שביקש לדבר, איננו נוכח. חבר הכנסת קרעי. האגף הימני, לחשו באוזן אחד לשני. בבקשה, אדוני. אתה מסכם? לא, לא. אתה יש לך את הסיכום שלך. אני בשלוש דקות מסכם, כיושב-ראש הוועדה,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. ישבנו ביומיים האחרונים 16 שעות במצטבר, להכנת החוק הזה לקריאה ראשונה. אני לא חושב שאי-פעם אלה שהיו רק לאחרונה קואליציה נתנו לנו את אותו סד זמנים שאני נתתי להם.

כל אחד מחברי הוועדה קיבל 13 דקות לנמק את הדברים שלו וזאת בתוספת לדקות שהיו בסבבים הבאים. באו כמה, חבורה קטנה של מופרעים, שהחליטו להתנהל בחוסר תרבות בדיון. אני לא רוצה להזכיר את השמות שלהם. החליטו לעשות טרור בוועדה. נהגתי בהם ביד רמה. אז אחד מהם יוצא ואומר: קרעי גזען כנגד זה. כשאין לחבורה הזאת מה לדבר על המהות, הם מדברים ומטנפים על כל דבר שזז. אנחנו לא מתרגשים מהם, אדונים היושב-ראש. אנחנו ננהג, ניתן לכולם להשמיע את מה שיש להם לומר. נתנו לכולם להשמיע, ויש עוד דיון לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אבל הדיון לקריאה הראשונה היה ארוך מאין-כמוהו וניתנה לכולם הזכות לדבר. הדיבורים בעיקר היו כמו תקליט שבור, כאילו הם לא שומעים. אומרים להם: כתוב בחוק שהשר בתוך המשרד הוא בכפוף. אז עומדת כאן אורנה ברביבאי, ויושבים בוועדה רם בן ברק וכל החבורה האחרת,

כן כפוף, לא כפוף. כתוב לכם בחוק: בכפוף. דרשו להביא את היועץ המשפטי של משרד הביטחון. מגיע היועץ המשפטי הבוקר, אומר להם: אני לא יודע מה אתם רוצים ממני. חוק-היסוד הזה מדבר על כל משרד. אין שום בעיה בעניין הזה, הכול טוב. והם ממשיכים: כן בכפוף, לא בכפוף, מה יהיה בוועדת השרים לחקיקה ומה? חלאס. ריבונו של עולם,

תפנימו שאתם כבר לא, או שאתם אולי כן,

השרה ברביבאי. אתם עדיין בממשלה. ואת יודעת מה התפרסם היום? שהמחירים ממשיכים להאמיר, שיוקר המחיה הורס כל חלקה טובה. כל בית בקושי גומר את החודש, ואת מבלה כאן פיליבסטר מיותר ומשועמם, כי אתם משועממים. במקום לשבת במשרד הכלכלה עד השעות הקטנות של הלילה ולטפל בכלכלה.

- - - אז אני אומר לכם, אזרחי ישראל ששומעים אותנו.

חברי הכנסת. נא לא להפריע לקרעי.

אזרחי ישראל, אני רוצה לומר לכם: אנחנו כאן נתנהל ביד רמה, נחזיר את המשילות, נעיף את הממשלה הזאת לפח האשפה של ההיסטוריה. בעזרת השם, בקרוב תקום פה ממשלה שכד השמן שלה בחנוכה יספיק, לא לשמונה ימים, יספיק בעזרת ה' לשמונה שנים. אנחנו נתקן. לא חוששים מכם. אגב, היועצת המשפטית לממשלה פתאום התעוררה משנת היופי שלה. שנה וחצי לא הייתה מניעה משפטית, לא על הסכם כניעה עם החיזבאללה, לא על ממשלת מיעוט של 40 חברי כנסת, לא על שר בלי תיק,

עכשיו היא נזכרה בשביל החוקים הקטנים האלה שאין בהם כלום ושום דבר? והיא מתעוררת ואיום, וקץ הדמוקרטיה. אז תודה לך, גלי בהרב מיארה. בקרוב תגישי מכתב התפטרות, בקרוב תקום כאן הממשלה הטובה ביותר.

תודה רבה לך, חברנו שלמה קרעי. אני מזמין את השר זאב אלקין, בבקשה.

לא לא לא, זאב אלקין, בני גנץ, אחר כך אתה, ואחר כך השר גדעון סער, לפחות על פי מה שרשום אצלי. השר אלקין, בבקשה.

חבר הכנסת ארבל, אני פה עולה במסגרת הדיון האישי. האישי, האישי.

מי שידבר בשם הממשלה, זה השר גדעון סער בחוק הזה. אז הכול בסדר. זה יהיה קצר. ליבי ליבי לחברת הכנסת גוטליב, אני מודה לך על - - - אני רוצה להקשיב לך,

אני מודה לך על הרצון שלך - - - אותו דבר בדיוק. אני עוקבת - - - חברת הכנסת גוטליב, אני חייב להגיד לך משהו שלמדתי מראש הממשלה המיועד: כשחוזרים על מסר הרבה פעמים, יש סיכוי שבסוף הוא ייקלט.

אז בעניין הזה קשה לבוא בטענות, כי את זה למדנו מראש הממשלה המיועד.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים כאן באירוע, שכמובן, ראוי היה לו שייחסך מאיתנו, מכולנו. אנחנו נמצאים בתהליך חקיקה מזורז של שני שינויים בחוק-יסוד, שעל פניו אפשר היה להסתדר בלעדיהם בהקמת ממשלה. דיבר כאן, נדמה לי חבר הכנסת קיש, היום במסגרת דיון אחר, על כך שאנחנו אומרים לצד הזה של האולם: תקימו כבר ממשלה. ואני בהחלט אומר: אנחנו לא כופרים בכך שקיבלתם רוב בבחירות שהוא מספיק להקמת ממשלה. אני רק לא מצליח להבין למה, הרי התוכנית המקורית הייתה הקמת ממשלה, נדמה לי, ב-15 בנובמבר,

ראש הממשלה המיועד ואמר שזה היעד שהוצב. איך הגענו ממצב של ממשלה ב-15 בנובמבר, לכך שאנחנו כבר חודש מהיעד הזה. בקצב הזה של החוקים שאתם הבאתם ובקצב ההתקדמות, אז גם בשבוע הבא לא נראה לי שתקימו ממשלה. אני מבין את הסיטואציה של משא ומתן, שנתקע עם הסחיטה בכל יום, ועוד ויתור ועוד ויתור ועוד ויתור, אבל למה היה צורך להעמיס על העגלה המקרטעת הזאת, והחצי תקועה, גם את תהליך החקיקה של כל החוקים האלה. הרי לכאורה היה אפשר לעשות פשוט מאוד. אתם כל כך באים בביקורת אלינו בממשלה הקודמת,

בממשלה הקודמת לא היה סעיף אחד בהסכם קואליציוני, שבגלל סיבה כזו או אחרת אמרנו: בואו

הוקמה - - - אבל אתם מיניתם שר.

הוקמה ממשלה ועבדה, ואז הביאה לפה חקיקה והעבירה אותה. זאת דרך המלך. אני שאלתי את עצמי למה בחרו שלא ללכת בדרך המלך.

הייתי מעורב בהקמה של יותר מממשלה אחת, כולל גם בצוות משא ומתן קואליציוני של ראש הממשלה המיועד. גם אז לא נשלחנו לכנסת להעביר חקיקה, חוץ ממה שבאמת בלעדיו היה בלתי אפשרי להקים ממשלה. אני חושב שהסיבה ברורה מאוד, היא גם עולה מתוך רוח המשא ומתן הקואליציוני וגם עולה מהדרישות האלה: זה חוסר אמון מוחלט. הרי אם בצלאל סמוטריץ' היה מאמין לבנימין נתניהו שהוא יקיים, אז הוא היה יכול לדחות את החקיקה. הרי הוא יכול להתמנות לשר אוצר שום דבר לא היה מפריע לו, מייד עם הקמת הממשלה, ולחוקק את החוק הנדרש מבחינה טכנית לאחר מכן. לאחר שבועיים, בדרך המלך, להתמנות גם לשר במשרד הביטחון. אפילו כשמגישים ממשלה, גם את התהליך הזה אני מכיר, אפשר להקריא אותו כשר האוצר, ומיועד להיות שר במשרד הביטחון. גם דברים כאלה, אדוני היושב-ראש, אתה בטח זוכר היטב. הם נעשו לא פעם ולא פעמיים בממשלות שאתה ואני כיהנו בהן והיינו שותפים להרכבתן. הרי הייתה דרך פשוטה מאוד.

כי בצלאל סמוטריץ' מכיר את בנימין נתניהו, ואומר: קודם משלמים, אחר כך ממשלה. אני לא סומך. כנ"ל לגבי החקיקה, שעוד תגיע לכאן ועוד נדבר עליה, של שינוי פקודת המשטרה. אותו דבר. זה בטח חקיקה שהיה נכון לקדם לאחר הקמת ממשלה ואמרו לנו: לא, כי בן גביר לא מאמין לנתניהו. הוא עד כדי כך לא מאמין, שהוא גם דורש, עם שישה מנדטים,

ממלא מקום יושב-ראש ועדת השרים לחקיקה, עם זכות וטו. אדוני היושב-ראש, אני זוכר שאת כל הרעיון הזה, של ממלא מקום יושב-ועדת השרים לחקיקה, אתה ואני המצאנו בשביל סיעה קטנה שהייתה סיעת השלטון בממשלה, כשנאלצה להיפרד מתיק המשפטים, ואז נולד הרעיון. אבל אז הבנתי למה, ואני חושב שגם אתה הבנת למה בדיוק, כי מילאת את התפקיד הזה בפעם הראשונה בהיסטוריה,

שבה היה התפקיד. אבל מעולם לא שמעתי שסיעה עם שישה מנדטים, אני פה לא תופס צד במשא ומתן, לא רוצה להתערב, אבל מעולם לא שמעתי שסיעה עם שישה מנדטים,

דורש שתהיה לו זכות וטו על נציג שהוא נציג של מפלגת השלטון בוועדת השרים לחקיקה. זאת בריאה שעוד לא הייתה. אבל למה כל זה?

גם לא שמענו על סיעה של שישה מנדטים שראש הממשלה הוא שלה. גם על זה לא שמענו כך שיש כל מיני בריאות שלא היו, אבל אני מסכים שלא זה הגיוני ולא זה הגיוני. אבל השר אלקין, לצערי - - - זמני הולך ומתקצר.

אנחנו כבר משהו, שתי דקות אחרי - - - אוקיי,

אז תודה רבה על התוספת של שתי דקות, אדוני. לסיכום, אני רוצה להגיד שמכל החקיקה המיותרת הזאת, שזה לא הזמן שלה וכבר דיברתי הבוקר על הנזק שהיא תסב לכנסת בכנסות הבאות. למעשה, מעכשיו כל אחד יחוקק פה על ימין ועל שמאל בתקופה הזאת, בין השבעת הכנסת להשבעת הממשלה. הסיבה היחידה לכל הדבר הזה, שאנחנו רואים כאן, זה חוסר אמון טוטאלי בין השותפים, ובעיקר חוסר אמון בין כולם מול ראש הממשלה המיועד. מה שמתחיל ככה, בכזאת רמה של חוסר אמון, ברגל שמאל, אני לא חושב שמבשר טובות על התפקוד ורמת הקטטות, שאנחנו נראה בממשלה בהמשך.

תודה רבה לשר זאב אלקין. השר בני גנץ, איננו. סגן השר עידן רול, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשנים האחרונות המערכת הפוליטית והמדינה כולה סבות סביב המתח בין מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. יש צדדים שלמים בעם וצדדים שלמים במחנות הפוליטיים כאן, שנחושים להראות שיהודית ודמוקרטית זה משהו שמתנגש, שמדובר באויבים. אני יכול ללכת ולהפליג עכשיו על למה זה לא, אבל אני בוחר לצטט ממישהו שאני מאוד גאה לומר שהוא קרוב משפחה שלי, ולדעתי אחד האנשים הדגולים והחכמים שחיו פה, השופט המנוח חיים כהן, מתוך ספרו "דת ודין", על המתח בין יהודית ודמוקרטית: בעיה פרשנית ראשונה מתעוררת בדבר משמעותו של וי"ו החיבור שבין יהודית ודמוקרטית. אפשר לפרשו כמעמיד את היהודית לחוד ואת הדמוקרטית לחוד, כאילו - - איך הייחוס, אבל? ספר לנו איך הייחוס.

- - כאילו מתרוצצים במדינה שני יצורים אלה, שאין להם דבר במשותף, כאילו שני ערכים נפרדים הם שבדרך הטבע אינם עולים בקנה אחד. לפי פירוש כזה יהא זה מתפקידו של השופט או המחוקק לבחור לו ערך יהודי או ערך דמוקרטי, ככל שהעניין שלפניו מחייב, והוא יצטרך פעם להעדיף את זה ולדחות את זה ופעם לדחות את זה ולהעדיף את זה. לכל היותר יוכל לעשות לו מעין מיזוג אד-הוק של אלמנטים משני הערכים כשהעניין שלפניו מאפשר ומצדיק זאת. פרשנות מעין זאת אינה מתקבלת על דעתי. לדידי מדינה יהודית ודמוקרטית אינה מדינה אשר בה רבות ומתנצחות היהדות והדמוקרטיה במריבה מתמדת ובהתחרות עיקשת, עם אידיאולוגית ואם פוליטית. לשם כך לא היה צורך בחוק-היסוד וחזקה על המחוקק שלא רצה בהנצחת הרעה אלא בקידום הטובה. יש לפרש את וי"ו החיבור כמצרף יהודית ודמוקרטית לערך עליון אחד, יהדות שהיא דמוקרטית ודמוקרטיה שהיא יהודית, כאילו יהדות ודמוקרטיה חד הן, ובא זה ולימדה על זה ובא זה ומשלימה את זה והיו לאחדים בידינו. זהו חידוש גדול והתקדמות של ממש. אני רוצה לומר שהדברים, ואפשר עוד לפרט ולהמשיך,

הגישה ההרמונית שמתאר השופט המנוח חיים כהן היא הגישה שאני מאמין בה, ואני חושב שהיא הגישה שאנחנו כמחוקקים צריכים לקדם. זו הגישה שחזקה על המחוקק, הכנסת הזאת, כשחוקק את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שהתכוון למצוא דרך הרמונית לכולנו לחיות יחד, לא להילחם רשות אחת ברשות שנייה ולא להציב את היהדות אל מול הדמוקרטיה, אלא למצוא את הערכים הדמוקרטיים בתוך היהדות ולמצוא את הערכים היהודיים בתוך הדמוקרטיה.

תודה רבה לסגן השר רול. ושוב, אני לא יכול להימנע רק מלהגיד שאני מסכים עם כל מילה, אלא שהבעיה שיש, לא תחושה אלא לדעתי מציאות, שפסיקות בית המשפט העליון מובילות אותנו למקום שהמדינה עוד מעט הופכת למין מדינה דמוקרטית של כל מסתנניה, ומותר לקיים חיים יהודיים רק בשוליים איפה שזה לא מפריע יותר מדי, והאיזון הזה באמת נשבר ואת זה צריך לתקן.

זו לפחות דעתי האישית.

כל אחד מאיתנו רואה את זה אחרת, אבל אני אומר לך שפה בדיוק נובע, אין מחלוקת על כל מה שהקראת, יש שאלה גדולה אם האיזונים האלה, שהיו באמת קיימים בצורה טובה בראשית ימי המדינה, השתבשו.

אני יכול להגיד לך שאלה בדיוק הנימוקים שבגינם תמכתי בחוק הלאום, שבראשית ימי המדינה לא היה בו צורך כי נאמר בו המובן מאליו, ומרגע שהדבר הזה כורסם בפסיקות של בית המשפט העליון, אפשר לתת דוגמאות מפסק דין קעדאן ואחרים, אז נאלצת לבוא ולומר את המובן מאליו, שלפעמים הוא כל כך מובן מאליו שיותר טוב אולי לא לכתוב אותו, עד שלא מותירים לך ברירה. וזה אחד הדברים שאני מצר עליהם - - - - - - - אבל זה דיון עמוק שעוד ננהל כאן, אני מניח.

אני בטוח.

חבר הכנסת משה ארבל יסכם.

אפשר לצלצל ולהודיע שתכף תהיה הצבעה ושכולם יבואו ולהפסיק - - - - - - הוא מסכם. אנחנו נערכים להצבעה. אנחנו לא יכולים להיערך להצבעה משום שהשר גדעון סער - - - - - - אם הוא ירצה לדבר או לא ירצה לדבר. זה הוא יאמר. אני מניח שהוא רוצה לדבר, אני מניח שהוא הגיע לכאן - - - רוצה לדבר?

הוא הגיע לכאן - - - אז אם כך, אני לא - - - אבל אני מבקש שלפני הצבעה - - - הכול בסדר, חבר הכנסת קיש. הכול יהיה בצורה מסודרת ואנחנו לא נקדים את המאוחר.

חמש דקות סיכום, ותרד. חבר הכנסת ארבל, אתה לא מוגבל בזמן אומנם, אבל קח בחשבון - - - אבל כמובן נאמנים עליי דבריו של חבר הכנסת קיש. לא, אני גם רוצה לאפשר לשר סער, באמת, מכיוון שיש איזושהי שעה שאנחנו אמורים לסיים בה, שלא ליצור מצב שהוא יישאר בלי הזמן שמגיע לו לומר את דברו.

הכנתי כמובן כמה וכמה וכמה דברים לדבר, אני לא אספיק לומר את כולם. הקשבתי קשב רב גם מכאן וגם מערוץ הכנסת בלשכתי במהלך הדיון הארוך,

המשמעותי, עם רשימה באמת מפוארת של חברי כנסת ושרים רבים שעלו לנאום. אפילו פנייתי אליך, אדוני היושב-ראש, בבקשה שתנעל את רשימת הדוברים נענתה בשלילה - - נכון. - - כיוון שבאמת רצית לתת לחוק-היסוד את הזמן שלו באופן משמעותי ומיטבי כדי שבאמת כל אחד ואחד יוכל לקחת חלק בדיון המקיף והמעמיק והמשמעותי הזה. אני, ברשותכם, חבריי חברי הכנסת, מבקש בחמש הדקות שנותרו לי להקריא כאן, באמת לדברי הימים של הכנסת, מאמר שפורסם ב-4 בנובמבר, של הפרופ' דניאל פרידמן, שכיהן כשר המשפטים והוא כמובן מומחה, שמו הולך לפניו, בתחום המשפט, בטור שכתב בעיתון מעריב תחת הכותרת "כיבוד ההליך הדמוקרטי של מדינת ישראל מחייב לאפשר לדרעי לכהן כשר". אלו דבריו: "אין מניעה למנות את דרעי לשר, ומוטב שמערכת המשפט תבין זאת ולא תנסה לשבש את ההליך הדמוקרטי". אני מצטט: "כמי שמשתייך" לא אני,

אני מדבר על פרידמן שכותב את הדברים, "לציבור החילוני וכבעל דעות מתונות בתחום המדיני, יש לי סיבות להיות מוטרד מתוצאות הבחירות." אני מרגיע אותך מכאן, פרופ' פרידמן, אל דאגה. "אבל השאלה שאני מציג איננה קשורה בכך. היא נוגעת בלב הדמוקרטיה. אריה דרעי הוא מנהיג מפלגה שזכתה במספר דו-ספרתי של מנדטים. הדבר לא מונע צדקנות וטהרנות, ובעקבותיהן את השאלות: האם הוא יוכל לכהן כשר? והאם מערכת המשפט ובג"ץ בראשה לא יפסלו אותו?

התשובה לעניין אפשרותו לכהן כשר היא חד-משמעית. החוק מבהיר בצורה ברורה שניתן למנותו לתפקיד זה". החוק, כוונתו לחוק הקיים היום, ללא צורך בשום תיקון חקיקה. "ההוראה הרלוונטית מצויה בסעיף 6 לחוק-יסוד: הממשלה. לפי הוראה זו, אדם פסול מלכהן כשר אם הוא נידון למאסר וטרם חלפו שבע שנים מיום סיום מאסרו. ניסוח זה גם מבהיר שהכוונה היא למאסר בפועל. דרעי נידון לפני יותר מ-20 שנה למאסר. "לענייננו אין צורך לחזור על פרטי הפרשה ההיא. אומר רק שהסתייגתי בשעתו בחריפות מהאופן שבו נוהלה חקירתו ומהפרסומים העוינים נגדו בתקשורת. לכך נוספו ספקות חמורים בשאלת ההצדקה להרשעתו, כשהתברר שעד המדינה נגדו לא אמר אמת ובכל זאת סירב בית המשפט העליון לאשר משפט חוזר בעניינו. "פרשה נוספת שהתעוררה לאחרונה נגעה לחקירתו בעבירות מס, שבגינן הושג הסדר טיעון, שבמסגרתו הורשע דרעי ונידון לתשלום קנס ולמאסר על תנאי והתפטר מהכנסת. גם כאן יש ספק אם לא ניתן היה להסתפק בהליך אזרחי, אך מכל מקום, החוק ברור. בהיעדר מאסר בפועל, אין מניעה למנותו כשר. "שאלת הקלון איננה רלוונטית לעניין זה. שר שהורשע ונקבע שיש קלון בהרשעתו, בכך מסתיימת כהונתו באותה כנסת. אולם הוא רשאי להתמודד בכנסת הבאה, בהנחה שלא נידון למאסר בפועל, ואם הציבור בוחר בו, אין מניעה שיכהן כחבר כנסת וכשר. ציבור המונה מאות אלפי בוחרים שב והביע את אמונו באריה דרעי. כיבוד ההליך הדמוקרטי וכיבוד החוק של מדינת ישראל מחייבים לאפשר לו לכהן בתפקיד שר.

היינו עדים לכך שבית המשפט העליון פסק בניגוד לחוק ובניגוד להליך הדמוקרטי. בשנת 1993, כלומר לפני קרוב ל-30 שנה, היינו גם עדים לכך שבית המשפט העליון פסק, ללא שום בסיס בחוק ובניגוד למה שהיה נהוג בעבר, כי עם הגשת כתב האישום נגד דרעי, חייב היה ראש הממשלה רבין, משיקולי 'סבירות', לפטרו מתפקיד שר.

לאחר פסיקה זו תיקנה הכנסת, שהאמינה בחזקת החפות - - - - - " - - את החוק והבהירה שאין חובת התפטרות בגין כתב אישום. שר מסיים את תפקידו רק לאחר שהורשע. אומנם בית המשפט בוחר להתעלם מתיקון זה, וכעת צפוי העניין לחזור אליו כבומרנג. תהיה זו עבורו הזדמנות לחזור בו מערבוב הסבירות של בית המשפט עם התחום הפוליטי ולהתייחס ביתר כבוד לציבור הבוחרים. "פסיקה זו, שחייבה את פיטוריו של דרעי"

"ערערה לחלוטין את ממשלת רבין וגרמה נזק בל ישוער לתהליך השלום שרבין ניסה לקדם עם הפלסטינים. פסיקה זו", מלין פרופ' פרידמן, "גם דחקה את ש"ס, מפלגה מתונה מבחינה מדינית, לזרועות הימין", רחמנא ליצלן, "מקום שבו נמצאת מפלגה זו עד היום. הנזק שגרמה אותה פסיקה משתקף,

בתוצאות הבחירות הנוכחיות." אני מצטט בכוונה מילה במילה, גם אם הדברים לא כל כך נוחים לך לשמיעה. "ניתן לקוות שמערכת המשפט לא תנסה לשבש פעם נוספת את ההליך הדמוקרטי באמצעות פסיקה מנוגדת לחוק. די בנזקים שנגרמו עד כה". המצב המשפטי שמתאר פרופ' פרידמן, המשפטי, טהור, הוא מצב שלא מאפשר לנו לגשת ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין לו סמכות, מכיוון שהסמכות שלו היא אך ורק במקרה שבו היה מאסר בפועל. אני יודע שזו איננה עמדת היועצת המשפטית לממשלה, אבל כן, זו עמדתנו. ולכן הוא משאין לנו בעצם ערכאה אחרת לפנות אליה. אנחנו פונים לכנסת כרשות מכוננת ופונים אליה ומבקשים את אמונה, ומקיימים דיון מקיף ומעמיק על המשמעויות של זה ועל הצורך בהרמוניה חקיקתית. יתר על כן, בעיתון כלכליסט מפרסם הכתב משה גורלי: "בירור שערכתי בפרקליטות וגם בקרב פרקליטיו העלה הסכמה נדירה בין הצדדים, מעולם לא הייתה להם כוונה להרחיק את דרעי לצמיתות"; "אילו החזרה הייתה מנוגדת להסדר הטיעון, הפרקליטות הייתה צועקת מכל גג אפשרי. העובדה שהיא שותקת מלמדת שכבוד השופט הרבסט התפייט על סילוקו לצמיתות של דרעי מהפוליטיקה ללא בסיס כלשהו, לא בהסדר הטיעון ולא בדיון באולם, שקדם לאישורו". אנחנו גם נדרוש מהייעוץ המשפטי לממשלה, בדיונים בהמשך לקראת הקריאה השנייה והשלישית, לומר את זה בקולם באופן חד וברור, את הדבר הברור מאליו, שמעולם לא הייתה שום כוונה שכזו. התהליך שאנחנו עומדים להתחיל כאן היום והקריאות שלפיהן יש כאן איזשהו מהלך פרסונלי, רטרואקטיבי, זה מצוץ מן האצבע, רחוק מאוד מאוד מן המציאות. כפי שהסברתי, כאשר אין צורך באותה חקיקה וכאשר אין יכולת לפנות, בהיעדר סמכות, ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, שאני סמוך ובטוח,

שאם הייתה לו סמכות והיה דן בזה, הוא גם לא היה קובע קלון. אשר על כן, הדברים ברורים מאליהם, ונכון שייאמרו כאן. החוק הזה הוא חוק מאסדר, חוק מבהיר, חוק חשוב מאוד. לסיכום, אני לא אוכל שלא להעיר, בצער רב קראתי היום את רשימתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין, שבאופן אישי אני מעריך אותו כאדם ירא שמים, שכתב על ה"סוגיה" הזאת, שכביכול מדובר כאן, אני אקריא לכם, על תיקון חוק-יסוד: הממשלה, להבהרה, "הקלון" הוא כותב: "הכנסת אינה להקת המעודדות של הממשלה". זו אינה התמונה היחידה שאנחנו רואים בהצעה הנוכחית. חקיקה פרסונלית לשם אדם יחיד היא דבר בעייתי ביותר. תיקון חוק-יסוד ועשייתו כאסקופה נדרסת הם בעייתיים כפליים. הדברים הללו של אליקים רובינשטיין רחוקים מאוד גם מהפרשנות המשפטית הנדרשת. "הכנסת היא איננה להקת המעודדות של הממשלה" לא כתבת את זה ביולי 2021 כשהממשלה הביאה חקיקה ממשלתית, כאן מדובר בחקיקה פרטית שהיא איננה חקיקה ממשלתית, היא מתכוונת להבהיר לנו, כל חברי הכנסת, שנבוא להצביע בעד הממשלה שתובא לפנינו בעתיד, לא באופן רטרואקטיבי, את כוונתנו. אנחנו צריכים להבין היטב מה הסמכות שלנו, על מה אנחנו מצביעים בעד ועל מה אנחנו מצביעים נגד. תתכבד, אליקים רובינשטיין - - - - - - אנחנו יכולים לעשות עבירות - - - תתכבד, אליקים רובינשטיין, ותתמודד בעוד כחמש שנים לאחת המפלגות ותביע את עמדותיך. אני חושב, כפי שאהרן ברק נוהג לומר פעמים רבות, "פעם שופט, תמיד שופט" כשופט בדימוס ראוי יהיה שתימנע מהתבטאויות פוליטיות. זה מכרסם את אמון הציבור במערכת המשפט. ולסיום,

אותם אנשים שרוממות שלטון החוק בגרונם, לא שאלתם את עצמכם איך הגענו למצב הזה? שכן אני לא מדבר על 400,000 מצביעי ש"ס באופן ישיר, כל הגוש כולו קם והצביע הצבעה מחאתית. אין לו בכם אמון. אתם לא מבינים את הסכנה שבהתנהגות שלכם? אתם גורמים לריסוק אמון הציבור במערכת המשפט. כשמערכת המשפט מתנהגת בצורה מפלגתית ופוליטית, כשגורמי אכיפת החוק לא מתנהגים בצורה הנדרשת מהם, הם הראשונים לכרסם את אמון הציבור במערכת המשפט. דבריי מכוונים באופן ישיר לפוליטיקאי הגדול מכולם, שי ניצן.

תודה רבה לחבר הכנסת משר ארבל. אני מזמין את השר גדעון סער, בבקשה. אדוני השר, רק לומר, מאחר שיש לך זמן דיבור אם תרצה בו, ומאחר שאנחנו נצטרך לקרוא לחברי ועדות שיושבות כרגע במקביל וכמובן לצלצל, אני אשמח אם תגיד לי כמה דקות קודם לכן, לפני שאתה עומד לסיים, כמובן שאתה לא חייב, אבל אם תסיים נצטרך לחכות כמה דקות כדי לאפשר להם לעלות. הזמן לרשותך. היושב-ראש - - - לא,

אני לא רוצה למלא, אני אומר - - - אני חייבת להגיד באופן מלא,

שזה לא תקין בעליל שזה מתנהל ככה עכשיו. אני מכירה את הכנסת, אפשר היה לסגור חצי שעה,

שעתיים, אבל זה שאתה מאפשר, היושב-ראש, באופן גורף, לנהל ועדות בזמן המליאה, זה לא תקין. בסוף זה יגיע לפסילת החוקים האלה. חברת הכנסת מלינובסקי, אמרתי, כך נהגו לא פעם. בעיקר, מה שבעיניי יותר חשוב, אני רוצה לאפשר זמן דיבור רחב לכולם. זה לא תקציב וזה לא מלחמה ולא שום דבר. את רואה שאני גם מאפשר לאנשים, שכמעט בלי יוצא מן הכלל כולם חורגים מהזמן,

כדי שיוכלו לומר את דבריהם. אני חושב שכך זה נכון, במקום להיות במצב שאנחנו נגביל כאן את הדיבור כדי שהוועדות יעבדו בנפרד. לטעמי זה יותר נכון, כך נהגו לא פעם בעבר.

אבל גם לי יש - - - אני חושב שנהגו כך לא פעם בעבר. את יודעת, חברת הכנסת מלינובסקי - - אנחנו גם נבדוק את זה. - - מי שחושב שנכון לנהל את הכנסת דרך בתי משפט, זו זכותו. את יודעת שאני בקדנציה הקודמת, עם כל, איך לומר את זה בעדינות, התחושות הקשות שהיו לי, דבר אחד היה מבחינתי קו אדום: אני לא הלכתי לשום בית משפט. ניסיתי לפתור פה את הבעיות. לפעמים הצלחתי, ברוב המקרים פחות הצלחתי. אנחנו נשתדל גם כאן - - - אני מציע שננסה לקיים את השיח הזה כאן. אני חושב שבסך הכול יש פה תהליך של דיונים ארוכים מאוד, מעמיקים מאוד, רציניים מאוד. אני לא רוצה לגזול יותר מזמנו של השר. השר סער, בבקשה. יש לו הרבה מאוד זמן - - - תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני מצטער, אדוני היושב-ראש, שבחרתם בחקיקת הקלון או בחוק עוקף קלון כחוק הדגל הראשון שאתם מביאים לכנסת הזאת. חוק שבעצם ניתן היה, כמו שאומר חבר הכנסת ארבל: "אני משוכנע שאין בנסיבות העבירה קלון". אני חוזר על מה שאמרתי גם בדיון הקודם, אני לא מתיימר לקבוע אם יש או אין קלון, זו קביעה שיפוטית, ובטח שלא אוהדים או יריבים פוליטיים צריכים לקבוע אם יש קלון או אין קלון, אבל ניתן ללכת בדרך המלך, אחרי שבפעם הקודמת חבר הכנסת דרעי התפטר מהכנסת יומיים לפני גזר הדין, וללכת ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שהוא שופט בבית המשפט העליון,

במקום זה, להעסיק את הכנסת בהליך חטוף, בהליך חפוז, בשינוי הנורמה הכללית על דרך הורדת

בעניין טוהר המידות שמוחל על חברי הממשלה, זו חקיקה שיש עימה קלון. יכולתם להביא משהו בתחום יוקר המחיה, יכולתם להביא משהו בתחום הביטחון האישי, משהו בתחום החלת הריבונות, למרות ששמעתי הערב את דברי ראש הממשלה המיועד באל-ערביה, ברגע שנפלטו לו המילים "יהודה ושומרון" הוא מיהר לתקן "הגדה המערבית", כאילו הוא עושה איזה טעות חמורה. ושוב ראינו תופעה שבעבר יוחדה למשטרים אחרים באזור שאומרים דבר אחד באנגלית, disinformation, ובעברית אומרים "לא התכוונתי להסכם עם סמוטריץ', עם הציונות הדתית". חבל, אבל אתם בחרתם לבזבז את האשראי הציבורי המשמעותי שקיבלתם בבחירות על החקיקה

אתם בחרתם ללכת בדרך שלא ניתן לכבד, כי הרבה פעמים יש חילוקי דעות, אבל ניתן לצד חילוקי הדעות לרחוש כבוד לאידיאולוגיה, למסירות למען הציבור שבאה לידי ביטוי בפעולות חקיקה,

שאתה לא חייב להסכים לה. לפעמים אתה גם מסכים לה, לפעמים אתה לא מסכים לה,

שאפו. אתם החלטתם, לצערי, ללכת, אדוני היושב-ראש, בדרך הרסנית וחסרת מעצורים. אני רוצה להציג בדיון הזה, עדיין כשר המשפטים, התייחסות רצינית שנדרשת לתיקון חוק- יסוד, בהתאם לעמדה שגיבשה ועדת השרים לחקיקה ביום ראשון האחרון. אני רוצה לומר, כי גם באו בטענות, אמרו: מה פתאום הממשלה היוצאת מתכנסת להביע עמדה? אז אמרתי: אתם בחרתם בזה. אם הייתם בוחרים להביא את החוק אחרי כינון הממשלה החדשה, אז ועדת שרים לחקיקה, אולי בראשותך, אדוני היושב-ראש, הייתה מקבלת החלטה אולי אחרת, אני מניח שאחרת. אתם קבעתם את הטיימינג. במדינת ישראל תמיד יש רק ממשלה אחת, ומתפקידה לקבוע עמדה לגבי הצעות חוק שעומדות על הפרק. אנחנו התכנסנו וקבענו עמדה אך ורק באותן ארבע הצעות חוק פרטיות, שהפכו לשלוש, שאתם בחרתם להביאן. בדיון חטוף וחפוז להוריד את הרף הנדרש מחברי ממשלה בכל הנוגע לטוהר המידות לצורך הכשרת כהונה של אדם מסוים לתפקיד שר.

בניגוד למה שאמר חבר הכנסת ארבל, ואני אוכיח את זה, הוא מאוד ברור, הוא אינו מאפשר לאדם שנגזר עליו מאסר על תנאי לכהן כשר בממשלה, אלא אם כן קובע יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין בעבירה שבוצעה קלון. אני אצטט את סעיף 6(ג1) לחוק-יסוד: הממשלה: לא יתמנה לשר מי שהורשע בעבירה ונידון לעונש מאסר וביום מינויו טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר או מיום פסק הדין, לפי המאוחר, אלא אם כן קבע יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע בנסיבות העניין משום קלון.

אדם שנגזר עליו עונש מאסר בתוך שבע שנים לא יתמנה לשר, אלא אם נקבע שאין עם העבירה קלון.

יש ברירת מחדל, ברירת המחדל היא שאדם שנגזר עליו עונש מאסר, כולל מאסר על תנאי, לא יכהן כשר בממשלה. למה נקבעו תנאי כשירות אלה של שרים על מנת לקבוע רף מינימלי של טוהר המידות עבור חברי הממשלה? הרי לכאורה הטיעון הנגדי, אבל העם בחר, אז אפשר גם להגיד, בוא נאמר, בלי קשר למאסר, בלי קשר לקלון, בלי קשר, בוא לא נעשה בכלל שום רף בעניין הזה לחברות בממשלה.

שעומדת בבסיס קביעת תנאי הכשירות היא שלא ראוי לאפשר לאדם שעבר עבירה שנקבע לגביה שיש עימה קלון לכהן תפקידים ציבוריים חשובים. בכל הנוגע לכשירותם של שרים, הסעיף לא מבחין בין אדם שנגזר עליו מאסר בפועל לבין מי שנגזר עליו מאסר על תנאי. זאת לשון החוק, ואני אסביר מדוע, בהתאם לחוות דעת היועצת המשפטית לממשלה, אבל גם שמענו את הייעוץ המשפטי של הכנסת נוקט בדיוק את אותה עמדה בדיונים שהיו בוועדה בראשות חבר הכנסת קרעי בהכנה לקריאה ראשונה. כלומר, בתמצית, בניגוד לדעת המציע, שגם הוצגה פה בסיכום הדיון, לא מדובר בחוק שמבהיר את המצב החוקי, אלא בחוק שמשנה את המצב הקיים. היועצת המשפטית לממשלה, בחוות הדעת שלה, התבססה בין היתר על סעיף 52(א) לחוק העונשין,

הטיל בית המשפט עונש מאסר, רשאי הוא להורות בגזר הדין שהעונש כולו או מקצתו יהיה על תנאי.

הביטוי בחוק מאסר כולל בחובו גם מאסר על תנאי וגם מאסר בפועל. כפועל יוצא, אם החוק קובע שנדרש להטיל בגין עבירה מסוימת עונש מינימום של ארבעה חודשי מאסר, הרי שבית המשפט רשאי להטיל על אותו נאשם ארבעה חודשי מאסר על תנאי. לא רק חוק העונשין מבסס את התפיסה שמאחר שהמחוקק השתמש בביטוי "מאסר", הרי שהוא כולל גם מאסר על תנאי. גם הסעיף המקביל בחוק-יסוד: הכנסת מוביל למסקנה הזאת, כי בסעיף הזה, בסעיף 6א לחוק-יסוד: הכנסת, משתמשים במפורש בביטוי "מאסר בפועל" וקובעים רף נורמטיבי אחר לעניין ההיבחרות לכנסת. אני מצטט: "כל אזרח ישראלי שביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן 21 שנה ומעלה זכאי להיבחר לכנסת, זולת אם בית המשפט שלל ממנו זכות זו על פי חוק או שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, ואם הורשע בעבירת טרור חמורה או עבירת ביטחון חמורה, כפי שייקבע בחוק, נידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שבע שנות מאסר, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו 14 שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות העניין, משום קלון". זאת אומרת, בחוק-יסוד: הכנסת, בשונה מחוק-יסוד: הממשלה, נכתב באופן מפורש שאי-הכשירות תחול רק על מי שריצה מאסר בפועל. המכונן,

הרשות המכוננת,

שהיא פועלת כרשות מכוננת, כידוע, לא משחיתה את מילותיה לשווא. ומכיוון שהדגיש המחוקק דווקא בחוק-יסוד: הכנסת שאי-הכשירות חלה על מאסר בפועל ובחוק-יסוד: הממשלה לא ציין זאת, הרי שכיוון לכלול באי-הכשירות של שר גם מאסר על תנאי. לא זו בלבד, כפי שצוין גם בחוות הדעת של הייעוץ המשפטי לכנסת, גם דברי הכנסת מעידים על כך שסעיף 6(א) לחוק-יסוד: הממשלה מתייחס גם למאסר על תנאי. אני רוצה לציין, ואני מניח שאתה יודע זאת, אדוני היושב-ראש, שבשנת 2014 חבר הכנסת משה מזרחי, זיכרונו לברכה, הציע לתקן את חוק-יסוד: הממשלה ולקבוע רף מחמיר יותר בכל הנוגע לכשירותם של שרים. במסגרת הדיון בוועדת החוקה נאמרו הדברים הבאים על ידי היועצת המשפטית דאז של ועדת החוקה, עו"ד סיגל קוגוט, בנוסף לדברים שנאמרו עכשיו, בהכנה לקריאה ראשונה, על ידי היועץ המשפטי של ועדת החוקה דהיום, עו"ד גור בליי. אבל אני מצטט מדבריה של עו"ד קוגוט: "לגבי השרים היום, עובר לתיקון שמציע חבר הכנסת מזרחי, די בכך שאדם הורשע בעבירה ונידון למאסר על תנאי אפילו כדי שהוא לא יוכל להיות שר". אבל אז התקופה היא שבע שנים, עכשיו הממשלה הסכימה שכל התנאים הללו יחולו על כל מי שרוצה תפקיד ברשות המבצעת, בין אם הוא שר ובין אם הוא סגן שר. וגם אם הוא קיבל תמיכה רחבה ורוצה להקים ממשלה. בסיכומו של עניין, המצב המשפטי הוא פשוט וברור. לפי לשון החוק, בהשוואה לחוק-יסוד: הכנסת, הפרשנות שניתנה על ידי כל הגורמים המוסמכים, המצב היום שבשני המקרים, בין אם נגזר מאסר על תנאי ובין אם נגזר מאסר בפועל, האדם לא יהיה רשאי לכהן כשר,

קובע יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית

קלון באותה עבירה שבה הורשע המועמד.

לצד הכלל יש חריג שהוא פתח מילוט, בדמות פנייה ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית. וההצעה שלפנינו מבקשת להרחיב את הפתח באופן משמעותי מאוד. בעיניי, משמעותי מדי.

מוצע? מוצע להוריד את הרף כדי שרק אדם שנגזר עליו עונש מאסר בפועל יידרש לפנות ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, אבל אדם שנגזר עליו עונש מאסר על תנאי יהיה רשאי לכהן כשר גם בלי לבחון אם יש בעבירה שביצע קלון. לצד זאת, כפי ששמענו, הוא טוען שאין בהרשעתו של חבר הכנסת דרעי קלון,

בוחר לקבוע נורמה כללית שמורידה את הרף במקום ללכת בדרך המלך. לשיטת המציע, נכון להשוות את הדין הנוגע לכשירות שרים לדין החל על מועמדים לכנסת.

בוא נניח שאנחנו רוצים להשוות את הדין בין חברי הכנסת לשרים. למה להוריד את הרף? למה לא להעלות את הרף? למה לא לקבוע שאותו תנאי שקיים היום בחוק-יסוד: הממשלה יחול גם על חברי הכנסת? איזה מסר אנחנו מוסרים לציבור בדרך הזאת? אבל גם ההשוואה בין מועמד לכנסת לבין חבר ממשלה היא שגויה. עמד על כך גם הייעוץ המשפטי לכנסת, ולא בכדי הנורמה היא שונה. ראשית, יש היקף אחר של אחריות ציבורית שמוטלת על שרים לעומת חברי כנסת. תפקיד חברי הכנסת הוא מכובד, הוא עבודה פרלמנטרית, ואילו בידיהם של השרים מופקדים משרדים, סמכויות ביצועיות, סמכויות להתקין חקיקת משנה בדרך של תקנות וצווים, לנהל תקציבים ועוד סמכויות נרחבות. הפער הזה בין הסמכויות שמוקנות לחברי כנסת לבין הסמכויות המוקנות לשרים מחייב, או מאפשר, לפחות, לקבוע רף נורמטיבי גבוה יותר בהיבט של טוהר מידות כלפי שרים.

זה לא המקום היחיד שיש הבדל. כשמוגש כתב אישום נגד חבר כנסת אין הלכה פסוקה שהוא צריך להתפטר מהכנסת,

להלכות שצוטטו כאן משנות התשעים בעניין שרים וסגני שרים. היועץ המשפטי לכנסת עמד על כך, אדוני היושב-ראש, במסמך ההכנה לדיון שהתקיים בוועדה,

חבר כנסת נבחר ישירות על ידי העם, והפונקציה המרכזית שהוא ממלא היא פוליטית כמייצג את הציבור שבחר בו.

שר מקבל לידיו סמכויות ביצוע שלטוניות. הוא מופקד על משרד ממשלתי ומכוון את עשייתו, ובתפקיד זה יש צורך רב יותר להבטיח את אמון הציבור בטוהר המידות שלו. אבל יש גם טעם נוסף להבחנה הזאת בין שרים לבין חברי כנסת, והוא היקף הפגיעה בזכות לבחור ולהיבחר. גם לכך התייחס הייעוץ המשפטי לכנסת במסמך ההכנה לדיון בוועדה המיוחדת.

הזכות להיבחר כחבר כנסת היא זכות יסוד חוקתית, לעומת מינוי לתפקיד שר שאינו זכות קנויה. יש הצדקה לקבוע כי ההגבלה על הזכות להיבחר לכנסת תהיה מצומצמת יותר. אני רוצה למסור לכנסת שזו לא הפעם הראשונה שיש מהבית בקשה להנמיך את הרף בהיבט של טוהר המידות. היה מהלך כזה. בחוק שהיה בתוקף עד 1992 נקבע שכל עבירה שיש עימה קלון,

לא הוטל עונש מאסר, לא בפועל ולא על תנאי, תוביל לאי-כשירות של אדם

תקופת האי-כשירות, שהיום בחוק הנוכחי עומדת על שבע שנים, נקבעה או עמדה עד אז על עשר שנים.

לצורך קביעת אי-כשירות לכהונת שר, נדרש שייגזר עונש מאסר, ובנוסף האי-כשירות נמשכת שבע שנים מיום ריצוי המאסר. אז נכון שלא תמיד הכנסת פעלה להוריד את הרף בהיבט של טוהר המידות. היו גם ניסיונות להגביה את הרף של נבחרי הציבור.

את הניסיון שנעשה על ידי חבר הכנסת מזרחי להחמיר את תנאי הכשירות לשר שריצה מאסר בפועל. חבר הכנסת מזרחי שכידוע נפטר לאחרונה, וזה רק לכבודו שאנחנו מזכירים גם את המאבק שלו שנוגע לטוהר המידות, ביקש להחמיר את תנאי הסף המינימליים לכהונה כחבר בממשלה. על פי ההצעה שלו אז,

סגן שר, שר או ראש ממשלה שעבר עבירה בתקופת כהונתו ובית המשפט קבע שיש בה עבירת קלון וגזר עליו עונש מאסר של מעל שישה חודשי מאסר בפועל, לא יוכל להתמנות לכהונת סגן שר, שר או ראש ממשלה למשך 14 שנים מיום סיום ריצוי העונש.

עברה במליאת הכנסת בקריאה הראשונה, היא עברה בקריאה הטרומית, אחר כך היא עברה בקריאה הראשונה, אבל היא לא עברה ברוב הנדרש לתיקון חוק-יסוד: הממשלה, רוב של 61 חברים, ולכן היא גם לא הושלמה. במהלך הדיונים אמר חבר הכנסת מזרחי: אנחנו רוצים שחברי הכנסת יהיו נקיים. האם פעם דמיינו שבכנסת ישבו אסירים לשעבר ואולי אף יוכלו לכהן בתפקיד שר? לצערנו הרב, המציאות היום עולה על הדמיון, וגם הבושה היא כבר לא מה שהייתה. אני רוצה לצטט משהו שצויץ על ידי אדם מסוים

וכיהן בעבר בתפקיד בתנועת ש"ס. באחת הרשתות החברתיות הוא סיכם את הדברים כך, אני מצטט: "יושב-ראש תנועת ש"ס אריה מכלוף דרעי יהיה שר בממשלה הקרובה, בעצם שר בשני משרדים במקביל, ותקפצו לנו".

אדוני היושב-ראש, רוח מרעננת של קיום דיון בנושאים החשובים האלה.

שואל, לאן אנחנו עוד נידרדר? מה יהיו השלבים הבאים? האם אולי תוגש הצעת חוק שכל אדם שלא נשלח למאסר עולם יהיה כשיר לכהן כשר? ונבוא ונטען, כמו שנטען פה: אבל הציבור בחר בו, הוא רק נשלח ל-20 שנות מאסר, אז הוא שילם את חובו לחברה. אני חושב שהתהליכים האלה אינם טובים. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לצטט מחוות הדעת של הייעוץ המשפטי לכנסת דווקא

וזה מחזק את אותם דברים שדיברנו עליהם לגבי, יש סוגיה אם התיקון הוא תיקון מבהיר או הוא תיקון משנה: "עמדתנו היא שהביטוי לעונש מאסר כולל הן מאסר בפועל והן מאסר על תנאי, ועל כן התיקון המוצע אינו תיקון מבהיר, אלא יש בו משום שינוי עדין. אנו סבורים שהדבר נלמד בראש ובראשונה מלשון הסעיף הכוללת שתי חלופות שמהן מונים את תקופת האי-כשירות של שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר או מיום פסק הדין, לפי המאוחר. נראה כי הפרשנות הטבעית של שתי חלופות אלה היא כזאת: החלופה הראשונה, גמר לרצות את עונש המאסר, מתייחסת למצב שבו נגזר על האדם מאסר בפועל, ועל כן שבע השנים מתחילות להיספר רק מהמועד שהוא סיים את ריצוי המאסר, החלופה השנייה, יום מתן פסק הדין, מתייחסת לסיטואציה שבה נגזר על האדם מאסר על תנאי, ולכן איננו מרצה כל מאסר. ולכן שבע השנים מתחילות להיספר כבר מיום מתן פסק הדין. ההתייחסות בסעיף למועד המאוחר מבין השניים נדרשת כדי לוודא שבמצבים שבהם נגזר על אדם מאסר בפועל תקופת שבע השנים תימנה מסיום ריצוי המאסר ולא ממועד פסק הדין, ואילו כשנגזר על האדם מאסר על תנאי ממילא רק החלופה של מועד מתן פסק הדין היא החלופה הרלוונטית". חיזוק נוסף לכך ניתן לשאוב מההשוואה לסעיף המקביל לענייננו, סעיף 6א לחוק-יסוד: הכנסת, העוסק בכשירות של חברי כנסת, שם נקבע: "כל אזרח ישראלי זכאי להיבחר לכנסת זולת אם נידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, אלא אם קבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית" וכו' וכו'. מההשוואה לחוק-יסוד: הכנסת ניתן ללמוד שאי-הכשירות מותנית דווקא במאסר בפועל. הדבר מצוין במפורש בחוק-היסוד, ולא הסתפקו בביטוי "עונש מאסר".

כאשר התנאי הוא מאסר בפועל ולא מאסר על תנאי, שבע השנים נמנות מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל. וכלל אין את החלופה המופיעה בחוק-יסוד: הממשלה, שעניינה יום מתן פסק הדין, כי חלופה זו רלוונטית לסיטואציה של מאסר על תנאי. אנו סבורים, כותבים מהייעוץ המשפטי של הכנסת, שמסקנה זו מקבלת חיזוק מכך שבחקיקה הישראלית הפלילית ככלל מקובל לראות במונח "עונש מאסר" כמקפל בתוכו הן מאסר בפועל והן מאסר על תנאי. סעיף 52(א) לחוק העונשין קובע לעניין זה: "הטיל בית המשפט עונש מאסר, רשאי הוא להורות בגזר הדין שהעונש, כולו או מקצתו,

בדומה, בעבירות הקובעות ענישת מינימום, רצה המחוקק לקבוע במפורש כי עונש מאסר לפי סעיף זה לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על תנאי. אני מפנה למשל, או יותר נכון, חוות הדעת מפנה, לא אני, אני מצטט, לסעיף 355(ב) לחוק העונשין.

התפיסה היא שבהיעדר התייחסות מפורשת לעניין, המונח "עונש מאסר" כולל באופן טבעי גם מאסר על תנאי. אף בחוק המידע הפלילי שהוזכר בדברי ההסבר לא הסתפק המחוקק בשימוש במונח "מאסר" כשהתכוון שיפורש כמאסר בפועל, אלא מצא לנכון להגדיר במפורש שבאותו הקשר המונח "מאסר" כולל מאסר על תנאי שהופעל, סעיף 19(ב) לאותו חוק. לבסוף,

אחסוך את הפירוט הנוסף, מכיוון שהפניתי קודם לדיון בשנת 2014 בהצעתו של חבר הכנסת מזרחי, אבל גם על כך מסתמכת חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לכנסת, והיא מאזכרת את אותה חוות דעת של עו"ד סיגל קוגוט. למסקנה דומה הגיעה היועצת המשפטית לממשלה במכתב שכתבה לראש הממשלה המיועד ביום 17 בנובמבר. לאחר דיון בהשתתפות פרקליט המדינה, המשנים ליועצת, מנהל מחלקת הבג"צים וגורמים נוספים מפרקליטות המדינה, ממערך הייעוץ והחקיקה, היא הגיעה למסקנה דומה.

אני חושב שהדברים הם ברורים, אז אין צורך בציטוטים נוספים, אבל תוצאת חוות הדעת היא תוצאה זהה. אני חושב שהעניין הזה מבהיר קודם כול את הסוגיה הנורמטיבית, מה המצב הקיים היום ומדוע לא נכון לשיטתנו, אדוני היושב-ראש, ללכת לשינוי המצב הקיים על דרך הורדת הרף. אני רוצה, ברשותך, אדוני היושב-ראש, לגעת בסוגיה היותר-רחבה שאנחנו צריכים לפי דעתי לדון בה, והיא איך בכלל נכון לתקן חוקי-יסוד. אנחנו מדברים על תיקון חוקי-יסוד, ובפתח הדברים, אני כבר אומר: נכון שכל הכנסות ומכל הצדדים הפוליטיים לא נהגו בחוקי-היסוד כפי שהיינו רוצים שינהגו בחוקי-יסוד. אנחנו מכירים, אתה בוודאי מכיר, אדוני היושב-ראש, את הוויכוח שהיה בראשית ימי המדינה, באספה המכוננת, על כינון חוקה לישראל. אחת ההצעות היפות שריכז ד"ר באדר בזמנו לחוקה לישראל הייתה של תנועת החרות, שכמובן באותו ויכוח היסטורי צידדה בחקיקת חוקה לישראל,

דוד בן-גוריון, שעמד בראשות הממשלה והוביל קו נגד חקיקת חוקה מתוך תפיסה של אי-הגבלת השלטון הפוליטי. ומטעמים אחרים היו באותה עמדה המפלגות הדתיות, ובסופו של דבר הגיעו לאותה פשרת הררי, שלפיה תחוקק החוקה פרקים-פרקים על דרך של חוקי-יסוד. אם מותר לי להעיר הערה קצרה, שלטעמי דוד בן-גוריון, אולי אחד הדברים המדהימים באישיות שלו ובאופן שבו הוא ניהל את הדברים היה ההבנה העמוקה שלו שלא את כל הבעיות אפשר לפתור בזמן אחד ושלא כל דבר גם מוכרחים לכתוב. ואני חושב שהצירוף של שני הדברים האלה הוביל אותו להבין שהיכולת להביא להסכמות על חוקה בעת ההיא היא בעייתית, ושאם יתעקשו לכתוב כל אחד את אמונתו כפי שהוא רוצה שתשתקף בחוקה, יכול להיות שלא נצליח לקיים את המדינה נוכח האתגרים שהיו לה בראשית ימיה. ואני חושב שחלק מההנמקות האלה נותרו נכונות גם היום, בחלוף כל השנים, למרות היתרונות שכמובן יש למציאות שבה אפשר לכתוב חוקה שיש לגביה הסכמה רחבה. אני בהחלט מסכים שדוד בן-גוריון היה מנהיג גדול, אבל אני משוכנע שהוא שגה באותו ויכוח היסטורי ושאנחנו משלמים עד היום את מחיר האי-הגעה לחוקה בשלב שבו, יחסית להיום, עוד היה קל, יחסית להיום, להגיע לליבה ערכית מוסכמת. בסופו של דבר כל הוויכוח שאנחנו נמצאים בתוכו והוא אולי מגיע לשיאים חדשים, בין הרשויות, על הסמכויות, כל הדברים האלה, חוק-יסוד: החקיקה, מדברים עליו עשרות שנים, והכנסת לא עשתה את תפקידה כרשות מחוקקת כל אותן שנים, ונראה שזה רק הולך ונהיה יותר ויותר מסובך להגיע לקונסנזוס חברתי, שנדרש כאשר אתה הולך לכתוב חוקה. אני משוכנע שאז, באופן יחסי להיום כמובן, היו תנאים יותר טובים לכתוב חוקה.

דוד בן-גוריון, הייתה לו תפיסה, היא הייתה תפיסה ריאליסטית. הוא העניק לנושא הזה משקל משני באופן יחסי. נכון גם שלמדינה היו בעיות כבדות יותר באותו שלב, אבל עינינו הרואות, חלפו 74 שנים ולא הצלחנו לעשות את הדבר הזה. ומי לידינו יתקע, ואני רואה היום את ההצעות, גם אלה שבאות מצד הקואליציה המסתמנת, ולצערי אם ילכו בדרך הזאת הרי מייד תהיה התחייבות של הצד השני: אנחנו נבטל את זה כשנחזור לשלטון. ממנחם בגין למדנו שאין שלטון שהוא נצחי, תמיד יש חילופי שלטון. אבל הגדולה שהבית הזה נדרש לה באמת, אם יהיה רצון לקיים דיאלוג רציני כזה, היא לנסות להגיע להסכמה רחבה ככל שניתן, אני לא משלה את עצמי שאפשר להגיע לקונסנזוס, כדי לייצר משהו שהגדולה שלו תהיה בזה שהוא יהיה קבוע, שלא יעקרו אותו או ינסו לעקור אותו בכנסת לאחר מכן או שתי כנסות לאחר מכן. ולפי דעתי זה מבחן מנהיגות גדול מאוד, ואני מקווה שדברים כאלה יקרו בהקדם.

חוקי-יסוד לא זכו אצלנו, פה בבית הזה, להדרת הכבוד שצריכה להיות למשהו שהוא חלק מהחוקה. כי בסופו של דבר גם כשמתקיים ויכוח בוועדה, אז אומרים לבית המשפט: אנחנו פה פועלים כאספה מכוננת, אתה לא יכול לגעת בחוק-יסוד. טיעון טיעון, אבל מהצד השני, האם אנחנו באמת מתייחסים לחוק-היסוד כאל חוק-יסוד? אני חושב שכל מה שאנחנו רואים, לא רק בכנסת הזאת, אני מודה, אבל ביתר שאת בימים האלה, מוכיח לצערי שהמעמד של חוקי-היסוד הוא מאוד חלש. לפני שאני אתייחס בהרחבה לכל הקשיים בחקיקת החוק שלפנינו, אני רוצה להביא דווקא מדבריו של מציע הצעת החוק, חבר הכנסת ארבל, בוועדת הכנסת לפני כשנה, ב-22 בנובמבר 2021, שבה הוא התייחס לבג"ץ שפיר.

"אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי היועצת המשפטית של הוועדה, אני מפנה את שאלתי בתחילת דבריי אלייך, האם באמת לאחר פסק דין חשוב מאוד ומכונן, שמדבר בבג"ץ שפיר על שימוש לרעה בכוח הסמכות המכוננת, ובג"ץ בא ומגדיר לנו באופן מאוד מאוד ברור כיצד נכון וראוי התהליך לכונן חוקה במדינת ישראל, האם התהליכים האלה וכיצד איך שהם נעשים והחופזה להביא את זה גם בפטור מחובת הנחה באופן הזה, האם זה לא עולה, וכך הוא מגדיר את הדברים,

אני לא אומר מניעה משפטית, האם זה לא עולה לכדי קושי משפטי מסוים - - - והינה כאן אנחנו בעצם מכוננים חוקה למדינת ישראל. האירוע פה זה בעצם לזרז את התהליכים להתכנסותה של הרשות המכוננת, הכנסת בכובעה כרשות מכוננת תכונן חוקה למדינת ישראל". ואז הוא מצטט כיצד נעשה משאל טלפוני

כדי לקיים דיון בפטור מחובת הנחה. "ככה אנחנו רוצים שהחוקה של מדינת ישראל תיראה? האם באמת בשים לב לדברי בג"ץ שפיר זו הדרך הנכונה לכונן חוקה?" והשאלות הללו של חבר הכנסת ארבל, מציע הצעת החוק שלפנינו, במקומן עומדות, וראוי להשיב עליהן בשלילה. לא ראוי, לא נכון, לתקן חוק-יסוד באופן חפוז, בהליך בזק, עם פטור מחובת הנחה. הבעיה היחידה שחבר הכנסת ארבל התייחס אז לחוק הלא-נכון. אני מתייחס לחוק הגבלת כהונה, שאז הובא לכנסת. בהצעת חוק הגבלת כהונה בשעתה דובר על הגבלת כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות בלבד. הצעת החוק הזאת הייתה חלק מהמצע שלנו, של תקווה חדשה, בבחירות הקודמות, היא גם הייתה חלק מההסכמים הקואליציוניים. היא עברה תהליך חקיקה משמעותי ויסודי. זאת אומרת היא לא באה לפה בן לילה, היא פורסמה בראשונה כתזכיר חוק להערות הציבור, ובמשך 21 יום ניתנה הזדמנות לכל אזרחי ישראל להעיר, לבקר, להציע תיקונים ושיפורים, באופן כללי להשמיע את קולם ביחס להצעה. כמובן שבתקופה זו גם משרדי הממשלה הרלוונטיים יכלו להעביר את הערותיהם. תזכיר חוק הגבלת כהונה הוכן על ידי גורמי המקצוע במשרד המשפטים, אושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה הקודם ד"ר מנדלבליט. הצעת החוק עברה אפוא כמה וכמה מסננות ובקרות עוד קודם שפורסמה להערות הציבור. לאחר מכן היא הובאה לדיון בפני ועדת השרים לחקיקה, נדונה בוועדה,

ולאחר התהליך המשמעותי הזה, הונחה על שולחן הכנסת. חלפו ארבעה חודשים, אדוני היושב-ראש, מאז פורסם התזכיר להערות הציבור ועד שההצעה הובאה לכאן לקריאה השלישית לאחר כמה דיונים שנערכו בוועדת החוקה. אני מזכיר שבסופו של דבר היא אושרה בקריאה השנייה ולא אושרה בקריאה השלישית. אז אני מניח, אדוני היושב-ראש, שאם לשיטת חבר הכנסת ארבל ההליך ההוא היה בלתי תקין, על אחת כמה וכמה שתיקון חוק-היסוד בחקיקה פרטית, עם פטור מחובת הנחה, תוך מספר ימים, הוא בטוח הליך שאינו ראוי לתיקון חוקה.

הצעת חוק הגבלת כהונה, בשונה מהצעת החוק של חבר הכנסת ארבל, הייתה צופה פני עתיד. אנחנו מראש אמרנו, אדוני היושב-ראש: אנחנו מחוקקים את זה במבט פרוספקטיבי, איננו מחילים את זה אחורה על שנות כהונתו של מר נתניהו בעבר. אנחנו מאפסים את הספירה, היא בעצם מתחילה מרגע שהחוק הזה פורסם ברשומות, מה שהיה לפני זה לא רלוונטי.

אני משוכנע שאותה הצעה בעניין הגבלת כהונה עמדה בכל מה שמצופה מהצעה שבאה לתקן חוק-יסוד. אבל אני אומר, מי שראה בנסיבות הרבה הרבה יותר, שנהגנו בהן בדרך שקולה, דרך ראויה, נסיבות לא תקינות לחקיקת חוק-היסוד, אז בוודאי לא יכול לראות במה שקורה כאן בימים האלה תהליך ראוי. אני רוצה לדבר באמת, אדוני היושב-ראש, על האופן של חקיקת חוק-יסוד או תיקון חוק-יסוד, איך נכון, איך ראוי לפעול בעניין הזה. הכנסת כאן בעצם מתבקשת לחוקק ארבע הצעות חוק מקריאה טרומית עד קריאה שלישית תוך כמה ימים. שתיים מההצעות שאוחדו להצעה אחת מתייחסות לתיקונים בחוק-יסוד: הממשלה. הצעה נוספת, שגם היא דרמטית בכל הנוגע לסמכויות המשטרה, ליחס בין הדרג הפוליטי לבין הדרג המקצועי בראשות המפכ"ל, בעלת השלכות משמעותיות על מערכת אכיפת החוק, אפילו לא רק על המשטרה. בפסק דין מגדלי העופות התייחסה בשעתו השופטת בייניש לכך שיכול שייפול פגם מהותי באופן חקיקת חוק גם אם התקיימו כל התנאים הטכניים. אני מצטט: "עקרון ההשתתפות בהליך חקיקה מחייב אפוא הליך חקיקה שבו תהיה לחברי הכנסת הזדמנות נאותה והוגנת להשתתף בהצבעה על הצעת החוק, אולם האם די במתן אפשרות פיזית לנכוח בהצבעה כדי לעמוד בדרישה להעניק לחברי הכנסת הזדמנות נאותה והוגנת להשתתף בהצבעה?" אני מזכיר רק את הבקשה ממך שהייתה פה בנוכחותי, אדוני היושב-ראש, כאשר הדיון הזה במליאה מתקיים במקביל לדיונים בחוקים אחרים שעליהם אנחנו מדברים. נותנת השופטת בייניש מקרה קיצון, שבו מתקיימות כל הדרישות הפורמליות אבל הצעת החוק כתובה בשפה זרה ובאופן שלא ניתן לדעת לא ניתן לדעת על מה מצביעים, מהי מהות החקיקה. אז במקרה קיצון כזה ודאי שאיש לא יחלוק שזה פגם שיורד לשורש ההליך שמצדיק התערבות שיפוטית, כי הם אינם יכולים למעשה, חברי הכנסת, לדעת על מה הם מצביעים. בעצם אנחנו רוצים חקיקה, או הליך חקיקה שנותן אפשרות מעשית לא רק להשתתף אלא גם לגבש עמדה בקשר להצעות חוק. אני חושב שחקיקת בזק כזאת היא מאוד בעייתית בהקשר הזה.

איך מחוקקים חוק-יסוד? אני אבקש לעמוד בקצרה על מושכלות יסוד, על האופן שבו יש לחוקק חוקה, על האופן שבו כוננו חוקות אחרות בעולם אם כי אני יכול לתת דוגמאות רבות,

כמידת האפשר בדיון כזה. אני רוצה להקריא מדבריה החשובים של פרופ' רות גביזון, זיכרונה לברכה, שבהם היא מבקשת ללמוד לקח מאחת החוקות החשובות בעולם, חוקת ארצות הברית, ובעיקר בזמן האחרון, אדוני היושב-ראש, הרבה מהפוליטיקאים שלנו רוצים להידמות לארצות הברית ולייבא לפחות חלק מהסדרים שלה באופן סלקטיבי, חלק מסוים, אבל בכל אופן הם נוהים אחרי הסדרים מסוימים שקיימים בה. "מרכיב מרכזי בתפיסתו של פובליוס הוא כי על מכונני החוקה להציג מכלול של הסדרים שינהיגו בצורה ברורה מפורשת, מכוונת ונצחית הבחנה בין 'פוליטיקה חוקתית' לבין "פוליטיקה רגילה". ייתכן שהדגשתה של ההבחנה הזאת היא התרומה החשובה ביותר של המפעל החוקתי האמריקני. מפעל זה מבוסס על הרעיון העומד בבסיסם של כמעט כל מאמרי הפדרליסט, שיש טעמים תיאורטיים ומעשיים להבחין בין המשחק הפוליטי הרגיל, על כל מורכבותו וגמישותו, לבין כללי המשחק ומבני המוסדות המרכזיים שבמסגרתם משחק זה מתנהל. הבחנה זו איננה חדה וחלקה, וגם חוקה נוקשה מהסוג האמריקאי אינה יכולה לספק תשובות נחרצות לגבי כללי המשחק. מחברי הפדרליסט היו ערים לכך שדיונים כאלה על גבולות כללי המשחק, כלומר על הגבול הזה שבין פוליטיקה חוקתית לפוליטיקה רגילה, לא יסתיימו לעולם, וכי הם חלק מהמהות של הסדרים מוסדיים אנושיים.

מחברי הפדרליסט עמדו על קביעת העיקרון שמקור הסמכות החוקתית שונה ממקור הסמכות הרגילה וכי הבחנה זו עומדת ביסוד היציבות של כל משטר המבוסס על הסכמת העם. העם הוא מקור ההסדרים החוקתיים ואילו נציגיו הם נושאי הפוליטיקה הרגילה. מן העיקרון הזה נובעים כמה מהמאפיינים היסודיים ביותר של ההסדרים החוקתיים, אבל בעיקר עליונותה הבלתי-מעורערת של החוקה על כל בעלי הסמכות הפדרליים והמדינתיים כאחד וההבחנה בין דרכי אימוצה ושינויה ובין מנגנוני ההחלטות המקובלים על הפוליטיקה הרגילה, קבלת חוקים וחקיקת משנה. כדי לשמור על יציבות החוקה מנסחיה התעקשו על מנגנון תיקון נוקשה. בעניין זה רעיונותיו של פובליוס הם הד בעל חשיבות לעמדותיו של דיוויד יום ואולי אף לעמדות שהיו נשמעות טבעיות יותר דווקא אצל אדמונד ברק. חשוב שתיקונים בחוקה יהיו נדירים. תיקון בחוקה הוא רמז לפגם, ולא טוב לפעול בשיטה שהציבור חושב כי יש בה פגמים רבים. שלטון בריא מבוסס, במידה רבה, על אמון הציבור, ואמון זה מעמיק כאשר השלטון הוא יציב וכאשר אין מאבקים בלתי פוסקים על כללי המשחק. שלטון חכם ירצה כי לצידו יעמדו לא רק החוקים, אלא גם הדעות הקדומות של הציבור: בלי תמיכה כזאת גם השלטון הטוב ביותר לא יכול להיות יציב. על פי הפדרליסט חוקה שתצליח במשימת-העל של יצירת מסגרת יציבה, צריכה לא רק להבחין בין פוליטיקה חוקתית ובין פוליטיקה רגילה, אלא גם למצוא את האיזון הנכון בין שתי הסכנות הקוטביות האורבות לכל ממשלה:

עודף כוח בידי הממשל עלול להיות משחית ומסוכן, אולם מעט מדי כוח עלול להביא לאנרכיה ולשיתוק, כמו גם לסיעתיות בלתי מרוסנת.

הניסיון להגן על החירות ולהימנע משלטון יחיד עלול להביא לא שלטון אחראי הרגיש לצורכי הציבור, אלא דווקא לפופוליזם רודני. בניסיון להתמודד עם בעיות אלה מחברי הפדרליסט הציעו ארבעה עקרונות שמחזקים זה את זה: מוסדות רפובליקנים כפתרון לסכנות הפופוליזם והרודנות, טיפוח אוכלוסייה מגוונת כפתרון לסכנות הסיעתיות, עיצוב מבנה המשטר על בסיס איזונים ובלמים, ויצירת ממשלה חזקה שתוכל לפעול למרות האיזונים והבלמים האלה - - - ההסתמכות על פתרונות מבניים היא גם התשובה שנותנת החוקה האמריקנית לבעיה אוניברסלית אחרת: האופי המשחית של הכוח. רוב גדול של נציגי הוועידה בפילדלפיה הסכימו כי הכוח שהופקד בידי המחוקקים של המדינות היה גדול מדי, ואף כבר גרם לסוגים שונים של השחתה. במאמר 51, גם הוא אחד מהמאמרים הקלאסיים בקובץ, מסביר פובליוס כי מקור כל העוצמה הפוליטית הוא העם, אולם עוצמה זאת צריכה להתחלק בין כמה מוסדות - - - מחברי הפדרליסט סברו כי גם אם אלה שייבחרו לבית הנבחרים ולסנאט יהיו משכמם ומעלה, לגופים גדולים יש תמיד דינמיקה משל עצמה, והיצרים נוטים לגבור על התבונה - - - המבחן הראשון לכל חוקה הוא יצירת מסגרת יציבה, שבתוכה מתנהלים הוויכוחים של הפוליטיקה הרגילה. מחברי החוקה האמריקנית וכותבי הפדרליסט הבינו היטב שתנאים חיוניים להקמת המבנים המוסדיים שבתוכם יפעלו הכוחות הפוליטיים הם יציבות יחסית של המסגרת, הסכמה רחבה לגבי כללי המשחק, ובעיקר הגנה על הכללים האלה מפני הסיעתיות והאינטרסנטיות שעלולים לפעול אצל מחוקקים רגילים שרוצים להיבחר מחדש. מבחינה זאת נוקשותם של כללי המשחק חשובה לא פחות מתוכנם של ההסדרים". אני רוצה להביא את העובדה הדי-מדהימה הזאת, שמאז 1791, כשאומצה מגילת הזכויות בארצות הברית כסיום תהליך אשרור החוקה, התקבלו רק 16 תיקונים במשך

כל כך ארוכה בזמן, הרבה פחות מאחד בכל עשור בממוצע. לא עשיתי את החשבון, אבל זה די מדהים. ורק לשם השוואה - - - אדוני השר, אני רק רוצה לשאול כדי שאני אבין את הנקודה עד הסוף. אני לפחות מסיק ממה שנאמר כאן עוד מסקנה אחת, שהרעיון שבית משפט של תשעה שופטים, או של 11 שופטים, או כל הרכב שהוא, יכול להתערב בחוקי-יסוד, או אפילו לקיים דיון ולשמוע טענות בדבר כשירותם של חוקי-יסוד או תוכנם, הוא בכלל רעיון שממוטט את כל התפיסה הזאת על פניה.

אם אנחנו ניקח את כל האוסף המאוד-מעניין הזה שאדוני מקריא כאן, ואני חושב שיש בו גם הרבה, בעיניי לפחות,

מסקנה אחת בוודאי יש ממנו: שבית המשפט, אסור לו לגעת בחוקי-היסוד. השאלה אם חוקי-היסוד הם חוקי-יסוד - - - ודבר כזה הוא בכלל דבר בלתי נתפס. ואני מסכים, אני מוכן ללכת עם אדוני עוד צעדים, ואם נאמר שהוא יכול כי חוקי-היסוד אינם חוקי-יסוד, ואני אפילו אומר שאם זאת תהיה עמדתך, אני אפילו אצטרף אליה במובן זה שגם אני לא מבין איך אפשר לקבל חוק-יסוד כמו כבוד האדם וחירותו ב-33 קולות נגד 22, אז נגיע למסקנה שלא ניתן לפסול חוקים על בסיסו, ולכן בסוף אי-אפשר לאחוז בחבל הזה. אני אתייחס גם לשאלת הביקורת השיפוטית-החוקתית. אני מסכים שזאת דילמה כבדת משקל, היא איננה ברורה מאליה. אני אתייחס גם לאיך צריך לתקן חוקי-יסוד. התייחס לזה בשעתו בתזכיר חוק-יסוד: החקיקה שר המשפטים יעקב נאמן, עליו השלום, בתזכיר שלו משנת 2012. הבעיה שהמשקל המעשי שאנחנו נותנים לחוקי-היסוד באופן אמיתי בדיונים פה הוא לא שונה ממה שניתן לחוק רגיל, וזה בדיוק אותו עירוב בין הסמכות המכוננת לבין הסמכות המחוקקת. ואני חושב, בכל הכבוד, שאחד מתפקידיו של אדוני, כשהוא יושב על הכיסא שהוא יושב עליו, הוא לנסות ולייצר תפיסה שונה לגבי הנושא הזה. אנחנו מתווכחים עכשיו על חוק מסוים. באופן טבעי הקואליציה יש לה דעה מסוימת, אני חושב שהיא שוגה גם מהבחינה שעמדתי עליה קודם, של בזבוז האשראי הציבורי על הדבר הזה. אנחנו במצב שכרגע לפחות לא ברור מי קואליציה ומי אופוזיציה. אולי העתידית. הקואליציה המתהווה.

בוא ננסה לדלג מעל המחלוקת הזאת שנקיים אותה היום. קודם כול חשוב לעשות מאמץ להגיע לחוק-יסוד: החקיקה בהסכמה רחבה. זה הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות כחברי כנסת. ובוא נניח שאנחנו לא יכולים להגיע לזה? אז לפחות לייצר פרקטיקה מוסכמת, ואפילו לא מוסכמת, שאדוני יוביל אותה לבדו, של גישה שונה לגבי תיקון חוקי-יסוד, אפילו בתקנון או בדרך אחרת, אינני יודע. אני חושב שאנחנו גולשים במדרון הזה, ואנחנו מנהלים את העימות בין הרשויות. ואגב, אתה יודע, אדוני היושב-ראש, הייתה לי ויש לי ביקורת על האקטיביזם השיפוטי, על פסקי דין מסוימים, גם על פסקי דין מסוימים בתחום החוקתי. נגעת קודם, לפני שעליתי, בפרשת המסתננים. אני בהחלט חושב שבית המשפט העליון שגה בדרך שהוא טיפל בנושא הזה, ופעם אחר פעם. ההתערבות בחוק הראשון, היה בה היגיון מסוים. אחר כך, עוד שני חוקים. גם בפעם השלישית. כך אמרתי. בפעם השנייה והשלישית לא הייתה שום הצדקה. באנו ולקחנו בחשבון, הייתי גם מעורב באופן אישי, אז אני אומר למי שלא זוכר, חברת הכנסת מאי גולן ואדוני זוכרים את זה.

לקחנו בחשבון את הביקורת השיפוטית על תקופת המאסר הממושכת שנקבעה בחוק הראשון, אבל לאחר מכן, כאשר בית המשפט העליון המשיך ופסל סעיפים משני החוקים לאחר מכן, על ידי שני שרים שונים, אני חושב שהוא הלך הרבה מעבר לגדר הנדרש, ואני גם חושב שבאופן שבו הוא נכנס לנושא הזה גם גרם לכך שאותו תהליך שהתחלתי בו, שהביא ליציאה משמעותית מאוד של מסתננים, נעצר ברגע שהייתה תחושה שההסדר החקיקתי מוטל בספק. זו הייתה כוונת המשורר מלכתחילה, לעקר ולסרס את החוק כדי לעצור את כל התהליך. אמרתי את זה רק כדי לציין שהגישה שלנו צריכה להיות בהחלט עמידה על כבודו של הבית הזה ועל הפררוגטיבות שלו, ומותר לבקר את בית המשפט כל עוד עושים את זה בצורה מנומקת, בצורה רצינית. יחד עם זאת אנחנו לא יכולים לא להסתכל פנימה ולהגיד כלפי עצמנו: האם אנחנו לוקחים את הגלימה הזאת, את הכובע הזה של האספה המכוננת לפני 74 שנים? האם אנחנו פועלים כפי שאספה מכוננת,

אני חושב,

זה לא התחיל היום, זה לא התחיל בכנסת הזאת, זה לא התחיל בממשלה המיועדת, זה היה קיים שנים רבות, אבל אני חושב שאנחנו הולכים ושוחקים - - - איך עוצרים אותם מתקדימים כאלה - - - הדרך הנכונה היא, לפי דעתי, ואמרתי את זה הרבה פעמים, ואמרתי את זה כאן, בחקיקת חוק-יסוד: החקיקה מאוזן, ששומר גם על כבודה של הכנסת וגם על המשמעות של הפסיקה. בלתי אפשרי שכל בית משפט, גם בית משפט שלום, יוכל לפסול חקיקה של הכנסת.

גם בבית המשפט העליון לפי דעתי צריך להיות רוב מיוחס, לא רוב מוגזם, לא רוב קיצוני.

אני רק ניזון מכלי התקשורת, אדוני היושב-ראש, אני לא יודע מה הכוונות להביא. אבל כשאומרים: 80% מכל הרכב בית המשפט העליון, זה דבר קיצוני. אבל לא רוב רגיל. לא שניים נגד אחד.

ומצד שני, לדון בפסקת התגברות, אני בהחלט חושב שזו לא מילה גסה, ולגיטימי לדון, אבל היא גם לא יכולה להיות רוב שקל להשיגו. לא נוצר פה איזון. אני חושב שהדברים האלה הם סוג של פשרה היסטורית, שההגעה אליה היא אפילו יותר חשובה מהתוכן המדויק, כי אז אנחנו נייצר את כללי המשחק.

השאלה רק אם אדוני מוכן - - - דעתי האישית היא כמו שכתב השר יעקב נאמן, זיכרונו לברכה, בתזכיר חוק-היסוד שלו בשנת 2012, נדמה לי 65 חברים. יש חברים שחושבים שצריך יותר. אבל אני חושב ש-61 זה לא רציני, לדעתי.

אבל אם מותר לי רק לומר, הייתי הולך שבי אחרי הטיעון הזה אלמלא שני מרכיבים שחסרים בו: האחד, שצריכה להתלוות אליו קביעה שחוקי-יסוד שהתקבלו, כפי שאמרתי, ב-33 קולות הם לא חוקי-יסוד. והדבר השני שצריך להתלוות אליו זה כמובן שינוי בשיטת בחירת השופטים.

כשיהיה לנו בית משפט פלורליסטי, שחזקה עליו שכאשר הוא פוסל חוקים זה לא מפוזיציה אלא מתוך משהו שבאמת, באופן אינהרנטי ובייצוג רחב של השקפות עולם ועמדות משפטיות, נעשה כנראה באופן בלתי תקין, אז יהיה בהחלט מקום לומר שמשעה שקרה דבר כזה, ראוי שגם הכנסת תידרש לרוב משמעותי יותר כדי להתגבר על החלטה כזו. ולכן, פה בסוף טמון הוויכוח. הוויכוח הוא לא מספרים, 62 יותר ראוי מ-65. אבל בכל הכבוד, אתה אומר: חוקקו חוק-יסוד ברוב קטן. קראו לו חוק-יסוד, זה לא הופך אותו לחוק כזה.

אבל יש פה שני דברים: 1. לא היו פרקטיקות אחרות שעוגנו. לא היה חוק-יסוד: החקיקה. 2. יש לך את הסמכות המלאה לבטל אותו. למה אתה אומר: אני לא מקבל את זה? אתה ככנסת היום גם יכול לבטל את חוק-היסוד, נכון? אז למה אתה הולך בדרך עקיפין? אתה מאמין לפי השקפת העולם שלך,

אבל אני חושב שאי-אפשר לפסול חוקים על פיו, זה הכול. אלו שתי אמירות שונות לחלוטין. הוא קובע ערכים מאוד חשובים, שאני לא חולק עליהם, אני רק לא מקבל את היכולת לפסול על בסיסם חוקים. אבל אני רוצה להגיד לך שגם לפני חוקי-היסוד של שנות התשעים, בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ עשה ביקורת שיפוטית על חקיקה. מה זה בג"ץ ברגמן? הרבה לפני כן, עם השופטים הכי שמרנים, שהיום נתלים בהם. השאלה, אם עשה, מכוח איזה סמכות הוא עשה את זה. לא, אבל ביקורת שיפוטית

היא דבר שכל דמוקרטיה צריכה. צריך לשקול מה צריכים להיות תנאיה. אתה יודע מי הראשון שעשה את זה, יותר מ-40 שנה לפני בית המשפט העליון? מנחם בגין אמר, מנחם בגין, ובמקרה יש לי את הציטוט הזה איתי, ואני בטוח שאתה מכיר אותו, מתוך הרצאה ב-1952, כלומר, ארבעה עשורים לפני חקיקת חוקי-היסוד של שנות התשעים, כשבכל העולם ביקורת שיפוטית חוקתית הייתה דבר שלא נשמע. אומר מנחם בגין את הדברים הבאים, ואני אקצר את זה אך ורק לסוגיה הזאת של הביקורת השיפוטית: "עליונות המשפט, כיצד? אם העם קבע לעצמו על ידי נבחריו חוק יסודי המגדיר את מעמדו ואת יחסיהן ההדדיים של הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת, המגדיר לא רק את זכויותיהם וסמכויותיהם, אלא גם את חובותיהם של נציגי השלטון, המגדיר לא רק חובותיו אלא גם את זכויותיו של האזרח ואת חירויותיו המדיניות, הנפשיות והכלכליות, לאחר שהעם קבע לעצמו חוקת יסוד כזו, הרי כל שאר החוקים, ולא רק פקודות השלטון המבצע, חייבים להיות מתאימים ומתואמים לחוק היסודי, ואין הם יכולים לסתור אותו". כמובן,

הקונסטיטוציה מבטיחה את החירויות האזרחיות רק במידה שהן חיות בהכרת העם ובמידה שהעם שנלחם עליהן או מוכן להילחם עליהן. אולם הקונסטיטוציה עצמה הופכת להיות בדרך של השפעת גומלין גורם נושא חירות באשר היא מעמיקה את הכרת העם בזכויותיו. עליונות המשפט תתבטא בכך שלחבר שופטים בלתי תלויים", עצמאיים - - - אבל הם כן תלויים. חברת הכנסת גולן, שופטים עצמאיים, לא תלויים. תקשיבי למה התכוון מנחם בגין. - - - אבל אתה גם יודע שהם עצמאיים מכיוון אחד. אתה יודע שהם לא מייצגים את רוב העם. הוא לא תיאר לעצמו שהם יבחרו זה את חברו של זה בחדרי-חדרים בלי פרוטוקול. הרי פה הבעיה בדיוק. - - - שיטת הסניוריטי - - - פה הבעיה. הלוואי והאידיליה הזאת הייתה קיימת,

תכף נגיע גם לזה. "לחבר שופטים בלתי תלויים תוענק לא רק הסמכות לקבוע, במקרה של תלונה, את חוקיותה או צדקתה של פקודה או תקנה אדמיניסטרטיבית מטעם מוסדות שלטון המבצע, אלא גם הסמכות לחרוץ משפט במקרה של קובלנה, האם החוקים המתקבלים על ידי בית הנבחרים" שימו לב למשפט הבא, "המתקבלים כפי שראינו בהשפעה ניכרת או מכרעת של הממשלה, מתאימים לחוק-היסוד או סותרים את זכויות האזרח שנקבעו בו. את זכות הגשת הקובלנה המשפטית ביחס לחוקים יש להעניק לכל אזרח", אפרופו זכות עמידה - - - - - - - "אם הוא רואה את עצמו נפגע על ידם במישרין או בעקיפין, ודבר המשפט יקום". זו התפיסה, אדוני היושב-ראש, החוקתית, ולא ניתן ליישב את הדרך שבה אתם הולכים היום עם התפיסה הזו. אי-אפשר לגשר.

זה גם לגיטימי להגיד: בסדר, מה שהיה נכון אז, הוא לא נכון היום. אבל אני חייב לומר, מנחם בגין היה הרבה יותר ליברלי בתקופת חייו. ואנחנו היום הולכים למקומות שלפי דעתי לא עולים - - - כמה חוקים - - - בתקופה של מנחם בגין? האם הם התמודדו עם אותם אתגרים שיש לנו היום - - - אני מציע לך, חברת הכנסת גולן, לבדוק במדינות העולם איך התפתחה הביקורת השיפוטית החוקתית. בכל העולם, במדינות המערביות - - - בארצות הברית. בארצות הברית פוסלים חוקים. בארצות הברית גם אין פסקת התגברות.

בארצות הברית השופטים נבחרים בצורה שקופה - - - בצורה שקופה. אבל אי-אפשר לקחת מרכיב אחד. זה בדיוק העניין. בארצות הברית יש חוקה קשיחה.

לא היית פה, אני מניתי כמה פעמים היא שונתה מאז 1791. זה מגן על זכויות האזרח. בארצות הברית פסק דין של בית המשפט העליון הוא סופי.

מול הסנאט והקונגרס, והסנאט והקונגרס ביניהם, ולפעמים גם אין לו רוב בסנט, ששם הוא צריך לאשר. - - - פה הרשות המבצעת שולטת מכוח רוב קואליציוני בבית המחוקקים, הוא במידה רבה יותר נשלט על ידה מאשר מפקח על ידה. אין לנו מוסדות כמו שיש במדינות אירופיות אחרות, אולי המעטות, שאין בהן ביקורת שיפוטית אבל אז הן כפופות,

למוסדות האיחוד האירופי בבריסל או לבית הדין בשטרסבורג. יש איזונים ובלמים בכל שיטה. עכשיו אני אומר לך, אני חושב שבית המשפט העליון טועה. לפעמים הוא צודק, לפעמים הוא טועה.

לפעמים אני אוהב את פסק הדין. לא זה מה שקובע שיטה חוקתית, האם אני אוהב פסק דין כזה או אחר. אנחנו צריכים לקבוע מה כללי היסוד שאנחנו רוצים לחיות לפיהם. אדוני היושב-ראש יודע שהיום בית המשפט העליון, בוודאי בהשוואה למציאות שהייתה עד 2008 לפני חקיקת החוק של השבעה מהתשעה, הוא הרבה יותר הטרוגני מבחינת השקפות העולם שיש בו, והוא הרבה יותר מגוון מבחינת התפיסות השונות שיש בו. ואפשר - - - אני חולק על כך לחלוטין. אבל בסדר, זה בהחלט ויכוח גדול. אז בסדר גמור.

אבל אולי באמת - - - כן, לא ניכנס לשנות. אני חושב שבית המשפט העליון היום, לא ניתן לומר עליו שהוא עשוי מעור אחד. אני קורא את פסקי, באמת, כן באמת.

על פי מצע המפלגה שלך בבחירות,

גם לפני זה, זה לא ככה.

הרי אם היינו לוקחים את המצע ומיישמים אותו, הרי שכל התהליך החוקתי שרצית להעביר שם בבית המשפט, שכתבת אתה, אני קראתי את המצע, לא בבחירות האחרונות,

הלוואי והיינו יכולים ליישם אותו כבר היום. גברתי טועה. וגברתי תחזור ותקרא את מצע תקווה חדשה.

אנחנו דיברנו שם על חוק-יסוד: חקיקה, שיש בו איזונים פנימיים, שכולל פסקת התגברות ברוב מיוחס. מעולם לא תמכנו, והייתה לי על זה מחלוקת, בשינוי הוועדה לבחירת שופטים. כן תמכנו, וביצעתי, בשימוע פומבי לבחירת השופטים. היה לי ויכוח עם היושב-ראש בכנסת השמונה-עשרה.

הוא רצה שהשימוע יהיה פה בכנסת, אני דגלתי בשימוע בפני הוועדה, טלוויזיוני, פומבי. זה מה שנקבע. שני השופטים הבאים שייבחרו, ייבחרו בדרך הזאת. אני קיימתי את המצע שלי. יכול להיות שיש פערים,

מאז ומתמיד, היו ביני לבין היושב-ראש פערים מסוימים. יש דברים שהסכמנו בהם ויש דברים שלא הסכמנו בהם. אבל אני עקבי בכל אותם הנקודות שהצגתי. חלק הספקתי ליישם וחלק לא הספקתי ליישם. אבל אני ציינתי, אדוני היושב-ראש, לפני שגלשנו לנושא, לתפיסתו של מנחם בגין, כמה מעט תיקונים לחוקה היו בחוקת ארצות הברית בתקופה כל כך ארוכה. ורק לשם ההשוואה, בפסק דין ממשלת החילופים ציינה הנשיאה חיות כי בישראל במשך תשעה חודשים בוצעו 13 תיקונים שונים לחוקה. זאת אומרת, מ-1791, 16 תיקונים, במשך תשעה חודשים, 13 תיקונים.

אנחנו משתמשים באותה מילה. אבל האם המשמעות הפרקטית היא אותה משמעות?

זה בדיוק העניין, חוקי-היסוד האלה הם לא חוקה. אי-אפשר לקבל חוקה ברוב של 33 נגד 22. כל הדבר הזה הוא פיקציה שיצרו שופטי בית המשפט העליון כדי לקחת את הכוח מנבחרי העם ולהחליט במקומנו מה טוב ומה לא טוב, ואיזה חוק ראוי ואיזה איננו ראוי, על פי סולם ערכים שלהם, בעודם נבחרים בהליך בחירה שאין כמוהו בעולם והוא בלתי תקין. אני מסכים איתך לחלוטין. ולכן כל הדבר הזה חייב להשתנות מהיסוד.

נדמה לי שאי-אפשר שלא להגיע למסקנה הזאת דווקא על סמך הדברים הכל-כך, אני חושב, באמת עוצמתיים שאתה אומר כאן. אדוני היושב-ראש, אני אחזור לדבריה החשובים של פרופ' גביזון, כי יש לי חשד שבעניין הזה אנחנו לא נצליח להגיע להסכמה ברגע זה. "יציבות החוקה", היא כותבת, "לצד יכולתה לאפשר שינויים הכרחיים גרמה לטיפוח נאמנות מצד רובה הגדול של החברה האמריקאית לכללי המשחק המוסכמים. לכן התפתחה בארצות הברית מחויבות של

להשיג שינויים בלי 'לשבור את הכלים'

עקב החשש מכוחו של מחוקק, הפיצול הפנימי של הרשות המחוקקת בארצות הברית" הסנאט והקונגרס, "נועד להיות ריסון מרכזי של כוחה. וכן גם השותפות הפעילה של הנשיא בהליכי יצירת החוק באמצעות זכות הווטו שלו - - - מחברי הפדרליסט גם טענו שהחוקה תצליח ליצור איזון נכון בין שני קטבים נוספים: סכנת הפופוליזם, מצד אחד, והחשש שהמנהיגים יקדמו את האינטרסים שלהם ולא את אלה של הציבור שבחר בהם, מצד שני.

עיקר תשובתה של החוקה האמריקנית לבעיה נצחית זו הוא המבנה הרפובליקני - - - כותבי הפדרליסט מציירים תמונה מסוימת של טבע האדם וחלק מכוחם הוא בכך שהתמונה הזאת עומדת היטב במבחן הזמן והביקורת: הם אינם מוסרניים ואינם סבורים כי מנהיגים יהיו מונעים רק ובעיקר על ידי האינטרס הציבורי. הם מניחים כי רק יצרים מביאים לפעולה, וכי פסיביות אינה מתכון לקידום חברתי וכלכלי. אבל הם גם אינם ציניקנים שסבורים כי כולם רוצים רק לקדם את האינטרסים הפרטניים של עצמם, של משפחתם או של קבוצת ההתייחסות שלהם. לכן הם סבורים כי חשוב לעודד את נטייתם של בני האדם להיות 'בעלי מידות טובות', ובעיקר לחזק את הנטייה של הבוחרים ושל נציגיהם לבחור אנשים כאלה לתפקידי מנהיגות - - - על רקע הבעיות האלה דומה שמחברי הפדרליסט היו ממליצים לישראל, ובצדק, לקבוע חוקה נוקשה ומוסכמת. תפקידה יהיה לקבוע הבחנה ברורה בין כללי המשחק וערכי היסוד המשותפים לכלל הציבור, ובין פוליטיקה רגילה שבמסגרתה נאבקים על תפיסת הטוב של חלקים מהאוכלוסייה. הבחנה זו תוכל לשפר באופן ניכר את תפקוד הדמוקרטיה הישראלית: כל צד, קבוצה או מפלגה, ינסו לעגן את ההעדפות שלהם בחוק ולשם כך ייאבקו בקבוצות האחרות. אבל כולן יחד יקבלו על עצמן מסגרת משותפת שתאפשר מידה מסוימת של לכידות ואמון הדדי. מבנה כזה יאפשר גם חינוך אזרחי משותף, בלי לחייב שבכל נושא תהיינה לציבור אותן העדפות. הוא יאפשר אפוא חיים של שותפות אזרחית בצד לגיטימיות לשונות פעילה. הצורך בהבחנה בין כללי המשחק ובין המשחק עצמו חזק יותר בחברות כגון זו שבישראל, שבה אין הסכמה רחבה על המשחק עצמו ועל חלק מערכי היסוד שצריכים לעמוד בבסיסו. במצב כזה המחלוקות עלולות, בהעדר חוקה משותפת, לאיים על הלכידות החברתית". אדוני היושב-ראש, החברה שלנו היא חברה מאוד הטרוגנית, מאוד מקוטבת, ומצד שני היא עומדת וגם תעמוד בטווח הזמן הנראה לעין בפני אתגרי ענק. ולכן אנחנו חייבים לעשות מאמץ עליון, מאמץ להגיע להסכמה כזאת. במצב החוקתי הקיים בישראל יש חשש מוגבר לשינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק. דימה את זה,

היושב-ראש,

היועץ המשפטי של ועדת החוקה,

ברוח ימי המונדיאל: זה כמו לשנות את הכללים לגבי הנבדל תוך כדי התקפה

קבוצת היריב. כי בישראל, בשונה ממדינות אחרות, המכונן הוא גם המחוקק. אנחנו חיים את פשרת הררי בלי באמת להפנים אותה בפעילות שלנו. המחוקק שולט למעשה לא רק על הפוליטיקה הרגילה, אלא גם קביעת כללי המשחק שלו עצמו. אני רוצה לצטט מדברי השופט סולברג בבג"ץ 2905/20: "להווי ידוע כי במדינת ישראל קיימת תופעה כמעט ייחודית שבה 'הכנסת מוסמכת לחוקק בשני מדרגים חקיקתיים, בין זה החוקתי (חוקה שלמה או חוקי-יסוד), ובין זה של החקיקה הרגילה' - - - הסמכות המכוננת והסמכות המחוקקת הופקדו שתיהן בידי אותו מוסד,

משזכתה כנסת ישראל בכתר המכונן ובכתר המחוקק, הרי שהליכי חקיקה דומים שנעשים בכנסת, על ידי אותם נבחרי ציבור, עשויים להביא עימהם תוצאות נורמטיביות

לאחד, ייקרא 'חוק-יסוד', לאחר,

אנחנו כמובן ידענו, ואני לא רוצה לחזור על המעמד של חוקי-היסוד בתוך הבית הזה. מהטעם הזה, אדוני היושב-ראש, שאנחנו, חברי הכנסת, שחקנים במגרש הפוליטי הפרלמנטרי ובו-בזמן מעצבים את כללי המשחק, אני חושב שקיימת חשיבות עליונה בכינון חוק-יסוד: החקיקה. קיימת חשיבות עליונה בהסדרת כללי המשחק הדמוקרטיים בישראל, זאת, כדי להימנע מתיקונים תכופים לחוקה כמו זה המוצע כעת לפנינו, תיקונים שנובעים מאינטרסים עכשוויים של שחקנים פוליטיים, ובמקרה שלנו, באינטרס אישי של שחקן פוליטי מסוים. השקעתי בכך זמן מסוים בכנסת הקודמת, היא הייתה קצרה. זה לא פשוט. האם לבטא את רצון העם זה עניין פוליטי? כי כשזה היה מהצד השני,

עם השמאל והכול,

אבל עכשיו לבטא את רוב רצון העם, שישתקף דרך בית המשפט,

אני מאוד בעד לבטא את רצון העם.

שכשאני מדבר עכשיו על הרובד של כללי המשחק הדמוקרטיים, מאוד חשוב שהוא יהיה בהסכמה ציבורית רחבה, כי אחרת הוא יהיה חשוף בכל כנסת לתיקונים, ותבוא ממשלה חדשה ותשנה, ואנחנו כחברה נלך למקומות מסוכנים. 61 מול 65, זה המאזן? יש עליי הרבה ביקורת שאני בעד 65, ויש לי גם אפילו בסיעתי דעות שונות שחושבות שצריך יותר מזה. ודאי במפלגתו של השר אלעזר שטרן הם סבורים שצריך יותר מזה. אני אמרתי, מה שיעקב נאמן ז"ל כתב ב-2012, מבחינתי זה בסיס שאני מוכן לראות בו בסיס לפשרה היסטורית. ולכן אני עומד על המספר, שלא אני הבאתי,

שר המשפטים נאמן. נאמן, דע לך, היו שני דברים ומערבבים ביניהם. בפעם הראשונה, שגם אותה אני מכיר, אריק שרון הטיל עליו כראש ממשלה לעמוד בראש ועדה ציבורית ואז הוא דיבר על 70. אחר כך, כשר משפטים בממשלת נתניהו השנייה הוא הביא תזכיר חוק חקיקה בשנת 2012, ושם נכלל ה-65. אבל אם אנחנו מדברים, אם הגענו לחוק-יסוד: החקיקה שהובא על ידי השר נאמן, הוצע בו הסדר, שאני חושב שהוא נכון, שמקשה מאוד על כינון או שינוי חוקי-יסוד. אני מזכיר, זה נראה לנו נצח, זה בסך הכול היה לפני עשור, ב-2012, בתקופת ממשלת נתניהו השנייה. בתזכיר החוק הוצע, שחקיקת-יסוד תועבר בארבע קריאות במליאת הכנסת, כאשר בשלוש הקריאות הראשונות יידרש רוב של 61 חברי כנסת, ובקריאה הרביעית יידרש רוב של 65 חברי כנסת. יתרה מזאת, בתזכיר הוצע כי בין הקריאה השלישית לרביעית צריך שיחלוף פרק זמן של חצי שנה. סעיף נוסף בתזכיר התייחס לגורם שרשאי להציע חקיקת-יסוד. אז למשל לפי המודל שהביא השר נאמן, זיכרונו לברכה, אלה רק הממשלה או ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. אין תיקוני חוק בהצעות חוק פרטיות. אז אם הייתה מתקבלת ההצעה של נאמן מכל בחינה שהיא, הצעת החוק שלפנינו לא הייתה באה לעולם אלא אם כן הממשלה הבאה הייתה מביאה אותה.

מה שכן, על פניו, בלי להיכנס לדיון יותר מדי עמוק, ההצעה הזאת היא חסרת איזון בהיבט של סיעות האופוזיציה. כי למעשה מה שהיא אומרת זה שרק הקואליציה יכולה ליזום ולאופוזיציה אין בכלל יכולת ליזום מהלך כזה מצידה, כי ראשות ועדת החוקה כמו גם הממשלה בדרך כלל נמצאות בקואליציה. נכון אבל תיקח בחשבון שזה אחרי שהסכמנו על חוק-יסוד:

אם נותנים אפשרות לחוקק, אתה לא יכול לשלול מכמעט חצי בית את היכולת ליזום. אני לא רוצה להיכנס לבעיות אחרות, אבל נדמה לי שזו עולה בעוצמה גדולה מקריאה ראשונה. אני חושב שנקודת המוצא שלך, אדוני היושב-ראש, נובעת מהאופן שבו הדברים היום מתנהלים בכנסת, כי פה כדי לשנות ולתקן יש מנגנון כל כך מורכב, שזה פנטסטי בכלל להניח שחבר הכנסת מהאופוזיציה יכול לעבור אותו.

יש הבדל בין היכולת ליזום ליכולת להעביר. אתה לא יכול להחליט שרק צד אחד יכול ליזום. הרי העניין בנוי פה, בהיבט הזה, בצורה נכונה. הממשלה יכולה ליזום אבל גם האופוזיציה יכולה, זו שאלה אחרת אם היא יכולה לגייס רוב. בסוף הכרעות מתקבלות כאן ברוב ומיעוט, אבל אם אני מראש שולל את זכותה של האופוזיציה בכלל לבוא ולהציע, אני חושב שאני עושה דבר חמור מאוד, בעייתי מאוד. רק להבין, לפי מה שאתה אומר, אז חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, גם צריך לחוקק אותו מחדש על פי רוב של הבית? אני לא חושב שצריך לחוקק חוק-יסוד מחדש.

הוא היה תקדים שהיווה - - - אגב, אפשר לשקול גם את זה. בשעתו, אבל כשהיה חבר הכנסת מיכאל איתן מסיעת הליכוד יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת השש-עשרה,

הציע הצעה לחוקק מחדש את כל חוקי-היסוד וגם לשנות בהם דברים מסוימים. הוא עשה את העבודה הכי מקיפה שאני מכיר שנעשתה באיזושהי כנסת. זה גם יכול להיות בסיס. השופט שמגר הציע איזו הצעה, הוא הציע שזה יבוא אחרי זה גם למשאל עם, ומשאל עם יאשר את זה. אני בעד כל ההצעות האלה כבסיס לדיון. זה בסיס הרבה יותר טוב מהבסיס שאנחנו היום נשענים עליו. אגב אי-אפשר לשפוט 37 אחורה, כשלא היה צריך - - - נכון, אבל אנחנו לא יכולים, בכל זאת שיטת משפט היא דבר דינמי. היא אבולוציונית, היא מתפתחת. אתה לא יכול לדלג 40 שנה אחורה או 50 שנה אחורה גם אם אתה מאוד רוצה. אתה יכול לתקן. לדעתי התיקונים הנכונים הם לא שיקולים רבולוציוניים אלא שינויים

חוק-היסוד הזה הוא ראשית ההפיכה המשפטית, גם אתה מסכים עם זה. אני לא מסכים עם זה. לא מסכים עם זה? הרי זה מה שנתן להם את הכוח לעשות את כל הכאוס שקורה היום. אני לא מסכים עם זה, ואני אמרתי גם קודם שגם לפני חוקי-היסוד של שנות התשעים וגם לפני פסק דין המזרחי בשנת 1995 בג"ץ, למשל בפסק דין ברגמן, אצל השופטים הכי שמרניים, קבע על חקיקה שפגעה בשוויון בבחירות, שהיא פסולה. בניגוד למה שחושבים. נכון שזה נתן מסגרת תפיסתית, אבל מסגרת תפיסתית - - - מנוצל לאג'נדה שהיא מובהקת, שהיא נגד רצון העם. מנוצל. הוא יותר משמעותי מברגמן, זה אחד.

מקריא מה שאמרת: "- - - מקומו של האזרח בתהליך הדמוקרטי. אזרחים מעורבים יותר, אחראיים יותר, שבידם יש יותר כוח לעצב את גורלם בעצמם - - - ". אתה דיברת על משפט פה.

1. 2. כשאתה אומר שלא הולכים אחורה 50 שנה, יש רוויזיה,

זה בא לי מהכספים. אבל אני אומר, אתה הולך אחורה. אמרתי אבולוציה.

כשאתה הולך לבגין אז, אי-אפשר לקחת את בגין מאז ולהחיל את זה היום. אתה אומר: אי-אפשר ללכת אחורה.

היום - - - חייבים לשנות את בית המשפט. התפיסה שלי,

בעולם המערבי עם תפיסה חדה לגבי החובה והצורך בביקורת שיפוטית חוקתית. אני כן חשבתי שצריך לגוון את הרכבו של בית המשפט העליון. נכון, חוקקתי בשנת 2008, בתמיכת שר המשפטים דאז פרופ' פרידמן, אגב, בקונסנזוס כמעט מלא חוץ ממרצ - - - - - - - - - מבגין. אני מסביר מה היה הדבר הטוב שהיה באותו שינוי. באמת היו כמה חברי כנסת מהשמאל התנגדו לו, אבל זה עבר ברוב אדיר, אבל אף אחד לא חשב אחרי זה לשנות את זה, כי זה באמת הוכיח את עצמו. ברוב התקופות לשופטי בית המשפט העליון היה רוב אוטומטי בוועדה, ברגע שנוצר כוח לא רק לכל השחקנים אלא גם לדרג הפוליטי השופט באותה עת, יכולת וטו מקבילה, התחיל תהליך של הגעה להבנות, שהיא יצרה את ההטרוגניות. ולכן אני טוען, אבל פה חלוק עליי אדוני היושב-ראש, שההרכב היום לעומת הרכב אז, ב-2008, שמיים וארץ. אני חושב שזו דעה די מקובלת. פרופ' פרידמן היה מסכים עם מה שאתה אומר? אי-אפשר לחשוד בימניותו. אספר אפיזודה שהייתה באותה תקופה עם פרופ' פרידמן. אנחנו היינו אז סיעה קטנה ומוכה שקיבלה 12 מנדטים. אבל 12 אריות. 12 לוחמים,

בוא נגיד, לא הרבה נתנו צ'אנס אז שהליכוד יחזור לשלטון. פרופ' פרידמן בא עם הרעיונות שלו. באתי אליו, אני אספר את הסיפור מההתחלה. ציפי לבני רצתה למנות את פרופ' רות גביזון לבית המשפט העליון. נשיא בית המשפט העליון דאז הפרופ' אהרן ברק התנגד. אתה בורח ממה ששאלתי.

תאמין לי אתה מרוויח שאני מספר את הסיפור הזה. אחרי זה שאל אותי מה שאתה רוצה. למדתי עליהם מספיק - - - תקשיב - - - מול הממשלה הנכנסת. חבר הכנסת, תאמין לי, הוא יענה לך. יש לו עוד כל כך הרבה זמן, השאלות שלנו מקילות עליו. אני אענה לך על מה שאתה רוצה, אבל אני בשוונג על סיפור ששווה

באתי לציפי לבני ואמרתי לה: את רוצה למנות את פרופ' רות גביזון, אין לך רוב בוועדה,

אני מציע לך את החוק של שבעה מתשעה. ברגע שיהיה לך את החוק הזה, את תגיעי להבנות, את תוכלי למנות. היא אמרה לי: לא, אני לא עושה דברים כאלה. אמרתי לה: אם את לא עושה דברים כאלה, את לא תמני אף שופט בתקופת כהונתך כשרת המשפטים. היא אכן לא מינתה אף שופט לבית המשפט העליון, בקדנציה הזאת לפחות, בממשלתו של אריאל שרון. עם אותו רעיון באתי לפרופ' פרידמן אחרי שהוא מונה לתפקיד שר המשפטים. אנחנו היינו סיעה קטנה באופוזיציה, אז היה ברור שאני צריך שיתוף פעולה עם הממשלה על מנת להעביר את זה. אומר לי פרופ' פרידמן: תשמע, אני מתכוון לשנות את כל הרכב הוועדה. אמרתי לו: תשמע, שיהיה לך בהצלחה. יהיו לך כמה תומכים גם בסיעה שלנו. היום היו לו יותר. היום היו לו הרבה יותר, כמותית וגם מבחינת אחוזים. במשהו התקדמנו.

זה לא בא. אחרי כמה חודשים, פה באולם הזה, רץ אחריי שר המשפטים ואומר לי: מה עם הצעת החוק שלך? אמרתי לו: תשמע, אתה אמרת לי שאתה רוצה לשנות, אני לא אביא הצעה כזו בניגוד לעמדת שר המשפטים. הוא אומר לי: תביא אותה מייד. אמר לי להביא אותה מייד. החוק הזה חוקק, לדעתי, לא כמו שעכשיו מחוקקים חוק-יסוד, אבל תוך זמן קצר, בארבע קריאות, אבל ברוב מאוד גדול. והרוב הזה יצר מציאות שונה, שבאמת לא עלה על דעתו של אף אחד לשנות אותה. למה אני אומר זאת? לא רק בשביל להיזכר בזה, אלא כי אני מאמין שאם אנחנו רוצים לייצר הסדרים קבועים בנושאים כאלה ושהם יישארו על כנם גם אחרי שאנחנו כבר לא נהיה בתפקיד, וכל אחד בתפקיד הוא זמני, ואין אף אחד שהוא נצחי, אז אנחנו צריכים להגיע להסכמות יותר רחבות. רוב סיעת קדימה, שהייתה מפלגת השלטון אז ושהיו לה 28 או 29 מנדטים, תמך בחוק, וגם סיעות אחרות, ודאי כל הסיעות, בין שהן היו בקואליציה כמו סיעת ש"ס ובין שהן היו באופוזיציה כמו האיחוד הלאומי מפד"ל תמכו אז בחקיקה הזאת. אבל מה אנחנו מביאים לפה, אדוני היושב-ראש? שיהיה לך על המצפון, אני סרן בגולני. עזוב, כבר תענה לי, ובוא רד. או שאין לך תשובה - - - בבקשה, תגיד את השאלה. לחזור מהתחלה? לא שמעתי, באמת. אמרת: על בית המשפט לפעול בריסון מול הממשלה והכנסת.

אני מסכים. אני חושב - - - לא, כי עכשיו אתה נואם כבר שעה וחצי על זה שלא צריך ריסון. לא נכון. אני אומר, זה שלבית המשפט מוקנית סמכות לא אומר שהוא צריך להשתמש בה בקלות. הוא צריך להיות מאוד מאוד זהיר.

אבל חברת הכנסת גולן, קודם אני אמרתי שאני בדעה שצריך ליצור מודל שונה של ביקורת שיפוטית חוקתית, וצריך רוב מיוחס. עכשיו אולי יהיה בינינו ויכוח על מה זה הרוב המיוחס, בטח לא שניים נגד אחד או שלושה נגד שניים. אני לא חושב שהוא צריך להיות קיצוני, 80% מכל הרכב בית המשפט העליון. - - - אבל הוא צריך לבטא ריספקט לחקיקה של הכנסת. באותה מידה, אני לא רוצה ברוב רגיל להתגבר על הפסיקה אלא אני רוצה ליצור איזונים פנימיים בתוך חוק-יסוד: החקיקה. בוודאי, פה אנחנו מדברים על חקיקה פרטית, שמועברת בימים בודדים, אבל הבעיה היא לא רק בהליך שהוא חפוז וחטוף באופן קיצוני אלא גם בתוכן של ההצעה שלפנינו. תסכים

ראינו פה בבחירות דמוקרטיות, ולא באיזשהו מחטף כזה או אחר, כמו למשל חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

אמרנו את זה מעל כל במה, בשקיפות מלאה לחלוטין, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות וזה מה שהעם והציבור שלנו רוצים.

לא, להפך. כל פעם שהיו הצעות במהלך מערכת הבחירות בנושא המשפטי, היו יוצאות הודעות מאת הליכוד: זו עמדה פרטית, זו לא עמדת הליכוד. אני מסכים שמ-1 בנובמבר כבר לא יוצאות הודעות כאלה, אבל כל פעם, אנחנו נעשה שינויים בשיקול דעת ובשום שכל, כאילו באופן כללי,

זו עמדתנו. אני אגיד את זה,

כאיש הליכוד ערב הבחירות, ולהבנתי,

גם עמדת הליכוד גם אחר כך.

אבל זה היה ללא פרטים, אדוני היושב-ראש. אפשר לצטט, כמו שאמרה חברת הכנסת גולן, מהמצע המשפטי של תקווה חדשה, אבל גם אם אני אחפש, אני לא אמצא את המצע המשפטי של הליכוד, כי אין לליכוד מצע בתחום המשפט.

אז מה זה "רצון העם"? לך יש מצע משפטי - - - נכון.

המצע המשפטי, אני אומרת לך, חלומי הוא ליישם אותו. אז אני חוזר על מחויבותי לכל אחד ואחד מהסעיפים שמופיעים במצע תקווה חדשה בתחום המשפטי - - חלום.

- - שעדיין לא יישמתי, כי חלק ניכר מהדברים יישמתי בקדנציה האחרונה, כולל עונשי מינימום בעבירות נשק, כולל חוק פסלות ראיה שהושגה שלא כדין, כולל שימוע פומבי לבחירת שופטים. איפה שאני - - - אתה התנגדת לחוק שלך פה, שאני הבאתי אותו. לא נכון.

דרך אגב, לקחתי אותו, העתקתי אותו ושמתי אותו ככה כמו שהוא.

ככה זה עם הצבועים - - - חבר הכנסת, אני העברתי בדיוק את החוק שלי. אתה הסברת, בניגוד אליי, חבר הכנסת אמסלם - - - - - - - שאתה בעצם מצדד בדבר אחר לגמרי, ואני מכבד את דעתך. אתה לא יכולת לקחת - - - אתה אמרת: אני בעד חובת פסילה. אבל אני לקחתי את החוק שלך. החוק שלי עבר שינויים. הוא הוגש בכנסת השש-עשרה בפעם הראשונה, לפני פסק יששכרוב, בשנת 2005, הוא היה הרבה יותר מתון. הפסיקה התקדמה לכיוון מסוים, אני התקדמתי יותר. עוד דבר קטן. כשניסנקורן,

הייתי הפריטטי שלו בוועדה בגלל החוק שלך, ואתה פה הצבעת נגד החוק שלך, כשאנחנו עצרנו חקיקה של ארבעה חודשים. חבר הכנסת אמסלם, אני העברתי - - - אתה מבין לאן - - - מגיעה? חבר הכנסת אמסלם, אני העברתי את החוק - - - אתה העברת חוק דרדלה, כותרת סתם. אתה בדעה אחרת כי אתה בתפיסה אחרת, אבל אני חולק עליך. אבל לקחתי את החוק שלך. לא, לא, החוק שלי לא קבע חובת פסילה.

החוק שלי קבע פסילה שבשיקול דעת.

הוא הורחב במובן הזה שנתנו לעדויות של עדים - - - אגב - - - לשופטים, מה שנקרא שיקול דעת - - - לא. לפני החקיקה, בפסיקה היו שתי מגמות לגבי סוגי הראיות. למשל, היה זרם של שופטים בבית המשפט העליון שבא ואמר: לגבי פסילת ראיה שהושגה שלא כדין, אם זו לא הודאה של נאשם, אם זו עדות של עד או ראיה חפצית, אני דורש רף גבוה יותר כדי לפסול את הראיה. אני באתי ויצרתי מבחן סטנדרטי. במובן הזה נתתי בעניין של עדויות של עדים וראיות חפציות אותו משקל, ובמובן הזה הרחבתי בצורה משמעותית את מה שנקבע בפסיקה בנושא הזה, מעבר לעיגון בחקיקה.

אני רוצה לומר לשר, ואני חייב לחזור לוויכוח - - - אבל,

סיעת הליכוד, אני חושב שזה היה החוק היחיד שלי שסיעת הליכוד תמכה בו פה אחד. אני חייב לחזור לוויכוח שהיה בינך לבין חברת הכנסת מאי גולן, בגלל שאני חושב שהוא היה בדיוק דוגמה לבעיה שאנחנו מתמודדים איתה. לצורך העניין, אתה כתבת במצע מפלגתך את מה שאתה באמת מאמין בו וחושב שנכון לעשות. חברת הכנסת מאי גולן קראה. היא פירשה את מצע מפלגתך כפי שפירשה. אין בעיה לפרש אותו.

אני אומר לך, במובן הזה, מצבך כמצב הכנסת אל מול בית המשפט העליון. אתה מחוקק פה משהו. הם יושבים שם, מחליטים שהתכוונת לכך ועשית אחרת - - חבר הכנסת לוין,

היושב-ראש - - - - - ואתה עושה א' ומביאים אותך בכלל, לצורך העניין, לפחות כפי שאתה רואה את הדברים,

זו בדיוק הבעיה. אדוני היושב-ראש, אני מכיר את דעותיך שנים רבות בתחום, ואתה מכיר את דעותיי שנים רבות בתחום. אני מעיד עליך שאתה עקבי בהשקפותיך, ואני חושב שאתה יכול להעיד עליי שאני עקבי בהשקפותיי. לגמרי, לגמרי. לפעמים אני מצטער על זה צער גדול, אבל זו עובדה שאי-אפשר לחלוק עליה. במהות אני חושבת שאין הבדלים גדולים. יש הבדלים גדולים. באמת - - - יש הבדלים גדולים. היו תמיד, אגב. היו תמיד. אגב, זה לא נתפס כך בציבור.

הם התחילו מעת שחבר הכנסת לוין נכנס לכנסת בשנת 2009 ומייד התחיל להגיש הצעות חוק, והיו לי מחלוקות איתו כחבר ועדת השרים לענייני חקיקה. או במילים אחרות, לא הצלחתי להעביר אף אחת. ואז רוב סיעת הליכוד ובוודאי כל שרי הליכוד שהיו בוועדת השרים לחקיקה אחזו בהשקפות הקרובות יותר להשקפותיי - - אמת. - - והיום דעתו היא בוודאי דעת, אני לא יודע אם דעת הכלל, אבל בוודאי דעת הרוב מחברי סיעת הליכוד. מתברר שהוא צדק, גדעון. תראה, אתה חושב שהוא צדק, ואני חושב שאני צדקתי.

החיים בעצם צדקו בסוף. בסוף החיים מביאים אותנו לנקודות.

גבירותיי ורבותיי חברי הכנסת. אני עמדתי על הבעייתיות שבחקיקה חפוזה. אני רוצה לגעת בעוד שני מישורים עקרוניים, וזה הפרסונליות של התיקון והמיידיות של התיקון. חקיקת-היסוד הזאת שלפנינו נועדה למטרה אחת ויחידה, וזה ברור על השולחן: מתן אפשרות לחבר כנסת מסוים לכהן כשר בממשלת ישראל. אז פה זה חקיקה פרסונלית מובהקת. זו הלכה פסוקה שנים רבות, ואני חושב שגם כל אדם ישר יסכים שתפקיד המחוקק הוא לקבוע נורמות כלליות, לא לעסוק במקרים בודדים מסוימים, והדברים הללו הם נכונים ביתר תוקף לכל מה שנוגע לחקיקת חוקי-יסוד.

יש מצב של חקיקה שנוגעת לחבר כנסת שהיא לא פרסונלית? אפשר למצוא מקום - - - אם נעשה משאל מי אוכל ביצים במקום חביתה,

זה פרסונלי. דרך אגב, כל חוק אתה מעלה כתוצאה מזה שיש בעיה. פתאום אתה מבין שיש בעיה, אז אתה מנסה לתקן אותה. זה תמיד על איזה בעיה ספציפית. חבר הכנסת אמסלם, יש הבדל בין אינטרס מוסדי של הכנסת כרשות לבין אינטרס פרסונלי של אדם מסוים. זה לא אותו הדבר. והחוק שאתה הגשת לגבי הפרישה של ארבעה, זה לא היה פרסונלי? ארבעה. שסיעה יכולה לפרוש לארבעה - - - לא, לא, לא. את מנסור עבאס, היו חסרים לכם ארבעה, הבאתם ארבעה. אם היו חמישה, הייתם מביאים חמישה.

לא, לא, זה ממש לא פרסונלי. העמדה, אגב, בנושא הזה, להבדיל מהנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אנחנו מתנגדים לזה. אתם חיזקתם את שלטון החוק. אתה חיזקת פה את הכנסת ככה, כן, מאוד, את הדמוקרטיה, שמי שנבחר יוכל לבגוד במפלגתו ולעבור ככה. אתה איש עקרונות,

חבר הכנסת אמסלם, מי שפה עסק בפיתוי עריקים יומם ולילה לא היו אנחנו.

אלא להפך, אתם עשיתם את זה. אגב, אני יכול להגיד לזכותכם, עשיתם את זה בהצלחה. אבל אנחנו באנו - - - אדוני היושב-ראש,

תיקנו את מה שהיה במשך שנים. אדוני היושב-ראש - - חבר הכנסת אמסלם - - - - - קריאות ביניים זה דבר לגיטימי, אבל זה גם עניין של כמות. מצד שני, אני גם לא הייתי אומר "פיתוי עריקים". זה היה יותר לשכנע אנשים לשוב לאידיאולוגיה שבשמה הם נבחרו, אבל - - - בכל מקרה, לעמוד בניגוד לעמדת סיעתם וכדומה. והיה ויכוח אחר, שאני לא אנהל אותו כרגע, כי יש דיון על זה בקריאה הראשונה, שיתקיים, והוא ודאי גם יתקיים לקראת הקריאה השנייה והשלישית, בנושא החוק של ההתפלגות. אבל בוודאי שכשאנחנו מדברים על תיקון חוקי-יסוד יש חשיבות לדרישת הכלליות. זה משקף קונסנזוס חברתי רחב על ערכי היסוד, על העקרונות של השיטה שנוהגים בחברה הישראלית. הסדר שנושא מאפיינים פרסונליים חוטא לעיקרון הזה, לעיקרון של הכלליות. למשל מי שיש לו כתב אישום - - - מה דעתך על זה?

אני אגיע לנושא הזה גם, חבר הכנסת רוטמן. מה פרסונלי פה?

הוא אינו עולה בקנה אחד עם אופייה ומעמדה של נורמה משפטית, על אחת כמה וכמה הוא לא עולה בקנה אחד עם אופייה ומעמדה של נורמה חוקתית. חוק שמנוסח באופן שהמחוקק היה יכול לזהות מראש, אני מצטט מהפסיקה, מי האדם או האנשים עליהם החוק יחול גם אם לא נוקב במפורש בשמם, חוטא על פניו לדרישת הכלליות. ועכשיו אני אענה לחבר הכנסת רוטמן. חוץ מההבדל שהחוק ההוא, כי בסופו של דבר לא היה קונסנזוס בקואליציה ולכן הוא לא הובא לפה, הוא חוק - - - אתה תמכת בו.

אני גם היום תומך בו.

גם ראש הממשלה המיועד תמך בו, הוא רק תמך בו כשאולמרט היה ראש הממשלה, אני תמכתי בו כשאולמרט היה ראש ממשלה, ותמכתי בו גם בכנסת הקודמת, וגם עכשיו אני תומך בו. אבל אתה לא - - - אבל אני לא הסכמתי, אני רוצה לתת את שתי הדוגמאות.

- - - שאתה מתמודד לא בגלל כתבי האישום. הרי זה לא הפריע לך. נכון.

גם אחרי הפריימריז במאי, אתה מערבב בין נושאים, אמרתי, לפני שבג"צ דן בנושא כשירותו של מר נתניהו לכהן כראש ממשלה,

לפני כינון ממשלת החילופים, שיכולה להיות רק החלטה אחת של בית המשפט כי החוק קובע בצורה ברורה, זה התפרסם בעמוד הראשון של ישראל היום, שמר נתניהו הוא כשיר לתפקיד על פי החוק. עמדתי הייתה עקבית לפני ההתמודדות ואחרי ההתמודדות. ואז ביקשת שיחול על כל האנשים - - - לא, אבל יש הבדל.

יש הבדל בין מצב חוקי מסוים לבין רצון לשנות את החוק. אני הצבעתי - - - אז למה לא שינית אותו אחרי נתניהו? היית אומר ראש הממשלה החליפי - - - איך הגענו מדיון עקרוני, באמת ביסודות המשטר, עוד פעם לנתניהו.

אני לא הבאתי את זה לשם. הביאו את זה בקריאות ביניים. אי-אפשר פעם אחת בלי זה? אבל אני מוכן לסכם את הסוגיה הזאת. דרך אגב ולפיד - - - מה אמר? חקירוקרטיה, שהוא טוען, לשיטתו, שהוא בעד החוק הצרפתי ואסור לחקור ראש ממשלה. אז תחליטו איפה אוחזים - - - ראש הממשלה. אני לא אמרתי דבר כזה מעולם. אני הצבעתי נגד החוק הצרפתי בימים שגם מר נתניהו התנגד אליו, ותמכתי בחוק הנאשם גם בכנסת השבע-עשרה, כשאולמרט היה ראש ממשלה. לכן, גם בעניין הזה אני עקבי. אבל אני רוצה להשיב לחבר הכנסת רוטמן לגבי שלושה חוקים שונים, שהם מלמדים אותנו,

1. חוק הגבלת כהונה. כשנדון חוק הגבלת כהונה היו כאלה שתקפו ואמרו: אבל מה זה רלוונטי, זה לא מגביל את נתניהו.

תחולת החוק מתחילה לאחר שהוא מתקבל. אני לא סופר אחורה את השנים שבהן כיהן מר נתניהו. מרגע זה שהוא התקבל אנחנו סופרים את השנים.

במשא ומתן או בשיחות שהיו בין מרץ ליוני 2021, הליכוד התנדב בעצמו באותן שיחות להגביל אחורה.

כשהבאתי את החוק לכנסת הקודמת הבאתי אותו רק במבט צופה פני עתיד. - - - לא, אז אני אומר, לא, אבל אלה היו ההתקפות עלי מצד חלק מהחברים בקואליציה. הם אמרו לי: אם כך, אז למה להביא את החוק? אמרתי, כי אנחנו לא יכולים ללכת אחורה. גם בחוק הנאשם כשפרסמתי את תזכיר החוק, אמרתי שהתחולה מהכנסת העשרים-וחמש. אבל אמרת שזה חל גם על כתב אישום שהוגש לפני - - - אמרתי דבר פשוט: אם מר נתניהו יכול להקים ממשלה בכנסת הזאת הוא נבחר על יסוד ידיעה של הבוחר - - - שבאופן פרסונלי - - - לא,

קודם כול אתה מדבר במבט לאחור - - האם החוק מתייחס לבחירות או לכתב אישום - - - - - כאשר אף אחד לא ידע שהממשלה תכהן שנה, ואף אחד לא ידע מתי יסתיים יכול להיות שידעת מתי יסתיים המשפט. אמרתי, במבט צופה פני עתיד, מהכנסת העשרים-וחמש, לא בתחולה מיידית. דוגמה שלישית. חבר הכנסת אמסלם. את ההיגיון. רק אני רוצה להבין את ההיגיון. האם הפרסונליות זה לגבי כתב האישום או לגבי הבחירות עצמן? יש כתב אישום שיכול להיות גם עשר שנים. - - - - - -היגיון. אמסלם, לא לחפש היגיון - - - דוגמה שלישית. דוגמה שלישית. לא ידעת - - - בדיוק. הוא לא ידע - - - כשאהוד אולמרט היה ראש ממשלה ונחקר, ולא הוגש נגדו עדיין כתב אישום, אנחנו, כל חברי סיעת הליכוד בכנסת השבע-עשרה, כולל מר נתניהו, הצבענו בעד החוק הזה,

חוק הרבה יותר מרחיק לכת מתזכיר החוק של חוק הנאשם

ועמדתי לא השתנתה, כל עוד לא מחילים את הנורמה על אותה כנסת אלא על כנסת עתידית. אגב, זו גם השוואה מאוד מעניינת לעשות בין הורדת הרף בנושאים של טוהר המידות והעלאת הרף בנושאים של טוהר המידות. השוואה מאוד מעניינת. אני רוצה לתת דוגמה שלישית. - - - לא, זה לא ייתכן, אדוני היושב-ראש. זה קונצרט של קריאות ביניים.

אני מוכן גם לענות, זה קרה פה כל הדיון, אבל עד לגבול מסוים.

זו בקשתו, נא לאפשר. אתם רוצים שאלה, לא מקהלה.

חשבנו סיעור

יש סיעור מוחות שמתקיים כבר חצי שעה לפחות.

או יותר, בסדר. דוגמה שלישית: בכנסת השש-עשרה הבאתי חוק של ביטול כפל הכהונה בתפקיד יושב-ראש ההסתדרות. היה חריג במשך הרבה שנים לכלל של איסור כפל התפקידים לחברי הכנסת,

כי בעבר ראשי רשויות היו חברי כנסת ואחרים. החריג היה יושב-ראש ההסתדרות ויושב-ראש הסתדרות העובדים הלאומית. חבר הכנסת עמיר פרץ היה באותם הימים יושב-ראש ההסתדרות. הצעתי את ההצעה הזאת, זה היה אחד הדברים שהיו עליהם הוויכוחים הכי סוערים כאן בכנסת. קיבלתי מייד את העמדה: אי-אפשר להחיל את החוק הזה באופן מיידי כי חבר הכנסת עמיר פרץ נבחר על ידי בוחרים על בסיס מצב משפטי מסוים. אותו דבר לגבי חוק הנאשם, תחולה מהכנסת השבע-עשרה, וכך בדיוק היה וכך החוק אושר. דהיינו, אתה יכול לשנות נורמה, תחיל אותה מעבר למסך הבערות, על הכנסת הבאה.

מייד אני אתייחס לזה.

זה נמצא פה, זה בתוך החומר. בעניין הזה היה שימוש מאוד ברור, בוועדת החוקה, וגם פה במליאה, מי האדם שעליו או למענו החוק הזה אמור לחול, ואין ולא יכול להיות שום ספק בממד הפרסונלי.

לא רק הממד הפרסונלי אלא הממד שעמדו עליו היועץ המשפטי של ועדת החוקה וגם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה שהופיעה בדיון, הממד של התחולה המיידית. מכיוון שחוקי-יסוד נועדו לעצב את כללי המשחק הדמוקרטי, תחולה מיידית שלהם, כפי שמוצע כעת, מעוררת קושי גדול - - רק על הממשלה

- - כי החלה מיידית של הסדר חוקתי מעוררת, ובצדק מעוררת, את החשש משימוש בלתי ראוי.

אתה ידעת שאין פה ממשלה, אז הבאתם את החוק. הרי הבאתם את גנץ פה, בהתחלה, כן, כיושב-ראש זמני, כדי להעביר את החוק. זה מה שעשיתם. אני הבאתי את גנץ כיושב-ראש זמני? אני? אתה חלק מכל הקנוניה שהייתה פה. אני הבאתי את גנץ כיושב-ראש זמני?

אני חייב להגיד שמר נתניהו באותם ימים לא שיתף אותי כבר בדברים הללו. היו ימים שבהם הוא היה משתף אותי בדברים כאלה, אבל זה ממש לא היה בשנת 2020. אנחנו מביאים את זה לממשלה הבאה, שעוד לא קמה, בדיוק כמו שאתה אומר על עמיר פרץ. נדרש שתחולת ההסדר תהיה רחבה וכללית ולא פרסונלית - - חוקי הנאשם - - - לא שומעים אתכם. - - ושהוא יוחל באופן פרוספקטיבי, תוך קביעת הוראות מעבר מתאימות, ולא באופן מיידי. ומי שקבע ואמר: אני ממליץ לכם, חברי הוועדה בראשות חבר הכנסת קרעי, לשנות כך שהתחולה תהיה מהכנסת העשרים-ושש, זה לא הייתי אני, זה היה היועץ המשפטי של ועדת החוקה. הדרישות הללו מיועדות להבטיח שקביעת כללי המשחק תיעשה במידה שתהיה קרובה ככל האפשר להימצאות מאחורי מסך בערות.

בתנאים שבהם יש מידה מספקת של אי-ודאות באשר - - מה זה מסך הבערות? אתה מוכן להסביר לי איך מסך הבערות

עמדו על כך, כמו שאמרתי, היועץ המשפטי של הוועדה עו"ד גור בליי, וגם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה,

סומפולינסקי, וכאמור הראשון הציע במפורש - - איך היא יכולה לתת חוות דעת בעניין דרעי?

- - להחיל את ההסדר מהכנסת העשרים-ושש. בדלת אחורית עשתה לו - - - והיא גם צריכה לתת חוות דעת.

מדהים - - - בהסדר המוצע לפנינו בחוק הזה קיימת ודאות מוחלטת באשר להשפעתו של ההסדר על אינטרס אישי של חבר כנסת מסוים, לכן התיקון לא נעשה תחת מעטה של מסך הבערות. - - - חברת הכנסת גוטליב. אני אציין, מאחר שעלתה הסוגיה של מסך הבערות, איך מתייחס אחד מפסקי הדין לאופן שבו ראוי לעצב את חוקי-היסוד, ואני מצטט: "'מסך הבערות' הוא מושג שטבע הפילוסוף הפוליטי ג'ון רולס במסגרת פיתוחה של תיאוריה חשובה ורחבה יותר של 'צדק כהוגנות'".

רולס עסק בליברליזם פוליטי ובניסיון לעמוד על הכללים הבסיסיים הדרושים להתקיימותה של דמוקרטיה ליברלית, שוויונית וצודקת. לשם כך הציג את הניסוי המחשבתי של 'המצב המקורי', שבו נציגי העם נדרשים להסכים על כללי המשחק הדמוקרטיים 'מאחורי מסך של בערות', כלומר מבלי שהם יודעים דבר אודות האזרח או האזרחית שאותם הם מייצגים, ובכלל כך הם אינם יודעים דבר אודות גילם,

מעמדם החברתי, אמונותיהם, הכנסתם וכישרונותיהם. מסך זה נודע להבטיח קבלת החלטות נקייה מפניות, מאינטרסים אנוכיים צרים ומדעות קדומות - - - 'מסך הבערות' מסיט את המיקוד מהשאלה מהם תנאים הוגנים לשיתוף פעולה בין אזרחים חופשיים ושווים אל עבר השאלה מהם התנאים לשיתוף פעולה שכזה שאזרחים חופשיים ושווים היו מוכנים להסכים עליהם תחת תנאים הוגנים.

מה התנאים ההוגנים לצורך השגת ההסכמה מצד האזרחים לנורמות החוקתיות".

אנחנו בדמוקרטיה, מדינה יהודית ודמוקרטית, ואנחנו עושים פה דמוקרטיה כי אנחנו

"הכללים שעליהם מסכימים הנציגים צריכים לעמוד בדרישות הפומביות,

הוא מתבלבל, מסך הבערות זה לא זה. זה לא מסך הבערות, פשוט חבל. אנחנו יודעים - - - Veil of Ignorance. חברת הכנסת טלי גוטליב, אפשר לקרוא קריאת ביניים, לא לנאום. פשוט Veil of Ignorance זה לא מסך הבערות. אוקיי, הוא הבין.

להשכילו פשוט.

"פומביות לפי רולס מבטיחה כי אזרחים יוכלו לדעת אודות השלכות המבנה הבסיסי של המדינה על חייהם ולקבלן, וזהו תנאי לחירותם הפוליטית. בנוסף, על פי רולס, לא ניתן לעשות מקצה תיקונים או שיפורים לאחר ש'מסך הבערות' הוסר והנציגים מגלים את מי הם מייצגים". אומנם הניסוי המחשבתי של רולס הוא ניסוי תיאורטי ואידיאלי, אבל ניתן לשאוב ממנו הבנה של עיקרון ההוגנות במסגרת עיצוב הכללים הדמוקרטיים, ובכלל כך את הדרישה שהם יהיו כללים פומביים ושלא ניתן יהיה לשנותם בדיעבד". הנשיאה חיות, בבג"ץ 2905/20 - - - אני רק רוצה לעדכן שנייה. היה פוש ב-12 וב-14 שגדעון סער עושה פיליבסטר.

בפוש של 13. אולי נגמור? אבל אתם אלה שמעכבים אותי. עם הפוש של 13 נגמור את הסאגה. אני עכשיו אדבר עם 13, עוד פוש, בואו נלך. רבותיי,

בנימה אישית: תחשבו על עובדי הכנסת, עובדי ועובדות הכנסת. תחשבו על עובדי - - - את כל הנאום של השר אפשר היה להגיד בעשר דקות. תחשבו על עובדי ועובדות הכנסת. אני יכולתי להתקדם הרבה יותר מהר, אבל אתם ב-40 הדקות האחרונות פה יורים בי ללא הרף. אני חייב גם לנצל את המעמד, ראיתי את חבר הכנסת זוהר מתיישב בספסלים, ואני מתנצל בפניו שבגלל התארכות הדיון הוא הפסיד הופעה חשובה. ובאמת, כידוע לך, אני הייתי מהתומכים של הבן שלך. על אף ההשתייכות הפוליטית השונה נכון להיום, הייתי בהחלט מהתומכים בו בתוכנית הריאליטי שבה הוא התמודד.

תאפשרו לדובר לסכם ולסיים למה - - - אני עדיין בציטוט של הנשיאה חיות בבג"ץ 2905/20. 2905/20?

חקיקת-יסוד בעלת תחולה מיידית עשויה להיבטל, שכן באופן הזה משנה המכונן את כללי המשחק תוך כדי המשחק לצרכים הפוליטיים המיידיים, ואני מצטט.

שרלוונטי לדוקטרינת השימוש לרעה בסמכותה המכוננת הוא תחולתו המיידית - - - לא ניתן להתעלם ממגמה מסתמנת של שינויים משמעותיים המבוצעים אד-הוק, לעיתים בדרך של הוראת שעה בתחולה מיידית (ולעיתים בלעדית) לכנסת שביצעה אותם. כך למשל, בתקופת כהונתה הקצרה של הכנסת העשרים-ושלוש תוקנו חוקי-היסוד 13 פעמים בדרך של הוראות שעה, שהיו מטבע הדברים בעלות תחולה מיידית - - - ותיקון מספר 42 לחוק-היסוד" שפה ההתייחסות היא לחוק הנורבגי שנחקק והוחל מיידית בתקופת כהונת הכנסת העשרים. "נקודת המוצא העקרונית היא כי חקיקה רטרוספקטיבית מעלה קושי וכי יש להצביע על אינטרס ציבורי שיצדיק תחולה רטרוספקטיבית של דבר חקיקה - - - זאת, שכן החלת חוק למפרע עומדת בסתירה לעיקרון שלטון החוק, נוגדת 'מושגים מקובלים של צדק', פוגעת בוודאות המשפטית ואינה מאפשרת תכנון התנהגות מראש - - - בפסיקה נקבע כי 'עובדת היותו של חוק רטרוספקטיבי או אקטיבי אינה מכריעה כשלעצמה בשאלה האם ראוי שבית המשפט יתערב בו'".

"וקביעה זו נכונה מקל וחומר ביחס לנורמה שהוגדרה על ידי הרשות המכוננת כ'חוק-יסוד'".

זה פשוט

חשבתי, התבלבלתי. הקראת את דעת הנשיאה אבל היא הייתה בדעת מיעוט.

היו"ר. "עם זאת" ציטטתי את הנשיאה. אבל הנשיאה, נדחתה בבג"ץ.

אדוני היו"ר, שלא - - - הערתך נשמעה. אני מתחיל להרגיש כמו בבית משפט.

החלה רטרוספקטיבית או אקטיבית של חוק-יסוד לא תעמוד באחד ממבחני הזיהוי של נורמות חוקתיות,

כך למשל,

בעניין שפיר צוין כי 'מבחן זה נגזר מעיקרון שלטון החוק ועניינו בכך שנורמה משפטית, בהבדל מנורמות אחרות, צריכה ככלל להיות בעלת תחולה כללית, מופשטת, ולהתייחס לקבוצה בלתי מסוימת - - - משכך, הם אינם צריכים לשקף את האינטרסים הפרטיקולריים המשתנים של רוב זה ואחר - - - העובדה שגם הכנסות הבאות יוכלו ליהנות מ'הטבה' זו אינה מפחיתה מניגוד העניינים של הכנסת שחוקקה הוראה חוקתית והחילה אותה באופן מיידי, וניגוד עניינים זה מעורר חשד כי מדובר בהוראה פרסונלית שנועדה בראש ובראשונה להיטיב עם חברי הכנסת המכהנים. דוגמה אחרת היא הוראה חוקתית המוחלת באופן אקטיבי או רטרוספקטיבי, ומשנה מהיסוד את התוצאות המשפטיות של פעולות ואירועים שהתרחשו בעבר. הוראה כזאת עלולה לעורר קושי גם בכל הנוגע למבחן היציבות.

אחד מהמאפיינים המרכזיים של נורמות חוקתיות הוא מעמדן היציב והבלתי-משתנה - - - פגיעה ביציבות חוקי-היסוד נגרמת למשל כשהוראה חוקתית נחקקת כהוראת שעה - - - אך בכך אין כדי למצות את כלל המצבים שעלולים להוביל לפגיעה ביציבות חוקי-היסוד, והוראה רטרוספקטיבית שיש בה משום שינוי משמעותי של 'כללי המשחק' בדיעבד עלולה לפגוע פגיעה קשה ביציבות המפעל החוקתי, גם אם היא מוחלת כתיקון של קבע. זאת, שכן מרכיב מרכזי ביציבות של חוקה, אולי המאפיין המרכזי שלה, הוא הביטחון שהיא מקנה לאזרחי המדינה שכללי המסגרת המעצבים את חייהם לא ישתנו למפרע". ולענייננו, תחולתו המיידית של ההסדר שלפנינו,

איננה ראויה לחקיקת-יסוד. חוקה מטבעה לא באה לשרת צרכים אישיים של שחקן בזירה, וכפי שציינה הנשיאה חיות, תחולה מיידית של הוראה חוקתית מעוררת קושי רב, ובמקרים מסוימים עשויה אף להוביל לבטלותה. ולא בכדי אמר גם היועץ המשפטי של הוועדה בעת הדיון שהוא לא יודע באיזה צד של הפסיקה ייפול התיקון. דין העתירות להידחות על הסף, "בהיותן רובן ככולן תיאורטיות וכשהסוגיה היחידה שנותרה 'פתוחה', רחוקה עד מאוד מלפגוע באופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל". כל פסק הדין דן שם בעתירה באשר לחקיקה פרסונלית - - - זה דעת הרוב. והרוב קובע. נכון, אדוני היו"ר? - - - ככה כתוב. הקראתי. במענה לטענות שהושמעו במהלך הדיון, הטענה שמתייחסת לכך שהחקיקה מבהירה את המצב הקיים ולא משנה אותו, אני לא אחזור על כך, כי התייחסתי לכך בשני הדברים. טיעון של השוואה לחברי הכנסת, התייחסתי לכך. עכשיו לטיעון שהוצג כטיעון דמוקרטי, דהיינו המצביעים הצביעו, ללא ספק ש"ס הגיעה לתוצאה טובה בבחירות, ולכן מן הראוי שחבר הכנסת דרעי ישרת בממשלה.

יש ציבור גדול של ישראלים שהצביע למפלגת ש"ס. אינני חושב שהשאלה שעמדה במערכת הבחירות הייתה שאלת תיקון החוק הזה. אני בכלל לא יודע אם זה הוזכר במערכת הבחירות - - אבל אדוני השר - - - - - שהחוק הזה יתוקן.

בוודאי, זו לא השאלה שהייתה במרכז מערכת הבחירות. "חדשים לבקרים, לא לבית המשפט פתרונים". אבל אני רוצה לציין שנערך סקר מקיף - - וואו,

- - בערוץ טלוויזיה לפני כמה ימים - - אבל אדוני השר,

שהצביע על כך שרוב מכריע בציבור הישראלי, וכשאני אומר "רוב מכריע" זה גם לשון המעטה, 73% מבעלי הדעה שנסקרו מתנגדים לחקיקה פרסונלית עוקפת קלון. בנוסף, רוב גדול של 61% מבעלי הדעה שנסקרו מתנגד לכהונת חבר הכנסת דרעי כשר.

לא ניתן לגזור כאילו זה רצון העם לחוקק את החוק הזה. אני כופר בזה שזו הייתה שאלת הבחירות, ואני כופר גם בזה שזו עמדת הציבור נכון להיום. וכל מי שעוקב וכל מי שירצה ויבדוק את העניין הזה באופן מחקרי, יגלה שההפך מכך הוא הנכון. הזכרתי גם בדבריי בוועדת החוקה, נאמר לי שהנשיאה חיות הייתה באותו פסק דין בדעת הרוב.

ולכן חברת הכנסת גוטליב הטעתה את הכנסת.

אבל אני ציטטתי את השופטת חיות.

לא אמרתי אם היא הייתה בדעת הרוב או בדעת המיעוט, פשוט ציטטתי את הנשיאה חיות - - כן. ציטטת את - - - - - שגם במקרה הייתה בדעת הרוב. שהתייחסה לדעת המיעוט. אני מול פסק הדין, אדוני השר. אדוני השר, אני מול זה. עכשיו אני מגיע, אדוני היושב-ראש - - - מול זה. בבקשה, בוא תפנה אותי. פשוט, הינה בבקשה, יש לי פה, נבו פתוח לי עוד. אני חברת כנסת, שמרתי על המינוי. תודה, חברת הכנסת גוטליב. אדוני היושב-ראש, אני בוועדה הצגתי עובדה היסטורית, שגם אדוני היושב-ראש מכיר אותה. בשנת 1999 הגיעה סיעת ש"ס, או מפלגת ש"ס, להישג ההיסטורי הכי גדול בתולדותיה, היא קיבלה 17 מנדטים. גם אז עמד בראשה במערכת הבחירות חבר הכנסת דרעי. ולמרות זאת, בהסכמים הקואליציוניים נדרש חבר הכנסת להתפטר, והוא הגיש את התפטרותו בסמוך לפני השבעת הכנסת, וזה היה באותה שעה תנאי להצטרפות ש"ס לקואליציה. אינני חושב שזה נכון לעשות דבר כזה במקרה הזה, כי כאמור הרף, ועמדתי על כך בדבריי, לחברות בכנסת הוא שונה מהרף לחברות בממשלה, אבל בוודאי אין להסיק מתוצאת הבחירות כאילו יש איזה חובה עכשיו לשנות את החוק כביטוי לרצון העם, זה בוודאי דבר שאין לו שום יסוד. אבל החוק מבטא את רצון העם, והחוק מדבר רק על מי שהורשע ולא עברו שבע שנים מתום ריצוי מאסרו. מאסר על תנאי, אדוני השר, לא מרצים, וזה מה שמבטא את רצון העם. התייחסתי, התייחסתי - - - החוק, ואינטרס ההסתמכות של הבוחרים על האות הכתובה. התייחסתי בהרחבה - - מה לעשות. - - לסוגיה הזאת, אבל זה היה בעת שחברת הכנסת גוטליב לא נכחה באולם, ואינני מתכוון כרגע לחזור - - - אין צורך,

אנחנו מכירים את הדעה. אולי תחזור לסוגיה שוב. החברים דיברו על זה, אותה גברת בלי שינוי אדרת, כבר יומיים. אני פירטתי את זה בשעה שיושב-ראש הכנסת נכח פה בצורה כל כך מפורטת, על כל הטעמים שבגינם המצב המשפטי הקיים הוא שונה.

בעצם התיקון שלו הוא הפוך מכפי שהוא מוצג. הוא לא תיקון מבהיר, אלא הוא תיקון משנה. אבל מאחר ששאר חברי הכנסת ביטאו רצון מסוים - - - זכותנו גם לשנות, אנחנו בכל זאת מחוקקים. באנו לחוקק פה. חברת הכנסת גוטליב, אני מבין שחסרה לך הנוחות באולמות בתי המשפט,

רציתי להזכיר לשר. זה מושכלות יסוד בדיני פרשנות - - - אני אומר לך מהניסיון הפרלמנטרי שלי, בדרך כלל אדם שעולה לפה עם נאום סדור וכתוב, לא יעניין אותו מה שתאמרי.

אני בטוחה שגם כל - - - - - - היה דיון ער. היה דיון ער. תודה על הערנות שלך. צופי ערוץ 99 הולכים ומתמעטים - - - אני רוצה לדון בנסיבות של המקרה

ואני חוזר ואומר את מה שאמרתי גם בדיון קודם. אני לא יכול, לא רוצה ולא מעוניין לקבוע אם יש קלון או אין קלון.

אני בכלל לא חושב שאנשים פוליטיים צריכים להביע בזה עמדה. בשביל זה יש שופטים, והם מוסמכים לעשות את זה, ולא במשפט שדה ולא בדוכן פוליטי. אבל יש נסיבות של המקרה, שהן ברקע החקיקה, ואי-אפשר להתעלם מהנסיבות של המקרה. המקרה הוא הרשעה בשני אישומים בתחום עבירות המס שבהם הושגה הרשעה, או הוסכם עליה, על הודאה והרשעה, במסגרת הסדר טיעון. אני לא אפרט את האישומים, כל אחד יכול לבדוק ולראות בעצמו. יומיים לפני ההרשעה, דהיינו ב-23 בינואר השנה הזאת, בחר חבר הכנסת דרעי להתפטר מחברותו בכנסת כדי להימנע מכך שהיועץ המשפטי לממשלה, או בית המשפט, יתייחסו לשאלת הקלון. יעשה שימוש לרעה

יחזיק תיק שוחד פתוח. ניצול לרעה של כוח השררה בניגוד לכללי חוק סדר הדין הפלילי. אפשר לגמור תיק כזה תוך שנתיים, מקסימום תוך 30 חודשים.

תודה. מכיוון שסעיף 42א רבתי לחוק-יסוד: הכנסת קובע,

"חבר הכנסת שהורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית, וקבע בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון, תיפסק חברותו בכנסת ביום שפסק הדין נעשה סופי, ואין נפקא מינה אם העבירה נעברה בזמן שהיה חבר אותה הכנסת, חבר כנסת קודמת או לפני שהיה לחבר הכנסת"

לא נקבע קלון, ומשום כך הייתה התפטרות, כי אם היה נקבע קלון, הייתה לכך משמעות מיידית שקבועה בסעיף 42א רבתי.

זה סעיף שבכלל לא מחייב שייגזר עונש מאסר, הוא סעיף שחל על כל חבר כנסת שהורשע בפלילים. חבר הכנסת דרעי,

בחר להתפטר בתחילת השנה מהכנסת, כדי להימנע מהכרעה של בית המשפט בסוגיית הקלון. כך הגענו עד הלום, מכיוון שהדין בשעה זו, דהיינו בעניין הצטרפות לממשלה, דורש את ההכרעה הפוזיטיבית של יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין בהרשעה קלון. כמו שאמרתי קודם, אני לא קובע שום דבר זולת זו שצריך ללכת בדרך המלך ולבקש את ההכרעה בדרך שקבועה היום בחוק. הציטוטים מגזר הדין, אני לא אחזור עליהם מהטעם הפשוט שכשנכחתי בדיון ראיתי שהם הובאו על ידי משתתפים אחרים בדיון. הבן שלו

זה מתוך ההופעה? לטלי יש אוזניות אלחוטיות, אם אתה רוצה.

תנדבי לו.

אני אבקש מחנוך מילביצקי, יש לו הכול. אדוני היושב-ראש, אני מעוניין להתייחס, אני מודה, בתמציתיות רבה יותר מאשר כפי שהרחבתי בנושא החלק הראשון של החוק, שהוא תיקון סעיף 6 לחוק-יסוד: הממשלה, חוק הקלון. החלק השני של החוק, כי היו שתי הצעות חוק נפרדות שאוחדו בוועדה, עוסק בכהונת שני שרים תחת אותו משרד. אבל אצלכם יש עכשיו שר בתוך משרד, בלי חוק - - - אני אומר את דעתי בנושא הזה. קודם כול - - - יש לכם חוק, יש לכם שר במשרד - - - חברת הכנסת גוטליב. אני מפי הגבורה לומדת - - - אני אומר לך בכנות, ודאי הדובר מאריך פה עם קריאות הביניים שלך. בואי לא נתחרה בקטע של הידע המשפטי. אתה צודק. אני בטוח שהשתתפת בדיון, חברת הכנסת גוטליב.

וגם שמעתי אותך אומר בדיוק את אותם דברים. אני ממש זוכרת את טיב הנאום שלך. זה חוזר על עצמו ביומיים האחרונים.

- - - אבל שמענו את זה. מה שעומד לך לזכות, זה בגלל שעדיין לא חישלת את כושר הספיגה של לשמוע שבע פעמים את אותם דברים. אני חוששת שאין פה כושר ספיגה, אדוני היושב-ראש. 70 - - - אבל אולי נשתכנע. אני חייב לומר לך, חברת הכנסת גוטליב, זה דבר שבחיים הפרלמנטריים קורה פעמים רבות. אז אני מעדיפה לא - - - לכן, כל פעם אני אומר שאם יש טיעון שכבר אמרתי, אני לא חוזר עליו. ואפילו החמרתי ואמרתי שיש דברים מסוימים שנאמרו על ידי משתתפים אחרים בדיון שאני אימנע מלחזור עליהם. - - - הקשבתי לאדוני בקשב רב בכל הדיונים. זה בדיוק אותו הדבר, וזה בסדר גמור. אפשר גם לא - - - את המסגרת של הדיון.

עכשיו אני שם לנגד עיניי את טובתם של עובדי ועובדות הכנסת, ומרגע זה אני קצר רוח להפרעות. בסדר גמור. יש לה יכולות ווקאליות חבל על הזמן. מעכשיו אל תנסו את היכולות הווקאליות שלי גם כן. יש לי כמה צדדים באופי שלי, אז אני יודע גם לחתוך. אדוני היו"ר - - - תודה. מרגע זה נא לא להפריע. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לומר, קודם כול ברמה העקרונית, ונכון שהדבר הזה היה קיים בממשלות בעבר.

אני עוד זוכר, ויכול להיות שגם אתה, אדוני היושב-ראש,

היית בכנסת הזאת, בכנסת השש-עשרה, כשמאיר שטרית כיהן כשר במשרד האוצר, כך שאי-אפשר להגיד שזו המצאה חדשה שבאה לעולם אך ורק בכנסת הנוכחית.

יש פה כמה נתונים שלא היו קודם: 1. שר נוסף, שהוא לא מכהן באותו משרד, נגיד כמו השר יצחק כהן או השר מאיר שטרית בזמנו, או השר ביטון בזמנו במשרד הביטחון, אלא שר שמשמש כשר אוצר ובמקביל כשר במשרד הביטחון. אני חייב להגיד שזה מצב ייחודי, חדשני, שלדעתי מוסיף לבעייתיות החוקתית, ואי-אפשר להגיד שאין בזה בעייתיות. זה לא רק איזשהו דבר אסתטי. אנחנו רק יכולים לחשוב על ניגוד העניינים המובנה שקיים בין שר ביטחון לשר אוצר. כל אחד מאיתנו מכיר את זה, יש כמה משרדים ממשלתיים שהם בעלי התקציבים הגדולים, אין הרבה כאלה. החינוך הוא כזה, הביטחון, ובמידה רבה הרווחה, הבריאות. יש ניגוד אינטרסים שבא לידי ביטוי במאבקי תקציב לא פשוטים.

רק חושב על סוגי המנופים, אחד על השני, שנוצרים בסוג של ההסדר החוקתי הזה שאנחנו מייצרים פה. אבל קיים פה עוד דבר נוסף. קודם זה היה הוראת שעה שנולדה בתקופת ממשלת החילופים, בפעם האחרונה שהיא חוקקה ואושרה על ידי הכנסת הזאת. עכשיו זה הופך להיות הוראה קבועה בחוק-היסוד.

הדבר השני הוא שבהצעת החוק בשעתו, ב-2020 - - - בית המשפט הורה להפסיק להשתמש בהוראת שעה בחוקי-יסוד. זו הוראה של בית המשפט ואנחנו מכבדים אותה. אני חושב שראינו גם דוגמאות אחרות ואני לא חושב, זו דעתי, כמובן

לא עומדת בהבטחה שלך. - - שאם יש הסדר שהוא עקום, עדיף שהוא יהיה הוראת שעה ולא הוראה קבועה. אבל בהוראה שהייתה הוראת שעה בשנת 2020 נכתב: הכול בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטת ממשלה. כי זה מאפשר לייצר איזושהי בהירות בדבר הזה, כי כולם עמדו על זה שלגבי השר השני שיושב במשרד גם כתוב שהוא מופקד על תחומי אחריות מסוימים, ומצד שני הוא כפוף לשר, איך זה יכול להיות? אם אתה מקבל תחום מדיניות והוא בסמכותך איך אתה יכול להיות גם כפוף? לכן בהוראה שהייתה בחוק משנת 2020 נכלל המשפט שהכול בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטת ממשלה, שנעדר. ולכן גם אמר היועץ המשפטי של ועדת החוקה שההסדר הזה מחמיר את הבעיות. הוא אמר: חוזר על הבעיות ומחמיר אותן. גיבוש הצעת החלטה בממשלה, הוא הציע, וגם הסדרה ברורה של נושא הכפיפות הוא דבר מאוד חשוב. עמדו על זה גם היועץ המשפטי של הוועדה וגם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. אנחנו מרגישים שיש בעצם ההסדר, באופן אינטואיטיבי, פגיעה בעיקרון של accountability, גם כאשר אנחנו אומרים שהיו דברים מעולם, אבל למה להחריף את הבעיה ולהפוך אותה לקבועה בנוף החוקתי שלנו? את מה זה משרת? אדוני, אני יכול שאלה? שאלה, אדוני. אפשר? רק שאלה קטנה. אני חושב שמסיבת העיתונאים הסתיימה. לא, אבל זה טעות, מה שאמרת לנו. אבל אתה מרצה לנו, חבל. יש את השר חמד עמאר, גם השר פורר, אולי זה יעניין אותו, שהיום למדנו שמונה והושבע כשר במשרד האוצר בעוד הליך החקיקה שהסמיך אותו להיות שר במשרד האוצר לא אושר מעולם. ולכן מה שעשו בייעוץ המשפטי לממשלה, באמצע הקדנציה שינו לו את הכהונה לשר בלי תיק בלי שהוא ידע.

עכשיו, מה קרה? מינו שר במשרד האוצר, נתנו לו סמכויות לשבת בקבינט קורונה בלי שיש לו אישור,

אני אוסיף עכשיו פרק נוסף - - תודה, חנוך. - - כי אני לא מוכן שזמן הדיבור שלי יהפוך - - תודה. - - לזמן דיבור על דרך של קריאות ביניים של חברים אחרים בכנסת. כל אחד מהם יכול היה לנצל את הבמה הזאת בדיוק כמוני. נכון, אפשרת להם קודם.

בסדר, אבל לכל דבר יש גבול. חנוך, תודה.

גדעון, שאצלנו בליכוד נכנסו הרבה עורכי

והם קוראים את החוקים והם יודעים את - - - כן - - - בסדר, אבל בשביל זה יש דיון בוועדה. אתה רוצה לשמוע סיפור על עורכי דין?

היה דיון בוועדה. הייתי גם בדיון בוועדה. ולא עניתם על זה. הטענות שעכשיו - - - הן טענות מעניינות,

מעניינות, שלדעתי צריך להקדיש להן לפחות עוד חצי שעה, מינימום. אוקיי, בסדר.

אני מסתכל, 23:32 - - - אני את ההופעה כבר פספסתי,

- - - אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים בשבוע שבו אנחנו מציינים את היום הבין-לאומי למאבק בשחיתות, והכנסת עצמה ציינה את היום הזה שלשום. הוא בעצם ב-9 בדצמבר, 9 בדצמבר יצא יום שבת. אני חושב שאנחנו עושים לא נכון מבחינת הבית הזה כשהחוק הוא לא רק הראשון שאנחנו מעבירים אלא אנחנו גם בוחרים להעביר אותו בשבוע כזה. ואמרתי מה אני אוכל לומר. האם אדוני - - - הוא ביקש לא להפריע. לא, אבל לי הוא מרשה. הוא לא מוכן. משפט. אבל הוא לא מוכן. אבל האם אדוני לא היה גאה בזה שכל ההבטחות שלו לציבור קוימו? הוא היה מאוד גאה בזה. האם אדוני לא רוצה שגם אנחנו נעמוד בהבטחותינו לציבור? זה נורא חשוב, אני מאוד מחכה שתגיב לזה. תודה על קריאה הביניים.

אני בוחר להביא מפוסט שפרסם בעניין הזה הרב שרלו, שעוסק בנושא של השחיתות השלטונית: "שחיתות שלטונית היא נושא מרכזי שעסקו בו נביאי ישראל. הם הטמיעו בנו את הסכנה העצומה שבשחיתות, בראש ובראשונה כיוון שנפגעים ממנה אלה שאינם קרובים לצלחת, ודווקא הם הזקוקים ביותר למשאבים אלה, היא גורמת לכך שמשאבים הכרחיים שנועדו לקדם את הגר, היתום והאלמנה מופנים לכיוונם של אלה שיש להם, היא מסיתה את העם נגד אמון בשלטון, ומכאן עד לקריסת החברה והפיכתה לאנרכיה המרחק קצר, היא מנוגדת לחלוטין לדרכו של ריבונו של עולם, שלימד אותנו כי מה שהוא מבקש מאיתנו הוא להיות עושי משפט, אוהבי חסד ומצניעים לכת עם אלוקינו. ובעיקר, היא הסיבה העיקרית לאובדן הזהות החברתית". "מהי שחיתות?" אובדן הזהות היהודית. "שחיתות היא שימוש במשאב שהוענק לאדם לצורך מילוי שליחותו לצרכים המשרתים אינטרסים אחרים." - - - אתה רוצה לפגוע ביציבות השלטונית. "שופט שהוענק לו משאב כוח השיפוט לצורך עשיית צדק, והוא נוטל שוחד ומטה את הדין, הוא אדם מושחת, איש שלטון שהוענק לו כוח לעצב את תקציב המדינה, והוא מקרב מקורבים ומרחיק נצרכים,

כל מי שהופקד בידו כוח שלטוני שמקבל החלטות לאור השאלה 'מה מסייע לי באופן אישי' הוא אדם מושחת ומסוכן. השחיתות הגדולה באמת אינה נמצאת" רק, "במעטפות דולרים או בקבלת מזומן. היא נמצאת במערכות גדולות מאוד של החברה ושל מקבלי ההחלטות המטים את החלטתם לטובת אינטרסים אחרים. החברה נגועה במערכות אלה. אנשי תקשורת המקבלים כוח ציבורי לידיהם, ומשתמשים בו לצורך הטיה פוליטית או לקידום פרסום סמוי, הם אנשים מושחתים, רבנים האחראים על מערכות כשרות, אך משתמשים בעוצמה שניתנה להם כדי לקדם כשרויות פרטיות או יצרנים הקרובים לליבם, הם מושחתים, גם אם לא הועבר סכום כסף ישיר ממקום למקום, פקידי אוצר שמקבלים החלטות לאור מבט על עתידם ורצונם להשתלב במהירות בשוק הפרטי, הם אנשים מושחתים, מנהלי בנקים וחברות ממשלתיות הגורפים סכומי עתק שאין להם דבר וחצי דבר עם טובת החברה שהם עומדים בראשה, הם אנשים מושחתים, ומי שאישר זאת הוא איש מושחת, גם אם הדבר נעשה כחוק ובהחלטת דירקטוריון". אני מדלג על חלק מהפוסט לנקודה יפה בעיני. "מה מוטל עלינו לעשות? לאור נביאי ישראל, אנו מצווים לכרות ברית עם המאבק בשחיתות. להתחיל ב'קשוט עצמך', ולבחון האם אנו עצמנו מחזיקים ביד עוצמה מכל סוג שהוא ומשתמשים בו שלא כראוי.

אנו צריכים להרחיק מעצמנו תמיכה באנשים מושחתים או בגופים המקבלים את החלטותיהם לאור שימושים פסולים אלה". אדוני היושב-ראש, בכל התנועה הציונית מכל הזרמים, כל אחד הגדיר את זה באופן אחר, אבל כולם רצו לכונן בישראל חברת צדק. זאב ז'בוטינסקי קרה לזה "הציונות הרוממה", כל אחד הגדיר את זה באופן קצת שונה. הרצל, ב"אלטנוילנד" וב"מדינת היהודים" דיבר על חברת מופת ועל המאפיינים שצריכים להיות למדינה היהודית. אני חושב שכשאנחנו מחוקקים חוקים מהסוג הזה אנחנו פוגעים במידה משמעותית באמון של הציבור הרחב בבית הזה, אנחנו פוגעים בצורה שבה בני נוער מסתכלים על המערכת הפוליטית בכלל, הם גם לא כל כך מבחינים, אגב, בין הצדדים, הם מתייחסים התייחסות כללית. זה מחייב אותנו מאוד להישמר מחקיקה מהסוג הזה, וודאי מחקיקה שמקודמת בדרך הזאת, בחופזה, באופן חטוף, ובאופן שיש בו כדי לפגוע באמון הציבור. אדוני היושב-ראש, שמענו היום, לצערי, התקפות על היועצת המשפטית לממשלה. היא תוקפת אותנו. אני חייב לומר - - - היא מעיזה לתקוף אותנו. היא היום התראיינה ותקפה אותנו, המחוקקים. היא הטילה אימה על עם ישראל ועל אזרחי מדינת ישראל.

שתזכור את מקומה. אבל מה לעשות שכרגע הדובר נמצא על הדוכן - - - אדוני היו"ר צודק. רק רציתי להזכיר לו.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להזכיר שהיו ימים שהובא חוק אחר, חוק שנגע לשחרור ממאסר במחצית התקופה, חוק שגם הוא חוקק מטעמים שנועדו לאדם מסוים, חוק שבוטל אחרי כמה חודשים, ופגע פגיעה מאוד קשה בכנסת הזאת. כשעברתי על הדברים ראיתי את התייחסות בכירי המערכת המשפטית דאז לחקיקה, שכאמור בסוף בוטלה, שהתייחסה לשחרור מוקדם ממאסר מטעמים פרסונליים. אמר היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין, היועץ המשפטי דאז: "זהו יום עצוב לחברה, שמחוקקיה היטו חסד לעברייניה על חשבון קורבנותיהם". פרקליטת המדינה דאז עדנה ארבל הוסיפה שהצעת החוק עומדת בסתירה גמורה לאינטרסים של החברה בישראל. חוק שחרור על תנאי ממילא אפשר שליש. זה היה משליש לחצי מתוך הבנה שבבתי הסוהר בישראל מתנהגים יפה רק לאסירים ביטחוניים, ואילו האסירים הישראלים, רומסים את זכויותיהם עד דק. חברת הכנסת טלי גוטליב, המלצה אני יכול להמליץ לך, שבי בפרסה, יותר רגוע. את לא תעמדי בזה,

כי כמעט על כל מילה שהוא יאמר תהיה לך תגובה, וחבל, אנחנו רק מאריכים את הדיון.

בוא נאמר בראש ובראשונה למה התייחסה היועצת המשפטית לממשלה, היא לא נתנה שום ריאיון, היא דיברה בכנס באוניברסיטת חיפה. זה היה בדיוק לאותם הדברים שנציגיה, המשנים ליועצת ועובדים אחרים של משרד המשפטים, הופיעו בפני ועדות הכנסת בנושא של החוק שאנחנו דנים בו עכשיו ובנושא של החוק השני, שמבקש לתקן את פקודת המשטרה. בדיוק לאותה חקיקה שהנציגים שלה הביעו עמדה בשמה, על פי תפקידה ועל פי סמכותה היא התייחסה באוניברסיטת חיפה.

דבר שאני מזהה מהיום הראשון, על עובדת ציבור כדי לעשות לה קודם כול דה-לגיטימציה, ואני חייב לומר, היו ימים במדינת ישראל, אדוני היושב-ראש, שמינו מקורבים ליועצים משפטיים לממשלה, וחיפשו אנשים, או כאלה שהיו פעם סנגורים של, או כאלה שהיו מקורבים של, כדי למנות אותם ליועץ המשפטי לממשלה. היו גם ימים שבהם בשל מינוי יועץ משפטי לממשלה הסתבכו בפלילים. היו גם ימים כאלה, והיו חקירות בעניינים האלה. הפעם הזאת מונתה יועצת משפטית לממשלה ללא שום צבע פוליטי, עם רקורד מקצועי. עם רקורד מקצועי.

איזה - - - חברת הכנסת טלי גוטליב, עומדת לו הזכות לומר,

דברים לא מדויקים.

טלי, לא נגמרת לך הסוללה ב-24:00? עוד לא 24:00. תודה. היא כל כך רצינית שגם להומור היא מגיבה ברצינות. בבקשה. אין לי חוש הומור.

הפעם נבחרה יועצת משפטית לממשלה שעשתה מסלול של מעל משלושה עשורים בשירות המדינה, בשירות המשפטי הציבורי, אחר כך היא הייתה גם במגזר הפרטי, על רקע סגולותיה המקצועיות.

לא הייתה לה איזושהי זיקה לפוליטיקה. הנשיא גרוניס אמר שהיא לא מתאימה, אדוני

הנשיא של בית משפט עליון אמר: היא לא מתאימה.

לפני רגע לא הסכמת עם חלק גדול מהדברים שהם אומרים בבית המשפט העליון. הוא אמר שהיא לא מתאימה, ובסוף הוועדה, איך? ראש התביעה מחליט - - - טלי גוטליב, פעם ראשונה. אני יוצאת.

אני אצא, לא אפריע לשר.

ליושב-ראש הוועדה בעניין היועץ המשפטי לממשלה יש את אותו קול בדיוק כמו שיש לארבעת חבריה האחרים. והתנאי היחיד שקיים, כמובן מעבר לזה שהממשלה צריכה לבחור בה בסופו של דבר, הוא שכל מועמד חייב לקבל תמיכה של ארבעה מתוך חמישה חברים באותה ועדה. וארבעה מתוך חמישה חברים חשבו שהיועצת שהייתה מועמדת שלי, ואני חשבתי שהיא ראויה לתפקיד, ואני משוכנע שהיא מתאימה לתפקיד. ככה הם ראו את זה. אגב, בדיוק כמו היועץ המשפטי לממשלה, שמונה בתקופת ממשלת נתניהו ד"ר אביחי מנדלבליט. גם כן ארבעה מתוך חמישה ראו בו מתאים לתפקיד, והיושב-ראש, אותו יושב-ראש, הנשיא גרוניס, הייתה לו דעה שונה. אבל יש כללים מסוימים שקבועים בהחלטת הממשלה משנת 2000. ותראה מה קורה, אדוני היושב-ראש: כל אלה שמסבירים לנו תמיד למה השופטים קובעים הכול, עכשיו יושב שם נציג הכנסת, יושב שם שר משפטים לשעבר, יושב שם נציג לשכת עורכי הדין, יושב שם נציג האקדמיה, כל אלה לא חשובים, ופתאום מה שחשוב זה אך ורק מה הייתה דעתו של היושב-ראש, שקולו שווה לכל הקולות. אני מכבד כמובן כל עמדה, אבל בסופו של דבר יש כללים שנקבעים באותה החלטת ממשלה. וכל הממשלות מאז שנת 2000 הלכו באותה הדרך לפי אותה החלטת ממשלה.

היו מועמדים שהיו להם פחות מארבעה קולות. לפני ד"ר אביחי מנדלבליט היה עו"ד יהודה וינשטיין. הוא נבחר עם שלושה קולות, אבל לא היה מועמד שקיבל יותר. זאת אומרת, לא יכולה להיות מחלוקת שמדובר במועמדת ברמה הגבוהה ביותר, שעמדה בכל המבחנים ובכל הסטנדרטים הנדרשים. בשום סטנדרטים, היא ראש מערך התביעה והיא לא יודעת כלום בפלילים. טלי, תודה. ראש הוועדה הוא היחיד שחשב שהיא לא מתאימה.

תתערב במשפט נתניהו - - - טלי גוטליב, פעם שנייה. אני קורא אותך לסדר.

- - - בפרקליטות עצמה ידעו שהיא לא מתאימה. מה אתה חושב - - - אותנו? תגיד, אל מי אתה מדבר? אתה חושב שעכשיו אתה מדבר עם איזה ארבעה פעילים מתל אביב? האמירה, שנאמרת כלאחר יד, מינוי פוליטי - - - - - - השופט מסכן - - - הוצאת אותו מהבית. נשיא בית משפט עליון

רימית אותו, כן. הוא עצמו חשב שהיא לא מתאימה,

אל תעשה את ההצגה לפחות. אפילו בפרקליטות הופתעו איך יכול להיות שמינית אותה.

אבל לפחות הוא יודע לבחור את מי שתעבוד אצלו. בסדר גמור.

לפחות תבוא תגיד: אני גנגסטר, זה מה רציתי, עשיתי. תגיד את האמת. אבל ברוך השם התקופה - - - הנזק

גם בשיקול דעתם של שופטים וגם בשופטים עצמם, אז אתה - - - גם אתה חושב ככה? לא, אני לא חושב - - - גם אתה חושב ככה על גרוניס? לא, אני לא חושב, אבל אני חושב שיש כללים. הכללים

אבל מה התכלית של ההתקפות, אדוני היושב-ראש?

כי אתה מסתכל ואתה רואה שההתקפות לא באות על התבטאות פוליטית. הן באות על נושאים שהם בדיוק גדר הנושאים שעליהם מחווה היועצת המשפטית לממשלה,

או באמצעות נציגיה,

כאן בוועדות בכנסת או בבית המשפט כשמוגשת עתירה. אלה בדיוק אותם נושאים. אבל הניסיון הוא גם לסתום את הפה, גם למנוע ממנה לבצע את תפקידה, גם לנסות לגבות ממנה מחיר בדעת הקהל תוך הכפשה, בדיוק כפי שנעשה כאן בדקות האחרונות - - - ובצדק.

ניסיון מתועב. ניסיון מתועב.

אתה סיכלת את המחלקה לחקירות שוטרים. אין היום ביקורת על המשטרה, ואתה אחראי על זה.

ותישיר מבט לציבור, שהציבור ידע מה עשית.

הרי לי היועץ המשפטי לא נתן למנות דירקטור בכפר הירוק, פנימייה לילדים. היא מינתה את יושב-ראש חברת חשמל, רמטכ"ל במדינה, תוך כדי מערכת בחירות. ואתה שואל אותי מה אני חושב על הגברת? הסכם מדיני להחזרת שטחים? עזוב אותך, אתה עושה צחוק גם מהמינוי. תודה. דרך אגב, אין לי בעיה. אני הגשתי הצעת חוק שהמינוי יהיה מינוי אישי, זאת אומרת משרת אמון.

איך אמרתי, שדדנו את הקופה, כמו ב"מתחת לאף". תודה. אני חושב שההחלטה לאפשר מינוי רמטכ"ל הייתה החלטה מאוד מאוד נכונה. בוא נראה איפה אנחנו נמצאים היום. אנחנו נמצאים תכף ב-16 בדצמבר, שבועיים לפני פקיעת כהונת הרמטכ"ל. ממשלה חדשה לא הייתה קמה ולא תקום עד סוף דצמבר.

ששר הביטחון הבא יעבוד עם הרמטכ"ל בתיאום או שאתם תנצחו במינוי הפוליטי? לא שהרמטכ"ל לא פוליטי, בהחלטה שלכם. ממשלה לא תקום כאן, למרבה הצער, עד סוף דצמבר. על מי אתה עובד כל הזמן? על מי?

ממשלה לא תקום כאן - - - לא.

ממשלה לא תקום כאן, למרבה הצער, עד סוף דצמבר. בוא ננסה לדמיין סיטואציה שבה בעצם צה"ל מגיע ואין רמטכ"ל. זה מה שאתה חושב שהיה? זה ברור שזה מה שהיה. הרי בחירת רמטכ"ל זה תהליך. רמטכ"ל לא נבחר תוך יום.

הוא לא יכול להישאר עוד חצי שנה? רפול לא היה חמש שנים?

יש ארגון שהוא דורש רציפות, שהוא דורש המשכיות.

מה אתה חושב שהיה קורה?

והדברים הללו - - - בוא נגיד שלא הייתם ממנים רמטכ"ל.

דודי, דודי, תודה. והדברים הללו - - - ויושב-ראש חברת חשמל מה? תגיד לנו.

נא לאפשר לדובר לסיים. אבל הוא לא רוצה לסיים. הוא רוצה לסיים. אתם לא מאפשרים לו. אם היה רוצה - - - אתם מספקים לו. אתם שואלים שאלות, הוא משיב לכם. אין לו תשובות. מה הוא עונה? מה הוא משיב לנו?

הוא משיב בכל אופן. אתם מפריעים. אנחנו יודעים שהציבור יודע את האמת - - - מרגע זה אני מבקש לא להפריע. זה נהנה וזה נהנה, על פי ההלכה זה המצווה. זה win-win. ועובדי הכנסת סובלים. אז אני מבקש לא להוסיף סבל על סבל.

קודם כל, זה לא נכון כי בינתיים זה מרתק. אדוני היושב-ראש, מזל שמונה רמטכ"ל.

מי מונה לרמטכ"ל? האלוף הרצי הלוי. אפשר לחשוב שלקחו מישהו מירכתי הרחוב, בוא תהיה לנו ראש המטה הכללי של צה"ל.

מינו אדם שבא אחרי תהליך סדור, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. שר הביטחון - - - לבחור את הרמטכ"ל - - - לא נראה לך הגיוני? במערכת בחירות? אבל זו משרת אמון. לא, לא אמון. יחסים.

אתה אפילו לא מכיר ולא יודע כמה פעמים,

לא אפשרו לנו לבצע מינויים. לכם? כן.

אתה לא יודע.

רק אתה מכיר? לא הבנת. אנחנו לא קוראים עיתונים? לא רואים מה קורה?

אתה לא יודע. אז אני אומר לך שגם בתחום המינויים, וגם בתחום דברים אחרים שהם בסמכותי, כמו התקנת חקיקת משנה, אחרי תהליכים סדורים שאני חשבתי שמן הראוי שאני אשלים אותם, קרה שהיועצת המשפטית לממשלה, על בסיס העמדות המקצועיות שהוגשו לה, החליטה שלא. זה דבר שקרה וקורה כדבר של יום ביומו.

של בחירת רמטכ"ל לצה"ל, אני חושב שזה דבר שצריך להבין היטב מה המשמעות של התכנון והרציפות לארגון כמו צבא הגנה לישראל. והיה תהליך סדור. לא היה רק תהליך סדור של בחירת רמטכ"ל, היה גם תהליך סדור של בחינת הצורך, עם דיונים, עם שמיעת עמדות מקצועיות, לפני שהגיעו לתוצאה הזאת. והיו מקרים שהגיעו לתוצאות אחרות.

על כל החלטה של היועצת המשפטית לממשלה, והיה מקרה שבג"ץ הפך את ההחלטה שלה, על כל מקרה אפשר ללכת, היא חלק מהרשות המבצעת, ואפשר לעתור על החלטותיה או על עמדותיה, כפי שקרה במקרה של השופט מזוז. והיו גם החלטות אחרות, וזה בסדר גמור. כבר קבע השופט מינץ שאין לנו זכות עמידה כחברי כנסת,

שחתם לפני כן לג'ינג'י נגדי על צו מניעה כשאני הייתי השר.

אתה אומר לפנות לבג"ץ כששופט אומר שאין לנו זכות עמידה? תודה, דודי. אותו בג"ץ שהזכרת, כשבאה בפניו הסוגיה של מינוי השופט בדימוס מזוז ליושב-ראש הוועדה שעוסקת בטוהר המידות של מינויים - - - - - - היועצת המשפטית,

היא הייתה בדעה שזה נכון, עמדה על דעתה. אבל הינה, בג"ץ, שאתה בא ומבטל כלאחר יד, קיבל דעה אחרת. וזו בדיוק סמכותו. וזו בדיוק סמכותה. זה רק מראה,

בסוף גם שעון פעם אחת ביום אומר את השעה הנכונה.

היא הרי לא אמרה לכם כלום, אז תעשו מה שאתם רוצים. אז מישהו עתר לבג"ץ פעם אחת. - - - היו טעמים חזקים. היה אפשר גם לנקוט דעה שונה. היא עמדה על מה שהיה בעיניה האמת המקצועית, לשיטתה. והיא הייתה מוכנה, גם אחרי שקיבלה - - - - - מה האמת המקצועית? - - תוך כדי שמיעת הדיון בבית המשפט, עמדה אחרת. עמדה אחרת

ובית המשפט פסק. ואנחנו מכבדים את בית המשפט כשהוא פוסק כפי שאנחנו רוצים, וכשהוא פוסק לא לפי - - - אבל אתה ביקשת

זה לא נגע אליי בכלל. הוועדה הזו שהיא ממונה - - - - - - ראית אותה, או שאתם מדברים רק דרך - - - הוועדה הזאת היא ועדה שממנה ראש הממשלה. אתה מזהה אותה ברחוב?

על מי אתם מדברים? על היועמ"שית. נו, באמת. לא, אני שואל ברצינות. אתה מזהה אותה ברחוב? דיברתם על ההליך של מינוי השופט מזוז. הליך המינוי של השופט מזוז, בשעתו, לא היה קשור בשום דרך לשר המשפטים אלא לראש הממשלה, ונדרש לצורך המינוי של הרמטכ"ל, שמנוי באותה רשימה מצומצמת של משרות לגבי הוועדה שעוסקת בטוהר המידות ושכל חבריה,

משרתים שמונה שנים, וגם ממשיכים. שני נציגי הציבור שיושבים בה מונו על ידי בנימין נתניהו כשכיהן כראש ממשלה, והם עדיין חברים בה, משום שיש רציפות של כהונה בגוף כזה. הוא לא מתחלף עם חילופי שלטון, ממונים בו לשמונה שנים. אני רק רוצה להזכיר לך שמנדלבליט לא נתן לנו להביא תרופות לקורונה בתקופת הבחירות. לקורונה, לממשלה, תרופות. עכשיו הנושא עבר לד"ר מנדלבליט? אני התייחסתי - - - לא, אני רק מראה לך. שאלת שאלה - - - תן את התשובה. לי יש דעה שונה - - - אתה פה חצית את הקווים - - - לי יש דעה שונה ממך,

על ד"ר מנדלבליט, דעה טובה. אבל לא אני מיניתי אותו. מינתה אותו הממשלה - - - על מה טובה? על מה? בוא תספר לנו על מה כל כך טובה. שר המשפטים, האם על פגסוס הדעה כל כך טובה? דרך אגב, הרי עם ישראל לא בחר אותו.

האם - - - שומרי הסף הדעה הטובה? בחוץ, תשכנעו את האנשים בחוץ. לא אתה ומנדלבליט, כשישבתם במסעדה. אני שואל האם הדעה טובה על אום אל-חיראן, מה שהוא עשה? על אהוביה סנדק, מה שהוא עשה? על השוטרים בשער שכם, מה שהוא עשה?

על התשובה שהוא נתן לי על ניגוד עניינים, ואתה, על הערבויות שקיבלת והעברת חוק פה? חברי הכנסת, השתלטתם על הדיון. אני מבקש לאפשר לדובר. אנחנו מדברים דברים - - - לא, לא יהיה. מספיק.

אמרתי, למרות שדעתי ככל הנראה שונה מדעתו של חבר הכנסת אמסלם וגם מדעתו של חבר הכנסת סעדה על היועץ המשפטי לממשלה הקודם, והיא דעה טובה, לא אני מיניתי אותו. מינתה אותו הממשלה בראשות בנימין נתניהו בתקופה שבכלל לא הייתי בחיים הציבוריים. אני בסך הכול עבדתי איתו כשר משפטים בתקופה האחרונה שלו בתפקיד, כמה חודשים.

גם איתו היו מקרים של חילוקי דעות בהרבה מאוד נושאים, בנושאים שנוגעים לחקיקה, בחוק של פסלות ראיה שהושגה שלא כדין, בחוק של זכויות חשודים ונאשמים. היו לי איתו גם חילוקי דעות, אבל אני מכבד אותו. יחד עם זאת, הוא מונה על ידי הממשלה בראשות נתניהו בשנת 2016. וזה האיש שסיכל שומרי סף, לידיעתך. ואתה ידעת מזה. דרך אגב, אמר משה שאתה פיטרת אותו. נכון.

וגם העניין הזה, בעזרת השם,

כי מה שקורה היום הוא שאין מחלקה לחקירות שוטרים, אין שומרי סף, ואתה הבאת לזה.

- - - איזה עט נובע - - - אני לא יודע איך זה היה בתקופה שאתה היית שר, אבל הליכים מהסוג הזה מתנהלים על ידי מנהל כללי של משרד, בדרך כלל.

אה, גם אותו אתה לא מכיר. גם הוא במקרה בא ואתה לא מכיר אותו. המנכ"ל מצוין, ואני סומך את ידיי מראש על כל החלטה שלו - - ולא דיברת איתו אף פעם. - - כי אני מכיר את יושרו, את תבונתו ואת יושרתו. כמו היושר שלך. גדעון, אתה ידעת מהכול. התעלמת כי רצית להגן על מנדלבליט. את זה תספר פה, חבר הכנסת סעדה. אני מכיר את העובדות האמיתיות. אני רוצה לשמור על כבודך.

הרי אני יודע בדיוק מה הדברים. אני רוצה לשמור על כבודך. אתה יכול לספר את הסיפורים האלה. אתה יכול לספר הכול.

אתה יכול לספר את הסיפורים האלה למישהו שלא מכיר. תספר הכול.

אתה לא קדוש ולא צדיק ולא שום דבר. תספר הכול. תספר הכול. תספר למה פיטרת אותו.

ואז התחלת להתהפך על ראשת מח"ש, ולעבוד מתוך המערכת ולעשות כל מיני דברים שעשית. אבל אני לא רוצה להיכנס - - - אתה ידעת שמנדלבליט איים על מח"ש. מנדלבליט עם אלשיך ושי ניצן, ואתם ידעת את זה.

רק למען הפרוטוקול, אני אומר שהדברים שמייחס לי חבר הכנסת סעדה, אני מכחיש אותם מכול וכול, שלא יובן שמתוך זה אני מקבל משהו מהדברים המופרכים שהוא אמר. - - - אתה הכחשת שתלך עם השמאל. אתה הכחשת שתלך עם לפיד - - - דודי אמסלם, תודה. דודי אמסלם, מספיק.

חבר הכנסת דודי אמסלם. אדוני היושב-ראש, אף שהחוויה, יש בה צדדים מהנים, אני חושב שהיא מגיעה לכדי מיצוי. אני רוצה לסכם את הדברים. אני רוצה לסכם את הדברים, אם יתאפשר לי. בשעה טובה. - - - אני לא יודע מתי בפועל אני ארד מהבמה, כי יש כל הזמן הפרעה. - - - טלי, חזרת? כן, כי זה מרתק. הייתי חייבת לראות את אדוני היו"ר. תודה.

חוויה של פעם בחיים - - - הקשיחות והחוכמה, והכול ביחד. אני חייבת.

מכובדי היושב-ראש, אני רוצה לסכם. החקיקה שמובאת לכאן היא חקיקה שמובאת באופן אירוני - - - - - - אני מבקש להפיץ את הנאום כתוב בין חברי הכנסת. זה אחד הנאומים המיתולוגיים שהיו פה. עם כריכה.

הלוואי. יכול להיות שנמכור את זה בסטימצקי. דודי, תן לו לסכם. - - - חברים, רבותיי. הוא יסכם, הוא מסכם כבר שעתיים. דודי אמסלם, תודה.

אדוני היושב-ראש, החקיקה שמובאת באופן אירוני במיוחד בשבוע שבו הכנסת ובעולם כולו מציינים את היום הבין-לאומי למאבק בשחיתות היא חקיקה רעה, מנמיכה את הרף של טוהר המידות לגבי שרים בממשלת ישראל, איננה מקובלת על הציבור. בניגוד למה שנטען, הציבור לא רוצה בה, הציבור לא הצביע עליה בבחירות. היא נעשית בצורה חפוזה, בצורה חטופה, לא באופן שראוי לתקן בו חוק-יסוד. לא באופן שראוי לחוקק חוק בכלל, וקל וחומר לא ראוי לתקן בו חוק-יסוד. אבל על מה הציבור - - - מרגע זה, אדוני היושב-ראש, אני אעצור כשיש צרחות או צעקות, ואני אחדש את דבריי כאשר שיתאפשר לי לחדש אותם. הרי בטלוויזיה במערכת הבחירות הוא אמר שהוא בא להגן על שלטון החוק והכול התמוטט. בגלל זה הם לא קיבלו 50 מנדטים.

עכשיו הוא אומר שלא על זה הציבור הצביע.

הפנית את תשומת ליבו. אבל זהו, מספיק. על מה הציבור הצביע - - - בבחירות? נא לאפשר לדובר לדבר. סילק אתכם בבושת פנים, בוודאי אותך. אתה, אם לא היית חובר לגנץ, היית עכשיו בבית יושב. דודי, תודה.

זה נכון.

אדוני היושב-ראש, ההצעה נגועה כמעט בכל פגם אפשרי, מההיבט של הליכים מזורזים שלא ראויים לחוק רגיל, בוודאי לא חוק-יסוד, עבור בזה שהיא חקיקה פרסונלית באופן מובהק, שמטרתה היחידה היא לאפשר לבן אדם מסוים לכהן כשר בממשלה, תוך התחמקות בפעם השנייה באותה שנה מהמהלך שקובע החוק בנושא קביעת הקלון. וכדי למנוע משופט של בית המשפט העליון לקבוע אם יש או אין קלון בנסיבות ההרשעה בחודש ינואר האחרון, נקבעת נורמה כללית שמורידה את הרף לגבי טוהר המידות, לא בשירות הציבורי אלא בקרב חברי הממשלה. היא לא רק פרסונלית, כפי שעמדתי על כך, היא גם מיידית. באיזה מובן היא מיידית? התחולה שלה, לצערי, חברי הקואליציה המתהווה לא קיבלו את עצתו הטובה של, יושב-ראש הוועדה. אני הייתי רואה בה הצעה רעה גם אם ההצעה הייתה מתקבלת, אבל היא הייתה מצמצמת - - - תן לו להמשיך. תן לו להמשיך. אל תפסיקו אותו.

אתם לא יודעים מה הוא אומר לו. אל תפסיק אותו. תעלה גם אתה.

סער, תספר איזה תפקידים הצעת לי כדי שאני לא אדבר.

נענה לבקשתכם. עכשיו תאפשרו לו לדבר.

איזה תפקידים המנכ"ל שלך הציע לי כדי שאני אמשיך במערכת ואני לא אדבר, ולא אספר את הכול.

לא, תספר איזה תפקידים הצעתם לי,

מה אנחנו שומעים פה, אוזניים תצילנה. אפרופו שאתה אומר שמשה היה עובד מתוסכל. - - - חבר הכנסת סעדה, חברת הכנסת טלי גוטליב, להרגיע. אנחנו רוצים להקשיב לו. לא נראה לי שאתה רוצה להקשיב לו. אתה רוצה להקשיב לעצמך. אתה לא מאפשר לו. אפשר גם וגם.

יש כאלה שיש להם כישרון כזה.

הוא אומר משהו, אנחנו מדייקים לו את האמת. קבוע. אדוני היושב-ראש - - - - - - עזבו את היו"ר - - - אתה יודע, בפוליטיקה הכול נזיל, תיזהר, ראית מה קרה בליכוד, הכול נזיל. אדוני היושב-ראש, היא לא רק פרסונלית, היא גם בעלת תחולה מיידית בניגוד לכל תקדים כמעט שאני זוכר בבית הזה. במובן הזה היא מהווה, לפי דעתי, שימוש לרעה בסמכות של הכנסת כהמשכה של האספה המכוננת. נתן היועץ המשפטי לוועדת החוקה הצעה טובה. הצעתו הייתה: תחילו את ההסדר שאתם רוצים להחיל מהכנסת העשרים-ושש, מהכנסת הבאה. זה לפחות יצמצם, אלה כמובן המילים שלי, את הבעייתיות שיש בה. לצערי לא הקשיבו לעצתו, ובמובן הזה הנוסח שיש בהצעת החוק בקריאה הראשונה הוא זהה לנוסח של הקריאה הטרומית. בנסיבות האלה התיקון המוצע מהווה בעצם מעקף לחוק-היסוד. במקום לפנות ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית על מנת שזה יקבע שבנסיבות המקרה חזקת הקלון תיסתר, הדבר הזה לא נעשה, ובמקומו הוחלט לקדם את תיקון חוק-היסוד. כך התיקון מהווה כביש עוקף חוק-יסוד למסלול שהציב חוק-היסוד המקורי או המכונן לבחירת כשירות מינוי של שר. הליך התיקון הוא הליך בזק, הפוך במהותו מההליך שראוי לחקיקה חוקתית, הוא מחוקק טרם הרכבת הממשלה. כונסה לשם חקיקתו ועדה זמנית מיוחדת על ידי הוועדה המסדרת, לא ועדה קבועה, לא ועדת חוקה חוק ומשפט ובלוחות זמנים מואצים של כמה ימים בודדים. אדוני היושב-ראש, הפסיקה עסקה בדוקטרינה של שימוש לרעה בסמכות המכוננת בשני העשורים האחרונים. אני מסכים שהיא עוסקת במצבים נדירים שבהם יכול שייקבע שהכנסת עשתה שימוש לרעה בסמכותה המכוננת. אני חושב שיש כאן הצבר של תקלות שמחייב לבחון אם המקרה הזה נופל לגדר אותו שימוש לרעה שעליו דיברתי. אני רוצה לחדד את הנקודה שעלתה כאן בוויכוח וגם בקריאות הביניים. עלתה שאלה של מהות הנורמה הנוכחית. אני מצטט מתוך חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, מ-17 בנובמבר, שהועברה לראש הממשלה המיועד: "מסקנתי היא שהוראת סעיף 6(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, העוסקת בתנאי כשירותם של שרי הממשלה, חלה גם על מי שנגזר עליו עונש מאסר על תנאי. חוק העונשין התשל"ז-1977 מגדיר את דרכי הענישה בפלילים, והוא מלמד בבירור כי עונש מאסר אינו כולל רק מאסר בפועל, אלא גם מאסר על תנאי. נוסף לכך, השוואה לשונית להסדר הכשירות שנקבע בחוק-יסוד: הכנסת בנוגע לחברי הכנסת מעלה כי מקום שבו ביקשה הרשות המכוננת להחיל את הסדר הכשירות הנורמטיבית על מקרים של מאסר בפועל בלבד, הדבר בא לידי ביטוי במפורש בנוסח החוק. בחינה של חקיקת היסוד בעניין כשירות נורמטיבית של חברי כנסת ושל שרים ושל דיוני כנסת בהקשר זה מעלה כי הרשות המכוננת קבעה הוראות כשירות נפרדות ושונות לחבר כנסת בחוק-יסוד: הכנסת ולשר בממשלה בחוק-יסוד: הממשלה, תוך שהכריעה כי ביחס לכהונת שרים יחול רף מחמיר יותר של כשירות נורמטיבית. זאת לנוכח ההבדלים המהותיים בין התפקידים ובשים לב לכך שכהונה כחבר כנסת מצויה בליבת הזכות לבחור ולהיבחר". במילים אחרות, בהתאם לחוקי-היסוד האמורים יכול אדם שהורשע בעבירה פלילית להיות כשיר לכהן כחבר כנסת, אך לא יהיה כשיר לכהן כשר בממשלה. לסיכום הדברים, עמדתי המשפטית המבוססת על בחינת לשון החוק, תכליותיו ונסיבות חקיקתו היא בקביעתה את תחולת סעיף 6(ג) לחוק-יסוד: הממשלה על מי שהורשע ונדון לעונש מאסר, ביקשה הרשות המכוננת לכלול גם מקרים שבהם נגזר עונש של מאסר על תנאי. להשלמת התמונה אציין כי הייעוץ המשפטי לממשלה כבר נדרש בעבר לסוגיה זו והחזיק באותה עמדה אשר הובאה גם בפני בג"ץ. ביום אחד בפברואר 2022 נגזר על חבר הכנסת דרעי עונש הכולל רכיב מאסר על תנאי. מכאן על מנת למנות את חבר הכנסת דרעי לכהן כשר בממשלה יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף 6(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, וקודם למינויו להגיש ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בקשה לפי סעיף 3 לחוק-יסוד: הממשלה - - - - - בג"ץ. - - זאת על מנת שיקבע אם בעבירה שבה הורשע בנסיבות העניין יש משום קלון. אדוני, אני עובר לחוות הדעת

הייעוץ המשפטי לכנסת. מה נכלל בה מבחינת הדין הראוי? מה הנורמה הראויה? כך נכתב: "יש טעמים ברורים לקבוע תנאי כשירות מחמירים יותר לשרים ביחס לחברי כנסת. ראשית, מכיוון שהזכות להיבחר כחבר כנסת היא זכות יסוד חוקתית לעומת מינוי לתפקיד שר, שאינו זכות קנויה. יש הצדקה לקבוע כי ההגבלה על הזכות להיבחר לכנסת תהיה מצומצמת יותר, שנית, חבר הכנסת נבחר ישירות על ידי העם".

אצלנו זו לא בחירה ישירה אישית, אלא בחירה באמצעות רשימות,

היא בחירה על ידי הציבור, לעומת מינוי על ידי ראש הממשלה, שהוא אקט מינהלי באופיו. אני חוזר לצטט מחוות הדעת: "והפונקציה העיקרית שהוא ממלא", חבר הכנסת כמובן, "היא פוליטית, כמייצג של הציבור שבחר בו. לעומת זאת, שר מקבל לידיו סמכויות ביצוע שלטוניות. הוא מופקד על משרד ממשלתי ומכוון את עשייתו, ובתפקידו זה יש צורך רב יותר להבטיח את אמון הציבור בטוהר המידות שלו". אני חוזר על הטיעון שאם יש רצון ליצור האחדה, האחדה יכולה להיות, או ראוי שתהיה, לכיוון רף גבוה יותר מבחינת טוהר המידות ולא כלפי מטה. בכל מקרה קובעת חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לכנסת: "יש לזכור כי הנוסח המוצע אינו יוצר האחדה מלאה בתנאי הכשירות אלא רק מצמצם את הפער ביניהם ומוצע כי הוועדה תיתן דעתה לשאלת ההצדקה לכך". אדוני היושב-ראש, אני מאמין שטוב תעשה הקואליציה המתהווה אם בהתחשב בכל הנתונים הללו היא תימנע מהליכה במשעול הזה כמהלך המרכזי שהיא מבצעת לעבר לכינונה. בסופו של דבר אמר גם חבר הכנסת ארבל אני אמרתי שאינני רוצה לנקוט עמדה בסוגיה הזו כי אני חושב שזה לא נכון, אבל הוא בא ואמר: לטעמי אין כל קלון במעשים שבגינם הורשע חבר הכנסת דרעי.

הדבר יכול למצוא את פתרונו על ידי החלטה של יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזי לפי סעיף 6 לחוק-היסוד, אין צורך להטריח את הכנסת לפגוע בצורה הזאת באמון הציבור. אני אומר יותר מזה, מחר יהיו נסיבות אישיות של מועמד אחר שיהיה לו כוח פוליטי ויוכל להיות שר בממשלה אם הוא יביא לתיקון נוסף של החוק וירצו להוריד גם את הסעיף הזה של המאסר בפועל, מכיוון שיהיה לו כוח פוליטי ובאמצעות הכוח הפוליטי הוא יוכל להביא לשינוי החקיקה. אין שום סיבה עניינית לחשוב שלא יתבצע בדיוק אותו דבר:

באותו נוהל חפוז, עם אותו חוסר הצדקה ברמה העניינית כפי שמתבצע כעת, כי ברור לחלוטין שזה לא חלק מרפורמה חוקתית עמוקה שישבו עליה שבעה נקיים והגיעו למסקנה. הרי אם הממשלה הזו הייתה מוקמת לא בדצמבר 2022 אלא בדצמבר 2021, חודש לפני גזר הדין בעניינו של חבר הכנסת דרעי, אז אף אחד לא היה חושב על חקיקת החוק הזה.

לבלבל לנו את המוח ולהחזיק אותנו בלילות, שיחתמו 32 חברי הליכוד שהם מתחייבים לא לפרוש מהקואליציה,

שיחתמו שאף אחד מהם לא יפרוש ואז לא תהיה בעיה. אבל אנחנו מדברים על חוק אחר עכשיו, חבר הכנסת רם בן ברק. החוק שאתה התייחסת אליו, הצביעו עליו בקריאה ראשונה - - הוא הוצבע כבר הבוקר. - - ב-10:00. אומנם עכשיו כבר אחרי חצות, חלפו למעלה מ-12 שעות מעת ההצבעה - - - שר המשפטים,

אתה תיאלץ להתחיל מתחילת נאומך. זה מה שהבנתי, במילים אחרות, גם מהשר המקשר, שאני צריך לעשות. פשוט אנשים לא הבינו את החוק במקור. אז אני מסביר, החוק שאתה מתייחס אליו הוא חוק שעוסק בנסיבות ההתפלגות מסיעה, ועליו הצבענו בקריאה ראשונה הבוקר. אין טענה כלפיו, יש מחלוקת עליו. אנחנו הצבענו נגד, סיעות הקואליציה הצביעו בעד. אנחנו ראינו בשעתו בארבעה חברי כנסת יחידה גדולה מספיק לעניין ההתפלגות, ואגב, למעט שתי סיעות, בכל הסיעות האחרות אתה יכול להחיל את הכלל של השליש ושל הארבעה ואתה תגיע לאותה תוצאה, אבל לגיטימי לחשוב גם אחרת ולגיטימי לבוא ולנסות לתקן את זה. זה בוודאי לא נגוע בכל אותם פגמים שקיימים בחוקים האחרים שמובאים לכאן. - - - עשינו בשביל יאיר לפיד. אם כך הדבר, אז למה אתם באים לבטל אותו? כי לא רצינו שיהיה פיצול אצל יאיר לפיד בטעות. מטעמים פילנתרופיים אתה אומר, מטעמים אלטרואיסטיים. חששנו מפיצול ביש עתיד. - - - אני באמת מוצא לנכון, לאור ההערה של שרת החינוך למסור, ומסר לי את זה השר אלקין לפני שעליתי, שחבר הכנסת דני דנון יתקזז מראש עם חברת הכנסת שרן השכל. היא גם לא הייתה כאן בהצבעה בבוקר. לפחות בשיטתנו מדובר בקיזוז - - - אתה רוצה שהוא יחזור לבקש הודעה אישית? לא, להפך, אני מוצא את עצמי, אני לא רוצה לקלקל לו. אבל לפחות מבחינתנו היה קיזוז לגיטימי לכל דבר ועניין עם חברת הכנסת שרן השכל. אבל אני חייב לומר שלא הייתי מוצא יסוד לחשש, לא לגבי הסיעה הגדולה ביותר בכנסת שהיא סיעת הליכוד, גם לא לגבי הסיעה השנייה בגודלה בכנסת שהיא היום סיעת יש עתיד. לא הייתי מוצא יסוד לחשש הזה. בכל זאת החליטה הקואליציה המתהווה שאין משהו דחוף יותר להביא לפני כינון הממשלה החדשה מהחוק הזה. זה באמת מעורר שאלות רבות. בעצם השאלה הכי פשוטה היא כזאת: שנה וחצי שמענו מכם שהממשלה הזאת מסוכנת, והיא מסוכנת לקיום המדינה ולביטחון המדינה ולזהות היהודית של המדינה וכל כיוצא באלה הבלים, אגב, ולכן גם נוצרה תחושה, כשאני מדבר עם חברי ליכוד,

לא מבינים למה עוד אין ממשלה חודש וחצי אחרי הבחירות, הם באמת שואלים אותי למה אין ממשלה. קשה לי נורא להסביר להם: תחשבו, יש צורך לחוקק את החוק החשוב בנושא התפלגות מסיעה. - - - מה לעשות? אני לא מכיר הרבה אנשי ליכוד - - - אבל באמת הם אומרים, הם השתכנעו באמת שיש דחיפות, כי שכנעתם אותם כל מערכת הבחירות, ולפני מערכת הבחירות במשך שנה וחצי, שיש דחיפות להחליף את הממשלה. אבל בכל זאת, זה התחיל מ-15 בנובמבר.

שב-15 בנובמבר, אני חייב להגיד שאני לא יודע אם ב-15 בנובמבר אבל באזור החיוג הזה, ארזתי את השלכה בירושלים, את הלשכה בתל אביב, הכול מוכן, הכנתי תיק חפיפה, אני לא יודע אם אני אעשה את זה עם יושב-ראש הכנסת הנוכחי, עם חבר הכנסת אמסלם, אבל יש תיק חפיפה מסודר, הכול על מכונו, במקומו, ובכל זאת הדברים לא מתקדמים. עוד שבוע ועוד שבוע.

קרה דבר יותר מעניין - - - - - - העפת,

- - - אני רוצה להגיד לך, אך ורק ספרים. הכול מסודר,

שיחליף אותי יבוא למשרד מסודר, מעט מאוד, מעט מאוד דברים,

לכן סיימתי עם זה במהירות מדהימה, אבל מאז כבר עברו חודש ימים. אל דאגה. עכשיו קרה עוד דבר מדהים: הלכו וביקשו מנשיא המדינה ארכה של 14 ימים. מרגע שקיבלו את הארכה, שאומנם ניתנה רק לעשרה ימים, אדוני היושב-ראש, אנחנו כבר לא שומעים יותר על משא ומתן קואליציוני. נגמר המשא ומתן הקואליציוני.

אני פותח מהדורת חדשות,

אולי יהיה איזה משהו חדש. אדוני, אתה - - - הכול ישראבלוף, הכול סגור. יש דבר קריטי: לחוקק את חוק הקלון. ואתם, שיכולתם ללכת בדרך המלך, שהיא ההכרעה האם אדם אחד שהורשע, יש או אין קלון במעשיו? ושוב, אני לא רוצה לקבוע, זה עניין לשופט, אתם בחרתם לחוקק את חוק הקלון כחוק ראשון של הממשלה הנכנסת, שתהיה לפיכך ממשלת הקלון על פי הכרעתכם, על פי בחירתכם, על פי המהלכים שלכם. - - - גדעון, מה - - - יותר מ-2 מיליון אזרחי מדינת ישראל

אלמוג, קודם כול, קריאות ביניים רק בישיבה. אין קריאות ביניים בעמידה. גם התיקון, התיקון לפקודת המשטרה, באמת, אני לא אומר שאין שום דבר שאולי דורש תיקון או חידוד וכדו'; תמיד יש. אבל במקום לעשות את זה בנחת, הרי אם יש דבר שאני מאמין שהרוב של הבית הזה יהיה מאוחד בו, בניגוד לקדנציה הקודמת, שאתם בחרתם להפיל או לא להפיל, אבל להצביע נגד, הוא הצעות בנושא המאבק בפשיעה ובביטחון האישי. ואני אמליץ לשר המשפטים ולשר לביטחון פנים הבא לאמץ אותן - - מה ההבדל?

- - ולתת למשטרה את הכוחות. ואנחנו נתמוך בזה, הינה, אני אומר. מאי, לא שומעים אותך. את סתם צועקת. לחוק שאתם התנגדתם לו, לחוק החיפוש, חוק שבגלל היעדרו היום משמידים ראיות בעיקר ברחוב הערבי, ומשמידים סרטים עם מצלמות במרחב הציבורי שמתעדות פשיעה חמורה, שמתעדות בריחה מזירה של פשיעה חמורה. ושאנחנו יודעים בוודאות שהחוק הזה מציל חיי אדם כי הוא יביא לעלייה ופיענוח של פשעים בחברה הערבית. - - - 75% זה לא עניין אתכם בכלל כשהייתם בשלטון. 75% - - - - - תודה. - - ממעשי הרצח, לא פשעים חמורים סתם, בחברה הערבית לא מפוענחים בכלל. זה נתון מדהים. ואנחנו באנו בהוראת שעה ל-18 חודשים, עם הרבה מאוד איזונים, כדי לחוקק את החוק הזה כדי שלא יקרה המצב שעד שהמשטרה הולכת לבית המשפט לקבל צו, אין כבר סרטים ואין ראיות. והרוצחים ושולחיהם מסתובבים חופשי. וזה מה שקורה היום, הרוצחים ושולחיהם מסתובבים חופשי. ואתם הצבעתם נגד. - - - ולא רק שהצבעתם נגד. גם יושב-ראש האופוזיציה דאז הוציא סרטון בשפה האנגלית המתריע לעולם על הפגיעה, שישראל חדלה מלהיות דמוקרטיה. עד כדי כך. ואני אומר מראש: אתם תביאו את זה. אנחנו לא נפעל כפי שאתם פעלתם, להצביע לחוקים שאנחנו יודעים שאתם תומכים בהם.

על מה שאנחנו מאמינים שהוא נכון, עצם העובדה שאנחנו באופוזיציה, אם אנחנו חושבים שהוא משהו נכון, אנחנו נצביע בעדו. חוק האיירסופט - - - - - - אקח כמה דוגמאות.

חוק האיירסופט, אנחנו נצביע בעדו. חוק על חלקי משק מהותיים, אנחנו נצביע בעדו. חוק החיפוש, אנחנו נצביע בעדו.

במקום, אדוני היושב-ראש, לנקוט באותם הדברים שבאמת נחוצים, לשמור על חיי אדם, להיאבק בפשיעה, בביטחון האישי, שבאמת השר המיועד היה יכול, אולי בשונה מתחומים אחרים, שהם באמת במחלוקת אמיתית, לייצר קונסנזוס בבית הזה, שהיה מייצר תנופה אדירה לכניסתו לתפקיד. כי כולנו רוצים לעשות את מה שהתחלנו לעשות. וראינו את התוצאות, ראינו את הירידה במקרי הרצח בשנת 2022 לעומת שנת 2021. - - - ראינו את זה בעיניים, אבל אנחנו לא מתיימרים שהעניין הוא מאחורינו. העניין הוא בהחלט עניין מרכזי שעומד בפני הממשלה החדשה. אבל אנחנו נפעל באופן ממלכתי באותם דברים. מר סגלוביץ', הוא היה על זה - - - במקום זה, במקום לתת כלים למשטרה, במקום לתת כלים לרשויות אכיפת החוק, לקחת כלים בתחומי החקירה, ההעמדה לדין, ההפגנות, כדי לייצר פוליטיזציה של המשטרה שתפגע ביכולת של השר להצליח בתפקידו. - - - וזה עד כדי כך דחוף שזה צריך להיעשות עכשיו לפני הקמת הממשלה. אם הייתי מוצא, אני אמרתי: אם הייתי מוצא נגיד הייתם מביאים את נושא הדיור או יוקר המחייה כחוק ראשון, ולא חוק הקלון, הייתם מביאים משהו בנושא יוקר המחייה, הייתם מביאים משהו, אני אקלע לדעתו של חבר הכנסת מיקי זוהר, בתחום החלת הריבונות. הייתי מבין. משהו אידאולוגי. היה פה אולי ויכוח בבית. אבל בסופו של דבר, אני מבין, הגשמת האידיאולוגיה. אף על פי שאני חייב לציין שלא אהבתי, אני בתקופת הממשלה הקודמת, כאשר ראש הממשלה דאז נפתלי בנט אמר West Bank באחד המקומות, אני הערתי על כך גם ברבים. אני לא יודע מדוע דווקא ברשת אל-ערביה,

בחר ראש הממשלה המיועד, בכל זאת ממשלת ימין על מלא, למה נפלט לו לרגע, Judea and Samaria , יהודה ושומרון,

תוך שניה הוא תיקן את עצמו ואמר: West Bank. מה יש להתבייש ביהודה ושומרון? Judea and Samaria זה הביטוי הגיאוגרפי הנכון של חבלי המולדת האלה. למה להגיד West Bank? West Bank מרמז כאילו ממלכת ירדן, שמדינות העולם מעולם לא הכירו, לא אנחנו, בריבונותה ובשליטתה, יהודה ושומרון, בכל אותן השנים עד מלחמת ששת הימים. - - - אתה לא מתבייש, הקמת ממשלה עם מנסור עבאס.

ראש ממשלת הימין על מלא משתמש במילים West Bank. אני גם חייב לומר שאני מתפלא שלא שמעתי מהספסלים האלה שום הערה על כך, בכל זאת. תקלה מסוימת. תקלה מסוימת. - - - בכלל, היה שם דבר מאוד מוזר בריאיון, אני ראיתי רק חלק קטן ממנו לפני שעליתי לפה, כי בכל זאת הייתי צריך להכין דברים. אז הדבר המוזר שהיה: אומר ראש הממשלה, שנשאל על העניין הזה, שיש הרבה

לגבי העניין של הסמכויות הנמסרות על פי ההסכם למר סמוטריץ'. והסמכויות יהיו בידיו ובידי שר הביטחון. זה היה באנגלית לאל-ערביה. אחרי זה הובאה תגובה: הוא לא התכוון להסכם עם הציונות הדתית, עם מר סמוטריץ'. אבל על מה הייתה השאלה. השאלה הייתה בדיוק על הדבר הזה. באיזה משטרים היה נהוג בעבר שאומרים דבר אחד בשפה אחת לבני עמם ודבר אחר בשפה אחרת לעולם כולו? כמו שאתה אמרת - - - פיטר פן - - - האם אלה המשטרים שאנחנו - - - - - - טוב, אתה היית שר תורן. - - - אה, נהנית לשמוע? טוב, עכשיו יש לי יותר אנרגיה מאשר בתחילת הדברים, כי אז המליאה הייתה ריקה. אבל זה נשמע כאילו עד עכשיו לא נהנית. אני נהניתי. לא, כשאתה מציין שזה הדבר המרכזי.

עכשיו הוא מדבר על מה שהיה לפני - - - אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעמיד את הסוגיה הזאת כסוגיה מרכזית. אי-אפשר לקרוא לשטחי יהודה ושומרון שטחי הגדה המערבית. וזה דבר עקרוני, ואסביר מדוע. - - - חברים, נא לאפשר לדובר לדבר. יש לי מחלוקת - - התחברת איתם - - - אתה עשית אותם. - - שבאה לידי ביטוי - - - והם עשו אותך. רבותיי, אפשר לאחוז באיזה דעה שרוצים - - מה הדעה שלך? - - לגבי הסדרים עתידיים ביהודה ושומרון. מה צריכים להיות - - - - - - אדוני חייב להגן עליי מפני קריאות ביניים. אין שום מגבלה?

ראיתי שאתה נהנה, לא רציתי להפסיק אותך

לא רציתי להפריע לך בהנאתך הצרופה. חבר הכנסת סעדה, אני מבקש. דודי אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להסביר את העניין הזה. יכול אדם להיות בדעה שונה לגבי יהודה ושומרון, ובהחלט יש בבית הרבה אנשים שדעתם שונה מדעתי, והם אומרים: לעת הסדר קבע אני אהיה מוכן לדברים מסוימים שאחרים, ובכללם אני, לא יהיו מוכנים אליהם. אבל גם האנשים האלה לא יכולים לכפור בכך שהשם "יהודה ושומרון" מבטא את השם הגיאוגרפי ההיסטורי של חבלי המולדת האלה, וכל התייחסות אליהם כאל הגדה המערבית של ממלכת ירדן זה דבר מעוות שבמעוות, שאדם שעומד בראש ממשלת ישראל לא יכול לדבר בצורה כזאת, נקודה. - - - תודה. נא לשבת, מאי. אם את רוצה קריאות ביניים. וזה כמו שאנחנו למדנו - - נפתלי בנט אמר את זה, וזה לא הפריע לך. - - על נושא, על ירושלים. הממשלה הזו היא הממשלה היחידה בעשורים האחרונים שלא קיימה משא ומתן מדיני עם הפלסטינים. שלא שחררה מחבלים, שלא מסרה שטחי מולדת,

וככל שיעבור הזמן, גם הדברים האלה יחלחלו. ומה רמת העמידה שלכם? את זה עוד נראה. לא שמעתי מאיש מכם מילה על ה-West Bank היום. היה ראוי, היה ראוי. עכשיו אני רוצה להגיד מדוע זה חמור. - - - - - - אמריקאים, לא אמרת כלום. - - - כשבאים ואומרים: פלסטינה או פלסטינים - - - - - - מה קורה עם פיטר פן - - - מה קורה עם זה? זה הקיסר אדריאנוס, הוא המציא את זה. הוא בא - - חברת הכנסת מאי גולן,

אם את רוצה לקרוא קריאות ביניים. - - לשלול את השם ההיסטורי של הארץ, והיא ארץ ישראל. באותה מידה הקיסר אדריאנוס רצה,

שהעם היהודי ישכח את ירושלים, הוא קרא לה "איליה קפיטולינה". מי בעולם יודע מה זה איליה קפיטולינה, אף אחד לא יודע מה זה. כולם יודעים שירושלים היא ירושלים. וזה פשוט עניין של לעמוד על האמת. באותה מידה אי-אפשר לקרוא לשטחי יהודה ושומרון "הגדה המערבית". זה לפני עשרות שנים, עשרות שנים עוד היו עושים. ואני אומר: אני גם מכליל בזה את העובדה שלאדם יכולה להיות דעה מדינית שונה משלי. אבל למה לכפור? למה להכחיש את השם הטבעי של חבל מחבלי ארצנו? מה שיפה - - - בנט, כשהוא אמר את זה - - - אמרתי בתקשורת, בהחלט. הסתייגתי ואמרתי שזה לא רק טעות אלא אני גם מצפה מראש הממשלה שלא יחזור על זה. וברוך השם הוא לא חזר על זה. זו הייתה טעות ותקלה חמורה. אבל אני מצפה שאתם, כל אחד מכם, תגידו את אותו דבר. - - - אתם תגידו את אותו דבר, אתם תגידו את אותו דבר גם כשראש הממשלה המיועד אומר את זה. כי אם זה באמת עמדה אידיאולוגית, תביעו אותה כדרך שמביעים עמדה אידיאולוגית.

ברוך השם - - - איליה קפיטולינה - - - איליה קפיטולינה, זה דבר חשוב מאוד. אדריאנוס הקיסר, החרבת ירושלים.

אדוני השר - - - לא כל אחד יודע. יכול להיות שמבין הצופים בערוץ 99 יש מישהו שלא הכיר. ואז עשינו מצווה גדולה שעוד יהודי מכיר את זה.

גדעון, אתה צריך הפסקה ביולוגית? כל כך הרבה שעות. אני מודה שלפעמים טוב גם לגוון כשאתה מדבר על נושא מסוים ולעבור לנושא אחר. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. תמשיך, תמשיך. כי אני ראיתי לפני כמה ימים, אז אני - - - תישאר, תישאר - - - רבותיי. רבותיי. - - - אם מישהו יביא לי כיפה, אז אני מוכן. אני מוכן אחת משתי חלופות: או תהילים כ' או תהילים כ"ד. תחליטו, מסיעת הקואליציה המתהווה, אם הם מעדיפים את תהילים כ' או כ"ד, שאלה שני פרקים שאני מאוד אוהב באופן אישי. אחד משניהם, אני מוכן בהחלט להיעתר לבקשה הזאת. זה חלק מההדתה של הממשלה הנוכחית - - - וגם אני אזדקק לכיפה. אני רוצה שתדעו, אני ראיתי לפני מספר ימים, נדמה לי מדובר מחלקת המדינה, אמירה שהממשל האמריקאי חוזר על מחויבותו בנושא הקונסוליה בירושלים, דבר אשר הורדנו אותו מהפרק, ועמדנו על זכותנו בירושלים בצורה מתואמת בין כל חלקי הממשלה היוצאת. עשינו בזה דבר גדול, ולצערי ראיתי שהנושא הזה חזר אחרי שהרבה מאוד זמן הוא לא היה על הפרק. אני רוצה לומר גם בעניין הזה, תהיה ממשלה חדשה לעם ישראל ככל הנראה תוך מספר ימים. יהיו לחצים. יהיו לחצים בנושא ירושלים, והממשלה תעמוד על זכויותינו בירושלים, אנחנו נתמוך בממשלה, אנחנו נחזק אותה מול לחצים מבחוץ. אנחנו לא נצביע כפי שאתם הצבעתם נגד חוק יהודה ושומרון או בנושא איחוד משפחות. אנחנו נשתדל לעשות את זה אחרת. "למנצח מזמור לדוד. יענך ה' ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב. ישלח עזרך מקֺדש ומציון יסעדך. יזכֺּר כל מנחֺתך ועולתך ידשנה סלה. יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל, ימלא ה' כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הושיע ה' משיחו, יענהו משמי קדשו בגבֻרות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלהינו נזכיר. המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. ה' הושיעה, המלך יעננו ביום קראנו". - - - זה על בסיס אחד משני הפרקים שביקשתי. זה היה תהילים פרק כ'. אני מציע לחברי הכנסת להצביע כנגד ההצעה. תודה רבה לשר גדעון סער,

על דברים מלמדים, מאלפים, שחלקתי על כולם מהתחלה עד הסוף. לא על מה שאמרתי בסוף,

בסוף לא הייתי פה. אבל אני חושב שזה באמת היה אחד הדיונים היותר-מעניינים שהיו כאן, אם כי נדמה לי שהפערים נותרו כשהיו. חברות וחברי הכנסת, הודעה למזכיר הכנסת, לפני שנעבור להצבעה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אבקש להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס'

התשפ"ג 2022, שהחזירה הוועדה הזמנית לענייני כספים.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים), של חברי הכנסת שמחה רוטמן, משה ארבל וניסים ואטורי, בקריאה הראשונה. הוגשו בקשות להצבעה שמית גם מטעם הממשלה וגם מטעם 20 חברי כנסת, לכן נעבור להצבעה שמית. אדוני המזכיר, בבקשה. אני רק מפנה את תשומת לב חברות וחברי הכנסת שמאחר שמדובר בתיקון לחוק-יסוד: הממשלה, נדרשת תמיכתם של 61 חברי כנסת בהצבעה הזאת בקריאה הראשונה על מנת שהחוק הזה יעבור,

בבקשה. הצבעה שמית (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה,

ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט,

ישראל אייכלר, בעד ואליד אל הואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר,

עמיחי אליהו, בעד זאב אלקין,

דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, נגד חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי,

רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד יואב בן צור, בעד אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי,

ניר ברקת, בעד טלי גוטליב, בעד יצחק גולדקנופ, בעד מאי גולן,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ,

בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל,

דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף,

מכלוף מיקי זוהר, בעד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר,

אלי כהן, בעד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, נגד מירב כהן,

מתן כהנא,

עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד

בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי,

חנוך דב מלביצקי, בעד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד שרון ניר,

בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, בעד בצלאל סמוטריץ' בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

יוסף עטאונה,

חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, בעד עודד פורר,

מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי,

יואב קיש,

גלעד קריב,

שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד מירי מרים רגב, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול,

יואל רזבוזוב, נגד אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד אלעזר שטרן,

עמיחי שיקלי, בעד מיכל שיר סגמן,

נאור שירי, נגד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, נגד אדוני המזכיר, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) גדי איזנקוט,

ואליד אל הואשלה, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח אם כן, חברות וחברי הכנסת, האם נמצאת או נמצא באולם מישהי או מישהו שטרם הצביעו ומעוניינים להצביע?

אם כך, תמה ההצבעה. אדוני המזכיר, אנא סכם את התוצאות. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אלה תוצאות ההצבעה: בעד 63, נגד, 52, אין נמנעים. לפיכך, אני קובע שהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים) התקבלה בקריאה הראשונה ותועבר לוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, שר נוסף במשרד) ובהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, כשירותם של שרים) לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. אני מבקש, חברות וחברי הכנסת, ברשותכם, להעיר הערה אחת לפרוטוקול. במהלך הישיבה פנו אליי שני חברי כנסת, שאינם נמצאים באולם, לכן אני לא אנקוב בשמם, וביקשו שאנחה להפסיק את הדיונים שמתקיימים בוועדה שדנה בנושא חוק המשטרה,

שיש לה בסיס מסוים, שהדיונים מתמשכים על פני שעות ארוכות במקביל למליאה. הגם שדברים כאלה נהוגים, הם סברו שבמקרה הזה מדובר בהתמשכות יתרה ואמרו שהדבר הזה בעצם מונע מהם לקחת חלק בדיון שמתקיים כאן. מאחר שגם הייעוץ המשפטי של הכנסת סבר שנכון בנקודה מסוימת להפסיק את הישיבה היא אכן הופסקה על ידי יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אופיר כץ, ובהתאם לבקשתי גם לא חודשה. אלא ששני חברי הכנסת האלה, אני לפחות ישבתי כאן עד לשעה 23:00, לא הגיעו לאולם. אגב, כל הכיסאות המיותמים בצד הזה נשארו מיותמים. גם כשביקשתי מאחד מאנשי הצוות שלי לבדוק, בשעה 00:14, אם מי מהם נמצא בתוך המליאה, גם אז הם לא היו כאן. ואני אומר את הדברים משום שנדמה שאם זה המצב אינני רואה קושי גדול בלקיים את הדברים במקביל, משום שכנראה לא זה מה שמונע מחברי כנסת להגיע לדיונים כאן, ואני אומר את זה לפרוטוקול, ככל שתעלינה טענות כאלה בשבוע הבא.

אני אומר את זה,

אני נוטה להאמין כשאנשים באים ומבקשים בקשות הגיוניות, אבל - - - בגלל זה חיכינו ליושב-ראש ממלכתי. - - - לא,

תראו, שלא יהיה ספק בעניין, אנחנו נצא, אני יכול לומר שאני עושה מאמץ עצום, ואני חושב שיש ניסיון אמיתי להימנע ממצב שבו נידרש לדיונים בשעות הלילה בחנוכה, אבל בכל מקרה, בכל מקרה ובכל מצב אנחנו נקיים הפסקה מאוד ארוכה, שתאפשר כמובן לצאת הביתה ולהדליק נרות, גם לאנשים שגרים רחוק מירושלים. זה ברור לחלוטין.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו בשלב הזה נצא להפסקה, ובהתאם להחלטות שיקבלו בוועדה המסדרת ביחס להמשך הדיונים אנחנו נודיעכם דבר, אבל על מנת שאף אחד לא יישאר כאן, איך אומרים, עם עיניים פקוחות על משמרתו, אנחנו לא ניפגש כאן לפני יום ראשון בבוקר, ככל שיהיה לעניין הזה, נחכה להחלטה של הוועדה המסדרת, וננסה בהתאם לזה לסדר את לוחות הזמנים. בכל מקרה, לפחות בשעה המאוחרת הזו כבר אפשר ללכת הביתה, אנחנו לא נחדש את הישיבה לפני יום ראשון בבוקר. אני מכריז על הפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 01:05 ונתחדשה בשעה

תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון, כ"ד בכסלו התשפ"ג,